י"ב באדר התשפ"ג, 5 במרץ 2023. הודעה למזכיר הכנסת, בבקשה. ברשות יושב-ראש הכנסת, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות ועדת החינוך, התרבות והספורט בעקבות הצעה לסדר-היום

לימור סון הר מלך ויוסף טייב בנושא: הסתה וקידום נרטיב פלסטיני בתוכני הלימוד של בתי הספר במזרח ירושלים. תודה. תודה למזכיר הכנסת.

הנושא הראשון על סדר-היום הודעת הממשלה על רצונה להחיל דין רציפות על שתי הצעות חוק. ימסור את ההודעה חבר הכנסת יואב קיש, השר המקשר בין הממשלה לכנסת.

כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, שתי הודעות על דין רציפות: בהתאם לסעיף 1 לחוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1993, החליטה הממשלה להודיע במליאת הכנסת על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק נכים (תגמולים ושיקום) (תיקון מס'

התשפ"ב 2022, החלטת ממשלה 1574 מיום 15 באוגוסט 2022. הצעה נוספת שבה הממשלה החליטה להודיע על רצונה להחיל דין רציפות היא הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 8) (הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות עוזר רופא ודימותנות רפואית), התשפ"ב 2022, החלטת ממשלה 1552 מיום 1 ביוני 2022. תודה רבה לשר קיש. נעבור להודעת ועדת הכספים על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 232) (מסלול ברירת מחדל בהפקדות לחיסכון ארוך טווח לילד), התשפ"ב 2022. ימסור את ההודעה חבר הכנסת משה גפני, יושב-ראש ועדת הכספים. בבקשה, אדוני. אדוני יושב-ראש הכנסת, חברי הכנסת, בהתאם להוראות חוק רציפות הדיון בהצעות חוק, התשנ"ג 1991, אני מתכבד להביא בפני המליאה את הודעת ועדת הכספים על רצונה להחיל דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 232) (מסלול ברירית מחדל בהפקדות לחיסכון ארוך טווח לילד), התשפ"ב 2022. הצעת החוק התקבלה בקריאה הראשונה ביום כ"ב בסיוון התשפ"ב, 21 ביוני 2022, בעת כהונתה של הכנסת העשרים-וארבע. הצעת החוק עוסקת בשינוי ברירת המחדל של מסלול השקעה לחיסכון ארוך טווח לילד במקרה שבו ההורה לא בחר באיזה קופה או בנק ינוהלו כספי החיסכון או באיזה מסלול השקעות הם ינוהלו. בהצעת החוק מוצע לקבוע כי החיסכון ינוהל בקופות גמל להשקעה ולא בפיקדונות בבנקים, וכי אם הורה לא בחר היכן יופקדו כספי החיסכון בתוך שישה חודשים מיום לידתו של הילד, הכספים יופקדו במסלול השקעה בסיכון מוגבר בקופת גמל להשקעה עד שימלאו לילד 18, וזאת במטרה להשיא תשואה גבוהה יותר. אני רוצה להודות לחברי הכנסת ינון אזולאי ומשה ארבל, יוזמי ההצעה. החלת הרציפות על הצעת החוק תאפשר לוועדה להמשיך לדון בה ולהשלים את הכנתה לקריאה השנייה והשלישית.

תודה ליושב-ראש ועדת הכספים, הרב גפני.

הנושא הבא על סדר-היום, הצעה לתיקון תקנון הכנסת מטעם ועדת הכנסת. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת, חבר הכנסת אופיר כץ, לשאת את דברו,

ככל שיש ליושב-ראש ועדת הכנסת גם הודעה למסור, ימסור את ההודעה.

אדוני היושב-ראש, הודעה קצרה: אבקש להודיע על שיבוץ חברי הכנסת משה טור פז וולדימיר בליאק בוועדה המיוחדת לתיקונים לחוק-יסוד: הממשלה מטעם סיעת יש עתיד.

אדוני, עשר דקות לרשותך. תודה, אדוני היושב-ראש. סעיף 62 לתקנון הכנסת קובע כי בתוך ארבעה חודשים מתחילת כהונתה, הכנסת תבחר את נציגיה לוועדות המינוי והבחירה לנושאי משרה שיפוטית, שופטים, דיינים, קאדים וקאדים-מד'הב.

בימים אלה דנה ועדת החוקה, חוק ומשפט בהצעת חוק הכוללת תיקונים שונים בחוק-יסוד: השפיטה, ובהם שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים. על מנת לאפשר לוועדת החוקה להשלים את דיוניה ולהימנע מבחירת נציגי הכנסת לפרק זמן קצר, מוצע כי בתקופת כהונתה של הכנסת העשרים-וחמש בלבד תתקיים בחירתם של נציגי הכנסת לוועדות השונות בתוך שבעה חודשים ממועד תחילת כהונתה של הכנסת,

עד 15 ביוני 2023. באופן זה, כל החלטה שוועדת החוקה תקבל בקשר להצעת החוק תהיה בהתייחס למצב שבו טרם החל הליך בחירת הנציגים, ומשכך, לא יהיה בהחלטתה משום שינוי של כללי המשחק. להצעה הוגשו שתי השגות מטעם חברי האופוזיציה, והן נדחו בוועדת הכנסת. אבקש מהכנסת לדחות את ההשגות ולאשר את תיקון התקנון בנוסח שהציעה ועדת הכנסת.

תודה ליושב-ראש ועדת הכנסת. נעבור כעת להנמקת ההשגות במסגרת זמן של עד ארבע שעות, כפי שסוכם מראש בין סיעות הקואליציה והאופוזיציה. ראשון הדוברים יהיה חבר הכנסת מאיר כהן. בבקשה, עד עשר דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברות וחברי כנסת נכבדים, חג שמח לכולנו.

חג פורים שמח. לפני כמה שעות קראתי, אדוני היושב-ראש, שסמוטריץ', לוין ורוטמן, שנוהגים כראשי ממשלה אמיתיים בממשלה הזאת, קוראים להיפגש אצל הנשיא ביום שלישי ללא תנאי. הם רק שוכחים להגיד שבעצם זאת הצעתם, והיא לא ללא תנאי, היא ללא ויכוח, כזאת ראה וקדש. הציניות, אדוני, כובשת את חיינו בכנסת, עד כדי כך שלשאלתי אם נכון הדבר, חלק מאנשי הליכוד שישבו שם בוועדה ענו לי בקריצת עין: מאיר, אתה יודע שאנחנו, את החוקים האלה נעביר. אנחנו נחושים להעביר את הרפורמה, רפורמה-מהפכה. אני באמת לא מבין אם אנשי הליכוד,

שאתה נמנה עימם. ואתם ליברלים. אני מכיר כל כך

אנשי ליכוד, גם אתה, אנשים ליברלים, ובוודאי ובוודאי אוהבי המדינה הזאת, אין חולק, אבל האם אתם ערים לטלטלה חסרת התקדים שהחברה הישראלית עוברת? האם באמת המערכת המשפטית שלנו היא אויב העם כפי שאתם מנסים להציג אותה? האם באמת כל ענייננו במדינה אינו אלא בבית המשפט? ועכשיו,

ללא תנאי. מאז שנבחרה הממשלה נעלמו כל הבטחות הבחירות, אני זוכר, הקשבתי בקשב רב. אנחנו עדים לטרום-קריסה כלכלית, אנחנו בדרך, הביטחון האישי, תסכימו איתי כולם, נמצא בשפל המדרגה, גל ההתייקרויות הולך וגובר, הולך ומעמיק, משבר מדיני קשה מאוד,

עם גדולי הידידים שלנו, אתגרים ביטחוניים, הגרעין האיראני. אדי הדלק באוויר, וראשי הממשלה לוין וסמוטריץ' מסרבים להריח את ריח הדלק, וטעונים במטען, צר לי להגיד, אבל במטען משיחי שמסכן את האחדות במדינה הזאת,

לפילוג ושיסוי, שועטים לפילוג ושיסוי, למראות שאני לא מכיר. הפגנות הענק, אתם יכולים להסכים או לא להסכים, אבל אלה הפגנות ענק, של אזרחים מכל שורות העם. אתמול הייתי באשדוד, אדוני, 3,000 איש מניפים דגלים. בתוך הקהל, כשירדתי, פנו אליי אנשים ואמרו לי: מאיר, הצבענו לליכוד ואנחנו נצביע לליכוד, אבל לא לתינוק הזה פיללנו. אנא ממך, תגיד שם: תירגעו כולכם, תנשמו אוויר, תנשמו אוויר ותעשו משהו להחזיר את האחדות.

כמו כולנו, חרדים למדינה הזאת. ואתם, ראשי הממשלה, זה לא אופייני לי, אבל אני בכוונה אומר את זה בציניות, כי כך הם מתנהגים, לוין וסמוטריץ', מורים לשליח שלכם,

להאיץ את הקצב, לסיים את החקיקה ולייצר מצג שווא של הידברות. אחרת אני לא מבין, מה ההצעה הזאת לתיקון החוק הזה, לתיקון התקנון? למה היא עולה היום? עניינה של ההצעה הזאת, אדוני היושב-ראש, היא הארכה בשלושה חודשים, שבעה חודשים מאז כינונה של הממשלה, זאת אומרת, אתם רוצים להאריך בשלושה חודשים את התקנה שמדברת על בחירת הנציגים בהרכב הוועדה למינוי שופטים וכו' וכו'. עכשיו, היא לא הייתה עולה אם פניכם היו להידברות בלי תנאי, בלי להגיד כמה. הייתם אומרים: אוקיי, לא נעלה את זה, נדחה את זה בחודש, נדחה את זה בחודשיים, בואו נשב, נדבר ונחליט ביחד. זה לא משנה מה יהיה, אתם לא רוצים הידברות. וכל מה שאתם אומרים, אני מדבר לסמוטריץ', אני מדבר ללוין ואני מדבר לשליח שלהם, אתם יוצרים מצג שווא. הידברות אתם לא רוצים. ב-15 ביוני למניינכם, תומכי הדיקטטורה, עד אז כל החקיקה תיגמר, ואנחנו נתעורר למציאות שבה המדינה הטובה הזאת הופכת למדינה מפולגת, למדינה שבה לא הכרעת הרוב שולטת אלא עריצות הרוב.

שנים לימדתי בבתי הספר מה הסכנה בעריצות הרוב. מעולם לא חשבתי שבמדינה שלי אחווה את עריצות הרוב. למרות שההחלטות מתקבלות בהליך של רוב דמוקרטי,

ברגע שהתוצאה של זה היא כפיית דעת של הרוב על המיעוט ופגיעה בחירותו, מה שונה הדבר מעריצות או מעריצות של יחיד? מה ימנע קבלת החלטות המבטלות זכויות אדם או את הכרעת הרוב שתצמצם זכויות של מיעוטים או ייצוג במוסדות השלטון, או פגיעה בלהט"בים, בזכויות הפרט ובקניין הפרט? מי יגן עליהם? אתם לא מבינים שבמדינה דמוקרטית לא כל החלטה מתבססת על ספירת קולות. וכשאני מדבר ואני אומר: בואו תדברו, זו בדיוק הסיבה של "בואו לדבר": לעצור ולדבר. אומנם קיבלתם מנדט מהעם, אבל תגיד לי, אני פונה עוד פעם לראש הממשלה לוין וראש הממשלה סמוטריץ', ועשיו הצטרף אליהם עוד ראש ממשלה, בן גביר: מי נתן לכם מנדט לקרוע את העם? מי נתן לכם מנדט לקרוע את העם?

מי נתן לכם מנדט לכנות חצי מהעם אנרכיסטים, שמאלנים, הקסבה של הטרור? מה, מישהו נפל על הראש?

הכלכלנים מזהירים מאובדן שליטה בכלכלה הישראלית, ושלושת ראשי הממשלה מתעלמים. מה קורה איתך, ביבי נתניהו? אתם ביטלת את ראש הממשלה החלופי, נכון? זה בוטל, אבל אתה מתנהג כמו ראש ממשלה חלופי. אתה שולח קדימה את שלושת ראשי הממשלה שציינתי, ואתה נמצא במדרון אחורי. קח את העניינים לידיים, המדינה הזאת בהתפוררות, אדוני. אתה יודע שפגיעה במערכת המשפט הישראלית, ביוקרתה ובמעמדה, כפי שאתה מורה לאנשים לעשות, היא לא תצליח לגבות את חיילי צה"ל, בשעה שכל כך הרבה,

אנשי BDS וכל כך הרבה אויבים מחכים לנו באירופה ובארצות הברית

כדי למצוא שעת כושר כדי לפגוע בקצינים שלנו, בחיילים שלנו. מה עד היום אמרנו? אמרנו: לנו יש מערכת המשפט הטובה ביותר בעולם. היה לנו אליבי מוצק וחזק ונכון. מה יקרה היום? מה יש בכם? מה אוחז בכם? איזה שד אוחז בכם להרוס את כל מה שנבנה פה בעמל גדול? צריך להפסיק את החגיגה הזאת בלי תנאים, אבל תפסיקו, שבוע, שבועיים, שבו, תדברו. תסתכלו על מה שההורים שלנו עשו,

שלי, שלך של כולנו. תסתכלו על אזרחי המדינה הזאת, אלה שמגייסים את בנותיהם ובניהם לצבא, אלה שיותר מכל עם אחר, במה אנחנו מצטיינים? באחדותנו. ממרוקו אני שומע, למדתי בבית ספר של כי"ח, כל ישראל ערבים זה לזה. זה מה שהיה כתוב לנו בכיתות. ולמה היום אני שומע את רוטמן אומר שהפחדים של האזרחים לא מעניינים אותו?

גם אם אני חלוק על מישהו בדעתי הפוליטית, אני תמיד אכבד את פחדיו,

מה, רק אתה מבין?

לא צד בעניין? לא בשמיים היא, רוטמן, תאמין לי שלא בשמיים היא. יש לך רוב בוועדה, אך בין הרוב הזה לבין היחס המשפיל והתפרצויות הזעם שלך כלפי חברי הכנסת והוצאתם המרחק הוא גדול.

מכיוון שתם הזמן אני שואל: האם אדוני יסכים שאני אשאל אותו שאלה? בבקשה. לא נדון על פרטי הרפורמה, כי לשם כך נצטרך הרבה יותר זמן. אדוני מתנגד ואני תומך,

איזה נזק יקרה, אדוני, אם ביום שלישי, רביעי, חמישי, ישבו האנשים שאתם תבחרו מטעמכם עם האנשים שאנחנו נבחר מטעמנו וידברו? יש רק שתי אפשרויות: אפשרות אחת, שיגיעו למסקנה שאין על מה לדבר, ואז כל אחד ממשיך בדרכו, אפשרות שנייה, שיגלו שיש אפשרות להגיע להסכמה, ואולי ימשיכו את השיחות האלה מעבר לשלישי,

ונוכל להוריד את גובה הלהבות, כמו שאדוני אומר,

להביא ליותר אחדות בעם.

באפשרות אחת אנחנו לא מפסידים ולא מרוויחים כלום, באפשרות שנייה אנחנו מרוויחים בענק.

אני אגיד לך מה צריך לעשות. צריך דבר אחד, שהוא חשוב מאוד: צריך שאתם תדברו בקול אחד, שאם באמת כוונותיהם של השרים ושל ראש הממשלה למה שאתה אומר, אז לא יעלה על הדעת שאחרי כל ניסיון הידברות, וזה קרה אחרי הנשיא, זה קרה אחרי המכתב של חברי הכנסת, קם שר המשפטים, שאגב, יש לי הערכה אליו, אין לי שום, אגב, ההצעה הזו שהצעתי כרגע, כידוע לאדוני,

לא, הוא צריך לקום ולהגיד בקולו: רבותיי,

מביא בחשבון

השיח יתחיל לשאת פירות, אנחנו נפסיק את החקיקה. את זה הוא לא אומר. וההתעקשות הזאת שלו, ואני לא יודע למה, בתוך-תוכי אני חושב שהרבה מאוד מאנשי הליכוד, ושוב, אני לא רוצה להחמיא, אחרת זה ייראה, אתה גם תזיק לנו בפריימריז, אז אדוני לא רוצה לפגוע בנו. הרבה מאוד מאנשי הליכוד כן רוצים את זה. אז אני קורא ללוין ואני קורא לראש הממשלה: קומו עכשיו, עכשיו, לכבודו של החג הזה, ותגידו: אנחנו מפסיקים את החקיקה, או שלחלופין אנחנו נכנסים למשא ומתן,

אנחנו מביאים בחשבון שאנחנו נפסיק את החקיקה הזאת למען שלמות העם הזה, באמת למען שלמות העם הזה. אני ביום רביעי הייתי בתל אביב ופגשתי את החברים שלי חלק מהחברים שלי, מהגדוד.

חלק מהחברים שלי מהגדוד, ראיתי אותם תחת אש. אני רק מבקש מכל אלה שקוראים להם טרוריסטים או אנרכיסטים: תחזרו בכם. אולי אתם לא מסכימים איתם,

אדוני, תודה רבה לך. תודה לחבר הכנסת מאיר כהן. יעלה ויבוא חבר הכנסת יבגני סובה,

עשר דקות לרשותו של אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, חבריי חברי הכנסת,

אבל רוב-רובם של הפרשנים הפוליטיים לא חושבים שהם מבינים רק בפוליטיקה, אלא הם בטוחים שהם מבינים גם במשחק הכדורגל. רוב-רובם של העיתונאים חושבים שהם באמת עיתונאים. נכון, ויש סיבה לכך, אדוני היושב-ראש: בפוליטיקה הרבה מהלכים מזכירים משחק כדורגל: נגיחות, בעיטות, אזהרות, תָקֶלים, צעקות כמו במליאה, אני כבר מדלג על כרטיסים צהובים, אדומים, ובעיקר הרבה טקטיקה ואסטרטגיה. גם בכדורגל לא חסר פוליטיקות, נכון, חבר הכנסת אמסלם? אתה מכיר את זה היטב.

כל מי שמפרשן פוליטיקה משוכנע שהוא יכול לפרשן גם כדורגל.

אדוני היושב-ראש, כשמגיע לקבוצה מאמן חדש? יש שתי אפשרויות: אפשרות אחת, הקבוצה מייד משתפרת, המאמן מכניס שחקנים חדשים, מוציא את המקסימום מהשחקנים הקיימים, הוותיקים, משפר משמעותית את האווירה בחדר ההלבשה, והמשחק נראה אחר לחלוטין,

משתפר משמעותית, וגם אם אין גולים, הקבוצה מקבלת השראה מהאוהדים, כי האוהדים רואים שהקבוצה משתפרת. הם אומרים: לא נורא, הגולים יבואו, הניצחונות יבואו, העיקר ששיפרנו משמעותית את המשחק של הקבוצה. האפשרות השנייה, אדוני היושב-ראש, היא הפוכה,

המאמן החדש מתחיל מהבטחות גדולות, עושה מסיבת עיתונאים,

על בסיס ההבטחות האלה הוא הרי מקבל את התפקיד. הוא לא היה מקבל את הג'וב אם הוא לא היה מבטיח לשפר את הקבוצה. אם הקבוצה הייתה טובה, אז לא היו מחליפים את המאמן. הוא מבקש מהאוהדים סבלנות, מבקש זמן וגם מבקש לערוך שינויים. ומה לעשות שזה לא הולך לו? כבר בחודשים הראשונים הראש שלו לא בדיוק עם הקבוצה.

ואנחנו יודעים את זה, גם בעיות אישיות מפריעות לו להתרכז באימון, והכי חמור, הוא לא יודע לבחור את השחקנים הנכונים לעת הזו על המגרש. מהר מאוד הקהל מבין שעבדו עליו. חלק מתחילים להצביע ברגליים, חלק מבטלים את המינויים שלהם, אנשים מפסיקים להתעניין בשלומה של הקבוצה. משהו מפריע להם בלב. שנים הם אוהדים של הקבוצה ופתאום הם לא מגיעים, ואז זה מתפרץ. זה מתחיל תמיד מקומץ קטן של אוהדים, שאנחנו קוראים להם אולטראס, האוהדים הכי שרופים.

אדוני היושב-ראש, תמיד הראשונים לזהות את הבעיה. הם באים לכל אימון, דורשים מייד לתקן, דורשים מייד לפטר את המאמן. ככה הם מתחילים לעשות את המהומה. אם הקבוצה ממשיכה לדשדש, המחאה מתרחבת. אנשים מפסיקים לבוא לאצטדיון, האוהדים מפסיקים לבוא לאצטדיון, מאוכזבים מהקבוצה, מסובבים לה את הגב, והכי חמור לכל קבוצה, פשוט לא רוכשים מינויים חדשים לעונה החדשה. הקבוצה נכנסת לחובות, והסיפור שלה נגמר. אני אוהד של קבוצה אחת, אדוני היושב-ראש, ושמה מדינת ישראל. המאמן של הקבוצה היום הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו. היום, לצערי, הוא מוליך את הקבוצה לתהום, הוא מוביל אותנו באמת לליגה אחרת, ליגה שממנה לא נוכל לחזור לצמרת. במקום לקחת אחריות, מאמן הקבוצה מחפש אשמים: הדשא לא טוב, השחקנים לא נותנים את הנשמה, האוהדים הם טרוריסטים והשופטים לא מייצגים את כלל האוהדים. ומכדורגל חזרה לפוליטיקה. הרי כולכם בקואליציה יודעים שאנחנו במסלול מסוכן.

אני שומע בפרסה שגם אתם מודאגים מהמצב. המסלול של התנגשות בין הרשויות, המסלול של קריסה כלכלית, זה מדאיג את כולנו באותה רמה. כולנו חברי כנסת, כולנו אזרחי מדינת ישראל וכולנו ישראלים פטריוטים ציונים. זה מדאיג את כולנו. עכשיו השאלה היא מה אתה עושה עם הדאגה הזאת. אז אחד מרגיע את עצמו ואומר: לא, המאמן שלנו יודע להוביל את הקבוצה, בוא ניתן לו סמכות, בוא נחכה עד הרגע האחרון. ואני יודע שיש כאלה שכבר היום מתחילים לשאול את השאלות בקרב הצד הזה של הקואליציה. אז אני רוצה להגיד שבמקום לנסות להבין, אל תחפשו הצדקה לכל המהלכים שכרגע מתרחשים, מזה חודשיים, מאז הקמת הממשלה. לצערי, ואני אומר את זה בצער רב, אין יותר שיח, יש יותר כאסח, אין יותר הידברות, יש רק דיבורים על התגברות. התגברות על מי? באמת, אני שואל, על מי אתם מנסים להתגבר? על האחים שלנו?

על הטייסים? על הכלכלנים? על המשפטנים? על הרופאים שיצאו להפגין? על המורים שיוצאים להפגין? על אנשי מילואים? על מי בדיוק אתם מנסים להתגבר? אדוני היושב-ראש, אתמול נאמתי בהפגנה בפתח תקווה. אני תושב פתח תקווה, משהו כמו 2,500 איש, שזה קומץ קטן מתוך 260,000 איש שיצאו להפגין. ומה שראיתי אתמול בפתח תקווה הוא חרדה אמיתית ופחד של אנשים,

לעתיד של הילדים, פחד גם לעתיד של הנכדים. היו שם מכל הגילים, מכל המקצועות. היו כאלה שבאו עם ילדים קטנים והיו כאלה שבאו עם העבר שלהם, אנשי מילואים, אנשים שכבר בפנסיה ואומרים: אני לא צריך שום דבר, לא תוספת כספית, שום דבר, אני פשוט חרד לעתידה של המדינה. הם אמרו את זה ככה: עזבו אותנו, אל תקראו לנו טרוריסטים, ככה הם אמרו לי, אנחנו פשוט חרדים למה שיהיה ואיזו מדינה אנחנו, אנחנו העם, נשאיר לילדים שלנו. לא היה לי מה להגיד להם. הבטחתי לעכב כמה שיותר את התהליכים המתרחשים בכנסת. אמרתי, גם לאופוזיציה יש תפקיד. שאלו אותי: תגיד, אם האופוזיציה תתפטר, האם זה יזיז משהו? אמרתי: לא, זה לא יזיז, הקואליציה רק תעביר את זה מהר יותר, כי אז לא יהיו הסתייגויות, לא יהיו פיליבסטרים במליאה. אם כל האופוזיציה תתפטר בצורה קולקטיבית, זה רק יקל על הקואליציה. לפחות בזה קצת ניחמתי אותם, אמרתי שאנחנו לא מתכוונים להתפטר אלא מתכוונים להילחם ולעכב את החקיקה הנוראית הזאת. לשאלה שלך ששאלת את חבר הכנסת מאיר כהן, ואני שמעתי היטב את השיח, תרשה לי גם לענות לך ובדמותך גם לכל הקואליציה והממשלה. ההבדל הוא פשוט: אתם הצד החזק כרגע, אתם הממשלה והקואליציה, ואתם לא צריכים לחפש הצדקות, אתם צריכים להוביל. אם בצורה כנה באמת אתם רוצים להוביל הידברות ורוצים לשבת ולדבר ולנסות לגשר ולעצור את ההידרדרות לליגה האחרת,

אתם לא צריכים אותנו, אתם לא צריכים את הצד הזה. אתם הצד החזק, אתם השלטון. תעשו את זה ותעשו את הצעד הראשון להידברות אמיתית, ולא כמו ששמענו, לצערי, במסיבת עיתונאים של מאמן הקבוצה, ראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו, באותו יום קשה שכולנו עברנו. אני באמת מקווה, מקווה מאוד, שלקראת חג הפסח, חג החירות שלנו, של עם ישראל, נוכל לשבת יחד, נוכל לעצור את התהום הזו, נוכל לעצור את ההידרדרות הזאת, כי כפי שלימדו אותי באולפן לפני 26 שנה בין השירים הראשונים את השיר "אין לי ארץ אחרת", אין לי ארץ אחרת,

תודה לחבר הכנסת יבגני סובה. אני מזמין את חבר הכנסת ולדימיר בליאק. אחריו, חבר הכנסת אחמד טיבי, שלא נוכח כאן. אולי תקראו לו. בבקשה, אדוני, עשר דקות לרשותך. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, אדוני השר, 8.5 מיליארד שקלים נמשכו מקרנות הנאמנות בחודש האחרון במדינת ישראל. לא מעט חברות הייטק ויזמים מעכבים כעת את ההשקעות. חברת הדירוג פיץ' מפרסמת אזהרה חמורה לפני אפשרות סבירה של הורדת דירוג האשראי של מדינת ישראל. אף גורם רשמי בממשלה האמריקאי לא מוכן לפגוש את שר האוצר של מדינת ישראל בזמן ביקורו הצפוי בבירה האמריקאית. זאת גם השפלה פוליטית אך גם אירוע כלכלי, איתות ברור לשווקים על מצבה של כלכלת ישראל. אגב, לא פעם מאשימים אותנו בהסתה, אז כל מי שקצת מכיר את הכלכלה ואיך השווקים מתנהלים, השווקים לא מגיבים על זעקות האופוזיציה,

מגיבים על מדיניות הממשלה, והם מגיבים בהתאם. הממשלה הזאת, ואני אומר את זה בצער רב, היא ממשלה מופקרת שמובילה את כלכלת ישראל לזמנים מאוד קשים. בתוך חודשיים בלבד היא הצליחה בכישרון רב להכניס מדינה שלמה לכאוס, כאוס ביטחוני, כאוס חברתי

הבליץ המטורף להפיכה המשטרית כבר היום פוגע במצבו הכלכלי של כל אזרח במדינה, ואני אחזור על זה שוב ושוב בתקופה הקרובה. הממשלה גורמת היום נזק כבד למשק,

שנים לתקן אותו,

בדיוק כמו ממשלת נתניהו הקודמת, שסירבה במשך שנתיים לאשר את תקציב המדינה, וסיימה את דרכה כאשר הגירעון התקציבי עמד על כמעט

מיליארד שקלים. ממשלת השינוי שיקמה את הכלכלה, ייצבה את המשק והשאירה בקופה כ-10 מיליארד שקלים עודף, עד שהגיעה ממשלת נתניהו החדשה וחזרה להזיק.

זאת לא רפורמה, זאת הפיכה מושחתת שמפלגת את העם וקורעת אותו לגזרים. זאת סדרה של חוקים בלתי סבירים של רוטמן ולוין: חוק דרעי 1, חוק דרעי 2, מימון מעונות ראש ממשלה,

שאושר היום בוועדת שרים לענייני חקיקה למרות התנגדותה החריפה של היועצת המשפטית לממשלה, חוק הנבצרות, שדנו בו היום בוועדה מיוחדת בוועדת חוקה 2, עוד ועוד חקיקה מושחתת, פרסונלית, רטרואקטיבית. מאות רבות של שעות של דיונים בוועדות.

אתם הרי לא נבחרתם לשרת את משפחת הקיסר שאינה יודעת שובע, אתם נבחרתם כדי לטפל בביטחון האישי, ביוקר המחיה, במצב הקשישים, בפשיעה החקלאית, בקליטת העלייה. אבל כל ההבטחות נזרקו לפח למען מטרה אחת בלבד: הרס מערכת המשפט, מיטוט שלטון החוק, ביצור השלטון הנוכחי. אבל הציבור לא טיפש.

גם מי שהצביע בעד מפלגות הקואליציה רק לפני ארבעה חודשים, מתחיל להבין מהר מאוד כי מדובר בממשלת הכישלון. לכן, לפי כל הסקרים שפורסמו עד עכשיו, כבר היום בערך רק 25% תומכים בהפיכה המשטרית. שוב, לפי הסקרים שמפרסמים, הליכוד מאבד בערך מנדט בשבוע. המחאה התחילה רק לפני חודשיים מאלפים בודדים בשתיים-שלוש הפגנות ואתמול, לפי הערכות שונות, בין 300,000 ל-400,000 איש יצאו לרחובות, בעשרות מוקדים ברחבי הארץ, במחאה על מהלכי הממשלה, בכל קצוות ישראל. בעוד שבוע אנחנו נגיע לחצי מיליון איש ברחובות. בעוד שלושה שבועות, אם ההפיכה לא תיעצר, מיליון ישראלים יהיו ברחובות וידרשו את סילוקה של ממשלת הכישלון. זה כבר מזמן לא ימין ולא מרכז ולא שמאל, זאת ישראל יהודית ודמוקרטית, ישראל ששומרת על מערכת המשפט, מוסר יהודי על שלטון החוק, נגד ממשלה שמאבדת במהרה את הלגיטימיות שלה בציבור. אני יודע כי בקואליציה שומעים היטב את קולות המחאה, שומעים ופוחדים. כששר הטיקטוק והפיתות, הבריון בן גביר, מגיע לחפ"ק המשטרה ודורש להפעיל אלימות קשה נגד המפגינים, הוא מנסה, בדרכו, לחפות על כישלונו המחפיר במילוי תפקידו כשר לביטחון הלאומי. מדובר בפעיל כך מסוכן שאין לו שום מדיניות. הוא מחמם את השטח, הוא צמא לדם המפגינים, הוא חסר שיקול דעת וחסר אחריות. אני אומר לך, בן גביר, אנחנו לא ניתן לך להמשיך ולהסית נגד המפגינים. אנחנו לא אנרכיסטים ואנחנו לא טרוריסטים. אנחנו אזרחים שומרי חוק שאוהבים את המדינה, משרתים אותה,

משלמים מיסים, נאבקים על ערכי היסוד של הבית שלנו ולא מתכוונים לוותר. ואם חשבת לרגע כי הבריונות שלך מרתיעה את המחאה, אני חושב שאמש קיבלת תשובה מוחצת, ותמשיך לקבל אותה גם בשבועות הבאים. אני כבר לא בטוח שיש עם מי לדבר בקואליציה הזאת. כל הקריאות מצד הממשלה להידברות הן ספין עלוב ושקרי. רק היום נערכו דיונים בוועדת חוקה, בוועדה המיוחדת, על חוק דרעי 2 ועל חוק הנבצרות, ואין להם שום כוונה לעצור לשנייה, אולי בלית ברירה, בימים של החג, אבל זה לא נחשב לעצירה. אם נגזר עלינו ללכת למשבר חוקתי, אנחנו לצערי נגיע אליו, אבל אין לי ספק שהשפיות תנצח את הטירוף של ממשלת נתניהו.

24 שנים ושלושה חודשים אני עליתי למדינה חופשית, מדינה יהודית, מדינה דמוקרטית, מדינה ליברלית, וכזאת היא תישאר. אני מאמין בזה בכל ליבי. אנחנו נדאג לזה בכנסת, מחוץ לכנסת, נהיה בכל מקום,

ולא תהיה לנו ארץ אחרת.

תודה לחבר הכנסת בליאק. אני מזמין את חבר הכנסת אחמד טיבי לבוא ולשאת את דבריו.

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. עד שש דקות לרשותך,

שמונה, נדמה לי. אצלי כתוב שש. תודה רבה, מכובדי היושב-ראש. היום חזרנו במסגרת משלחת (אומר בערבית

יש שרואים תמונות בטלוויזיה ויש שרואים את המציאות ומריחים את ריח השרפה וההצתה. האדמה הייתה חרוכה, הבתים היו שרופים, אנשים פצועים, הרוג אחד, והרבה הרגשה של חוסר אונים של יישוב שלם, של קולקטיב ששייך לעם היחיד ללא הגנה מקומית וללא הגנה בין-לאומית. זה ציבור ללא זכות הגנה עצמית. אני לא יודע אם יש עוד מקום בעולם שבו אנשים הם ללא זכות להגנה עצמית כאשר מגיחה חבורה של מחבלים מתנחלים, זורקים בקבוקי תבערה ושורפים מכל הבא ליד. שם אני נפגשתי וביקרתי את אום עיסא. אום עיסא היא אישה כבת 75. היא הייתה נצורה בבית שלה 48 שעות. זרקו מולוטוב על הבית שלה.

שברו באבנים את החזיתות של הבית. כשביקרתי שם היא סיפרה לי שלא רק המתנחלים הציתו וזרקו אבנים אלא שגם המג"בניקים והחיילים שיגרו רימוני הלם. היא הראתה לי את רימוני ההלם שם. הדבר החמור ביותר הוא מה שאנחנו כבר יודעים. הראו לי סרטון, מכובדי היושב-ראש, שבו חיילים ומתנחלים, בבוקר הפוגרום בחווארה, רוקדים ושרים ביחד בשכונה שהוצתה.

סרטון. אני שחררתי את הסרטון הזה בטוויטר. הם רוקדים ביחד. למה חיילים ומתנחלים רוקדים ביחד בשכונה שהציתו המתנחלים בבוקר?

כל אחד וההסבר שלו. אני חושב שגם הצבא ידע, גם השב"כ ידע, גם מג"ב, ידעו שהולך להיות מה שקרוי נקמה, כי הם פרסמו את זה בפוסטרים. מול זה ההשוואה הנלוזה והמקוממת שעשה ראש הממשלה נתניהו בין המפגינים בתל אביב, מפגינים אמיצים, נחושים, עם מטרה והתמדה, ובין הפוגרומיסטים המתנחבלים בחווארה, האחרון שצריך לעשות דבר כזה הוא ראש ממשלה, אבל הוא תמיד הראשון שעושה את זה. והשינוי ביחס המשטרה למפגינים פתאום, כאשר שר הפיתות הגיע לחפ"ק. אני ראיתי היום סרטון שבו המשטרה בהפגנה שולפת את פרופ' עמיחי דניאלי. הוא בן 37, מרצה באוניברסיטה העברית, עבד בגוגל בארצות הברית וחזר לכאן. אשתו בהיריון מתקדם. הם שלפו אותו, רואים את זה בסרטון, באופן אלים עצרו אותו, וביקשו מבית המשפט מעצר לחמישה ימים באשמת תקיפת שוטר. בסרטון, לא תקיפה ולא שוטר. השופט שחרר אותו, לא קיבל את טענות המשטרה, ואז המשטרה מודיעה שהיא תגיש כתב אישום נגדו על תקיפת שוטר, והשוטר המותקף עוד לא העיד. חלאס, דחילק, מה אתם חושבים, שהמפגינים האלה הם ערבים?

אתם אומרים "מדינת יהודים", לפחות תפסיקו להרביץ ליהודים. אתם מרביצים רק לערבים, כי אתם מדינה גזענית, בעיקר בפרקטיקה של המשטרה כלפי אזרחים. היום בבוקר ראיתי צילומים של מגרש האימונים והמועדון בחודורוב של הפועל תל אביב, שאמורים לשחק היום בטדי נגד בית"ר ירושלים. התמונות קשות. זה פוגע בהכנות של הפועל תל אביב. זה מעשה נורא. המודה של הצתות ושרפות נפוצה לאחרונה, שורפים בחווארה, שורפים במועדון. אני מקווה שהמשטרה היום בטדי לא תתפרק על אוהדי הפועל תל אביב כפי שעשתה בתל אביב, כי היא מרגישה בבית באזור היציע המזרחי באצטדיון טדי.

תודה לחבר הכנסת טיבי. יעלה ויבוא חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. שמונה דקות לרשותך, אדוני. מכובדי היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, היום רשות מקרקעי ישראל וקק"ל, בליווי משטרתי, עלו על אדמות ביישובים סעווה ואלרוויס בנגב, ובאמצעות כלים כבדים ביצעו השמדת יבולים באדמות אשר כבר עובדו על ידי תושבי הכפרים, הרס והשמדה חקלאית לשמם, בלי שום תועלת, רק נזק. שוב הרשויות בוחרות להרוס ולמנוע מהאזרחים הבדואים לחיות ולהתפרנס. נוסף לזה, כמעט יום-יום המדינה מבצעת הרס בתי אזרחים בנגב. ואני שואל: מה המדינה מרוויחה מזה? מה המטרה בכלל? לאן הרשויות חותרות ומה הן רוצות להשיג?

הרס והפיכת חיי האזרחים לבלתי נסבלים, האם זו המטרה? למדינה התשובות. כל האמצעים הדורסניים האלה שהמדינה משתמשת בהם באופן תדיר כדי ללחוץ ולמרר את חיי הבדואים בנגב, נועדו לכישלון ולא יניבו את התוצאות שאולי המדינה מכוונת אליהן. הבדואים יישארו בנגב באדמות שלהם וביישובים שלהם זאת עובדה שאין עליה עוררין, ושום לחץ ושום שיטה אפלה וכוחנית לא תשנה אותה. עובדה נוספת שכדאי שאף אחד לא ישכח: הבדואים יושבים באותם

שחלקם הגדול אינם מוכרים מכוח ביצועה של המדינה, אשר העבירה וריכזה אותם באותם יישובים בזמן הממשל הצבאי. אותה מדינה מתכחשת שנים לעובדה הפשוטה הזו ומסרבת להכיר באותם יישובים. את זה אפשר לתאר במילה אחת:

ובשתי מילים: הזנחה פושעת. עד מתי תמשיך המדינה, באמצעות זרועותיה, להתעלל באזרחיה הבדואים? הגיע הזמן להכיר במציאות ולהכיר ביישובים הבדואיים בנגב, אשר כל השטח שלהם הוא כ-3% מכלל אדמות הנגב, לא בקשה מוגזמת, לכל הדעות, אפילו צנועה. הגיע הזמן להכיר בכל היישובים הבדואיים בנגב, להפסיק את ההרס והשמדת היבולים בכפרים ולפתח אותם, למען עתיד טוב יותר לבדואים, לנגב ולכלל אזרחי המדינה. מכאן אני קורא לכלל תושבי הנגב להגיע ביום חמישי הקרוב, ב-9 במרץ, בשעה 10:30, להפגנה בבאר שבע מול בית המשפט ומול המשרדים הממשלתיים במחאה על מדיניות ההרס וההזנחה שהמדינה נוקטת כלפי הבדואים. כבוד היושב-ראש, ברשותך, כמה מילים בערבית. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: נראה כי הממשלה מניחה שהשפה היחידה שצריך להשתמש בה כשמתייחסים לערבים היא הכוח. מה שקורה באדמות סעוודה ואלרוויס משעות הבוקר, עיבוד האדמה והשמדת היבולים והחוות, לא ייתכן שתעשה זאת מדינה אשר מכבדת את האזרחים שלה וחושבת שהם שווי זכויות. לא ייתכן. אנחנו מכירים היטב את החוקים ומכבדים אותם,

הריסת הבתים, האי-הכרה בכפרים שלנו, בזיזת אדמותינו והשמדת היבול שלנו מצמצמות את האפשרויות שעומדות לפנינו. מי שמפסיד מזה זה המדינה,

ואין סיכוי שהם יוותרו על זכויות אלו. לא לשווא הודענו על הפגנה בנוגע להטרדות הללו, הריסת

יעלה ויבוא חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. שש דקות לרשות אדוני, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ערב טוב לכולם. בפתח הדברים שלי אבקש להתייחס לגופה של ההצעה שמונחת לפנינו. אחד מן הדברים שבהם, זה יהיה שינוי מרענן.

ולכבודו של הבית הזה. נוהג שר המשפטים לוין להתגאות הוא התהליך שבמסגרתו הוא הוביל את האופוזיציה והקואליציה יחד לתקן את תקנון הכנסת. באחת מהשיחות שהיו לי עם השר לוין הוא סיפר לי שהוא הציב תנאי שבכל מקום שבו תהיה התנגדות, אפילו של חבר כנסת אחד, מהאופוזיציה או מהקואליציה, לשינוי התקנון של הבית, הוא לא יתניע את השינוי, כי הוא מעוניין שסביב תקנון הכנסת יהיה קונסנזוס, לא של ראשי הסיעות אלא קונסנזוס מלא של הבית כולו. איזה מרחק גדול, איזה מרחק מצער עבר חבר הכנסת יריב לוין דאז לשר של היום, בערך אותו מרחק בין נתניהו של 2023 לנתניהו בממשלות קודמות. ביום הזה אנחנו מביאים תיקון תקנון לא טכני אלא מהותי ביותר. הכנסת בוחרת להתרשל בתפקידה. הכנסת בוחרת שלא למנות במועד הראוי את השותפים לתהליך בחירת השופטים, וכל זה על מנת לאפשר לקואליציה להשלים את מהלך ההשתלטות של הממשלה על תהליך בחירת השופטים. בחדר ועדת החוקה אנחנו עומדים פעם אחר פעם על העובדה שתוכנית ההפיכה המשטרית לא נועדה להחליש רק את מערכת המשפט אלא גם את הכנסת. לא ארחיב בעניין, אך כל מי שמכיר את פרטי הרפורמה יודע שהרפורמה הזאת מעבירה כוח גם מהבית הזה אל הרשות המבצעת ואל הממשלה, כי מבחינת השר לוין, חבר הכנסת רוטמן, ראש הממשלה נתניהו ושותפיהם, יש רק רשות אחת שראוי להעניק לה כוחות, וזאת הממשלה. ומכאן, אדוני היושב-ראש, לעניין המחאה. המחאה הזאת פועלת את פעולתה. אנחנו רואים כיצד דוברי הקואליציה ודוברי הממשלה מאבדים אט-אט את עשתונותיהם נוכח העובדה שאנו חווים בשבועות הללו את המחאה הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל. הביטויים המוטחים במאות אלפי המוחים, אנרכיסטים, טרוריסטים, כולם עדות לאובדן השליטה של נתניהו ושל שותפיו. אחד מן הדברים שמשגעים את נתניהו, את לוין, את ראשי סיעות הקואליציה, הוא העובדה שהמחאה הזאת מאפשרת לציבור ענק בישראל לתפוס מחדש את הבעלות לא רק על הדמוקרטיה הישראלית, אלא גם על הציונות וגם על היהדות הישראלית. אל מול מצעד הדגלים הקיצוני, שמתעקש בכל יום ירושלים לצעוד בלב הרובע המוסלמי, תוך הטחת שירי נקמה ושנאה בתושבים הפלסטינים, מתייצבים בשבועות האחרונים מאות אלפי אזרחים למצעד הדגלים הגדול ביותר בתולדות המדינה, מצעד שמבהיר שאנחנו נחושים לא רק להגן על הדמוקרטיה הישראלית אלא גם על ערכי מגילת העצמאות ועל הציונות. לא נאפשר למחנה הלאומני להמשיך ולטעון שהוא המחנה הפטריוטי, בשעה שהם מרימים את ידם על ערכיה של מגילת העצמאות ועל ערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. והדוגמה לניסיון הזה לטשטש את הקו בין לאומיות ללאומנות, הדוגמה הטובה ביותר היא התנהלותו המופקרת של שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. הוא כנראה חושב שלא רק הציבור הישראלי מטומטם אלא גם הממשל האמריקאי ויהדות ארצות הברית. הוא חושב שאם הוא יצייץ בבוקר שהוא בעד למחוק כפר על יושביו ולאחר מכן יתנצל על כך, מישהו יאמין לו שזאת לא כוונתו. השר סמוטריץ', אנחנו יודעים לקרוא. קראנו את תוכנית ההכרעה שלך, תרגמו אותה גם לאנגלית. אנחנו יודעים מה המשמעות ששר בכיר בממשלת ישראל מדבר על החלת ריבונות על אזרחים בלי להעניק להם זכות בחירה. מה אתה חושב, שאנחנו מטומטמים? שהאמריקאים מטומטמים? שאתה תבוא לפורומים בין-לאומיים כשר אוצר וישכחו מה אתה מנסה לעשות בתפקיד השני שלך כשר נוסף במשרד הביטחון לענייני סיפוח ולענייני פגיעה בזכויות אדם? גם האמריקאים וגם אנחנו יודעים להבדיל בין ציונות לבין גזענות, בין לאומיות בריאה לבין לאומנות.

אנחנו נמשיך לשאת בגאון את דגלי הכחול לבן ולהישבע אמונים, בניגוד לכם, למגילת העצמאות.

חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, יש לנו סיבות לפחד ולדאגה. עוד ועוד אזרחים חפים מפשע, פלסטינים ויהודים, משלמים בחייהם, עוד עצב, אבל, פחד ושנאה, תוצאה של ממשלה שבמקום להרגיע, מבעירה אש, שמדברת רק באיומים, ממשלה שמסיתה נגד האוכלוסייה הפלסטינית הערבית בישראל, שרומסת זכויות, שסותמת פיות, שמאיימת על כולם, חוץ מהמתנחלים האלימים שביצעו פוגרום בחווארה, שרצחו את סאמח אל-אקטש, בזמן שחיילים עמדו לידם. עליהם היא מגינה. ממשלה שמקדמת סיפוח בפועל והופכת את סמוטריץ' לראש ממשלת המתנחלים,

השר שאומר שהמדינה צריכה למחוק את חווארה, זה שארצות הברית שוקלת למנוע ממנו להיכנס לתחומה. הוא מי שקיבל סמכויות שמאפשרות לו להרוס כל סיכוי להסכם שלום בעתיד. ככה זה בממשלת הקיצוניות. המשוואה היום היא שככל שאתה קיצוני יותר, אתה חזק יותר. הרגתם יותר מ-60 פלסטינים בחודשיים. מה אתם חושבים שיקרה, שהכוח שלכם יגרום לפלסטינים לוותר על הרצון למדינה עצמאית? שחמשת הילדים היתומים של סאמח אל-אקטש יגדלו להיות ציונים או שוחרי שלום? אתם משחקים משחק מסוכן, מוסיפים כל הזמן עוד ועוד שמן למדורת השנאה, עד שהשרפה תהיה כל כך גדולה, ואף אחד כבר לא יוכל לכבות אותה. הקיפאון המדיני, הסיפוח, אלימות המתנחלים, היד הקלה על ההדק, מקדמים את כולנו לפיצוץ. התרגלנו כבר לאיומים על אינתיפאדה שלישית. הפעם זה כאן. לקחתם את התקווה. אתם מדברים בשפה אחת בלבד:

של אדישות לחיי אדם, שפה שנכשלה, שרק מייצרת עוד אלימות משני הצדדים. אני קוראת מכאן לממשלת ישראל: תייצרו תקווה, לא מלחמה. תפסיקו ללבות את האש, כי הקיפאון המדיני ייגמר באסון. אם הממשלה הזו לא מסוגלת לעשות את זה, אז נתניהו צריך לבנות קואליציה אחרת, שפויה יותר, אחרת אתם מובילים את האזור כולו לתהום, לכאוס,

וזה יהיה כואב לכולם.

תודה רבה. חבר הכנסת גדעון סער,

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אנחנו לכאורה דנים כאן היום בסעיף טכני, בסעיף, אגב, בנושאים של הרשות המחוקקת, נציג הממשלה פטור מהשתתפות? כי אינני רואה מישהו. מלכיאלי נמצא. אה, בסדר גמור. אנחנו לכאורה דנים בסעיף טכני, סעיף שמאריך את לוחות הזמנים לבחירת נציגי הכנסת לוועדות השונות, הוועדה לבחירת שופטים, דיינים,

קאדים מד'הב, אבל למעשה זהו חלק אינטגרלי מאותו מהלך שמקדמת הקואליציה לשינוי המשטר בישראל, שרכיב משמעותי בו הוא ההשתלטות על הרשות השופטת, ורכיב מרכזי בהשתלטות על הרשות השופטת הוא ההשתלטות על בחירת השופטים. לשם כך היא מבקשת לדחות את הוראת התקנון שלפיה היינו אמורים לבחור בעוד עשרה ימים לכל המאוחר נציגים לוועדה לבחירת שופטים, להאריך זאת בעוד כמה חודשים על מנת שיהיה סיפק בידה לחוקק את החוק החדש ובו ההרכב החדש של הוועדה לבחירת שופטים אשר אנחנו יודעים, לפחות זה הנוסח שעבר בקריאה הראשונה, שיש בו רוב מוחלט מובנה לקואליציה. חשוב מאוד, כשאנחנו ניגשים לדיון כזה, להבין מה נקודת המוצא. בחירת השופטים במדינת ישראל ב-70 השנים האחרונות, מאז 1953, דצמבר 1953, ליתר דיוק, נעשית בוועדה לבחירת שופטים בהרכבה הנוכחי. בחמש השנים הראשונות לקיום המדינה היא התבצעה על ידי שר המשפטים באישור הממשלה, אם מדובר היה בשופטי בית המשפט העליון, גם באישור הכנסת, ושופטים של יתר הערכאות, באישור הממשלה לבדה. זה אומנם פרק זמן של הרף עין, כי כבר בשנת 1950 שר המשפטים דאז פעל לשנות ולהביא ועדה לבחירת שופטים שהיא בהרכב מאוזן ולא נשלט על ידי הממשלה, והחקיקה הזאת התארכה עד שעברה באוגוסט 1953 בקריאה השלישית. אבל אף שהייתה שליטה פוליטית בשנים הראשונות לקיום המדינה על ידי מפלגת השלטון, על ידי מפא"י, אני יכול לומר שלא הייתה שביעות רצון מצד אנשי מפלגת השלטון מבתי המשפט, מבית המשפט העליון בפרט. אולי אני אתייחס לכך לאחר מכן. זה מתואר בספרו של העיתונאי והסופר ד"ר נתן ברון, זיכרונו לברכה, שנקרא "משפט, יצרים ופוליטיקה, שופטים ומשפטנים בסוף המנדט" המנדט הבריטי, כמובן "ובראשית המדינה". דווקא מי שנתן את אמונו בבתי המשפט, ולא בגלל שהשופטים היו דווקא מהזרם הפוליטי שהוא השתייך אליו, היה מי שעמד בראש האופוזיציה, מנחם בגין. המהלך של 1953 הוא מהלך, תספר גם מה הוא סבל מבן-גוריון ולמה הוא סמך על בית המשפט, כי זה היה העוגן האחרון שלו. בוודאי,

אני ארחיב, וזה טוב תמיד לזכור, כי תמיד, אף אחד לא נמצא לנצח בשלטון, אדוני היושב-ראש, אלא מגיע הזמן שהוא באופוזיציה, וכאשר אתה באופוזיציה אתה מעדיף שבבתי המשפט ישבו שופטים עצמאיים, שופטים בלתי תלויים, שופטים שהשלטון אינו שולט בהם. זאת הייתה הסיבה שמנחם בגין אחז באותה תפיסה של רשות שופטת עצמאית, רשות שופטת בלתי תלויה.

הדבר המעניין ביותר הוא עצם העובדה שמפא"י, שלא הייתה המפלגה הכי ליברלית שאפשר להעלות על הדעת, שהיה לה שלטון ריכוזי מאוד במדינה, בהסתדרות, במערכות באופן כללי, בצורה בלתי רגילה, ולמרות שהיא לא הייתה שבעת רצון, מכיוון שבית המשפט, כבר בשנים הראשונות, בבג"ץ קול העם ובבג"ץ שייב, נתן פסקי דין שחיזקו את חירויות האדם ושגם הפכו החלטות של השלטון לא פעם, למרות זאת, היא הלכה וויתרה מרצון על אותה סמכות לקבוע מי יהיו השופטים. כאשר החוק הזה עבר באוגוסט 1953 בכנסת ברוב מקיר לקיר זה היה יום חג, מכיוון שבכנסת דאז אופוזיציה, קואליציה, כולם הרגישו שיש פה התפתחות של מדינת ישראל לכיוון רשות שופטת עצמאית. אני יכול רק לומר בהקשר לדברים שהתייחסתי אליהם קודם, אדוני היושב-ראש, שמנחם בגין, בדיונים שהתקיימו בוועדת החוקה, חוק ומשפט,

אני לא מסכים עם הדברים האלה שאני אציין אותם כבר, הייתה לו גישה עוד יותר מרחיקת לכת מכפי שהייתה באה לידי ביטוי בחוק השופטים. הוא למשל הציע שבראשות הוועדה לבחירת שופטים יעמוד נשיא בית המשפט העליון ולא שר המשפטים, או למשל הציע שבוועדה לבחירת שופטים, במקום שני שרים ושלושה שופטים יהיו ארבעה שופטים ורק שר המשפטים. על כל פנים, זה ודאי ביטא תפיסת עולם. תפיסת העולם גם הייתה קשורה בטבורה לתפיסה של בית המשפט כמגן על זכויות, לרצון לכונן חוקה, שדוד בן-גוריון התנגד לה. למרבה הצער, הכישלון של כל הכנסות עד היום, הכנסת העשרים-וחמש, בכינון החוקה הוא בעצם שמביא אותנו בימים האלה לאותה פינה שבה אין כללי משחק מוסכמים, אין כללי יסוד משטריים מוסכמים, והדברים הם מאוד מסוכנים. זאת אומרת, אם לחברה אין כללי המשחק שלה, לא נושאי המדיניות, שהם תמיד במחלוקת, אלא הבסיס, מה הסמכות ומה הכוח של כל רשות וכדומה, כדבר שהוא מוסכם, הדבר הזה הוא מאוד מאוד מסוכן. הוא בוודאי מסוכן בחברה הטרוגנית כמו החברה הישראלית, וקל וחומר הוא מסוכן בחברה שמאוימת איומים חיצוניים כמו החברה הישראלית. אלא אם כן השופטים יהיו חכמים כמו שהיו ב-50 השנים הראשונות, שהם ידעו לאזן בין העובדה שאין חוקה לבין שמירה על זכויות האזרח. תראה, אז כפי שהתחלתי לומר קודם, גם אז השלטון חשב ששופטים הם לא בסדר. צריך לקרוא בספרים.

תמכו בהתערבות של בית המשפט.

זה גם לא נכון שבית המשפט התחיל לפסול חוקים בתקופת אהרן ברק בשנות התשעים. כבר ב-1969, בבג"ץ ברגמן, בית המשפט העליון קבע שחוק הוא לא חוקתי כי, הוא לא אולי השתמש במילים לא חוקתי, אבל הוא, הוא סתר חוק אחר.

פגע בעקרון השוויון במימון בחירות, ולכן הוא שלח את הכנסת לחוקק מחדש, ככה שכל הדברים האלה מוגזמים. בכל העולם כולו, כמובן, חל גידול במעורבות של בתי המשפט בחיים הדמוקרטיים. גם לי עצמי הייתה לא אחת ביקורת, ולא שיניתי את דעתי לגבי מה שנקרא "אקטיביזם שיפוטי". אני חושב שכל אקטיביזם שיפוטי מוגזם הוא לא נכון,

יש סכנה יותר גדולה מאקטיביזם שיפוטי, והוא רשות שופטת בלתי עצמאית, וזה דבר שאנחנו רואים,

בלתי עצמאית. רשות שופטת שנשלטת על ידי רשות אחרת,

לצורך העניין, אף אחד לא חושב על זה. בסך הכול מה שהם רוצים זה שבית המשפט יפסוק על פי החוק ולא על פי סברה של השופט.

עצמאות השופט אומרת שהשופט יכול להגיד שהוא פוסק לפי החוק, לא לפי הסבירות שלו. זה המשבר, וזה נוצר רק אחרי אהרן ברק, זה לא היה לפני זה. תראה, אדוני היושב-ראש, גם הדיון שאנחנו מקיימים עכשיו הוא קצת מנותק, מהרבה מאוד סיבות, ובין היתר העובדה שבית המשפט של היום הוא לא בית המשפט של אהרן ברק. כל מי שעוקב אחרי הפסיקה, אחרי הפסיקות האחרונות ואחרי האסכולות השונות בבית המשפט, מבין שהיום בית המשפט השתנה, אני גם אסביר מייד,

אמר את זה גם פרופ' מני מאוטנר. פרופ' מני מאוטנר הוא אחד הפרופסורים המוערכים למשפטים, והוא מאוד ביקורתי כלפי האקטיביזם השיפוטי, ואפילו מתייחס לאקטיביזם השיפוטי כאל דבר שהוא מהלך פוליטי. ברור. והוא בא ואמר, באותו ריאיון שפורסם ביום שישי בדה-מרקר, הוא כמובן עמד על דעתו כפי שהייתה כל השנים, אבל הוא אמר: מי שמתייחס היום לבית המשפט כפי שהיה בית המשפט לפני 12 שנה, זה עולם אחר לחלוטין. עכשיו, אדוני היושב-ראש,

ב-70 השנים הללו חלו תמורות חברתיות, תמורות דמוגרפיות, אבל בסופו של דבר ההרכב נשאר אותו הרכב של תשעה חברי ועדה, שבהם שני שרים, שני חברי כנסת, שלושה שופטים של בית המשפט העליון ושני חברים מלשכת עורכי הדין. בראש ובראשונה, אני רוצה לומר, כמי שעמד בראש הוועדה הזאת, כשר המשפטים, ולפני זה כיהן בה, לפני עשור, כשר השני מטעם הממשלה, שההרכב הזה הוא הרכב טוב, הוא הרכב מצוין. אתה שינית אותו לשבעה, אני שיניתי דבר חשוב, שהוא הרוב הנדרש לבחירת שופט בבית המשפט העליון, כדי למנוע מצב שבו מי שיש לו חמישה מתוך התשעה, הוא יכול לקבוע 100%. אמרתי שאם אנחנו אומרים שבעה מתוך התשעה, אנחנו נותנים משקל לכל הגורמים בוועדה, אנחנו דוחפים אותם להתפשר ואנחנו מביאים לבית משפט יותר מגוון, מכיוון שאף אחד לא יכול לצאת כשמלוא תאוותו בידו. זאת אומרת שאתה בעצמך הבנת שזה לא בסדר, כמו שהיה. בוודאי,

אבל הוא הביא משהו, אבל אגיד לך איך הדברים קרו, מה היה הסיפור: השרה ציפי לבני, שהחליפה בכנסת השש-עשרה, אחרי שהייתה תוכנית ההתנתקות ופוטר טומי לפיד, החליפה את טומי לפיד ב-2005 כשרת המשפטים, היא רצתה למנות את פרופ' רות גביזון ז"ל לבית המשפט העליון, והנשיא אהרן ברק

היה לו הרוב להתנגד לכך. אני אמרתי לציפי, וחשבתי הרבה על הבעיה הזאת, והגעתי למסקנה והנחתי אותה אז, בכנסת השש-עשרה,

בואו לא נשנה את הרכב הוועדה אלא את הרוב הנדרש, ולא בכל הערכאות, לא בבתי משפט שלום ומחוזי אלא בעליון, כי באמת העליון עוסק בסוגיות ציבוריות שנוגעות לערכים, והשקפת העולם של השופט, לא במובן המפלגתי אבל כן במובן של איזון בין ערכים שונים, היא מאוד מאוד חשובה. ולכן אני הנחתי, אדוני היושב-ראש, באותה כנסת, שתי הצעות חוק: האחת לשינוי הרוב הנדרש לבחירת שופט בבית המשפט העליון, השנייה בנושא שימוע של מועמדים לבית המשפט העליון בפני הוועדה לבחירת שופטים,

לייצר את אותה שקיפות וגם את הלגיטימיות בדיון בהשקפת העולם של השופט בהליך המינוי. לבצע את שני הדברים הללו לקח שנים, כפי שאפרט. זה לא היה מהיום למחר, זה היה בהידברות, אבל כשהגעתי לבצע אותם, הגעתי על בסיס רוב גדול מאוד, בכנסת בפעם הראשונה ובוועדה לבחירת שופטים בפעם השנייה, שתמך במהלכים שבהתחלה לא היה להם רוב. ולכן אני אומר, מהניסיון שלי, שאפשר להגיע לרפורמות בהסכמה רחבה. הדבר הזה מחייב את הסבלנות ואת הראייה הרחבה הנדרשת, כדי שגם השינויים האלה יישארו לשנים ארוכות לאחר מכן. אחרת יכולה לבוא ממשלה אחרת ולבטל את זה כשלה יש רוב פרלמנטרי. השרה ציפי לבני, שהייתה לה מורת רוח מהמצב, אמרה: אני לא עושה דברים כאלה. אמרתי לה: אם את לא עושה דברים כאלה, אני מודיע לך, גברתי שרת המשפטים, שאת לא תמני שופט אחד לבית המשפט העליון בתקופת כהונתך.

פרופ' גביזון ז"ל לא מונתה, אבל גם לא מונה אף שופט אחר. אבל גביזון היא סמל לכך שרק בגלל האג'נדה שלה,

אני חושב שהיה שגוי לא למנות אותה, אבל היום זה לא יכול היה לקרות.

אני אסביר לך למה, אדוני היושב-ראש: כי היום נוצר אותו מאזן פנימי של השבעה מהתשעה. כל אחד חייב להתפשר. לא יכול נשיא בית המשפט העליון להגיד: אני לא אמנה אף אחד, יבוא איזה שר בעתיד ואני אשכנע אותו בעמדתי, מכיוון שעצם המצב שלרוב הפוליטי ששולט במדינה, יש לו לפחות שלוש אצבעות בוועדה לבחירת שופטים, יש לו גם את הווטו, אי-אפשר לעשות בלעדיו, וזה יוצר את איזון הכוחות. לכך התייחס פרופ' מאוטנר במאמר שלו בדה-מרקר והסביר שם שבשל החוק הזה היום, הרכב בית המשפט העליון הוא הטרוגני. מי השתכנע בסופו של דבר לבצע את זה? פרופ' דניאל פרידמן, בממשלה של אולמרט. אני הייתי חבר באופוזיציה, ובהתחלה הוא רצה לעשות את מה שיריב לוין רוצה לעשות, לשנות את ההרכב. איחלתי לו הצלחה.

אנחנו היינו רק 12 מנדטים אז, סיעת הליכוד. אמרתי לו: יהיו לך כמה תומכים אצלנו. אחרי כמה חודשים הוא בא אליי ואמר לי: מה עם החוק שלך?

העברנו את החוק הזה בתקופה יחסית קצרה, אבל בקונסנזוס מאוד מאוד גדול. הוא עבר פה בקריאה השלישית ברוב של 55 נגד 11, למעט השמאל הקיצוני, הקואליציה והאופוזיציה, רובן תמכו בחוק הזה. המהלך השני, אדוני היושב-ראש, הוא המהלך של שימוע בבחירת השופטים לבית המשפט העליון.

השימוע הזה,

הרעיון הזה שאתה מעביר בשידור חי, יש לו שתי תכליות: קודם כול, הוא מייצר שקיפות. כל הזמן אומרים: בחדרי-חדרים, אז הציבור יכול לראות, יכול ללמוד על המועמדים, על השקפת עולמם המשפטית, על התשובות שלהם על שאלות וכדומה וגם על הרקורד שלהם מתוך ההליך הזה. הוא גם הופך את הסוגיה הזאת ללגיטימית ושהיא חלק מהבחירה, זאת אומרת, אי-אפשר להתעלם מכך שהשקפת העולם של השופט היא רלוונטית בבחירה לבית המשפט העליון. אבל למרות זאת, אדוני היושב-ראש, מהכנסת השש-עשרה, כשהגשתי את ההצעה הזאת, קרוב ל-20 שנה לא היה לה רוב, והיה מאוד מסובך, גם בתקופת הממשלה הקודמת יאיר לפיד התנגד לכלול אותה בהסכמים הקואליציוניים. אני העברתי את זה כהחלטה בוועדה לבחירת שופטים ברוב של שמונה מתוך התשעה. רק חברת הכנסת רייטן נמנעה. אבל הדבר הגדול שקרה הוא שגם שופטי בית המשפט העליון ובראשם הנשיאה חיות השתכנעו שיש מקום בימינו ללכת להליך עם שימוע. אז למה אין שימוע? לא, הוא יהיה כבר. על פי הדין היום, ויש שני מקומות שמתפנים השנה, ב-2023, יתקיים עם שימוע פומבי בכל מקרה, גם אם הכנסת הזאת לא תחוקק שום חוק, מכיוון שזו החלטת הוועדה. אינני רואה אף שר היום, יש סמכות לוועדה להחליט החלטה כזאת?

הכלל שקבוע בחוק הוא שדיוני הוועדה לבחירת שופטים חסויים אלא אם כן החליטה הוועדה אחרת, ועל הסייג הזה אני ביססתי את ההחלטה בוועדה לבחירת שופטים. אבל תראה את הדבר הגדול שקרה, אדוני היושב-ראש: חבר הכנסת רוטמן, שהיה אצלי חבר הוועדה מטעם האופוזיציה, והנשיאה חיות, הרימו את היד בדיוק לאותו תיקון, והוא עבר, אני לא רוצה להגיד פה אחד, אבל קרוב מאוד,

אני אומר את זה כי אותם עקרונות חלים גם היום. זה לוקח זמן, זה כרוך בהידברות וזה מבשיל בסוף בהסכמה רחבה. לפעמים זה עניין של חודשים, לפעמים זה עניין של שנים, זה בטח לא מה שאנחנו רואים שקורה בימים האלה בכנסת. אני אומר, קודם כול, ההליך הוא לא נכון מבחינת איך שהוא מתנהל,

הוא לא נכון לגופו.

קודם כול הוא לא נכון מבחינת איך שהוא מתנהל, כי מסורת של 70 שנה,

מימי הכנסת השנייה, ואנחנו מדברים על 1953, שהייתה תקופת הכנסת השנייה, ועד לכנסת העשרים-וחמש, שמכהנת היום, כולן בחרו בוועדה באותו הרכב,

מ-2008 עם התיקון שצוין, אבל השיטה הזאת, מניסיון ראיתי שהיא שיטה טובה. קודם כול, היא נותנת כוח גדול בידי הדרג הפוליטי. לא ניתן לבחור, אדוני היושב-ראש, אף שופט בניגוד לעמדת שר המשפטים, מכיוון שהוא שולט על סדר-היום, מה יעלה להצבעה, מה לא יעלה להצבעה. לא ניתן גם, כמו שצוין קודם, לבחור שום שופט לבית המשפט העליון בניגוד לדעת הרוב הקואליציוני באותה עת. בסופו של דבר הגורמים השונים שנמצאים בוועדה וגם השופטים, ואני מציין גם את עורכי הדין, הם חשובים. הם יכולים לתת לך ממדים: אם לשופט יש מזג שיפוטי או אין לו מזג שיפוטי, איך הוא מתנהג כלפי הצדדים, האם הוא סוחב את הדיונים על פני שנים ארוכות או הוא עובד ביעילות. וזה שיש גם, מה שקרה בלשכת עורכי הדין בתקופות האחרונות לא מעיד על מה שאתה אומר עכשיו. אני אומר לך מהניסיון שלי, ובוועדה ישבו שני נציגים מצוינים, הם עשו עבודה מאוד טובה. דווקא העובדה שהם באים ממקום אחר, לא מהרשות השופטת, זאת אומרת יש גם את מי שמתדיין בפני בית המשפט אבל גם את השופט, הרבה פעמים זה מעורר מחלוקת, ודרך המחלוקת מתבררת האמת. כאשר אתה תציב בוועדה רק גורמים פוליטיים או תשתית אותה רק על גורמים פוליטיים,

הגורמים הפוליטיים צריכים להיות דומיננטיים, לכן אני אמרתי בתחילת הדברים: אינני מסכים עם מנחם בגין, זיכרונו לברכה, שבראש הוועדה צריך לעמוד נשיא בית המשפט העליון.

אז הייתה תקופה שונה בזה, הייתה תקופה אחרת לגמרי. העקרונות, אדוני היושב-ראש, כמו שהיום בית המשפט השתנה לגמרי והפך להיות מתעמר ולא מסתכל על החוק ומחליט על ערכים אישיים וסבירות אישית, כך אז בן-גוריון והרוב שלו היו נגד בגין ולא התחשבו בחוק,

אינני רוצה להגיד לך כל מה שהשתנה. גם הכנסת השתנתה, גם הממשלה השתנתה. אני חושב שעקרונות היסוד אינם משתנים. זאת אומרת, הוועדה, באופן בסיסי אני אומר משהו. זה לא שאי-אפשר לשקול שום שינוי,

אבל באופן בסיסי השיטה הזאת היא שיטה נכונה, ויש בה האיזונים הפנימיים. אני יכול לתאר לעצמי כאדם פוליטי מה יקרה ברגע שיהיה רוב קואליציוני בוועדה. זה לא יהיה שונה בהרבה מכפי שאנחנו פה בוחרים יושב-ראש ועדה או משהו אחר,

תהיה הסכמה פוליטית בין כמה גורמים שנמצאים באותה עת בקואליציה, והיא לא בהכרח, ואני הייתי אומר אפילו הפוך: היא בהכרח לא תביא לבחירת השופטים הטובים ביותר לבית המשפט. כמובן שהדרג הפוליטי, יש לו תפקיד מאוד חשוב. למשל, שאלות שאני שאלתי את עצמי: האם שופט מנהל דיונים ביעילות,

האם שופט קשוח עם הפשיעה שהיום משתוללת או הוא נוטה להקל, ואני מדבר על פושעי האלימות והדברים החמורים שאנחנו מכירים. אתה מסתכל על הדברים האלה, והם חשובים, כי אתה בכל זאת נשלח על ידי בוחרים שיש גם להם השקפה, אבל המרכיב המאזן הזה הוא חשוב מאוד, והרבה מאוד פעמים גם הלחצים מאזנים אחד את השני. לפעמים באים גורמים פוליטיים שרוצים שאתה תעשה החלטה שיש לה איזשהו טעם פוליטי, למנות את פלוני או אלמוני, אין לה טעם ענייני, הוא לא מצטיין, אבל יש רצון פוליטי כזה. כשיש מישהו נוסף בוועדה שהוא מאזן, אתה יכול גם לסכור מגמות כאלה. אני מסכם ואומר, כי אני ראיתי, אדוני היושב-ראש, שזמני תם: מאוד מסוכן ולא רצוי לעשות תיקונים כאלה. אם הזכרתי את חוק השופטים, שהובא מ-1950 והחקיקה הסתיימה באוגוסט 1953, אחרי שלוש שנים, זה מלמד למה אי-אפשר ללכת בכוח ובכמה שבועות לשבור את המסורת המשטרית של מדינת ישראל בסוגיית בחירת השופטים. תודה רבה, חבר הכנסת גדעון סער. חברת הכנסת שרון ניר. על עיקרון אחד אסור לוותר, ששופט ישפוט על פי החוק וכוונת המחוקק. זה צריך להיות מוסכם. אם זה לא מוסכם, הכאוס יימשך. אבל אין חוק שבדיעבד לא מעלה שאלות פרשניות.

אבל בתוך החוק, לא סבירות של הסברה או ערכים שהוא הביא מהבית,

הסבירות זה החלטות מינהליות, זו סוגיה אחרת. אבל בסדר. חברת הכנסת שרון ניר, עשר דקות. תודה, אדוני. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, אנחנו עומדים בפני צומת גורלי שעשוי לשנות את פני המדינה. הצביון של המדינה, הצביון היהודי, הדמוקרטי, הליברלי, נתון בסכנה. שינוי מערכת המשפט שאותו מובילה הממשלה בחודשים האחרונים מעורר את חרדת העם כולו,

היחס המחפיר של הממשלה לזעקות של רבע מיליון מהתושבים בהפגנות מבשר על הבאות. העם מפחד, העם מפחד לאבד את הצביון הדמוקרטי של מדינת ישראל, ובצדק. סוף השבוע האחרון התחיל בריאיון זחוח של חבר הכנסת שמחה רוטמן בתוכנית עובדה. בריאיון הבהיר רוטמן שבבסיס בג"ץ אליס מילר השיקולים שעמדו לנגד עיניהם של השופטים

כי היא דומה לבת הנחמדה של השכן, אז מגיע לה. כן, זה ציטוט אמיתי. בג"ץ אליס מילר, הבג"ץ שפתח את שערי קורס טיס, הבג"ץ שפתח את שערי קורס חובלים, הבג"ץ שפתח תפקידי לוחמות רבים בצה"ל, אשר בבסיס השיקולים שלו עמדה עתירה מוצדקת הטוענת לשוויון הזדמנויות ולשיבוץ נשים בצה"ל על פי כישורים ויכולות, הוא הבג"ץ שרוטמן זלזל בו, בג"ץ שבעקבותיו משנת 2000 ואילך משרתות בצה"ל אלפים ואולי אפילו עשרות אלפים של לוחמות, כי הן ברוכות כישרון וכי הן בעלות יכולות העונות על הצרכים המבצעיים של צה"ל. אבל רוטמן בשלו, זחוח ומזלזל, מזלזל בנשים, מזלזל בלוחמות אשר חירפו נפשן למען ביטחון ישראל, וכך במשפט אחד, שטחי במיוחד, ביטל רוטמן את הצורך בכתובת שיפוטית לזכויות אדם, לזכויות נשים ולזכויות הפרט בכלל. הלוחמות הן גיבורות עזות נפש שמחזקות את הצבא. אני רוצה מעל במה זו להצדיע לכל הלוחמות שמשרתות בצה"ל. כולנו חבים להן על פעילותן האמיצה ותרומתן למדינת ישראל.

זה אותו רוטמן שאמר לפני כמה חודשים שלוחמות מנמיכות את הסטנדרטים בצה"ל. הסגנון של רוטמן הוא חלק מהלך הרוח של חלק מראשי הקואליציה הנוכחית, שלמרבה האירוניה שירתו שירות מצ'וקמק בצה"ל, וגרוע מכך, חלקם לא עשו שירות צבאי בכלל. אותם אלו שמובילים היום את שינוי מערכת המשפט גם מובילים אותנו לאי-שוויון בנטל, וחלקם אומרים בלי בושה שלאחר שינוי מערכת המשפט, חצי מהעם ישרת בצבא והחצי השני ילמד תורה. במדינת ישראל הביטוי היום-יומי לאחדות ולעוצמה הוא התייצבות הדורות הבאים על המשמר והגיוס לצה"ל. הממשלה הרעה הזאת מערערת, לצערי, גם את המודל הזה. עוצמת הניתוק וההתעלמות של הממשלה מזעקתם של טובי האזרחים, אלו שמשרתים בצה"ל, אלו שעובדים, אלו שמשלמים מיסים, מעמיקה את הפער ומעוררת את טובי הלוחמים בעבר ובהווה ואת אנשי המילואים למחות ולזעוק בקול גדול. הלוחמים ואנשי המילואים זועקים בקול גדול. היקף הפניות העצום שהגיע וממשיך לזרום לראש הממשלה, ובתוכו פניות של אלופים, פניות של יוצאי סיירות, פניות של טייסים, פניות של אנשי מילואים, פניות של פטריוטים

שאליהן מצטרפות גם פניות של רופאים, של הייטקיסטים, של כלכלנים, של נגידי בנק ישראל, של מנכ"לי משרדי ממשלה לשעבר, כל אלה נאבקים על דמותה של הארץ שלנו וזועקים בקול גדול לפני שיהיה מאוחר מדי. לצערי, זעקתם נתקלת בבוז, ובמקום שיקשיבו להם, אותם ראשי קואליציה מנותקים מכנים אותם "אנרכיסטים", והיו שהגדילו לעשות וכינו אותם "טרוריסטים". בחרתי להקריא לכם ציטוטים נבחרים מתוך המכתבים ששיגרו עשרות אלפי אזרחים מהקבוצות שתורמות למען מדינת ישראל כל חייהן. אפתח במכתב שפורסם שלשום ולי באופן אישי כיווץ את הבטן. המכתב נשלח מלוחמים שהיו באנטבה לבנימין נתניהו. הם חוששים חשש אמיתי אל מול השינויים שאותם הממשלה בראשותו מבצעת, וזה מה שהם כותבים לראש הממשלה: אתה, ביבי, השווית אותנו למבצעי הפוגרום בחווארה, והילד שלך, שלא החזיק בחיים רובה ביד, מכנה אותנו "טרוריסטים". זכינו להימנות עם קומץ לוחמי הפריצה באנטבה, לא היה לנו רולקסים, היו לנו קלצ'ניקובים, יחד עם מפקדנו קר הרוח והאמיץ יוני נתניהו, זיכרונו לברכה, שהקריב את עצמו במודע ובעיניים פקוחות למען מדינת ישראל. אבל אתה, אתה מקריב במודע ובעיניים פקוחות את המדינה והעם למען האינטרסים שלך. אני רוצה להמשיך למכתב המילואימניקים, אלו שנושאים בנטל מרבית חייהם, עוזבים את המשפחות ואת העבודה ונקראים לדגל כשצריך: אם ממשלת ישראל תוסיף ותחוקק חוקים שמעקרים את הדמוקרטיה הישראלית מתוכנה והופכים אותה לכלי ריק, היא תפגע לא רק במערכת המשפט, היא תפגע בחברה הישראלית. כבר עכשיו נזק רב נגרם. אם החוקים המוצעים יאושרו, הדמוקרטיה בישראל, מגילת העצמאות ומסמך רוח צה"ל יהיו כלי ריק. לפיכך מתערער הבסיס שעליו עומד הצבא שלנו, שאותו שירתנו נאמנה עד כה. אליהם מצטרף מכתב הטייסים, שבו הם אומרים: מדינות שבהן יש כוח רב מדי, גדול ועודף לממשלה וללא איזונים ובלמים מספיקים מצד הרשות המבצעת והמחוקקת אל מול השופטת, אינן מדינות הראויות להיקרא מדינות דמוקרטיות המבטיחות ושומרות על זכויות הפרט והמיעוטים. היות שאף אחד מהממשלה לא מצא לנכון להטות אוזן קשבת ואמפתיה למכתבים הללו, מבקשת אני לפנות לאחינו הלוחמים בעבר ובהווה, אלו שכתבו את המכתבים, מלח הארץ, אתם מגש הכסף של הארץ הזאת, ולומר להם:

זעקתכם מהדהדת, קולכם נשמע בכנסת. כמוני כמוכם, אני כואבת כאב גדול. אבל כדי לשמור על הנס הגלוי הזה שנקרא מדינת ישראל, אנחנו חייבים לשמור על הצבא ולהותיר אותו מחוץ לשיח הפוליטי.

כולנו צריכים לקרוא בקול גדול: לא לסרבנות ובעד צה"ל. וברוח זו, התרגשתי לקרוא את מכתב בוגרי יחידת אגוז לרמטכ"ל, ואני מצטטת אותם: "הגענו ליחידה מכל קצוות הארץ ולכל אחד מאיתנו השקפת עולם שונה. ביצענו כל משימה שניתנה לנו ונלחמנו יחד כתף אל כתף בכל הגזרות. השתתפנו במבצעים ובמלחמות. לצערנו, איבדנו גם חברים יקרים ואהובים, היום, כמו אז, אנחנו אוהבים את המדינה ושמים בצד את כל המחלוקות הפוליטיות כאשר מדובר במלחמה מול אויב. רצינו לומר בקול ברור: נתייצב לכל משימה שייתנו לנו." אנחנו אוהבים את צה"ל ואוהבים את המדינה. לוחמי יחידת אגוז, אתם הסמן הימני שלי. מי ייתן ותהיו הסמן הימני של כל המשרתים בצה"ל, במילואים ובסדיר. בצה"ל משרתים כולם, חילונים ודתיים, נשים וגברים, יהודים ולא יהודים, פריפריה ומרכז. מקום המדינה ועד היום הצבא היה ויישאר תמיד מקור הגאווה שלנו, של ילדינו ושל נכדינו.

עוד 20 שניות, אדוני.

ממשלת ישראל, תתעוררו. אולי לכבוד חג הפורים, תתחפשו ותנסו להראות כאילו אכפת לכם. ונהפוך הוא. המוחים הם לא אנרכיסטים, הם לא טרוריסטים. לא ייתכן שבשביל האינטרס הפוליטי שלכם תכפישו כל קבוצה שלא מתיישבת עם האג'נדה שלכם. הסגנון הנלוז שלכם רק מרחיק את טובי בנינו מכם ומהמדינה.

הודעה למזכירת הכנסת. תודה. ברשות יושב-ראש הישיבה, הינני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת, לקריאה ראשונה, מטעם הכנסת: הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון מס' 4) (ביקורת שיפוטית בעניין תוקפו של חוק), מטעם ועדת החוקה, חוק ומשפט, הצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 37) (מנגנון שבת למשאבת מים), התשפ"ג 2023, של חברי הכנסת יעקב אשר ומשה גפני.

חברת הכנסת נעמה לזימי, בבקשה.

יו"ר הכנסת, כנסת נכבדה,

רוצה אלא ריסוק וביטול החירויות והזכויות שלנו.

מגדילה את שכר המינימום, לא רק שהיא לא בונה דיור בר-השגה, לא רק שהיא לא עושה באמת חינוך חינם מגיל לידה או מקצרת את שבוע העבודה או מאפשרת לנו, הצעירים והצעירות, לנשום, היא החליטה שצעירים וצעירות שגדלים פה יחיו במדינה אחרת, מדינה לא דמוקרטית, בלי כל אופק לשקט וביטחון, ענייה ונחשלת. מדינה שהייתה אבן שואבת להשקעה והתנדבות, מקור לגאווה ולתקומה, הופכת להיות זירת אירוע שיש לברוח ממנו, והממשלה רואה ויודעת וממשיכה להוביל עם שלם אל פי תהום. מדינה שנבנתה על עקרון שוויון ההזדמנויות, במקום לעמוד עליו ולהפוך אותו לממשי, היא משנה פניה למשטר נאמנות סקטוריאלי. מדינה ענייה, שנבנתה מכספי תרומות, עם תשתית רווחה אוניברסלית, הפכה למדינה עשירה, ומרוב גובה וניתוק לא רואה את מי שהיא מפילה ורומסת בדרך. ממשלה שמדברת בשם החלשים ביותר ועוסקת כל היום במנעמי השלטון, בתפקידים, בכבוד, במימון תפנוקים לעצמה, במימון המעונות הפרטיים של ראש הממשלה, מולטי-מיליונר ועתיר נכסים, בעוד אותה ממשלה ביטלה את חוק רן כהן, שהוא חוק זכויות הרכישה של דיירי הדיור הציבורי, בעוד אותה ממשלה מפנה דיירים בעוני ומצבי קצה אל הרחוב, לגור באוהל בפארק, אותה ממשלה שלא משאירה לדור שלי שום סיכוי לקורת גג בטוחה. המדינה שלנו, שהיא נס גדול מאוד, יוסדה פה עם זכות הצבעה לנשים, ומעגנת היום בחוק פגיעה בנשים ובזכויות שלהן, ממשלה שהחליטה לרמוס זכויות של נשים, של מיעוטים, של להט"בים ושל כל מי שלא עומד בקו השולט, מדינה שבה מערכת המשפט, שאותה יש לתקן, שהוקמה עם תשתית ההבנה של הסכמות רחבות למען כל חלקי המקום והבית הזה, נלקחה כבת ערובה של מבקשי רעתה, של מחריביה, מדינה ששואפת להילחם בשחיתות, אך נציגיה מבקשים להפוך את השחיתות לסמל סטטוס מנצנץ, מדינה דמוקרטית שמשנה פניה לדיקטטורה המבצרת את השררה של השלטון, שחטף את ערכיה ומחסל את יסודותיה. הממשלה הזו יוצאת נגד המושג "פרוגרס". ומה זה פרוגרס? קדמה. קדמה זה רע? לאן הם רוצים להביא אותנו? להחזיר עבדות ילדים? שנשים לא יוכלו לעבוד? שלא יוכלו להיבחר לכנסת ולהצביע? שלילדות יהיה אסור ללמוד בבית הספר? שלבעל יהיה מותר לאנוס את אשתו? את זה הם תוקפים? חבורה של פרימיטיבים שמרנים הומופובים ושונאי נשים. אני מייצגת קול של דור שלא מוכן עוד להסתפק בפירורים, ובטח לא מוכן לוותר על הזכויות וההגנות שלו. אנחנו נלחמות ונלחמים את מלחמת השחרור שלנו, השחרור ממי שרוצים להחזיר אותנו אחורה, להפוך אותנו לחלשים, לדהויים, לכבויים וללא תקוות. אנחנו הדור שמבקש להחזיר את התקווה, לבנות פה חברת מופת שיודעת שאפשר לחיות פה כולנו יחד, חברה שבה חיים משותפים ברווחה ובכבוד הם ערך עליון. אז אני דווקא אומרת היום כאן, במקום הזה: אפשר וצריך אחרת. אפשר וצריך להילחם על דמות המקום הזה. אבל לא עושים את זה עם חצי דמוקרטיה או דיקטטורה מלאה. לא עושים את זה עם אצבע בעין ופוליטיקה שכל-כולה היא שנאה בשם מי שמבקשים לבצר את כוחם ואת השררה. עושים את זה עם אהבת ישראל, עושים את זה עם כל מי שרואים במקום הזה את הבית, הבית שבו צריכים לחיות יחד, בחיים משותפים, עם תקוות, עם חלומות, עם הגשמות, עם מקום שאפשר לשאת אליו עינינו ולהסתכל בגאווה על הבניין הזה שבנינו, על הארץ הזו, שהיא באמת נס גדול. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, הבנתי שרוטמן,

נתניהו והשותפים השונים שלהם מוטרדים מכך שבג"ץ זה גוף של אליטות, שבעצם בג"ץ זה לא גוף שמגן על חלשים. לכאורה זו הסיבה העיקרית שבגללה הם החליטו לרוץ עם אותה הפיכה משטרית. אז האם זה נכון? זה באמת הטריד אותי. אולי הם צודקים ובג"ץ הולך תמיד עם החזקים? אז הלכתי ללמוד את הנושא קצת, להכיר את פסקי הדין של בג"ץ, וגיליתי שהם צדקו. תראו את כל הקבוצות הפריבילגיות האלה שבג"ץ העז להגן עליהן בפסקי הדין שלו. אתן לכם כמה דוגמאות: תושבי הפריפריה שלא קיבלו שירותי בריאות ראויים, תושבי הפריפריה הם הרי פריבילגים ידועים, תושבי עיירות פיתוח שהופלו בהקצאת קרקעות אל מול המושבים שממוקמים לידם, גם כן פריבילגים, כרמיאל, עכו וטבריה, שלא זכו להטבות מס למרות שיישובים עם קריטריונים דומים כן קיבלו הטבות מס, יישובי עוטף עזה, שלא זכו למיגון ראוי נגד טילים, חייל חרדי שלא זכה לאוכל כשר למהדרין בצבא, גם עליו בג"ץ הגן, בנות חרדיות מזרחיות שרצו להתקבל לסמינר והופלו לרעה רק בגלל המוצא שלהן, איפה ש"ס? על זה קמתם, לא? אז בג"ץ הגן גם עליהן, ילדים יוצאי אתיופיה מפתח תקווה שרצו ללמוד במוסדות חינוך מסוימים ולא קיבלו אותם, גם עליהם בג"ץ הגן, יוצאי אתיופיה ומזרחים שהמשטרה עיכבה ברחוב בלי שביצעו כל עבירה, גם עליהם בג"ץ הגן, תלמידי חינוך מיוחד שלא קיבלו הסעות לבית הספר, בעלי מוגבלויות שלא קיבלו סיוע במימון דירה, מבוגרים שלא התקבלו לעבודה רק בגלל הגיל שלהם, זה נקרא גילנות, והרבה ישראלים סובלים מזה, וגם עליהם בג"ץ הגן. הממשלה הזו רוצה לרסק את בג"ץ ממגוון שיקולים: אחד רוצה את זה כי הוא רוצה לבחור את השופטים שיכריעו בעניינים שלו, יש לו כתבי אישום, הוא רוצה שליטה מלאה בעסק, השני רוצה את זה כי הוא רוצה מדינת הלכה, זו האג'נדה שלו, השלישי רוצה את זה כי הוא רוצה לתת כספים רק לסקטור שלו, ומה לעשות? זה לא שוויוני, בג"ץ לא מרשה את זה, אז בואו נדרוס אותו. דבר אחד בטוח: אף אחד מהם, אבל אף אחד מהם, לא רוצה את ההפיכה הזו כדי להגן על החלשים, כי התוצאה תהיה ההפך הגמור, והעובדות, כפי ששמעתם, מוכיחות את זה. חייבים לעצור את ההפיכה המשטרית הזו עכשיו. עכשיו אני רוצה, ברשותכם, לספר לכם סיפור על שופטת. נקרא לה השופטת ג'. ג' גדלה בעכו להורים יוצאי מרוקו ובנתה את עצמה בעשר אצבעות. באמת, היא עבדה קשה. היא התקבלה ללימודי משפטים באוניברסיטה העברית בירושלים. היה לא קל להתקבל. לאחר שסיימה את התואר הלכה לעבוד כעורכת דין במשך עשור. בהמשך, בזכות הכישורים שלה והחריצות שלה, היא מונתה לשופטת בית משפט השלום בירושלים. אחר כך, היא עברה בהמשך לבית המשפט השלום בחיפה, והתקדמה עם השנים לבית המשפט המחוזי בירושלים. בין הפסיקות שלה בבית המשפט המחוזי יש אישור התובענה הייצוגית של ארגון קולך נגד תחנת הרדיו קול ברמה. התחנה הזו בעצם הפלתה נשים והייתה לה מדיניות סדורה שלא לאפשר לנשים להישמע בתוכניות הרדיו. אותה שופטת אמיצה הגנה עליהן.

או יותר נכון כבוד השופטת גילה כנפי שטייניץ, מונתה לתפקיד הזה של להיות שופטת בבית משפט העליון על ידי ממשלת השינוי בשנת 2022. יותר מ-15 שנים במצטבר מכהן בנימין נתניהו כראש ממשלה, הגבר האשכנזי הפריבילג, שעומד כבר רבע מאה בראש מפלגה שאף פעם, אבל אף פעם לא בחרה מזרחי שיעמוד בראשה. אותה ממשלה גם מעולם לא מינתה אישה מזרחית להיות שופטת בבית המשפט העליון. בממשלת השינוי שלנו לקח פחות משנה לעשות את זה, פחות משנה. אז כשאמסלם וריקלין וינון מגל מספרים לכם סיפורים על אפליה ועל השד העדתי בניסיון לייצר ספין שיסיט את השיח מההפיכה המשטרית, תזכירו להם בבקשה מי מדבר וממשיך לבחור באשכנזים ומי עושה באמת. אני רוצה לספר לכם על אירוע שקרה לי בשבוע שעבר. ביום חמישי האחרון קיימנו מפגש עם ארגוני החברה האזרחית שמקדמים את הזכויות של קהילת הלהט"ב. סיימתי את המפגש הזה עם תחושת מועקה גדולה מאוד. שמענו נתונים מאוד מאוד מטרידים מהשטח.

בבתי הספר יש ירידה של כ-30% בהזמנת סדנאות לחינוך לסובלנות. אלה סדנאות שמסייעות לצוותי ההוראה לטפל ולסייע לילדים שנמצאים בתהליך של יציאה מהארון או שהם חווים תהליכי להט"בופוביה. זה קורה בכל המקומות, במגזר החילוני, במגזר הדתי,

יש עלייה דרמטית בפניות על אלימות כלפי הקהילה, עלייה של למעלה מ-50% בתלונות על פגיעה בטרנסים, יש עלייה של פי שמונה בתלונות על אפליה בבתי עסק, וזה עוד לפני שחוק האפליה שהופיע בהסכמים הקואליציוניים חוקק בכלל. כפי שאמרה אחת מהנוכחות בדיון, אני לא אשכח את זה, היא אמרה: תקשיבו, זה כבר לא משנה אם אתם מחוקקים את חוק האפליה במתן שירותים או לא, בפועל אנשים כבר רואים בזה איתות והם רואים בעצם זה שזה מופיע בהסכמים קואליציוניים מתן לגיטימציה להפלות אנשים מקהילת הלהט"ב ולומר: אתה לא תקנה בחנות שלי, או: את לא תלוני בבית המלון שלי,

סקר אקלים שנערך בקרב סטודנטים מקהילת הלהט"ב הראה שלמעלה מ-60% מהסטודנטים לא מעיזים לצאת מהארון באקדמיה כי הם פוחדים שיפגעו בהם, וזה למרות שבביתם הם כבר מחוץ לארון. הארגונים סיפרו על אין-סוף תביעות הטרלה שמגישים נגדם. סתם גוררים אותם לבתי משפט שוב ושוב ושוב בטענות משוללות כל בסיס רק כדי להתיש אותם ולגזול מזמנם. הם סיפרו על השתלטות של ארגון שנקרא "בוחרים במשפחה", שמקדם טיפולי המרה וערכים מאוד שמרניים, שפורס תאי סטודנטים בקמפוסים בכל רחבי הארץ ופשוט מטיל פחד ואימה על הסטודנטים שהם חלק מקהילת הלהט"ב. צריך להבין, המשמעות של המגמה המסוכנת הזו היא שיש אנשים רבים במדינת ישראל שנאלצים לחיות בשקר מתוך חשש שיפגעו בהם. לא הייתם רוצים שזה יהיה הילד או הילדה שלכם,

מגיע לכל אחד במדינה הזו לחיות בשלום עם עצמו ולהיות נאהב, לאהוב ולהיות נאהב. המדינה שלנו פשוט נחטפה על ידי גורמים קיצוניים שרוצים כאן מדינת הלכה, ואנחנו נעשה הכול, אבל הכול, כדי להחזיר אותה לימים יפים יותר. אנחנו ניפגש ברחובות ונילחם ביחד על הצלת הדמוקרטיה שלנו. אני רוצה, ברשותכם, לעבור לנקודה הבאה. בתקשורת מדווחים זה שבועות מספר שמי שהכי חשוב לו שחוק פסקת ההתגברות יעבור כמה שיותר מהר זה לא שמחה רוטמן, חבר הכנסת רוטמן, שפועל מטעם פורום קהלת הקיצוני, ואני באמת ממליצה לכל מי שצופה בנו כרגע לעשות גוגל קטן על פורום קהלת, מי מממן אותם ומה האג'נדה שלהם, זה לא יריב לוין, שבאמת מטרת חייו היא ריסוק מערכת המשפט, אלא דווקא המפלגות החרדיות. ואני שואלת: למה דווקא פסקת ההתגברות כל כך חשובה למנהיגים החרדים? הרי מינוי שופטים פוליטיים ללא כל יכולת לפסול חוקי-יסוד זה כבר כביכול משיג את המטרה,

הרי זה כבר מפוצץ את בית המשפט העליון, כפי שייחל כאן בעבר חבר הכנסת יצחק פינדרוס, הוא אמר: צריך לפוצץ את בית המשפט,

כבר לא יכולים לפסול חוקים, בוחרים את השופטים.

למה חייבים גם את העניין הזה של פסקת ההתגברות? אז התשובה היא די ברורה, התשובה היא שהחרדים צריכים את התשלום שלהם פשוט במזומן, לא באשראי. כאן ועכשיו. הם לא יכולים לחכות עד שלוין ונתניהו ימנו שופטים שהם שפוטים או עסקנים כלשהם. הם לא יכולים והם לא רוצים,

שהשופטים הנוכחיים, שהם עדיין בתפקיד שלהם, יוכלו לפסול חוקים שבבסיסם יש אפליה. הם לא יכולים להמתין לזה, הם צריכים עכשיו את השינוי.

הם יודעים ששופטים שנמצאים כרגע במערכת לא יאפשרו את זה. הרי כל שופט עם ערך בסיסי לדמוקרטיה, גם אם הוא שמרן וגם אם הוא ליברל, יפסול למשל השתמטות מוחלטת משירות צבאי.

כל שופט שמייחס חשיבות כלשהי לשוויון, יהיה לו קשה והוא יקשה על החלטה של הכפלת התקציבים למערכת חינוך אדירה, מאוד מאוד גדולה, ללא פיקוח וללא לימודי ליבה. כל שופט שפועל על פי עקרון השוויון יעצור את הגדלת הקצבאות רק לאברכים ולתלמידי ישיבות שלא משרתים בצבא ולא עובדים, וזו כבר קבוצה מאוד מאוד גדולה, אנחנו מדברים על 150,000 איש, זה בגודל של צבא ההגנה לישראל,

נמשיך להזרים לשם תקציבים זה רק ילך ויגדל. בזמן שלהם רוצים להגדיל את הקצבאות וסטודנטים לא מקבלים קצבאות, אז את זה מן הסתם בג"ץ לא יאשר, כי זה לא שוויוני. כל שופט שיודע את המשמעות של כבוד האדם וחירותו יפסול את הניסיונות האלה לייצר הפרדה בכפייה במרחב הציבורי בין גברים לנשים. אז פסקת ההתגברות הזו שעליה אנחנו כחברי כנסת נדרשים להצביע היא למעשה תשלום נוסף של נתניהו לחרדים. הוא נותן להם את זה והם בתמורה עוזרים לו עם המשפט שלו. ככה הוא יוכל לשלוט בשופטים שיכריעו בעניינו. זו השכבה השנייה של ההסכם,

בנוסף לתוספת המיליארדים שמשלמי המיסים מעבירים לטובת הנצחת העוני והאפליה. פסקת ההתגברות שהממשלה הנוכחית מקדמת היא בגדר יריקה בפרצופו של הציבור המשרת ומשלם המיסים בישראל, ואנחנו חייבים לעצור את זה.

חבר הכנסת יאסר חוג'יראת,

כבוד יושב-ראש הכנסת, חבריי חברי הכנסת, אני אתחיל בלאחל לבני דודינו בני יצחק חג פורים שמח. אנחנו נמצאים, לקראת סוף חודש מרץ, תחילת אפריל, אצלנו המוסלמים אלה ימים מבורכים. בעצם לקראת סוף מרץ אנחנו אמורים לקבל, המוסלמים אמורים לחגוג את תחילת הצום, חג הרמדאן, שער הרמדאן,

יחגגו פסח, הנוצרים יחגגו פסחא, לכן אני אומר שזה הזמן לחשבון נפש

המשותף הוא הרבה יותר מהשונה, בין כל אזרחי המדינה. במקום הסתה, במקום התבטאויות קשות של שרים במשלה, כמו: אין דבר כזה טרור יהודי, את כפר חווארה צריך למחוק, המשפט הזה יצא, ולמרות שהייתה התנצלות, ברגע שמשפט כזה יוצא, קשה לתקן, התבטאות גזענית היוצרת רק שנאה בין פלסטינים ליהודים, בין ערבים ליהודים.

לו הייתה הפוכה, לו היה מנהיג ערבי, חבר כנסת ערבי, כל מנהיג מהחברה הערבית מתבטא בדבר כזה, אני בטוח שהיינו רואים תגובה אחרת מרשויות אכיפת חוק. אנחנו נגד כל התבטאות כזאת מכל צד. הגיע הזמן להראות את הטוב ביחסים של ערבים ויהודים. הגיע הזמן להראות איך ערבים ויהודים חיים יחד בצורה טובה מאוד במקומות העבודה, גם במרחב הציבורי. ביקרתי לא מזמן בבית חולים הצפון, שנקרא גם בית חולים פדה, פוריה, דוגמה ומופת לחיים משותפים.

מחצית מהעובדים הנמצאים הם מהחברה הערבית, בתוך בית החולים, יש עובדי אחזקה, יש אחים ואחיות, יש רופאים, יש גם מנהלי מחלקות. זו דוגמה כמעט, בכל מקום עבודה שבו עובדים ערבים ויהודים. תפקידנו כמנהיגים לחזק את מרקם היחסים בין אזרחי המדינה, ערבים ויהודים ועוד. האקלים במדינה מלא מטען שלילי, אווירה לא טובה בתוך המדינה בין הפלסטינים לישראלים, בין ערבים ליהודים, בין שמאל לימין. הגיע הזמן לנטרל את כל המטענים השליליים, להפוך אותם למטענים חיוביים. באחריותה של הממשלה לשמור על הסטטוס קוו באל-אקצא כדי להבטיח שהרמדאן, חג הצום והפולחן הדתי, יעבור בשקט. באחריותה של הממשלה להפסיק את מסע ההרס, הרס הבתים והרס היבולים בנגב, והגיע הזמן להידברות גם עם תושבי הנגב לפתרון כולל של כל הבעיות שנמצאות שם. באחריותה של הממשלה לעצור קצת, להיכנס להידברות ולהגיע להסכמות המקובלות על כלל אזרחי המדינה גם ברפורמה המשפטית, בהפיכה המשפטית או ברפורמה המשפטית. הגיע הזמן לקדם תהליך שלום, שרק הוא יכול להביא שקט לאזור, שקט לאזרחי המדינה וגם חיים טובים לפלסטינים.

ברשותך, כבוד היושב-ראש, אעבור לערבית.

להלן תרגומם: אנחנו לקראת חודש רמדאן המבורך, ימים מבורכים, חודש של פולחן וצום. בימים אלו האווירה בין הפלסטינים לישראלים, בין הערבים ליהודים,

אנחנו מבקשים מהממשלה לשמור על המצב הקיים באל-אקצא כדי לשמור על שלום המוסלמים בחודש הזה.

כן, הגיע הזמן לעבוד ברצינות על סיום המאבק הפלסטיני ישראלי, וזה אחריות הממשלה. השכנת שלום הוגן בין הפלסטינים לישראלים, היא ורק היא יכולה להביא שלום לכל האנשים. תודה.) תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. חבר הכנסת אמסלם, שמת לב שאותם אנשים שאומרים שאם המדינה לא תהיה בדיוק כמו שהם רוצים, הם לא ישרתו במילואים ובצבא, ומדברים בכזה מין להט על זה שלא מכירים בלומדי תורה שהם תורמים משהו לעם ישראל, מדברים עליהם הכי גרוע. הם באים בטענה: למה אתם לא באים איתנו? אולי בגלל שהם חושבים שהמדינה לא מתנהלת בדיוק כפי שהם רוצים? חשבת על זה? נדבר על זה. חברת הכנסת סלימאן, שמונה דקות. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני יודעת שאנחנו דנים בדיון הזה בכל העניין של תיקון תקנון הכנסת שמטרתו העיקרית זה לדחות את המינויים בבתי המשפט עד שיתאפשר לקואליציה להעביר את השינויים בהרכב ועדת מינוי שופטים, ואז לעשות את המינויים שהקואליציה מעוניינת בהם.

אנחנו הולכים לדבר כארבע שעות, וחוץ מזה היו שעות על גבי שעות בוועדה, ודנים בזה כאילו זה נושא שאפשר להציל את העולם אחרי שאנחנו מסיימים את הדיונים עליו. והרבה פעמים בימים האלה יש רגעים שאני שואלת את עצמי על מה אנחנו מבזבזים את הזמן ולמה הדברים שבאמת הם דיני נפשות לא מקבלים את תשומת הלב ואת הלהט ואת הדיבורים שצריכים לקבל, כמו המציאות שנתקלתי בה בבוקר, כאשר נסעתי עם משלחת סולידריות לבקר בחווארה היום בבוקר. להגיע לשם, כבוד היושב-ראש, דבר ראשון, חוץ מזה שאתה רואה הרס ואתה רואה מאות מכוניות שרופות ואתה רואה בתים שרופים: הריח,

ריח השרפה הכה בי כל כך חזק, והחזיר אותי ליוני 2015, כאשר לצערי הרב הלכתי לבקר בדומא וביקרתי בבית של משפחת דוואבשה, איפה שנשרפו האבא והאימא והילדים ממשפחת דוואבשה, גם כן על ידי מתנחלים.

אותו ריח. בדומא זה היה עוד יותר חזק, כי לצערי הרב זה היה ריח של לא רק של שרפת בית אלא שרפת אנשים, ומזלנו שבחווארה לא היו אנשים שנשרפו.

חברת הכנסת סלימאן, גם את הדם של שני האחים שנרצחו שם?

האם גם ראית שם את הדם של האחים שנרצחו שם? לא ראיתי את הדם, ואף אחד לא הראה לי את הדם, אבל אני יודעת דבר אחד, אני ראיתי את אום עיסא, קשישה,

זאת לא תחרות. שאלתי אם רצית לראות את הדם, אני לא רוצה לראות דם. אני לא רוצה לראות שרפות. שני אחים נרצחו.

אני לא רוצה לראות קשישה בת 75, גם אני לא רוצה. שהייתה לבד בבית. על מה אתה מגן עכשיו? את צודקת.

כבוד השר, על מה אתה מתווכח איתי, על העובדה שאנשים הלכו ושרפו בתים שהיו בתוכם ילדים? על מי אתה מגן? זה דבר שצריך לגנות אותו. למה מה שאני אומרת צריך לעצבן אותך? לא לעצבן, בכלל לא. אני חושב שמה שהם עשו זה דבר חמור מאוד. צריך למצוא גם את האנשים האלה ולמצות איתם את הדין. אני שואל, אם כבר הגעת לחווארה, אם ראית גם ושאלת לגבי שני האחים שנרצחו צעירים.

אני נסעתי לחווארה כדי לראות אזרחים ששרפו להם את הבתים.

את אזרחית מדינת ישראל. או שאת רואה רק דבר אחד.

תן לי להשלים את זעקתם של אנשים בחווארה. אתה אף פעם לא תעלה על הדוכן הזה את צעקתה של אום עיסא, בת 75, ששרפו לה את הבית, והייתה בגפה שמה. אתה לא תעלה על הדוכן הזה להשמיע, אז תן לי להשמיע את זעקתה של בת 75 שהייתה 48 שעות בתוך הבית שלה, נעולה בתוך הבית שלה כי שרפו לה את הכניסה, כי עמדו מחוץ לבית. אתה יודע מה זעזע אותי גם כן? שהגיעו מתנחלים צעירים, עמדו ועשו סלפי עם הבית שנשרף. אני ראיתי את התמונות האלה, עשו סלפי ורקדו מתחת לבית. אלה לא בני אדם, אלה לא בני אדם, ואתה צריך גם כן להוקיע אותם. אני מסכים איתך. אתה לא גינית את זה ולא נתת דקה מזמנך מעל הדוכן לדבר על זה. למה את אומרת שאני לא אומר את זה? אתה ידוע, כבוד השר, למה את אומרת שאני לא מגנה את זה? שאתה מדבר שעות על גבי שעות. עלית ודיברת על זה?

עוד לא נתנו לי זכות דיבור, אבל אני שאלתי שאלה אחרת. מתוך המאות שהשתתפו בפוגרום הזה נעצרו שבעה אנשים ושוחררו. מאות, לא הצלחתם? אתה יודע מה מספרת לי אום עיסא? אום עיסא בת 75, ריבונו של עולם, כמו שאומרים. היא אומרת לי: כשהתחיל להישרף הבית והעשן התחיל להגיע לתוך הבית, יצאתי למרפסת כדי לשאוף אוויר, לא להיחנק. התחילו לזרוק עליי אבנים. אני מזמינה אותך להיכנס לטוויטר שלי ולראות את האבנים ולראות את הזכוכית שניפצו לה. ומה? הצבא שעמד לידם, אתה יודע מה עשו? ירו רימוני גז ורימוני עשן לתוך הבית, מעל לראשה של בת 75. למה? שמישהו יסביר לי. פחדו שמישהי בת 75 תתנפל על קבוצות המתנחלים שהיו מתחת לבית שלה ושרפו לה את הבית? מה עשה הצבא? אתם ראיתם את הסרטונים שכשהם שורפים את הכפר הם מחלקים מרק לחיילים והחיילים מודים להם? איפה זה מתקיים? למה זה לא גורם לכם לבוא ולצעוק? דווקא להשתמש בלהבעיר אש ולשרוף אנשים ובתים? דווקא זה? חשבתי שהרגישות אצלכם דווקא מהנושא של שרפות תהיה פי מאה ופי אלף יותר מאצלי. חברת הכנסת עאידה, היא מסיימת כבר.

זה בושה. היום אני חוזרת משם ואני אומרת לכם, אנחנו מסכימים עם כל, הסכנה עדיין קיימת. עוד יומיים תחגגו,

ושזה יהיה החג הכי בטוח והכי שמח, פורים שמגיע. אבל תזכרו טוב מאוד שבכל שנה המתנחלים בחברון חוגגים בזה שהם מבצעים פעולות אלימות ופוגרומים בחברון. תיזהרו, אל תגידו לא ידענו. אני חושבת שצריך להתכונן. כבר חודש אומרים שצריך להתכונן לרמדאן כאילו רמדאן זה חודש הטרור ורוצים לעשות לזה שיימינג, כאשר זה חודש של צום ושל תפילה. אז תראו מה קורה בחגיגות של פורים בחברון ותתכוננו לזה, אפילו תקיימו דיון אחד על צעדת ריקוד הדגלים ומה היא יכולה להתסיס. על זה צריך לקיים דיונים. תודה רבה לחברת הכנסת תומא סלימאן. חבר הכנסת עופר כסיף. אנחנו רק שאלנו אותך שאלה אחת. אני מסכים עם כל הגינויים, אל תדאגי, אנחנו רואים את זה כמוך. אנחנו רק שאלנו אם שני הבחורים שנרצחו, הלכת לראות גם איפה הם? אולי גם לנחם את המשפחה שלהם? את רואה רק בעין אחת. בעין השנייה את לא רואה. הלכת לנחם אותם?

את מבינה את הצביעות של הדברים שלך? הודעה לסגנית מזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבדת להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת מסקנות הוועדה המיוחדת לצמצום פערים חברתיים בפריפריה בעקבות דיון בהצעה דחופה לסדר-היום של חברי הכנסת ארז מלול וואליד אלהואשלה בנושא:

תודה רבה. כבוד היושב-ראש, אדוני השר, חברי הכנסת, אני רוצה לפתוח ולברך את מאות אלפי המפגינים ששטפו אמש את רחובות וכיכרות המדינה בתל אביב, בחיפה, בירושלים, בבאר שבע, במרכז, בפריפריה, בצפון ובדרום, כאן ובכל מקום. למרות האלימות המשטרתית, למרות הנחיות ישירות של צר הביזיון הלאומני להפעיל עליהם עוד ועוד אלימות, למרות המכת"זיות והגדרות, למרות האיומים במעצר ובהתקפות שמגיעים מהדייר המוגן בבית ראש הממשלה, המפגינים מוכיחים, שבוע אחרי שבוע, שלא יסכימו לחיות בדיקטטורה. השינוי בתקנון שעליו נקראנו להצביע כאן היום בעצם מבקש לתת משנה כוח להפיכה המשטרית הדיקטטורית שמוליכה הקואליציה כבר מהכנסת הזאת ממש. שימו לב לטירוף אורווליאני שבדברי ההסבר להצעת החוק. כך כתוב בדברי ההסבר להצעת החוק: באופן זה, כל החלטה שוועדת החוקה תקבל, לרבות בעניין התחולה, תהיה ביחס למצב שבו הליך בחירות הנציגים טרם החל, ומשכך לא יהיה בהחלטתה משום שינוי של כללי המשחק, שכן הליך בחירת הנציגים טרם החל. מדובר בטקסט שאפילו ג'ורג' אורוול בכבודו ובעצמו היה מובך מרמת האבסורד שבו. התקנון מחייב את הכנסת לבחור את נציגיה בוועדה לבחירת שופטים בתוך ארבעה חודשים מתחילת כהונתה, אז באה הקואליציה ונותנת לעצמה הארכה בשלושה חודשים נוספים, כדי להבטיח שגם הבחירה הזאת תיעשה כבר בחוקי הדיקטטורה החדשים, ולזה קוראים "לא לשנות את כללי המשחק". רמה כזאת של ביזוי השפה והמילה הכתובה על מנת להצדיק כל מאווה הזוי ופסול של השלטון היא באמת חריגה מיוחדת. כנגד הדיקטטורה המתהווה לא די עוד בהפגנות מנומסות. חובה עלינו לפעול במסגרת מרי אזרחי נחוש ובלתי אלים כדי לעצור את הדיקטטורה האלימה הקמה עלינו לכלותנו. השבוע האחרון חשף בבהירות רבה את הקשר הגורדי הזה, הבלתי-ניתן להתרה, בין המחאה נגד הדיקטטורה למאבק נגד הכיבוש ואת העובדה שהאחד לא יוכל להצליח בלי הצלחתו של האחר. בזמן שתחת הקריאה לנקמה יהודית פרעו מיליציות הטרור של המתנחלים במשך שעות בחווארה ללא תגובה צבאית או משטרתית. דווקא במפגינים שלווים הנלחמים נגד הפשיזם הדיקטטורי שיסתה הממשלה כוחות משטרה, מכת"זיות, פרשים ועוד. האלימות של הימין הקיצוני בראשות המתנחלים הפכה למעשה ללחם חוקה של ממשלת הדיקטטורה. "איפה הייתם בחווארה?" הייתה הקריאה שהדהדה בכל מחאה השבוע, ובעיקר בהפגנות מול תחנות המשטרה, בסולידריות עם העצורים. אני ביקרתי באחת מהן, במחאה ספונטנית שהתארגנה מול תחנת המשטרה מרחב ירקון, וראיתי שם לא פורעי חוק אלא אנשים מודאגים באמת, אזרחים החרדים לעתידם, ובצדק. בין המפגינים רבים הם הנאמנים לשלטון החוק, לחוק המבטיח זכויות אדם, המבטיח את חירות ההפגנה, המבטיח שוויון אמיתי בין אדם לרעהו, שוויון לכולם, ואלה מבינים ואומרים בקול גדול: אין כזה דבר דמוקרטיה עם כיבוש. ואז, ביום שישי, כשמשלחת של פעילי שלום יהודים ביקשה לבקר בחווארה ולעמוד שכם אל שכם עם הקורבנות הפלסטינים, נשלחו גדודי כובשים למנוע זאת מהם תוך ירי רימוני הלם, אלימות קשה ועוד ועוד מעצרים. כל זאת בזמן שהמתנחבלים ממשיכים לנסוע באין מפריע בכביש הסמוך. כמובן שאיש מקואליציית ההפיכה לא ראה לנכון אפילו לפנות לכפר שנפגע בפוגרום, להתנצל על הבתים שהוצתו על יושביהם, לבקש סליחה על החנויות והרכבים שנשרפו, להכות על חטאי הקנאה והקנאות, ודאי שלא להציע סיוע. ואם לא די בפשע האדישות, הרי שהיו גם שהוסיפו את חטא השנאה וחגגו את התופת, קראו ליותר אש, יותר הרג ויותר הרס, ואף למחיקת הכפר כולו, בדומה לדברים שנעשו במקומות אחרים ובימים אחרים, והמבין יבין. אנחנו בסיעת חד"ש-תע"ל הגענו היום לחווארה ביוזמת ועדת המעקב העליונה של הציבור הערבי בישראל. נמשיך להגיע, בסולידריות, לכל מקום שיסבול מנחת זרועה של הממשלה הרעה הזאת. באותו יום שישי, גם בשיח' ג'ראח קיבלנו תזכורת כואבת לכך שיש בארץ הזאת חוק אחד למתנחלים פורעים וחוק אחד לפלסטינים, חוק אחד לפוגרומצ'יקים גזענים וחוק אחר לפעילי סולידריות נגד הכיבוש. בהפגנה השבועית נגד הגירוש בשיח' ג'ראח, כחלק מהעמקת הכיבוש של ירושלים המזרחית בכללותה, הפעילה המשטרה ירי בואש, פלוגות פרשים ואלימות חסרת מעצורים. כך נראית דיקטטורה, שבה אכיפת החוק היא פוליטית, שבה יש מעמד של שווים יותר ושווים פחות, שבה גזע האדונים מפעיל אלימות שלטונית בשביל לשמר את עליונותו. זוהי המציאות בשטחים הכבושים, שאותה מבקשים סמוטריץ', בן גביר ולוין ליישם גם בתוך הקו הירוק, זו המציאות שאותה כנופיית הפורעים בחליפות השרד מעודדים ומאדירים. מעל כולם עומד ומשקיף ראש הממשלה, הנאשם הסדרתי בנימין נתניהו. הוא ממשיך בהסתה ונותן דרור לשופרות להדהד את מסרי הרעל והשקרים. הוא העז להשוות בין הפורעים, הפוגרומצ'יקים, הטרוריסטים ששרפו את חווארה, למפגינים דמוקרטים. כבמאי הוליוודי הוא פעל לייצר שוט, סצנה אחר סצנה

כביכול, בשביל להצדיק את אלימות המשטרה. אסור לקחת את החוק לידיים, הוא אמר? אך מהו החוק שלקחו פורעי חווארה לידיהם? חוק מוות לערבים, שהוא סוג של חוק טבע במשטר הכיבוש העריץ? לא את החוק הם לקחו לידיהם, אלא את הלפידים והנפט, את הרצחנות ואת פשעי הכיבוש. תודה רבה. מנגד, המפגינים הדמוקרטים לא לוקחים את החוק לידיים, אלא מממשים חירות דמוקרטית בסיסית: חופש המחאה.

אני מסיים. אבל מי שלוקחת את החוק לידיה יותר מכולם והופכת אותו לעיסה רקובה שתתאים לכל רצון או גחמה נלוזה היא הממשלה עצמה, העומד בראשה ועושי דברו. מולם ניאבק ונילחם, לא באלימות אך בנחישות. לא נוותר לכם, ובסופו של דבר גם נביס אתכם. תודה רבה. למצור שעשו על אשת ראש הממשלה בתל אביב אתה גם קורא דמוקרטיה,

לא היה שום מצור.

זה הכול ספין. תפסיקו. איזה מצור?

עופר, עופר, תודה רבה. לא, לא, עופר, לא שאלתי אותך כדי שתענה לי.

אלה לא היו אנשים אמיתיים, אלה היו קרטונים. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה. הם שמו קרטונים שם. לא, הקרטון היה בתוך המספרה. לא, זה קרטונים. עשו כל האלה,

נשמע לי שאתה קצת רגיש,

אולי כי לא היית מתקבל לעבוד בהייטק בחיים, זה נשמע שזה קצת יושב עליך. אתה לא פה על תקן שר, נכון? אתה עוד לא שר? אתה ממשיך לצרוח בתור חבר כנסת, עוד לא בתור שר. בסדר גמור. אתה מתרגש שהפסקת,

אני רק מוודא אם אתה שר תורן או שאתה קשקשן תורן. מסיבות בעולם על חשבון מדינת ישראל, זה מה שעשית.

אתה יודע שאני קורא לך, מה עשית,

עשית אשכרה משהו למען המדינה? קצת יותר ממך. בוא תגיד. אי פעם.

תאמין לי, קצת יותר ממך.

לא נתקלתי באף אחד שאומר: אמסלם עשה, אמסלם חוקק, אמסלם סידר. אתה יודע, אתה שר השנאה, בוודאי. רק תיכנס, דרך אגב.

סתם ח"כ שונא? תיכנס לכנסת, תבדוק, סתם ח"כ שונא זה לא, תבדוק מה עשינו. סליחה. כשאתה אומר לחבר כנסת שלעולם הוא לא היה מתקבל בהייטק,

קודם כול, לא, ולא נראה לי

מבין מה זה גזענות, אז אולי אני אפתח מילון. אז אני מודיע שזה גזענות. אז אני מודיע לך שאתה מדבר שטויות.

אתה מדבר שטויות. זה היה דברי הפתיחה שלך.

ולא. יש מלא מזרחים בהייטק, לא אמרתי לאמסלם שהוא לא היה מתקבל להייטק כי הוא מזרחי, אל תכניס לי מילים לפה, הגזענות היא אצלך בראש, אלא אמרתי לו שהוא לא היה מתקבל כי אנשים שמתנהגים ככה, מזלזלים בכל דבר, וכל דבר שהוא טיפה חדשני או משקיעים בו זה נראה להם נלעג, ככה זה גם נראה.

מאיפה שאני מגיע בהייטק, אני לא חושב שהשפה של אמסלם והזלזול שלו בכל דבר היה מתחבר לאנשים כל כך טוב, לא כי הוא מזרחי, יש מלא מזרחים. אגב, גם חרדים בהייטק, כולם יש בהייטק. אנחנו לא מתחברים, אני לא אמרתי את המילה "מזרחי". אמרת גזענות, אז על מה גזענות? הגזענות על אמסלם, כן.

אז בוא תסביר לי. אז על מה הגזענות?

אני לא רוצה להרחיב, כי אני יושב פה כסגן יושב-ראש.

אבל את ההערה הזאת הייתי חייב לומר, כי זה לא יכול להיות,

שחבר כנסת יגיד לחבר כנסת אחר,

אתה בחיים לא היית מתקבל להייטק.

בוא תסביר לי אם זה לא הגזענות, הצופה כבר רואה את זה. אם אתה לא אומר ביחס לעדה, כל צופה רואה את זה.

אם אתה לא אומר ביחס לעדה, אז על מה יכול להיות עוד גזענות,

תסביר לו, אמסלם.

תסביר לו.

אני נשוי לגבר מזרחי, אני לא צריך שתלמד אותי שום דבר.

אני כנראה נמצא קצת יותר באחדות העם ממך. רק סיים, ושירת בבמחנה. לענייננו.

זה הבוס שלך. כנסת נכבדה, יותר ופחות, זה שהביא אותך לפה,

וטיילת על חשבון מדינת ישראל בכל מדינות העולם ועשית רק מסיבות, הבאתי איתי שתי ערמות של מכתבים.

אתם יכולים לראות, היא ערמה עבה למדי, ערמה מכובדת,

ערמה קצת דרדלה, כמה מסמכים בודדים. בערמה הזאת הגדולה יש את כל המכתבים שבעצם מתנגדים להפיכה המשטרית. אתם יכולים להבין שבערמה הזאת עם השניים-שלושה דפים זה אלה שהם בעד ההפיכה המשטרית. יש עוד כנראה שמתנגדים להפיכה המשטרית, אבל אתם יודעים, זה מה שהצלחתי לקושש,

מכתבים מגיעים כל כמה שעות. בואו נתחיל לעבור. זה מכתב מלוחמי המילואים של 669: ללא הידברות לא נתייצב לשירות, מכתב בוגרי 8200,

האומנים נגד הרפורמה המשפטית, מכתב האונקולוגים לנתניהו, מכתב לוחמי אנטבה נגד ראש הממשלה נתניהו: מקריב במודע את ישראל למען האינטרסים שלך. האמת, לא יכולתי לנסח את זה יותר פשוט ויותר מדויק ממה שהם ניסחו. את המכתבים שהוא מקריא. סגן השר המהולל. 318 בוגרי המכינה של שיקלי,

נגד השר: עמיחי שאנחנו מכירים לא היה נותן לזה יד, מכתב בכירי מערכת הבריאות: חזית נוספת, בכירי מערכת הבריאות מצטרפים למחאה נגד הרפורמה המשפטית, מכתב בכירי המשק: הגיע הזמן להידברות ופשרה בנוגע לרפורמה המשפטית, מאות גמלאי המוסד בעצומה לממשלה: אנו נחרדים מתהליך החקיקה המזורז והבלתי-נשלט.

על ידי יריב לוין, פשוט לא על ידי ראש הממשלה. מכתב יוצאי יחידת דובדבן: יוצאי דובדבן פרסמו מכתב הקורא לעצירת חקיקת המהפכה המשפטית ולגבש הסכמה רחבה,

גם הרבה מצביעי ליכוד היו רוצים לראות הידברות והסכמה רחבה. גם אנחנו רוצים לראות הידברות, אבל צריך שני צדדים. האו"ם קוראים לישראל לעצור את ההפיכה המשטרית.

קבוצה של דיקנים וראשי חוגים נגד הרפורמה: השפעות הרסניות. קבוצה של כ-550 דיקנים, ראשי בתי ספר, ראשי מחלקות וחוגים, פרסמו מכתב הקורא לממשלה לעצור את החקיקה, מוחים על ההתעלמות המופגנת של הממשלה מהמלצות המומחים. הארגון היהודי הגדול ביותר בארצות הברית: לשינוי הדרמטי יהיו השלכות מרחיקות לכת בצפון אמריקה. ארגון הפדרציות היהודיות של צפון אמריקה, מי שמכיר, זה ארגון שנמנע עד היום כמעט מכל אמירה על נושאי פנים של ישראל,

כל מילה שם מדודה, הארגון הזה מזהיר במכתב לראש הממשלה מפני השלכות הרפורמה המשפטית וקורא לאמץ באופן מלא את ההצעה של הנשיא הרצוג. זוכי פרסי נובל ובכירים בקרן המטבע, 55 כלכלנים מובילים, הצטרפו למחאה נגד המהפכה המשפטית, יש אחד אומן, וזה כולל 11 זוכי פרס נובל לכלכלה. תציין את ישראל אומן, הוא נגד המהפכה שלכם. חברי קונגרס לביידן.

יש כבר חברי קונגרס וסנאטורים גם מהמפלגה הדמוקרטית וגם מהמפלגה הרפובליקנית.

אגב, זה הדבר היחיד שאפשר לומר טוב על נתניהו

אין מדינה שלא פספסתם עם הפעילות BDS שלכם.

הדבר היחידי שאפשר להגיד טוב על נתניהו בקדנציה הזאת, שאחרי שהוא הרס את היחסים הבי-פרטיזניים עם ארצות הברית, עכשיו גם הדמוקרטים וגם הרפובליקנים מתנגדים להפיכה המשטרית שלו. אז אפשר לומר שהוא לפחות החזיר את ישראל להיות עוד פעם נושא בי-פרטיזני. מכתב הטייסים לשר החינוך: מתביישים בך, אתה נותן יד לפגיעה בדמוקרטיה. כ-350 טייסים בחיל האוויר בעבר ובהווה חתמו על פנייה אישית לשר החינוך יואב קיש שבה כתבו: אנו מתביישים בכך שמי שגדל וצמח בחיל האוויר הישראלי נותן יד ולוקח חלק בהליך הרסני ובפגיעה בדמוקרטיה הישראלית.

מכתב הטייסים לצמרת המשפטית של ישראל, בוגרי יחידה נוספת במודיעין, מילואימניקים ביחידת הסייבר, מאות כלכלנים ישראלים מזהירים את נתניהו, לדעתי זה עוד המכתב הראשון, היו שניים רציניים ומשמעותיים: "קיומו של כוח פוליטי רב בידי הקבוצה השלטת בלא איזונים ובלמים חזקים הוא גורם עיקרי לנחשלות כלכלית". על העצומה חתומים בין השאר מנואל טרכטנברג, יוג'ין קנדל, דניאל כהנמן וגם כמה שנתניהו עצמו מינה בעבר לנגידים ולכלכלנים הראשיים, כלכלנים והייטקיסטים במכתב נוסף נגד הרפורמה המשפטית, הפעם עם הצעת פשרה. הצעת הפשרה כמובן לא התקבלה, כי אין להם שום רצון בהידברות, וגם אם היה לנתניהו רצון, הוא לא מנהל לא את הליכוד ולא את הממשלה הזאת. "נזק חסר תקדים", כלכלנים ומנכ"לים לשעבר מתריעים ממהלכי הממשלה. קבוצת הכלכלנים והמנכ"לים לשעבר בשירות הציבורי הצטרפו לעצומה נגד מהלכי הממשלה ושלחו אליה מכתב: "הכלכלה הישראלית זוכה להערכה רבה בעולם בזכות עצמאות הרשות השופטת והשירות הציבורי". אישור לאנשי מוסד להפגין, מאות מנהלי בתי ספר: "תוכנית לוין-רוטמן מעמידה את מערכת החינוך במצב חמור וקיצוני". מכתב מנהלי הרשתות הקמעונאיות הגדולות: בניגוד לכלכלנים, לנו יש מה להפסיד. מי שאומר שבסוף הכול בסדר ושנמשיך להתנהל אותו הדבר, אני לא בטוח שהוא צודק. יוצאי מערך ההגנה האווירית, מכתב נגד הרפורמה המשפטית, יוזמי מכתב אנשי המ"מ מדברים: לא נהיה האידיוט השימושי שמאפשר לפנאטים להרוס את מה שנבנה 75 שנה.

אני מתנגד לסרבנות, אבל חייב לומר שהכאב הוא כאב אותנטי שכדאי להקשיב לו ולתת לו את הכבוד ואת הבמה הראויה, של אנשים שבאמת מפחדים על עתיד המדינה הזאת. מקרון הזהיר את נתניהו: אם התוכנית המשפטית תתממש, נסיק שישראל התנתקה מהדמוקרטיה. מאז כבר הגיע שגריר צרפת,

שגריר צרפת נתן את הרמז הכי לא דיפלומטי שאפשר, שבו הוא אמר: אם לא תחדלו, אנחנו לא נישאר חברים. שרת החוץ של גרמניה גם חרגה מהקודים הדיפלומטיים ואמרה בצורה מאוד ברורה שכולם מודאגים.

טיפ קטן: כשגרמניה יורדת מהגדר ואומרת מה דעתה, שאר אירופה תבוא, כי היא הכוח המוביל באירופה. אז אחרי שצרפת וגרמניה התבטאו, לצערי צפו למפולת, לסערה של גינויים וסנקציות אירופיות בהמשך. אתה מודאג? כן, אני מודאג, כי אני יודע מה ההשלכות, אני

אם אתה היית יודע מה היקף הסחר עם האיחוד האירופי ועם ארצות הברית, גם אתה הייתה מודאג. לא, יותר חשוב זה שאתה מחבק סרבנים.

שהגענו לשפל של כל הזמנים בהתבטאויות, גם של דובר הבית הלבן וגם של שגריר ארצות הברית, אותי מדאיג שאתה מחבק סרבנים, זה מה שאותי מדאיג. אותי מדאיג,

אותי מדאיג שהם פועלים כמו ה-BDS ומוציאים את דיבתה של ישראל

זה מה שאותי מדאיג. מה שהכי מדהים זה שכל האנשים האלה הם כנראה,

אז איך ניצחתם בבחירות אם מסתבר שכולם שמאלנים, כל המדינה וגם כל כדור הארץ, ככל הנראה? אותי מדאיג שאתם לא מפספסים רגע ללכלך על ישראל בעולם. אתם בושה. אתם בושה. לא הייתה מפלגה כזאת.

זאת הפגנה שהיא יחסית צעירה. התחככנו, שמענו את הכאבים ואת הצער ואת הדאגה, ולאחר שסיימתי לנאום, כשאני עטופה בדגל ישראל, ניגשה אליי גברת נכבדה, שוש משה מהיישוב ישע, בגיל השלישי,

אדוני יושב בוועדות רווחה ומכיר גם את כל הקשיים מסביב. היא סיפרה שהיא חווה, היא ספרית במקצועה. היא אחזה לי את היד חזק והיא פשוט בכתה, ואני לרגע נעמדתי מולה, אחזתי לה את היד, והרגיש לי סבתא,

אצלי מהבית. והיא בכתה בכי,

שאני אפילו לא ידעתי איך להרגיע אותה. ואז אמרתי לה: שוש, במה אני יכולה לעזור? ואז היא אמרה: אנחנו לא ישנים בלילה, אנחנו פוחדים. במספרה שלי כל הנשים המבוגרות מגיעות ומעלות את הפחד שלהן. ממה הם מפחדים?

הם מפחדים מהרפורמה, ובצדק הם אומרים שמי שייפגע ראשון זה דווקא הנשים.

הן חלשות, ואם לא יהיה בג"ץ, איפה?

אתה צריך להחזיק את היד ואתה צריך לומר לה שאנחנו לא נוותר,

ממה מפחדים?

תגידי ממה,

אמסלם החמוד, תן לנו רגע להחליק איזו מילה. אנחנו נפגע בנשים? דודי יפגע בנשים? משה סעדה, מתי היה זמן הדיבור שלך? מי יפגע בנשים? באמת, אל תפחידו סתם.

אז אני אומרת לך,

אני אומר לך למה. כי מעל הבימות הציבוריות ובתקשורת הנהדרת, הידברות,

וואו, איזה יופי.

באמת,

הם פוגעים בחרדים,

אדון אמסלם, אה,

זה ביחד.

אין בבית המשפט העליון שופטים מזרחים, דבי, אין.

רגע, אתה רוצה לתת לי לדבר

"מה עם סדרי העדיפויות? מה בא על חשבון מה? אולי כדי לקיים את פסק הדין הזה הוספנו עוד כמה הומלסים ששוכבים ברחובות? הרי אפשר להמשיך את הפופוליזם הזה עד אין-סוף. אז בג"ץ יצא גבר, כל הכבוד. אבל הכסף הזה חסר איפה שהוא". ואני אומרת לכם שאני יכולה רק להצטער שחבר הכנסת רוטמן לא גר בשדרות ושלא נפל לו על הראש איזה טיל, כי זו פשוט שערורייה, להגיד שבגלל כסף אין מקום למגן את הכיתות. תשימו לב לתשובה. זה האדם שרוצה להוביל רפורמה, הבובה על חוטים שמובילה רפורמה, שחושבת שדמם של ילדי העוטף זה פופוליזם.

זה מה שהוא אמר. אני מקריאה מתוך הריאיון. בוא תסביר לי, באיזה עיתון זה?

ריאיון בעיתון הארץ, אדוני. מתי זה היה? ב-23 בפברואר. כתבה, זה ריאיון, זה מצוטט. אני הוצאתי את הכתבה.

אבל אני אסביר לך למה הוא התכוון, מה הוא אמר.

אני חושב ששמחה רוטמן צריך להסביר, והוא בטח יסביר את זה. מה זה, זה לא פופולרי שטיל נופל על הראש?

עזוב את הטיל, שחס וחלילה לא ייפול על הראש, כי זה מוות בטוח. ראינו שגם כשיושבים במיגון זה כמעט מוות בטוח. איפה המוות הנפשי של הילדים האלה? לפחות כשהם נמצאים במערכות מוגנות, בכיתות מוגנות הנכדים שלי, כשהם יודעים שהבית מוגן, שהכיתה שלהם מוגנת, הם שמחים. הם אומרים: סבתא, לא לפחד, אם יש צבע אדום אז אנחנו מסתתרים, כי הם מרגישים. ואני כבר לא יודעת כמה זה בטוח, בינינו. ואתה בא ואומר: הומלסים? האם הומלסים משתווים לחיים? אז בוא תמצא פתרון להומלסים. אל תשווה אותם. אל תשווה אותם לרגע לנושא של הקסאמים. אני רוצה לומר לכם שיש זעם, משום שחבר הכנסת רוטמן יושב פה בממשלה הזו גם בזכות הרבה קולות מהפריפריה. לו רק היו יודעים שזו עמדתו, אני לא בטוחה. הוא יושב בוועדות באטימות מוחלטת. אטימות מוחלטת. מוציא, מה זה מוציא? זה כמו המורה תרצה, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית,

איזה כיף, גבר-גבר. חברים, הידברות עושים בנועם. היום, בעצם מחר, מחר ערב פורים, אנחנו נצום בבוקר ואנחנו נקרא מחר בערב את מגילת אסתר. אצלנו הרעשנים כבר מוכנים. החגיגה של מחר מוכנה. דבר אחד אני רוצה, לעמוד מעל הבמה הזו, לפנות לקדוש ברוך הוא, כי לי הוא יקשיב יותר, אני אומרת לכם, לי הוא יקשיב יותר, ואינשאללה, שיתהפך, כמו שהתהפך על המן, שיתהפך בדיוק על מה שקורה עם הרפורמה. אתם הורסים את המדינה. שתדברו איתנו, שתדברו איתנו. אני מצפה ממך, אמסלם, אני מצפה ממך,

אני מצפה מכל הליכודניקים הליברלים, אני חייתי בבית ימני. התמונה הכי גדולה שהייתה לי בבית זה בגין.

אבל ברגע שהפסקתם להיות ימין אמיתי, הפכתם להיות ביבי, שחשוב מה הוא יאכל,

איזו מספרה, כמה אנשים, לא בשבילי. אנחנו ימנים, לאומיים, ליברלים,

אני קוראת לכם עכשיו: אנחנו לפני ערב פורים, "ליהודים הייתה אורה ושמחה". תאספו את עצמכם, "לך כנוס את כל היהודים".

תעצרו שבוע, תעצרו שבועיים, לא יקרה שום דבר. השבוע אין דיונים. לא, אתם עושים פוזה: נמשיך ונדבר.

שלישי, רביעי, חמישי, שישי, אין דיונים. סעדה, עזוב אותך, אל תעמיד. תגיד: אנחנו עוצרים, שלישי, רביעי, חמישי, שישי.

בואו נדבר. בואו נדבר עכשיו.

בואו נדבר עכשיו. למה לחכות?

למה לחכות? סעדה, ברגע שאתה תודיע, אני חושבת שייכנסו לחדרים וידברו.

מי? יעלה עשן לבן, אבל בסוף אנחנו נאחד כוחות.

בשעות, אם לא היינו בפוזיציה, בשעות היינו פותרים את הכול.

ולסיום, יש לי 34 שניות, אני רוצה לומר לכם, כל המיגוניות בעוטף ובשדרות עם הפוסטר הזה, בבקשה, עם הפוסטר הזה, מה אומר רוטמן,

אני יודע, אמרתי לה, אבל היא עושה את זה דווקא. ילדים קטנים שחוטפים טילים על הראש הם דבר לא פופולרי. תודה רבה. אז אדוני, תודה רבה לך. שיהיה לכם ערב מקסים.

ואני מציע ממש בתחנונים, תירגעי, כי זה באמת לא מפחיד. מישהו הפחיד אתכם. חבר הכנסת יוסף עטאונה, סליחה? איפה הרשימה? הרשימה שלי. למה הוא לא מופיע? יוסף עטאונה. מה שהוא יגיד. לא אכפת לי, רק אמרו לי שאני עכשיו.

פשוט מאוד, ברשימה שלי אתה לא מופיע, אז תחליטו. אז רון כץ עכשיו?

חבר הכנסת עטאונה, הם אומרים שרון כץ. זה מה שרשום בלוח. פשוט אצלי לא רשום, אני לא יודע למה.

שלוש דקות. תודה רבה. אתה רואה באיזה חירוף נפש יצאתי בשביל לעמוד בחוקים?

בחוקים, מה שכתוב אנחנו עושים, דודי.

לא עשיתי פרשנות. מה שכתוב, רון כץ, רון כץ.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, לצערי, כמו ברוב הפעמים שאני עומד פה, שר הטיקטוק הלאומי שלנו לא נמצא גם היום במליאה. הוא לא נמצא בהרבה מקומות, כי כבר לא כל כך נעים לו להראות את פניו. זה ברור לי, זה ברור לי למה, כי הרבה יותר קל לצעוק מהצד, הרבה יותר קל להעלות ציוצים, הרבה יותר קל לרשום תגובות, הרבה הרבה יותר קשה לנהל אירוע אמיתי כמו משטרת ישראל. אני לא יודע אם הוא יודע, אבל יש עוד כמה גופים בתוך המשרד. יש שם את שב"ס ויש שם עוד כמה גופים קטנים כאלה שצריכים התייחסות, ואני מבין שהוא עדיין לא למד אותם, לא הספיק להגיע אליהם. ואני רוצה לומר משהו לשר הטיקטוק הלאומי שלנו: בתור אחד שביום רביעי היה צריך לעזוב פה הכול ולהגיע לתל אביב, להיות עם המפגינים האמיצים, הטובים, שאחרי שהוא יצא מהחפ"ק פתאום קיבלו יחס שונה לגמרי, הייתה התנהלות תקינה, נורמלית, בשעה 12:00, בשעה 12:40, כשהשר לביטחון לאומי יצא מהחפ"ק, פתאום המפגינים הפכו להיות פושעים אלימים. ואני רוצה לספר לכם קצת מיהם אותם פושעים אלימים, כי כשהגעתי לשם פגשתי משתחררת צעירה מפרויקט תלפיות, אחת הנשים המרשימות שפגשתי לאחרונה,

שנעצר על זה שהוא צילם בהפגנה, וכשהוא נעצר היה רעש גדול במדינת ישראל, אבל כשהוא שוחרר, אחרי שראו שהוא נעצר באמת על זה שהוא צילם בהפגנה, פתאום הייתה דממה. פתאום הייתה דממה. ומי עוד היה שם איתנו? היו לוחמים מכל חילות הצבא, היו האנשים הכי טובים במדינה הזאת: היו כלכלנים, היו רופאים, היו אנשים טובים שכל הפשע שלהם הוא לומר את האמת, הוא לומר: אנחנו לא נחיה במדינה דיקטטורית. הם אומרים את זה והם לא מתביישים לומר את זה, שבוע אחרי שבוע,

והם ימשיכו להגיד את זה שבוע אחרי שבוע. אנחנו מפה, יחד איתם, עובדים יחד. זה משהו שאתם בחיים לא תצליחו להבין, ובגלל זה אנחנו ננצח, את מי?

כי עוד לא קיים, עוד לא קיים, אתם מפחידים את עצמכם.

אין כמו קבוצה נחושה שהחליטה לשנות משהו. אז אני רוצה לומר מפה לראש הממשלה האמיתי,

היורש החדש של הליכוד, ולראש הממשלה החליפי בנימין נתניהו: זה לא יעזור לכם, הרפורמה הזאת לא תעבור. אנחנו נפגין, אנחנו נהיה בכל מקום. לא תוכלו להעביר את התועבה הזו. אנחנו לא ניתן לכם. תודה רבה.

עד פסח נעביר את הרפורמה, אם תרצו או לא תרצו.

שלא תתבאס רק אחר כך.

הודעתי לך, רון.

תזכור, יגיע פסח, לא יהיה.

נחכה ונראה. יהיה ויהיה ויהיה. כמו שתהיה ראש מח"ש, ככה תעבור הרפורמה.

הלכת למקומות הנמוכים, כי לא היה לך בגבוהים. עזוב, חבל על הזמן. חבר הכנסת עטאונה. חבר הכנסת כץ אמר שהם לא יחיו תחת דיקטטורה.

אני חי תחת דיקטטורה של בית המשפט כבר כל כך הרבה שנים, ואני לא חושב לעזוב את הארץ. חבר הכנסת עטאונה, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, במדינת הנגב כנראה שלא מחכים לאישור וסיום הליך אישור המהפכה המשטרית. מה שקרה היום בנגב בשעות הבוקר, כוחות גדולים של משטרה, במספרים חסרי תקדים, מאבטחים בולדוזרים וטרקטורים שבאים להשמיד

של בדואים בכפרים סעווה ואל-אטרש בנגב. מי שראה את המחזה של כוחות המשטרה, במספר שלהם, בכלים הרבים, בפרשים, בטרקטורונים, אופנוענים, מה לא הביאו לשם.

רק תחכה ותשמע את הסיפור עד הסוף ותשפוט את הדברים.

חבר הכנסת סעדה, הוא מדבר על שדות. הם מביאים את כל הכוחות האלה במספר הזה להשמיד שדות. מה יש שם? בנגב תקופת האביב היא כל כך קצרה,

מפריע להם שבדואים שעיבדו את האדמות שלהם לפני 1948, ממשיכים לעבד אותן עד היום, ומביאים את כל הכוחות האלה היום בכל העוינות כדי להשמיד את השדות.

בהסכמים הקואליציוניים שקיימים,

הם רוצים לפתח את החקלאות בנגב, אבל רוצים לפתח חקלאות בנגב לפי מדיניות של אפרטהייד. פיתוח חקלאי בנגב, איך שהם מסתכלים בממשלה הזאת, הוא כדי להשתלט על הקרקע הערבית הבדואית בנגב. תענה לי, בבקשה, על שם של מי זה רשום? בבוקר היינו עם האנשים שם. למי שייכת הקרקע? התנגדנו למחזה, להשמדה של הכוחות האלה. הפקעות הקרקעות עוד לא שמעת? אם זאת קרקע ששייכת למדינה, אסור לגזול אותה, מה לעשות? מי שרוצה לפתח את הנגב,

לא להפריע. חבר הכנסת סעדה, תן לו לנאום.

לתושבים הבדואים בנגב כאזרחים שווים. מי שמאמין תחת תיאוריה שאכיפה מקדמת הסדרה, הוא טועה. שום כוח ושום הגברת אכיפה לא יביאו לפתרון בנגב. מי שמאמין שבכוח ובעוד כוח ועוד כוח יפתור את הסוגיה הבדואית בנגב, הוא טועה. מי שרוצה פתרון, מי שרוצה לפתח את הנגב גם לערבים וגם ליהודים, צריך להתייחס לבדואים בנגב כאזרחים שווים. מה שקורה בנגב בשבועות האחרונים, תנהגו כחוק, תקבלו אזרחות שווה. לא לבנות לא על פי חוק. מה שקורה בנגב, בשבועות האחרונים חילקו מאות צווי הריסה. הם גם הרסו שבעה בתים, שבנו לא כחוק. למשפחת אל-ע'ול. אין לאנשים האלה שום אפשרות לפנות לאף גוף תכנוני ולבנות עם אישורים. מי שאחראי למחדל הזה ולאי-הכרה בכפרים הלא-מוכרים בנגב זה מדינת ישראל ולא הבדואים עצמם. הם נמצאו מלפני קום המדינה, יש להם את כל הזכות על הקרקע, יש להם את כל הזכות להתקיים, יש להם את כל הזכות לעבד את הקרקעות שלהם. ומה אתם עושים? מביאים את כל הכוחות האלה להרוס להם. אתם לא תהרסו אותם. אתם יכולים להשמיד את החקלאות, את שדות החיטה והשעורה, אבל את הרוח של הערבים הבדואים בנגב ואת האחיזה שלהם בקרקע אתם לא תהרסו. אנחנו בעלי המקום בנגב. יש לנו את כל הזכויות על הקרקע בנגב ולכן אנחנו נישאר שם.

אתם יכולים להרוס, אתם יכולים להשמיד חקלאות, אתם יכולים לעשות מה שאתם רוצים, אנחנו נישאר בכפרים שלנו עד שיכירו בהם. אין פתרון אחר. אנחנו כל הזמן אמרנו שמי שרוצה לפתור את הסוגיה בנגב, צריך לשבת עם המנהיגות, צריך לדבר עם האנשים. אי-אפשר לדבר עם אנשים בכוחות של משטרה. אי-אפשר לדבר עם אנשים עם בולדוזרים. לכן אני אומר בצורה הכי ברורה: יש לנו החלטה מאוד עקרונית בנגב. אנחנו נילחם על הזכות שלנו, על ההכרה בכפרים, על הזכות שלנו לפתח את היישובים שלנו. בוועדת ההיגוי העליונה של הערבים הבדואים בנגב החלטנו שביום חמישי אנחנו נקיים הפגנה מול משרדי הממשלה בבאר שבע בשעה 10:30 כדי להגיד לכל הממשלה, לכל שרי הממשלה, שהמדיניות של הריסת הבתים, של השמדת השדות, המדיניות הבזויה הזאת בנגב צריכה להיפסק, כי אנחנו רוצים להכיר בכפרים, אנחנו רוצים לפתח את היישובים ואנחנו רוצים לחיות בכבוד באדמה שלנו, בקרקע שלנו, בכפרים שלנו. אני אמרתי את זה יותר מפעם אחת ובכל הזדמנות: אין לנו התנגדות לפתח את הנגב. צריך לפתח את הנגב לכלל אזרחיו, גם לערבים, גם לבדואים וגם לכולם. אבל אי-אפשר שמדיניות האפרטהייד תימשך בנגב. אי-אפשר להמשיך ולהתייחס לערבים הבדואים בנגב כאויבים. מי שראה את כוחות המשטרה היום בבוקר, איך שנכנסו לכפר סעווה, במספר שלהם, הבלתי-נספר, אני אומר לכם, ככה לא מתנהגת אף מדינה בעולם כלפי אזרחים שלה. ככה מתנהגת מדינה כלפי האויבים שלה, ובסוגיה של הקרקעות בנגב כנראה שהממשלה רואה בנו אויבים, ולכן היא מתייחסת ככה. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: לאנשים הנכבדים בנגב, בימים האחרונים חולקו מאות צווי הריסה בנגב. היום בכפר סעווה ראינו את המספרים הגדולים של השוטרים שגירדו את האדמה שנה לאחר הניסיון הראשון. מכאן אני פונה לכל אנשי הנגב: עלינו להיפגש ביום חמישי מול המשרדים הממשלתיים בהפגנה, בהפגנה נגד ההריסה. על כולנו להיות בשעה 10:30 מול המשרדים הממשלתיים. אנשיי בנגב, עלינו להתאחד בתקופה הזאת, עלינו להתעמת עם הממשלה הפשיסטית ויחד להתנגד למדיניות הלא-הוגנת,

אני כמובן בצד שמסכים איתם במאה אחוז, אבל אין ספק שמדובר פה בקהל שכולם יסכימו שהוא מעורב בחיי החברה הישראלית, בדמוקרטיה, בפוליטיקה, באכפתיות ובאהבה למדינת ישראל. אחרת אין לזה שום הסבר אחר איך עשרות אלפים, מאות אלפים, יוצאים מדי שבת, במוצאי השבת. זה הולך ומתרחב, המעגלים. בכל רחבי הארץ יוצאים עם דגלי ישראל, מניפים אותם למעלה בגאון ובאמת אומרים את אשר על ליבם, גם את האהבה למדינה, גם את החשש מפני המהפכה המשפטית והמשטרית, יוצאים למקום שהוא קרוב אליהם לבית, במעגלים חדשים, כמו בצפון הרחוק, כמו בנגב. אני אישית הייתי בבאר שבע וראיתי אלפי אנשים, באשדוד, אלפי אנשים, בצפון אתם רואים מפעם לפעם, כולל את הדרוזים, כבר מצטרפים למעגלים האלה, כי אכפת להם. בניגוד למה שאומרים בכל מקום, הקהל שלנו לא מונע משנאה. בדיוק ההפך הוא הנכון. אנחנו מונעים מאהבה, מאהבה גדולה מאוד למדינת ישראל, מאהבה גדולה מאוד לאדם באשר הוא אדם, לזכויות אדם ולזכויות אזרח. אנחנו מונעים מאהבה ולכן יוצאים להילחם,

ולעתיד של הילדים שלנו ושל בני המשפחות שלנו. זה הדבר היחיד שמחבר בין כולם, כי ימין ושמאל, דת, גזע, מין, זה לא מה שמשותף שם, כי יש שם הכול. אני פוגשת ברחבי ישראל באמת את כל סוגי האנשים. את כל סוגי האנשים. כולם כולם כולם, הדבר היחידי שמשותף להם זה אהבה למדינת ישראל, החשש לעתיד והדאגה והמאבק על הדמוקרטיה. אני שמחה לראות את אלפי הדגלים כחול-לבן, דגל ישראל מתנופף בגאווה ובגאון בכל הארץ. זה באמת "כל הארץ דגלים, דגלים". וזה לא סתם קורה עכשיו, זה לא סתם גם קורה, אולי, ביום העצמאות ה-75 של המדינה, כי אנחנו שוב, מחדש, נלחמים על המהות שלנו, על העצמאות שלנו, על הערכים שלנו, מחדשים בחזרה את הערכים של מגילת העצמאות. אין איש היום, אין אפילו ילד וילדה, שלא מכירים את המונחים האלה, שלא מדברים מחדש ומתעוררים מחדש למציאות חדשה, למציאות שבה האזרחים דנים מחדש בערכים האידיאולוגיים של המדינה. אני רואה בכל הימים הקשים והמטרידים מאוד שאנחנו עוברים גם הרבה מאוד דברים לזכות, הרבה מאוד ויכוחים, הרבה מחלוקות, הרבה מאוד דיונים אידיאולוגיים על ערכים, על הטוב המשותף, על המפריד, על סכנות, גם פנימיות, גם חיצוניות. אפשר וצריך גם להסתכל על כל התקופה הזאת כתקופה מכוננת בעבור ההווה וכמובן העתיד של מדינת ישראל. יש הרבה מאוד חשש. מי שמתעלם מהחשש הזה, עושה בראש ובראשונה עוול לעצמו, כי לא לראות ולא להקשיב ולאטום את האוזניים לזעקה כל כך כנה, של כל כך הרבה ציבורים במדינת ישראל, זה להישאר באותה נקודה, זה לא להתקדם, זה לא להיות חלק מהעם. אם בסופו של יום הקואליציה הזו, שנבחרה כדין, ובניגוד להשמצות ולהתבטאויות שלהם בתקשורת, שלכאורה כל המחאות האלה הן מחאות שבעצם לא נותנות לגיטימציה לא לממשלה ולא לבחירות, זו טעות ממדרגה ראשונה לחשוב ככה, ואפילו לומר את זה לציבור. הציבור שלנו, כל מי שמוחה, לא קם נגד הבחירות. נהפוך הוא. הרכנו ראש בפני התוצאה של הבוחר. זוהי תוצאה דמוקרטית, אין לנו כל ויכוח עם זה. התשובה היא לא פה. ידענו להפסיד בבחירות, זאת איננה הפעם הראשונה. אנחנו מקבלים את דין הבוחר. השאלה היא בכלל במקום אחר, השאלה היא מה עושה הממשלה עם הסמכות ועם הזכות שהיא קיבלה לידה, או לידיה, מידי הציבור, האם זו זכותה של הממשלה הזו לבצע רפורמה כל כך דרמטית ומקיפה, שמשנה באמת עולמות?

אין פה ויכוח בין הצדדים שמדובר פה ברפורמה או בתוכנית שהיא מהפכנית. אין ויכוח. גם אנחנו וגם הממשלה מודים בכך בפה מלא. כל השאלה היא ההסתכלות:

כמו שאנחנו טוענים בצורה מאוד מאוד ברורה, לרבות מומחים, לרבות הרבה מאוד גילויי דעת גם משפטיים, גם כלכליים, גם מהתחום הביטחוני, גם אנשים דמוקרטים שמובילים מדינות ותפיסות בעולם, האם אכן מדובר כאן בהפיכה משטרית, שבעצם תיקח את העקרונות הדמוקרטיים מהמדינה? תחליש אותה עד כדי כך שתפגע במרקם ובצביון מדינת ישראל הדמוקרטית? התשובה היא כן, כן. צריך להסתכל על המציאות הזו בעיניים. התשובה היא כן. כל חוק שמרכיב את הרפורמה הזו בנפרד, ועל אחת כמה וכמה כל הצבר הזה, כל הצבר הגדול והרחב הזה של החקיקה, ממה אנחנו חוששים? מעבר לאירוע ומעבר לתפיסה שבסוף אנחנו, האזרחים, ואדם באשר הוא אדם, עלולים להיפגע, כי כך קורה כאשר נחלשת המערכת השיפוטית והיעדר הביקורת השיפוטית. מעבר לכך, אנחנו חוששים לחוסנה של מדינת ישראל, הן החוסן הלאומי, הן החוסן החברתי. כל המרקם הזה שמרכיב ומאחד כאן את המדינה, אנחנו חוששים שהוא עלול להיפגע. כשאני רואה את הפעולות החריגות מאוד, ואי-אפשר להתעלם מהפעולות החריגות מאוד, של קבוצות ועוד קבוצות שמרכיבות כאן את הציבור הישראלי, לרבות מחאות, לרבות השבתות, שיבושים של היום-יום, צריך לראות את זה בספקטרום הרחב, שכאשר יש תנאים חריגים ובעיות חריגות, כן, זה גם ייענה בפתרונות חריגים. אף אחד מן המוחים, מהמפגינים, מהשובתים, לא רוצה בלב ובנפש שלו להגיע למקום שבו הוא נמצא היום. אף אחד מאיתנו לא תכנן ולא רצה. תאמינו לנו שכולם היו עוצרים במקום לו גם החקיקה הזאת הייתה נעצרת. אבל במקום לעצור את החקיקה, הממשלה והמשטרה עוצרת אותנו. זה אבסורד לראות אנשים נעצרים. קרוב ל-40 איש נעצרו, עכשיו כבר יותר, אחרי אתמול, ולהבדיל, בפרעות אמיתיות, בשרפה של כפר, לא נעצרו אנשים. לאן אנחנו הולכים? האם זוהי דמותה ונפשה של מדינת ישראל? האם בכך אנחנו גאים? התשובה היא, כמובן שלא. לכן אני מאוד מאוד מקווה, אני פונה מכאן לאדם היחידי שרק הוא האחראי, הוא ראש הממשלה, הוא המנהל, הוא האיש שצריך לקום ולומר: אני בעד העם, אני בעד המדינה, ולכן אני מורה לעצור את החקיקה.

תודה רבה לחברת הכנסת אפרת רייטן מרום. הדובר הבא, חבר הכנסת איימן עודה. בבקשה. לא בכוח, איימן. כבוד היושב-ראש, עמיתיי חברי הכנסת וחברות הכנסת, אני שוב מעלה את השאלה על חשיבות השתתפות האוכלוסייה הערבית במחאה נגד ההפיכה השיפוטית. העמדה שלי ברורה, מובהקת, שכן. אנחנו גם התחלנו, וגם צריך עוד יותר וביתר שאת להשתתף בהפגנות. אני רוצה להסביר את עמדתי. מבחינתנו המצב הוא רע, אבל אנחנו לא רוצים שהוא יהיה עוד יותר רע. לגבי הצעת החוק הנוכחית, שמתייחסת להרכב בית המשפט, חשוב לי לומר כך: למרות האפליה בייצוג השופטים הערבים, האם אנחנו רוצים פחות שופטים ערבים או יותר שופטים ערבים? אני חושב שהכיוון הוא ברור: אנחנו רוצים עוד יותר. מאין מגיעים השופטים הערבים? האם מההצעה של נציגי הממשלה או מנציגי לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים? התשובה ברורה: מגיעים מהלשכה, לשכת עורכי הדין. היחלשות הלשכה לטובת הממשלה תפגע בייצוג השופטים הערבים. הינה, זה ברור. הדבר השני, האם אנחנו חלק מהמאבק למען דמוקרטיה כוללת או שזה לא מעניין אותנו? אני רוצה להסביר לציבור הרחב ולאוכלוסייה הערבית בפרט

הסיפור שהזכרתי מעל כמה במות, שאני ביקרתי אצל פרופ' זאב שטרנהל, זיכרונו לברכה, אחרי כתיבת מאמר בהארץ בשנת 2018, שהוא כתב בו שמדינת ישראל עוברת לשלבים הראשונים של הנאציזם. זה לא אני, זה זאב שטרנהל. באותו לילה ביקרתי אצלו בבית ואמרתי לו: כתבת דברים קשים, ואני מודאג ממה שכתבת, בגלל שאני מעריך אותך. התחלנו לדבר על כל מיני נושאים, בין היתר על ההצלחה של ערבים במישור הרפואה, ההייטק ותחומים אחרים. הבן אדם לא ענה לי. הוא לקח אותי לספרייה והוציא ספר בשם היהודים בגרמניה 1930. הוא אמר לי שהיהודים היו בברלין ב-1930 0.5%, חצי אחוז, אבל הם היו 30% מהרופאים, היהודים היו מנהלי בתי חולים, ראשי בנקים. דווקא הצלחה של מיעוט ולא כישלון, דווקא הצלחה של מיעוט באווירה לא דמוקרטית עוד תטיל אסון עליהם. לכן המאבק לא צריך להיות רק הצלחות פרטניות בבתי חולים,

במקומות אחרים, אלא צריך להיות מאבק על הדמוקרטיה כולה. זו צריכה להיות דרכה של האוכלוסייה הערבית. חבר הכנסת עודה, ברשותך, כל השוואה בסוף לצד הגרמני, זה נותן קונוטציות מאוד פסולות, שחס וחלילה מישהו כאן ישווה לנאציזם או לגרמנים. אז תהיה זהיר בדבריך, כי בסוף יש מי שעושה את הלינקג' הזה. אתה יודע מי הביא דוגמאות של נאציזם? אחד כמו מנחם בגין, מעל הבמה הזאת אמר שהחוקים של מעצר מינהלי הם חוקים של נאצים. זה לא אני, זה מנחם בגין. יכול להיות שמבחינתך מותר לו אבל בגלל שאני ערבי אז לא מותר לי. לא לא, לא זה הכיוון. כל השוואה שלילית רק דוגמאות שליליות אפשר להביא משם. בכל אופן, בלקח שלומדים, אני יודע מה בן-גוריון אמר על בגין, מה אמר עליו, מה אמר על ז'בוטינסקי, ולדימיר ז'בוטינסקי, והמשיך את השם של הצורר הגדול ביותר בהיסטוריה. בזה אני לא השתמשתי, אבל אני הבאתי ציטוט מפרופסור מוערך ביותר. אני חושב שהוא מס' אחת בעולם בנושא הפשיזם, זאב שטרנהל. ואני אומר לך, כבוד היושב-ראש, אני רוצה להגיע למסקנה שהמיעוט לא צריך להסתפק בהצלחות פרטניות בבתי חולים, רופאים, ראשי מחלקות, בהייטק, אלא אנחנו צריכים לשים את המשקל שלנו למען דמוקרטיה במדינת ישראל בכלל. אני מבין חלקים גדולים מהציבור שלנו, שהם כל כך כועסים על הגזענות של ישראל הראשונה. אני מבין את זה.

זה התחיל בממשל צבאי, עד לאמירות הגזעניות של יאיר לפיד. אני מבין את זה. אבל בכל זאת, אני רוצה לפנות לציבור שלנו ולהגיד לו שאנחנו צריכים לעשות שני דברים ביחד: הדבר הראשון, אנחנו צריכים להיות חלק מהמחאה נגד ההפיכה השיפוטית, הדבר השני, זאת הזדמנות שלנו. מהמשבר צריכה לצאת הזדמנות להרחיב את השותפות היהודית-ערבית על בסיס של שלום ושוויון ודמוקרטיה אמיתית. כלומר, לעשות את שני הדברים ביחד, לא להיות חלק אינטגרלי מהמחאה ולהגיד לה: אנחנו איתכם ואין לנו לא עקרונות ולא זהות שלנו, לא לשבת בבית, אלא לעשות את שני הדברים ביחד, גם להשתתף בהפגנות וגם עם העקרונות שלנו. למשל, אני שותף למערכה נגד הפגיעה בבית המשפט העליון. אני רוצה אותו יותר דמוקרטי, לא פחות דמוקרטי. אבל יש שאלות יותר חשובות, למשל, מה עם הכיבוש נגד העם הפלסטיני? מה, זו לא שאלה דמוקרטית חשובה? לכן אנחנו צריכים להיות גם וגם. גם וגם. אני פונה אליך, יאיר לפיד. אנחנו רוצים להיות חלק אינטגרלי מהמחאה נגד ההפיכה השיפוטית. חלק אינטגרלי. יחד עם זאת, מי שרוצה להגיד לי שאנחנו צריכים להגיע למצב שהאנשים המיוחסים יחזרו לשלטון ויפגעו גם בעם הפלסטיני, גם באזרחים הערבים וגם הצדק החברתי לא מעניין אתכם כי מצבכם הכלכלי טוב, מצבכם הכלכלי טוב, מעמד הביניים מרגיש טוב.

מבחינתנו, דמוקרטיה אמיתית זה שלום, זה שוויון, זה צדק חברתי. זוהי דמוקרטיה אמיתית. לכן אנחנו נהיה חלק מהמחאה הזאת עם ההדגשה על המיוחדות שלנו. אני רוצה להגיד לאוכלוסייה שלנו עוד דבר, ואני כן רוצה להביא משוואה מהתקופה הקשה ביותר. איך עלה היטלר לשלטון?

בבחירות דמוקרטיות. מה קרה אז? לצערי הרב, הסוציאל-דמוקרטים לא ידעו להתאחד ולבנות ברית משותפת עם הקומוניסטים. זו הייתה טעות היסטורית.

אני מבין את הקומוניסטים, כעסו על הסוציאל-דמוקרטים בגלל שעשו ברית עם הימין, רצחו את רוזה לוקסמבורג ב-1919 כשהם ירו ללא הבחנה בהפגנה של 1 במאי בשנת 1928 והרגו עשרות מהמפגינים. יש אלף סיבות מוצדקות. אבל עצם העובדה שלא ידעו לשתף פעולה ביחד, עצם העובדה הזאת, אז היטלר עלה לשלטון. לכן אנחנו צריכים ללמוד מההיסטוריה הזאת ולהגיד: אנחנו כל כך כועסים על מה שנקרא מרכז-שמאל, אבל בכל זאת צריך לראות את העיקר עכשיו. והעיקר עכשיו, לבנות ברית כמה שיותר רחבה נגד הפשיזציה במדינת ישראל. זה הדבר החשוב ביותר ברגע הזה. אני פונה לנציגי המרכז-שמאל ואומר להם: כשאתם עוקבים אחרי הסקרים והסקרים אומרים לכם: תתרחקו מהם, אז אתם כמו פחדנים בורחים מאיתנו. אני אומר לכם, צריך דרך אחרת. אי-אפשר להתעלם מהעובדה הזאת. להגיד לכל האזרחים: יש פה שני עמים וצריכים לכבד אותם. זו עובדה. צריך להגיד לציבור שבלי המשקל של האוכלוסייה הערבית לא ננצח את הימין. צריך להגיד את האמת לציבור, והציבור יודע את האמת הזאת. האם יש מחיר לחיבור כזה? בוודאי, וזה השלום והשוויון. המחיר לשותפות כזאת זה כמו שהיה בממשלת רבין, זה החתירה לשלום ולשוויון. אנחנו מושיטים יד לכל מאבק שיביא דמוקרטיה,

תודה רבה. חבר הכנסת יאיר לפיד, ראש האופוזיציה,

חמש דקות לרשותך, אדוני.

אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראש הממשלה פתח היום את ישיבת הממשלה וקרא לאופוזיציה לבוא להידברות ולשים על השולחן הצעה משלה. זו כמובן אחיזת עיניים והונאה גמורה. אם אתם רוצים הידברות ולשמוע הצעות, מה אנחנו עושים כאן? למה אנחנו במליאה ביום ראשון? עשר שנים אני חבר כנסת, לא זוכר כזה דבר, שהמליאה פתוחה ביום ראשון. אם אתם רוצים הידברות, למה בוועדת חוקה ישבו כל הבוקר וטסו קדימה עם החקיקה? זו לא חקיקה, זו מחיקה. אתם מוחקים את הדמוקרטיה הישראלית. ראש הממשלה רוצה שנשים על השולחן הצעה, בבקשה, הינה ההצעה: תעצרו את החקיקה עכשיו, היום, לפני ההצבעה. במקום להצביע, נלך לבית הנשיא, נודיע שאנחנו נישאר שם עד שלממשלה תהיה חוקה, עד שלמדינת ישראל תהיה חוקה. במקום קובץ החוקים הדורסני, האנטי-דמוקרטי, שהנחתם כאן, במקום המשבר הנורא שאתם מביאים על ראשנו,

ביטחוני, חברתי, נביא יחד מסמך שיחבר את עם ישראל. פרק א' של החוקה כבר כתוב, קוראים לו מגילת העצמאות. כנסת ישראל תכריז על המגילה כבסיס לחוקה שלנו, ואנחנו כולנו נחתום על זה שמדינת ישראל תהיה מושתתת על יסודות החירות, הצדק והשלום לאור חזונם של נביאי ישראל. יש כאן מישהו שהוא נגד? כולנו נחתום על זה שמדינת ישראל תקיים שוויון זכויות חברתי ומדיני גמור לכל אזרחיה בלי הבדל דת, גזע ומין, תבטיח חופש דת,

חינוך ותרבות. אני שואל שוב: יש כאן מישהו שהוא נגד? רציתם הצעה, הינה ההצעה. במקום חוק דרעי 3, במקום חוק הנבצרות, במקום חוק התרומות, במקום חוק החמץ, במקום הוועדה לבחירת שופטים, שהופכת לוועדה לבחירת מקורבים, במקום דריסה של בית המשפט העליון, יהיו לנו ערכים אמיתיים שיאחדו את המדינה הזו ואת העם הזה. אם אתם לא עוצרים את החקיקה והולכים על זה, אתם לא רוצים הידברות, אתם רוצים לרמות את כל העולם כמו תמיד, להעמיד פנים שאתם קוראים להידברות בזמן שאתם טסים קדימה עם החקיקה. תסבירו לי דבר אחד: מה כל כך דחוף לכם? מה הבהילות? מה אתם רצים ככה? מה ההיסטריה הזאת? הרי אם זו באמת הייתה רפורמה משפטית כמו שאתם טוענים, הייתם עושים אותה אחרת לגמרי. הייתם מביאים מראש כלכלנים שיסבירו איך זה ישפיע על הכלכלה. במקום זה אתם מופתעים מזה שהשקל יורד, מופתעים שהכסף בורח מהארץ, מופתעים מהמשבר שגרמתם לתעשייה. אתם יודעים למה אתם מופתעים? כי אנשים כמוך, כי לא בדקתם. כי אנשים כמוך, אם זו באמת הייתה רפורמה משפטית, הייתם מקדישים את כל החודש האחרון לדיונים על השפעת החקיקה על הביטחון הלאומי, BDS,

על היחסים עם ארצות הברית, על המילואים.

הכול חפוז, הכול מבולגן. אחר כך אתם בהלם שטייסים לא מוכנים לבוא למילואים, בהלם שיחידות הסייבר מתרוקנות.

אם הייתם טורחים לעשות עבודה מסודרת, לא הייתם כל כך המומים. אתם רצים קדימה כי מה שמעניין אתכם זה לא רק החקיקה המטורפת הזו אלא כל הדברים שהיא תאפשר לכם מייד אחרי שהיא תעבור: כפייה דתית, להכריח אנשים עובדים לממן אנשים שלא עובדים, לפגוע בנשים, לפגוע בלהט"בים, לספח שטחים ולשדוד את הקופה הציבורית. אלה המטרות האמיתיות שלכם. כמה כספים קואליציוניים נתת בממשלה שלך, לפיד? אם זה לא נכון, אם אכפת לכם עדיין מעם ישראל, תעצרו את החקיקה, ומחר נלך לנשיא להתחיל לעבוד על חוקה לישראל שמבוססת על מגילת העצמאות.

תודה רבה לחבר הכנסת יאיר לפיד. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. לא נעים,

תגידי, מיכאלי, תעודדי פגיעה בשוטרים. לא נעים, לא נורא. בבקשה. קודם כול, בואו נבין על מה מדובר. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

מקובל,

כתוב בתקנון שצריך להגיד: אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

ככה פותחים, ככה אומרים, כן, נהוג.

טוב, אבל זה לא יורד מהזמן שלי.

אני אתן לך עוד חמש שניות בדיוק על המשפט הזה.

לכבד את הכנסת, לא את היושב-ראש. לבקשת היושב-ראש,

חברי הכנסת שבמליאה, אני רואה שאין כרגע אף חברת כנסת במליאה, אדוני היושב-ראש, גברתי המזכירה, וכמובן כל הסדרניות והסדרנים היקרים של הכנסת, שעושים כאן באמת לילות כימים ועובדות ועובדים ללא הרף. הקצרנים.

עכשיו, בואו נבין במה מדובר. מדובר בתיקון תקנון הכנסת, זה מה שעכשיו עומד כאן לדיון. כל הקואליציה והממשלה מבזבזות עכשיו את זמנה של עם ישראל ואת זמנו של עם ישראל בשביל לשנות את תקנון הכנסת כך שאפשר יהיה לדחות את הבחירות של נציגות ונציגי הכנסת לוועדה למינוי שופטים בשלושה חודשים. בעיקרון התקנון קובע שהבחירות האלה צריכות להתקיים עד ארבעה חודשים מהשבעת הכנסת. ארבעה חודשים מהצבעת הכנסת זה ממש עוד שבוע, 15 במרץ. אז הקואליציה רוצה שתיתנו לה עוד לפחות שלושה חודשים.

כי הרי חלק ניכר מההפיכה המשטרית שהיא מנסה לעשות זה בשינוי ההרכב של הוועדה למינוי שופטים.

עד שלא יהיו בחירות של נציגי ונציגות הכנסת לוועדה, לא יהיה אפשר למנות שופטות ושופטים חדשים. לא יהיה אפשר לבחור שופטות ושופטים. כבר עכשיו חסרים 88 שופטות ושופטים בבתי המשפט שלנו. עכשיו, זה לא בבית המשפט העליון, לא בבית המשפט העליון שמדברים עליו כל כך הרבה ומשמיצים ותוקפים כל כך הרבה,

בבתי משפט השלום, בבתי משפט למשפחה, בבתי המשפט הפליליים שלנו, בכל בתי המשפט הכלכליים, בכל הסוגיות שכואבות לכן ולכם שם בבית, שאתם רואים שהדיונים שלכם לא נקבעים בזמן ושאתם מחכים עוד ועוד, חודשים ושנים לפסק דין.

כי לא דחוף להם למנות לכם שופטות ושופטים. לא דחוף להם.

יש לכם תיקים, יש לכם תביעות, יש לכם חלילה אישומים, יש לכם עינוי דין, זה לא העניין שלהם, לא עניין שלהם, לא בוער להם, לא כואב להם. הם מטפלים במה שכואב להם, לשלטון. אם יש רגע שבו אפשר לראות מאוד בבהירות עד כמה כל ההפיכה המשטרית הזאת באה לשרת רק את השלטון וממש באמת שלא מעניין אותם מה קורה עם הציבור, זה הרגע הזה שבו הם אומרים לכם: חמודים, אין לכם שופטים, tough, חבל. לא נעים, לא נורא.

אבל אתה יודע, השר קרעי?

מילא אם הייתם אומרים להם: לא נורא. זה פשוט לא מעניין אתכם. זה כל כך כל כך לא מעניין אתכם, מה שעובר הציבור, מה שעוברת כל אזרחית, מה שעובר כל אזרח באינטראקציה שלו או שלה עם בתי המשפט שלנו, משום שאם יש משהו שצריך לעשות במערכת המשפטית שלנו זה להוסיף

תקנים, זה לתת לאנשים יותר נגישות לבתי המשפט, לכל סוגי בתי המשפט, זה לפעול למען הדברים שבאמת אכפת וכואב לכל אזרח ולכל אזרחית, לכל אישה, לכל גבר,

את זה לא רק שאתם לא עושים, אתם עושים ההפך. ההפיכה המשטרית הזאת באה לקחת זכויות מהציבור ולתת יותר כוח לממשלה, לא לכנסת, לא לבתי המשפט, רק לממשלה, ולממשלה המאוד-מסוימת הזאת, כי חלקים גדולים מהרפורמה, ההפיכה המשטרית הזאת, יוודאו שהממשלה הזאת תמשיך לכהן, היא והקרובים והקומבינות שלה, לנצח-נצחים.

דברו איתנו ביום אחר. אנחנו נצביע נגד שינוי בתקנון, כאילו קטן, אבל עולם ומלואו, עולם ומלואו שהיה צריך לעבוד היום לטובת האזרחיות והאזרחים, אבל אתם עושים אך ורק בשביל האינטרסים האישיים, הפרטיים, השלטוניים שלכם. תודה רבה. חבר הכנסת אביגדור ליברמן, בבקשה. אם אפשר לקרוא לשר קרעי או לשר וסרלאוף, תורני המליאה. שנייה, חבר הכנסת, אין פה שר תורן. ברשותך, אם אתה רוצה, הוא בטח יצא לשנייה. כן, אבל אחד מהם שיישאר כאן, במליאה. 15 דקות יש לרשותך. כל כך הרבה שרים ואין שר אחד?

יש פה שניים ואחד יצא. אפשר למנות עוד אחד.

אין את מי למנות,

בבקשה, אדוני. אדוני יושב-ראש הישיבה, אדוני השר, כנסת נכבדה, אני רוצה לנצל את הבמה הזאת, לפנות לראש הממשלה בנימין נתניהו ולהגיד לו: אדוני, אתה מוביל את מדינת ישראל לחורבן הבית השלישי. תסתכל מה קורה בביטחון, היית באו"ם וקבעת קו אדום, הבאת סרטוט יפה, 20%. התבשרנו מראש סבא"א שמצאו כבר אורניום מועשר ל-84%. שמענו את תת-מזכיר ההגנה האמריקאי: האיראנים צריכים פחות משבועיים כדי להפיק חומר בקיע לרמה של פצצה אחת.

אדוני היושב-ראש, היום אני לא שר החוץ, לא שר הביטחון, אני לא חבר בקבינט ואני אפילו לא חבר בוועדת החוץ והביטחון, אבל כל מי שקצת בקי בחומר, בעניינים, וקורא חומר גלוי, לא יכול שלא להזדעזע. בדרך לכנסת היום אני שומע שהייתה תקרית בין חיילי צה"ל לבין צל"ב, צבא לבנון, בגבול הצפוני שלנו. אנחנו שומעים את מנהיג החיזבאללה אומר: שום דבר, אנחנו כרגע לא מפחדים, נתניהו הצליח לפורר את כל החברה, הם לא מצליחים להתאחד. מה אתה חושב, שבאיראן חושבים אחרת? הרי גם האיראנים מסתכלים. כשאני שמעתי במיוחד את ההודעה של אותו ראש סוכנות האנרגיה האטומית הבין-לאומית, רפאל גרוסי, אני יצאתי יותר מוטרד. הייתי בבית ושמעתי את ההודעה שלו לאחר ביקור באיראן. מבחינה ביטחונית אנחנו ניצבים מול איום קיומי מוחשי ומיידי, ובמקום לטפל בנושאים הביטחוניים, ראש הממשלה מטפל כרגע ארבע שעות בתקנון הכנסת. ואני אומר לך, אני שומע גם את תושבי הצפון. לא צריך אפילו משקפת, כרגע חיזבאללה מתפרס על הגדר שלנו. זו כבר לא פרפראזה, לא מטפורה, זה לא שום דבר. דיברתי עם החברים שלי גם בשלומי, גם במטולה, והם אומרים: אנחנו רואים את פעילי חיזבאללה ממש על הגדר. אז האיראנים, לפי הסיכום של אותו רפאל גרוסי וגם מה ששמענו מתת-מזכיר ההגנה האמריקאי, ממש כרגע בפריצה, בריצה לפצצת אטום. שלא יהיו פה שום אשליות בכלל, הם במרוץ. אנחנו שמענו מאותו תת-מזכיר ההגנה שהם התקדמו "יפה" בכלים הבליסטיים שלהם. איפה הממשלה? יתרה מזאת, פוגעים בבעלי הברית שלנו, כמו ירדן. יושבים במפגש ביטחוני, כולל האמריקאים, בעקבה, וכמה שרים מממשלת ישראל מוציאים הודעה: בוא, תן הוראה למשלחת כרגע לעזוב את עקבה. קודם כול, בשביל מה באתם? ואם כבר באתם, מה זה להוציא באמצע המפגש? אנחנו מכירים את הרגישות של הירדנים, זה ממש להעליב אותם וזה לפגוע בשיתוף הפעולה הביטחוני, שיתוף, באמת אנחנו נהנים משיתוף הפעולה הזה הרבה שנים. זה רק בתחום הביטחוני. בתחום המדיני זה כישלון מהדהד. אני לא זוכר תקופה כזאת מאז הקמת המדינה, כנראה, שיש ממשלה שקיימת יותר מחודשיים ועדיין אין הזמנה לא לראש הממשלה ולא לשר החוץ להגיע לוושינגטון, ואין גם באופק. זה שכבר יותר מחודשיים קיימת ממשלה וראש ממשלת ישראל לא הוזמן לבית הלבן, זה כישלון מדיני שכמותו אני לא זוכר, ואני אומר לכם את זה כשר החוץ הרבה שנים. ומה קורה בחוסן הלאומי שלנו? כי אם אתה ניצב מול איום ביטחוני, דבר ראשון צריך לאחד את העם. כשראש הממשלה בהחלט במין זלזול מתעלם מאותם כינויים של שרים בכירים מבני ביתו, שבני ביתו קוראים לאותם מיטב בנינו ובנותינו, טייסים, אנשים מסיירת מטכ"ל, מהיחידות המיוחדות, "מורן", 669, אנרכיסטים וטרוריסטים, זאת פגיעה בחוסן הלאומי שלנו. לדעתי, מה שקורה בקואליציה, תסתכל מה קורה בקואליציה: סגן השר אבי מעוז כבר התפטר, מאיר פרוש אומר שלא עומדים בהסכמים איתו, גפני, אתה שומע אותו יותר טוב ממני. איזה אמון יש בראש הממשלה? הרי מה פתאום ראש הממשלה מעביר את חוק הנבצרות? מישהו חשב מה פתאום הוא קפץ ומעביר את חוק הנבצרות? אדוני היושב-ראש, זה לא חוק הנבצרות, זה חוק יריב לוין. כי הוא פוחד מיריב לוין. הראשון שירוויח אם יכריזו על נבצרות ראש הממשלה זה יריב לוין, וכנראה יריב לוין ממש לא מתלהב לקדם את חוק הנבצרות, וראש הממשלה אישית, אישית לוחצת, מטפל בחוק הנבצרות. אבל יותר נכון לקרוא לזה חוק יריב לוין. גם כשאני מסתכל כרגע על המשבר החוקתי, פעם ראשונה בהיסטוריה אנחנו מגיעים למשבר חוקתי. ידענו לאורך שנים הרבה משברים, משברים ביטחוניים, כלכליים, חברתיים, מעסק הביש ותקופת הצנע וואדי סאליב ומלחמת יום הכיפורים ומלחמת לבנון והתוכנית לייצוב המשק והסכמי אוסלו, ולצערי גם הגענו לרצח רבין ולרצח גנדי, אך מעולם לא הגענו למבוי סתום, למשבר חוקתי. מה יקרה פה? הרי תעבירו את החוקים האלה בקריאה השלישית, כל החוקים מטורללים, תעבירו אותם בקריאה השלישית, ובג"ץ, כך אני מקווה לפחות, שבית המשפט העליון יפסול את החוקים האלה. אני קורא מכאן גם לנשיא המדינה בשום פנים ואופן לא לחתום על החוקים האלה. אבל כל אותם עובדי מדינה, ראשי מערכות, מה הם יצטרכו לעשות? למי הם צריכים לציית, לחוקים של הכנסת או לפסיקה של בית המשפט העליון? אני מאוד מקווה, ואני מצפה מנשיא המדינה שיהפוך לאיש מפתח באותו רגע, להתייצב מול עם ישראל ולהגיד דברים ברורים, להעביר מסר, בטח ובטח למוסדות הממלכתיים, המוסדות הרשמיים וראשי המוסדות, למפכ"ל ולרמטכ"ל ולראש השב"כ: אתם חייבים לציית קודם כול לפסיקה של בית המשפט העליון, עם כל מה שמשתמע מכך. והמשבר הזה מגיע על רקע ביטחוני

ואני אומר לכם, מכל מה שאני קורא בתקשורת הגלויה, גם בצפון, גם מול איראן, אנחנו במצב הכי נפיץ שרק אפשר לתאר. איך הגענו, אדוני היושב-ראש, שאין טייס שמוכן להטיס את ראש הממשלה לאיטליה, המדינה היחידה שהסכימה לקבל את ראש ממשלת ישראל? האם אי פעם היה מצב כזה שאין טייסים שמוכנים להטיס את ראש הממשלה לחוץ לארץ? אבל אני מסתכל גם על המצב הכלכלי, ואני אומר לך, אדוני היושב-ראש, כשר האוצר, ואני מסתכל כרגע רק על המספרים: בכל העולם הדולר נחלש, רק אצלנו הוא מתחזק. מה זה אומר שהדולר נחלש? קודם כול, אנשים כרגע מפסידים כסף בקרנות הפנסיה, בקרנות ההשתלמות, וכל מוצרי היבוא מתייקרים, וכל מי שמזמין כרטיס טיסה משלם יותר, וכל מי שמזמין באינטרנט משלם יותר. יתרה מזאת, היום דיברתי עם אחד היזמים הגדולים במדינת ישראל, לפני כמה שעות. הוא מספר לי: לפני שקמה הממשלה הזאת, הוא אומר, היה לי פה תור של משקיעים, קרנות. כולם רצו להשקיע. ביקשו פרוטקציה מי ישקיע אצלי. מאז שהממשלה הזאת קמה, כלב לא דופק בדלת. אין פתאום משקיעים. אני מדבר עם מנהלי בנקים, אומרים: מה רוצים מאיתנו? מה מדביקים לנו שמאל, ימין? אנחנו מסתכלים על הכסף שיוצא יום-יום, אנחנו מקבלים דוח יומי על הכסף שיוצא מכאן, ואני אומר לכם, כסף חדש גם לא מגיע. משקיעים הפסיקו להשקיע, קרנות הפסיקו להגיע. מבחינה כלכלית אנחנו מגיעים בתוך ארבעה-חמישה חודשים,

למשבר כלכלי מן החריפים ביותר. עליית המחירים פה תהיה מטורפת. אני מסתכל מה קרה לעוף, מה קרה לביצים, כלומר, אם אני רק מסתכל על שני המוצרים האלה, אנחנו צפויים להתייקרות של 30% ו-35% בכל המוצרים, בכל הסופרים, בתוך ארבעה-חמישה חודשים. אני מסתכל גם על המדינות האחרות, שבאמת לא רוצות לשתף איתנו פעולה בשום דבר. ולכן אני חוזר ואומר, אנחנו לצערי נמצאים במצב שלא היינו בו אף פעם, גם ברגעים הכי קשים, וראש הממשלה הזה מוביל אותנו אכן לחורבן הבית השלישי. אני מציע לכולם להתעשת ולא לנסות להתחכם. כשאני שומע שראש הממשלה אומר: יום שלישי,

בואו ניכנס, זה מה שנקרא באמת למרוח את כולנו, זה לזלזל באינטליגנציה של כולנו וזה עוד פעם ניסיון למסמס ולהרדים את המצב. גם אתם, כאילו ממשלת ימין, so called ממשלת ימין. אדוני השר, אתה ממשלת ימין. איך אתה יכול למרוח עוד פעם ולדחות הצבעה על ריבונות על בקעת הירדן ועל המגילות? הרי ראש הממשלה התחייב פומבית כמה פעמים, עשרות פעמים. ביקשתי, אגב, מיפעת לאסוף כמה פעמים בנימין נתניהו אמר במו פיו: אנחנו נחיל ריבונות ישראלית על בקעת הירדן. עשרות פעמים התחייב מול כל עם ישראל. איפה הריבונות על בקעת הירדן? אני מאוד מקווה שלפחות אלה שמחשיבים את עצמם לימין, בשבוע הבא, ביום רביעי, אנחנו נעלה את הצעת החוק הזאת בכנסת, שתצביעו איתנו. תסתכל מה קורה. הרי דיבר ראש הממשלה, אתה זוכר? מס עבאס, 50 מיליארד, 60 מיליארד. אני הסתכלתי על התקציב: בדיוק אותו מתווה, עד המילימטר האחרון, עד השקל האחרון, מופיע גם בתקציב הזה. פתאום אין מס עבאס. איפה יושב-ראש הקואליציה אופיר כץ? אדוני יושב-ראש הקואליציה, אתה זוכר את מס עבאס? תסתכל כרגע בתקציב שלכם, הוא מופיע אחד לאחד,

בלי פסיק, בלי לשנות אפילו פסיק. ממש לא אחד לאחד. לא רק זה, הוספתם, הוספתם 200 מיליון שקל מהמיסים שגובים בגשר אלנבי, ואני לא הסכמתי שנה וחצי לתת להם שקל. עכשיו נתתם את זה. זה גם לא אחד לאחד, תסתכל מה קורה ברצועת עזה. כרגע קראתם לשליח קטארי לבוא ולשלם עוד דמי פרוטקשן לחמאס. אתם מובילים פה לחורבן הבית, אתם מובילים פה לשבירה של כל המערכות. אבל אתה יודע, אנחנו ברוח, בכל זאת, אנחנו לקראת החג, חג שהוא כולו שמחה. כמו במגילת אסתר, אתה יודע, זה התחיל רע ליהודים, אבל בסופו של דבר, ואני לא עושה שום השוואות בין אף אחד לאף אחד, זה נגמר טוב, נגמר בשמחה גדולה. אני מקווה שהממשלה הרעה הזאת תיעלם מהר ככל האפשר. אתם יכולים לדבר עד מחר שיש לכם רוב בכנסת, אבל אין לכם רוב בעם. רוב העם איתנו, ואתם פה חיים על זמן שאול כקואליציה, ואני מקווה שכמה שיותר מהר הזמן הזה יעבור. תודה רבה. תודה רבה לחבר הכנסת אביגדור ליברמן. חבר הכנסת זאב אלקין, בבקשה. בנימין זאב אלקין, בבקשה. אמרת את זה יפה. כמעט אמרת בנימין זאב הרצל.

בנימין זאב אלקין, נכון?

אולי הוא יתקן אותי אם אחרת. טעית במקצת. זאב בן בנימין. זאב בן בנימין.

25 דקות לרשותך. זה זיכרון מבית הכנסת, נראה לי.

כן, כשמעלים לתורה. אדוני השר, אדוני יושב-ראש הישיבה, חבריי חברי הכנסת, אנחנו התכנסנו כאן, והמליאה למעשה דנה היום במשך כמה שעות בנושא שבעבר אני חושב שאף אחד, כולל אתה, אדוני היושב-ראש, לא היה מעלה על דעתו שהוא בכלל יעלה על סדר-יומה של הכנסת. כי אם יש לנו עוד משהו שמחזיק אותנו כאן בבית הזה באיזשהם כללי משחק זה הספר הזה, תקנון הכנסת, הספר החום שמנחה את כולנו. אותו שנה וחצי. לא שינינו ולו פסק אחד בתקנון הכנסת, אדוני יושב-ראש הקואליציה. עבדנו על פיו בדיוק כפי שהוא אומר. חוק הדיינים זה לא היה שינוי תקנון? זה לא היה שינוי תקנון.

זה היה שינוי חקיקה. לא דחינו בחירות. אנחנו עשינו אותו בהתאם ללוח הזמנים של הבחירות שקבוע בתקנון. לא ביקשנו לדחות, לא שינינו כללי משחק, הכול היה בהתאם לתקנון הכנסת.

כשנעשה שינוי משמעותי בתקנון הכנסת, אדוני יושב-ראש הקואליציה, אתה יכול ללכת ולשאול את שר המשפטים, הוא הוביל את זה בזמנו בשבתו כיושב-ראש ועדת הכנסת. הוא התעקש אז להוביל שינויי תקנון בהסכמה בין קואליציה לאופוזיציה, זאת הייתה תפיסתו, ובאמת, הגרסה האחרונה של התקנון הזה במידה רבה יצאה תחת ידיו. זה פחות או יותר מה שיש לנו כאן כרגע, מה שיריב בזמנו כיושב-ראש ועדת הכנסת הוביל והתעקש.

היו כל מיני קולות והיו כל מיני הצעות, והוא לא נכנע להם, ואמר: שינוי תקנון עושים רק בהסכמה. ולכן, מה שעושים כאן כרגע, שינוי תקנון חד-צדדי מאוד מאוד משמעותי ודורסני, הוא אירוע חריג ביותר. ועוד איזה סוג שינוי תקנון עושים כאן? למעשה, מה אתם אומרים? חברי הכנסת, זה קצת מפריע לדובר. התקנון קובע את לוחות הזמנים לבחירה. היה היגיון בארבעת החודשים האלה, הרי הם לא נולדו סתם. זה ארבעה חודשים מאז כינונה של הכנסת. בדרך כלל לוקח סדר גודל של חודשיים, פלוס מינוס, להרכיב ממשלה, לפעמים אומנם, כשיש קואליציות כמו 64 כאלה, הם יודעים לעשות את זה יותר מהר,

בדרך כלל זה לוקח כחודשיים. גם ה-64 האלה היו כל כך מסוכסכים ביניהם, שלמרות הגוש האחד רמת האמון הייתה כל כך נמוכה, שגם להם לקח חודשיים להקים ממשלה, למרות ניצחון ברור בבחירות. ואז אומרים: יש סדר גודל של עוד חודש,

חודש וחצי לקואליציה ולאופוזיציה ולכנסת להכיר אחד את השני ולהיערך לבחירות. מכאן נבעו ארבעה חודשים. למה מראש מי שכתב את תקנון הכנסת לא הלך לתקופות ארוכות יותר? כי בינתיים ועדות המינויים,

לא רק של השופטים, תכף אני אדבר גם על זה, אלא כל ועדות המינויים של השופטים, של הדיינים, של הקאדים הדרוזים, של הקאדים המוסלמים, כולן או שמושבתות עד שלא נעשתה הבחירה הזאת, או לחלופין מתכנסות ומקבלות החלטות ללא ייצוג הכנסת. בשני המקרים זאת תוצאה מאוד מאוד בעייתית, ומכאן היה התאריך הזה של ארבעה חודשים. לפעמים עשו את זה אפילו טיפה מוקדם יותר, אבל אף פעם לא חצו אותו, כי היה ברור שהמערכת צריכה לעבוד. יש כנסת חדשה, היא צריכה לבחור את הנציגים שלה. הרי לא תמיד אלה שהיו נציגים של הכנסת הקודמת נבחרים לכנסת הזאת, ולכן אוטומטית חברותם בוועדות האלה פוקעת והם לא יכולים להמשיך לכהן. ולכן היה ברור, אף אחד לא העלה על דעתו שבמשך שבעה חודשים אפשר להשבית ועדה, לא של מינוי שופטים ולא של מינוי דיינים ולא של מינויי קאדים מוסלמים ולא של מינויי קאדים דרוזים, כי החיים לא עוצרים מלכת. אז באתם והצעתם כלאחר יד את התיקון הזה, במקום ארבעה חודשים, שבעה חודשים. הרי המקור של התיקון הזה ברור, כי אתם במקביל משנים את כללי המשחק, מובילים שינוי חקיקה דרקוני ודרמטי שגורם לפוליטיזציה מוחלטת של הוועדה למינוי שופטים. אבל מה לעשות? לא הספקתם לעשות אותו בלוחות הזמנים לפני מועד הבחירה, ולכן אתם אומרים: ניקח לנו עוד שלושה חודשים. במקום שזה יהיה ב-15 במרץ, נדחה את זה עד 15 ביוני, ועד אז אנחנו כבר נסדר את העניינים והבחירות יהיו לפי הכללים החדשים. זו ממשלה שעושה את מה, אנחנו עושים דיונים רציניים בוועדה. דיונים רציניים עוד לא ראיתי, אבל דבר אחד בטוח, חבר הכנסת כץ,

לצורך העניין, לממשלה שלקראת בחירות תיזכר שהיא רוצה לשנות חוקי בחירות,

ואז תבוא ותגיד: לא הספקתי לשנות את חוקי הבחירות בקדנציה של הכנסת, אז בואו נדחה את הבחירות לכנסת.

קודם נשנה את חוקי הבחירות, אחר כך נקיים את הבחירות לפי המועדים המתאימים לנו. בדיוק ההפך. אנחנו עושים את מה שהתחייבנו, מעולם, קודם כול, השר קרעי, לא זכרתי שמישהו ככה, לפחות מהליכוד, ראיתי ממפלגות אחרות, חבר הכנסת רוטמן, קשה לבוא אליו בטענות, הוא באמת אמר דברים בצורה ברורה. אני לא זוכר שעלה נציג הליכוד בזמן מערכת הבחירות ופרס את כל השורה של החוקים ההזויים שאתם מביאים כאן לכנסת בכל שבוע, עוד חוק ועוד חוק. בכל כנס, הסתרתם את זה היטב. ראש הממשלה דיבר בשפה כללית: נעשה שינויים מאוזנים ואחראיים ובזה נסתפק. גדעון סער,

אדוני היושב-ראש, אני מבין שכאשר שר יושב בשורות חברי הכנסת הוא חושב שהוא חבר כנסת והוא קורא קריאות ביניים.

זה אינו מקובל, השר קרעי. בדרך כלל השרים לפחות לא קוראים קריאות ביניים. תגיד שקשה לך להתמודד עם הטענות. לא, אין לי בעיה להתמודד עם הטענות. אני רק מציין, אם התקנון כבר לא תקנון והחוק הוא לא חוק, אז הנוהג הקודם הוא בטח כבר לא נוהג, כבר לא נשאר שום דבר

אבל הנוהג בכנסת, היו שנה וחצי שלכם,

כך לימדו אותי, השר קרעי, שבדרך כלל השרים נמנעים מלקרוא קריאות ביניים, ויושבי-ראש הישיבה בדרך כלל גם מקפידים על זה. הוא הרגיש נוח בשיחת סמול-טוק איתך. יש לי חופש פרלמנטרי.

השר, אנחנו נאפשר לו לסיים את הדברים. יש לכם חופש לדרוס כל מנהג וכל תקנון הכנסת,

זה מה שאתם עושים. חבל שככה אתם משתמשים בחופש שלכם, כי בבית הזה פעם היו כללים. כנראה שמישהו לא רוצה לכבד אותם. אני חוזר לאירוע הזה. באים לכאן, ובגלל רפורמה מסוכנת מאוד, אומרים: לא הספקנו לעשות את זה במועד הנכון, אז בואו נדחה את הבחירה. הרי זה מעשה, בעיניי, דבר ראשון, חסר תקדים. אני לא מצאתי לזה תקדים בהיסטוריה של הכנסת, שזה מה שעשו עם הבחירות האלה. פה אתם פותחים דף חדש בהיסטוריה של הכנסת. דבר שני, יש פה פגיעה מהותית בנושא עצמו.

מה המשמעות של לדחות את זה בשבעה חודשים, לשיטתכם?

שבעה חודשים מיום כינון הכנסת. שלושה חודשים מאוחר יותר, מהמועד שקבוע בתקנון, שבעה חודשים מיום כינונה של הכנסת. המשמעות של זה, או שהוועדות האלה לא מתכנסות או שהכנסת לא שחקן שם. לפי התסריט השני, אתם פוגעים בכבודה ובמעמדה של הכנסת, שאתם דווקא כל כך הרבה מדברים על חשיבותה ומרכזיותה בכל הדיון סביב הרפורמה, לפי התסריט הראשון, אתם פוגעים במערכת, שלא יכולה למנות שופטים כי אי-אפשר לכנס את הוועדות. אגב, הדבר הכי מוזר שאתם עושים, וחבר הכנסת כץ, לא הבנתי לחלוטין: הרי אתם לא מתעסקים, לפחות נכון לעכשיו, במינוי לא של הדיינים ולא של הקאדים הדרוזים ולא של הקאדים המוסלמים.

אם התיקון לוועדה למינוי דיינים היה כל כך נורא, חבר הכנסת בוסו, ציפיתי שהוא יבוטל כל כך מהר, כמו המס על החד-פעמי, אבל משום מה לא הלכתם לכיוון הזה, אלא החלטתם דווקא לשמר אותו. אז כנראה שהוא היה לא כל כך נורא, אם לא רצתם מייד לבטל אותו כמו שעשיתם עם הדברים האחרים, כך לפחות מסתבר. באה ממשלה חדשה ודיברה כל כך חזק נגד התיקון, ופתאום מאמצת אותו לחיקה ולא מזדרזת לתקן. כנראה הוא לא היה כל כך נורא. הוא נורא, אבל אני מאמין שיש להם מכלול של חוקים דווקא בנושא שירותי הדת. חלק מבטלים בתקנון וחלק כמכלול ישנו ויחזירו לקדמותם. אז אחר כך עוד פעם תדחו את הבחירות? עכשיו לשופטים, בגלל הדיינים? עכשיו דוחים בחירה של נציגים לדיינים בגלל השופטים. אני לא יודע מה לוח הזמנים לגבי מינוי דיינים. לוח הזמנים הוא אותו לוח זמנים. אני אספר לאדוני שתקנון הכנסת מאוד מאוד ברור. סעיף 62(א) בתקנון אומר כך: "בתוך ארבעה חודשים מתחילת כהונתה, וכן בתוך שישים ימים מיום שהתפנה מקומו של נציג במהלך כהונתה של הכנסת, תבחר הכנסת את נציגיה לכל ועדה מוועדות המינויים והבחירה המנויות להלן" הוועדה לבחירת דיינים, אגב, היא מגיעה דווקא הראשונה, "הוועדה לבחירת קאדים, ועדת המינויים שלפי סעיף 11 לחוק בתי הדין הדתיים הדרוזיים והוועדה לבחירת שופטים לפי סעיף 4 לחוק-יסוד: השפיטה ולפי סעיף 6 לחוק בתי המשפט". כל ארבע הוועדות האלה במקור היו צריכות להיבחר בתוך ארבעה חודשים, אז אני מעריך,

כדי לסיים את הדיון על הדרוזים, שאם עד עכשיו לא הציגה הממשלה הצעה לתיקון הזה בחקיקה, ואם אתם כנים, בעוד שבעה חודשים לבצע כבר בחירות לכל ארבע הוועדות, כפי שמוצע כאן בתיקון התקנון, זה כבר יהיה לפי חוק שחוקקה הממשלה הקודמת. כנראה שבאיחור מסוים, אופנתי, הגעתם למסקנה שתיקון חקיקה שהובלנו היה נכון ואימצתם אותו לחיקכם, אני לפחות לא שמעתי שמישהו מתכוון לשנותו. אני שם את זה בצד, אבל לכל הרוחות, במה חטאו הדיינים, הקאדים המוסלמים והקאדים הדרוזים? לא משנים פסיק בשיטת המינוי שלהם במהלך הרפורמה. למה אותם אתם דוחים? איפה ההיגיון? אדוני היושב-ראש, אני דווקא זכרתי, כחבר בוועדה למינוי דיינים בקדנציה הקודמת, שהרבנים הראשיים כל הזמן דיברו איתנו על כך שיש מחסור חמור בבתי דין, גם בבית הדין הגבוה וגם בבית הדין הגדול יש מחסור, שיש שם כמה מינויים שצריך לעשות, וגם בבתי הדין הרגילים. פתאום לאף אחד לא אצה הדרך. הייתה הממשלה שלנו, והרבנים הראשיים לא אהבו את ההרכב של הוועדה למינוי דיינים וניסו לעכב בכל דרך אפשרית את הבחירה.

מי שסבל מזה היה הציבור, כי לא התמנו דיינים, והם מרחו, בשביתה איטלקית, את כל ההליך ולא הצליחו לסיים אף מינוי.

אבל באותן ישיבות אני שמעתי במו אוזניי, אדוני היושב-ראש, את הרבנים הראשיים מדברים על כך שיש מחסור חמור בדיינים. אפילו כינסו אותנו לוועדה למינוי דיינים בזום כדי למנות ממלאי מקום זמניים, כי פשוט לא היו אנשים שישבו בהרכבים. הגיעה ממשלה אחרת, שהיא לכאורה לרוחם, רבנים ראשיים כידוע לא מתערבים בפוליטיקה, אבל יש ממשלות שיותר לרוחם ויש ממשלות שפחות, ככה שמתי לב. אז הגיעה ממשלה שלפי כל הדעות היא לכאורה לרוחם. אז מה קרה עם המחסור החמור? למה נותנים פה יד לדחייה של כל התהליך הזה בחודשים שלמים כשמערכת משוועת, לפחות כך למדתי מהרבנים הראשיים, למינוי דיינים? במה הם חטאו? להם אתם לא משנים שום דבר. רציתם לעשות משחק עם הוועדה למינוי שופטים? הייתם מתקנים לפחות אותו. במה חטאו הקאדים המוסלמים? מה בכלל ערבבו אותם בתוך כל הסיפור הזה? במה חטאו הדרוזים?

בשלוש הוועדות האלה דווקא לא נבחרו מי שהיו חברי כנסת בכנסת הקודמת. במוסלמים אחד נבחר, מנסור עבאס, שדווקא אותו אתם לא בדיוק כל כך מחבבים ורוצים לראות כמי שמבצע את הבחירה. בדיינים כולם התחלפו, אין נציג כנסת אחד, בשופטים דווקא נשארו, אבל בדיינים התחלפו. בקאדים המוסלמים שניים מתוך שלושה התחלפו, בדרוזים התחלפו.

מה ההיגיון? אחת מההשגות שלנו לתיקון התקנון, עוד לא מאוחר לשנות, אדוני היושב-ראש, אנחנו הולכים להצביע עוד מעט, אומרת: אתם רוצים לאנוס את כל המערכת של השופטים, תאנסו אותה רק בשביל השופטים. מה חטאו הדיינים? למה עוד חודשים שלמים לא יהיו דיינים בבתי דין ואנשים שמחכים למינוי לבית הדין הגדול יצטרכו עוד לחכות? אתם לא סומכים על עצמכם? הממשלה לא מספיק טובה והקואליציה לא מספיק חזקה לבחור הרכב לוועדה למינוי דיינים כדי שיהיו נציגים טובים לשיטתכם?

היינו רוצים דיינים יותר ליברליים, אבל זה כבר ויכוח אחר. אבל לא למנות אף אחד? והכול בשביל השופטים. אני לא מבין מה ההיגיון בדבר, ואני גם לא מבין איך יכול להיות שהמפלגות הדתיות דווקא, בקואליציה, נותנות לזה יד ולא מגינות על המערכת, כשאין פה שמץ של היגיון. אדוני היושב-ראש, אדוני השר, חבריי חברי הכנסת, קרה פה גם אירוע נורא מוזר. אני למדתי בכנסת שבדרך כלל, ככה לימדו אותנו פה, ואני פה כבר לא מעט שנים, שבתקנון ובחוק, עד שלא אושר השינוי, הוא לא בתוקף. יש פה הרבה שינויי חקיקה שמתרחשים בכנסת, ועד שלא אישרו אותם בקריאה האחרונה ועד שהם לא נכנסו לספר החוקים ולא פורסמו ברשומות,

כך בדרך כלל הכנסת עובדת,

לא רק בפרלמנט הישראלי, בכל הפרלמנטים, חבריי חברי הכנסת. עד שבאנו לאירוע שלפנינו. כי זה נכון שמריצים פה תיקון תקנון שכנראה עוד מעט יאושר, אבל מה לעשות שעד שאישרנו, כל כך הרבה מדברים על הריבונות והכנסת כריבון שהוא שצריך להכריע, ובכל הוויכוחים האלה סביב הרפורמה המשפטית מהללים את כבודה של הכנסת, אז אם מהללים את כבודה של הכנסת, לכאורה צריך להניח שחברי הכנסת לא מצביעים כמו רובוטים שמה שאומרים להם זה מה שמצביעים, אז עד שלא התבצעה ההצבעה, אי-אפשר לדעת את תוצאתה, עד שלא אישרנו את התקנון, התקנון הנוכחי בתוקף. והפלא ופלא, אדוני היושב-ראש, שלפי התקנון שהוא בתוקף, המועד האחרון לבחירות, כפי שכבר ציטטתי, היה צריך להיות ארבעה חודשים מתחילת כהונתה של הכנסת, קרי ב-15 במרץ,

ואומר סעיף אחר בתקנון הזה, סעיף 62(ב)(1): "מזכיר הכנסת יודיע לכל חברי הכנסת על מועד הבחירה לוועדת מינויים שקבע יושב-ראש הכנסת, לא יאוחר משבועיים לפני אותו מועד". זאת אומרת, אם אני יודע לעשות את הספירה, שבועיים לפני 15 במרץ היה 1 במרץ. לפי תקנון הכנסת היה צריך מזכיר הכנסת, הוא לא יכול להחליט על דעתו, הוא רק מודיע מה שהחליט יושב-ראש הכנסת, היה צריך יושב-ראש הכנסת להחליט על מועד הבחירה, התקנון מורה לו לעשות זאת, מזכיר הכנסת היה צריך ליידע אותנו על הבחירה. לא קרה, הפלא ופלא.

לא קיים. אני חיכיתי, חיכיתי בסבלנות עד שהגענו באמת לקראת סיומו של היום הזה, 1 במרץ. ראיתי שהמכתב שציפיתי לו לא מגיע. פניתי למזכיר הכנסת באופן רשמי ושאלתי: הרי יש סעיף בתקנון, האם יעלה על הדעת שהכנסת לא תכבד אותו? קיבלתי תשובה מרתקת, שיושב-ראש הכנסת סבור שהיות שיש תיקון תקנון בצנרת, והיות שהוא יאושר בעתיד, הוא בטוח בכך, אז הוא לא מקיים את התקנון הנוכחי אלא פועל כבר לפי התקנון העתידי, כפי שהוא יהיה בעקבות התיקון. זה פטנט מעניין. אולי נפעל ככה לגבי כל החוקים שיש כאן. ולמה בכלל צריך לאשר אותם? אולי ברגע שיש לנו חוק בצנרת, אנחנו נתנהג על פיו ונודיע קבל עם ועדה שברגע שמשהו נכנס לכנסת, הוא כבר יאושר אוטומטית, וככה החברה שלנו תתנהל? הרי זו הזיה. זה לא קיים בשום פרלמנט אחר בעולם. אבל בתהליך הזה, כשמעקמים פה את כל מה שלא מעוקם ולא משאירים דבר אחד ישר, בתהליך הזה גם התקנון הקיים הוא כבר לא תקנון, הוא המלצה בלבד. כי עכשיו כל אחד ייזום פה תיקון, וגם אם התיקון הזה טרם אושר, נחיה על פי התיקון הזה. וכשככה למעשה מתנהל יושב-ראש הכנסת, אנה אנו באים? מה אחר כך לצפות מיושבי-ראש ועדות וחברי הכנסת שהם יכבדו את תקנון הכנסת אם יושב-ראש הכנסת לא מכבד את תקנון הכנסת ואומר:

זה התקנון, אבל הוא לא מחייב אותי, כי מה שמחייב אותי זה התיקון שאנחנו רוצים להעביר ועוד טרם העברנו? פטנט כזה.

יושב כאן יושב-ראש הכנסת היום נורא חשוב לכנס אותנו, ביום ראשון. זה כל כך דחוף, מהותי. אין בלתו, אלא יום ראשון, הרי ברור לך, אדוני יושב-ראש הכנסת לשעבר חבר הכנסת מיקי לוי, למה כל כך דחוף.

כי פתאום הבינו שעשו פשלה. הרי הממשלה הזו היא ממשלת פשלות. בדברים הרציניים היא מפשלת. אז פתאום מישהו גילה שהוא פועל בניגוד לתקנון כי הוא לא קרא אותו עד הסוף, הוא קרא את סעיף (א), הוא לא קרא את סעיף (ב), שצריכים שבועיים קודם להודיע. לכן מכנסים את כולנו ביום ראשון דחוף דחוף דחוף, כי בכל זאת, יש מספיק חוצפה להגיד שאנחנו לא נקיים את התקנון, גם אם הוא עדיין לא שינה, אבל בכל זאת,

עם כל החוצפה בזה, אומרים: הבנו, עכשיו נתקן, ולכן מכנסים אותנו, מאוד מאוד פשוט. זה בערך, כמו שאמרתי, אם מישהו היה מפעיל חוק שטרם אושר בכנסת, וכשהיו מפנים את תשומת ליבו, הוא היה אומר: אה,

אתם צודקים, זה עוד לא אושר,

בואו נתכנס דחוף ביום לא רגיל ונאשר את החוק, כי באמת יש פה פשלה. אני פועל לפי חוק שהוא עוד לא בתוקף. אפשר לכתוב את התקנון, מי יהיה השופט וגם מה תהיה התוצאה בסוף. זהו, הרי זה מה שקורה כאן. אני לא זוכר כאן כזה אירוע.

כמות מצומצמת של שנים בבית הזה, מאז 2006, אבל לא זוכר כזה אירוע, בטח לא בזמני, ואני גם לא זוכר אותו בדברי ימי הכנסת ושככה נוהגים. גם מתקנים תקנון בנושא שאף פעם לא נגעו בו, ולמעשה פוגעים בזכותה של הכנסת לקבל ייצוג בוועדות הרלוונטיות, אבל לא רק זה. אם כבר עושים את זה, אז עושים את זה בצורה כל כך רשלנית, שבסוף לא מסיימים את המלאכה בזמן, ואז מכניסים את הכנסת לסיטואציה שהיא כבר כמה ימים פועלת בהפרה. ומי פועל בהפרה? יושב-ראש הכנסת, שהוא זה שצריך לתת דוגמה לחברי הכנסת בקיום התקנון, עם טיעון, שאני חייב להגיד עוד פעם, אין יותר מסוכן ממנו: יש משהו בצנרת הכנסת, ולכן עוד מעט זה ישונה. אתם יודעים כמה חוקים יש בצנרת הכנסת. בכלל, כל המאבק על הרפורמה המשפטית אולי מיותר. יבואו מחר ויגידו: זה כבר בתוקף, כי זה בצנרת הכנסת. בטח שיאושר הכול, מילה במילה. אולי אנחנו בכלל מבזבזים פה את זמננו בוועדות ובמליאה, כי מספיק שמכניסים משהו לצנרת והוא כבר מחייב את כולנו. ככה חושב יושב-ראש הכנסת. אתה טוען שהמשחק מכור? לא אני טוען, יושב-ראש הכנסת טוען שהמשחק מכור. זו ההפתעה הגדולה. הרי אנשים שצועקים פה יום-יום שעות על כבודה של הכנסת כריבון לשלוט בהכול, הם שוכחים לספר שבדרך כלל הכנסת, איך שהם מבינים אותה, צריכה להגיד אמן על כל דבר הממשלה. אז בפועל הממשלה שולטת.

אלה שמדברים גבוהה-גבוהה על כבודה של הכנסת ומרכזיותה, ושהיא זו שצריכה לקבוע הכול, אלה פתאום מספרים לי שהם כבר יודעים מה תהיה תוצאת ההצבעה הערב, כי הכול מכור. נכון, נכון, הכול מכור. ולכן הגענו לימים אבסורדיים שבהם יו"ר הכנסת אומר קבל עם ועדה: אני לא פועל לפי תקנון בתוקף, אני פועל לפי כל מיני דברים שיש פה בצנרת. הגענו לימים אבסורדיים שבהם מי שרוצה לקיים בחירות ולשנות את כללי המשחק של הבחירות אומר: יאללה, מזיזים את תאריך הבחירות, כי אני עוד לא שיניתי. דברים שלא עלו על הדעת.

אני אספר לכם חוויה, ונראה לי שזה יהיה די לסיום דבריי. פעם אני וחבר הכנסת יריב לוין הובלנו תיקון חקיקה בהרכב הוועדה לבחירת שופטים. היו ימים שבהם חבר הכנסת לוין היה מוכן להסתפק בתיקון אחד פעוט יחד איתי: לסדר את נציגות לשכת עורכי הדין בוועדה לבחירת שופטים. היו כל מיני הסדרים בתוך הסוגיה הזו של הנציגות של הלשכה, ואמרנו: בואו נעשה ייצוג שייצג את כל התופעות בקרב עורכי הדין, והובלנו חוק בצורה כזאת שנציג אחד של לשכת עורכי הדין יהיה תמיד מהקואליציה, נציג אחד יהיה מהאופוזיציה. אגב, עד היום אני חושב שזה תיקון ראוי ונכון. הגענו עד סמוך לקריאה שנייה ושלישית, ואחר כך משיקולים מסוימים בסוף לא הביאו את החוק הזה להצבעה בקריאה שנייה ושלישית. אגב, מי שעצר אותו, נחשו מי? בנימין נתניהו. כי אז הוא עוד התגאה בזה שאפילו שינוי קטן בהרכב לוועדה לבחירת שופטים אי-אפשר לעשות, ודיבר על זה בכל ריאיון שלו אחר כך כהישג אדיר והתרומה שלו לעניין הזה. אז כשהובלנו יחד עם חבר הכנסת לוין את התיקון, שהיום נשמע זעיר ופעוט בהשוואה לכל מה שמביאים לנו כאן, כשהובלנו את התיקון הזה עלתה שאלה, הרי הוועדה פעלה, ואמרו שאם זה יהיה עכשיו, זה יכול לשנות את מועד הבחירה שהיה צריך להיות בלשכת עורכי הדין, וחשבנו אם לעשות את זה רטרואקטיבי, והתייעצנו,

השר לוין פה, ואמרו לנו: לא יעלה על הדעת לעשות את זה רטרואקטיבי, כי כבר יש מועד לבחירות, אי-אפשר לדחות. משפט לסיום. קיבלנו את הדין, ולכן היה ברור לנו שאו שאנחנו מספיקים לחוקק את השינוי עד מועד הבחירה, השר לוין בוודאי זוכר את האירוע הזה, או שהשינוי יהיה כבר לפעם הבאה. עד מועד הבחירה. עד מועד הבחירה, בוודאי, או שהשינוי יהיה אחר כך. היה ברור לנו שאנחנו לא נכניס עכשיו, נא לסיים. לחוק את השינוי של מועד הבחירה כי לא הספקנו. זה מה שקורה היום. הדברים שאז לא עלו על דעתנו, אפילו אנשים מטורפים כמוני וכמו השר לוין, חבר הכנסת אלקין. היום הם ברורים מאליהם. ברורים מאליהם. אם לא מספיקים,

לכן, אדוני היושב-ראש, בשיטה הזאת כפי שאנחנו פועלים כאן כרגע, אנחנו פותחים פה תקדים מסוכן. זה נשמע מוזר, תודה רבה. נשמע לא אמיתי, אבל תבוא אלינו ממשלה לקראת הבחירות ותגיד: לא הספקתי לשנות את שיטת הבחירות כמו שבא לי,

נדחה את הבחירות בשנה-שנתיים, כי אני צריכה עוד זמן לסדר לעצמי גם את הבחירות לכנסת. אם ככה עושים בבחירות לוועדות השונות, למה לא לעשות כך לעם שלם בבחירות לכנסת?

ולכן אני קורא לחברי הכנסת לקבל את ההשגות שלנו ולא להיות שותפים לפגיעה חסרת התקדים בתקנון הכנסת ובנוהג הכנסת. תודה רבה, אדוני. תודה רבה לחבר הכנסת זאב אלקין. אני מזמין את יושב-ראש ועדת הכנסת חבר הכנסת אופיר כץ לסכם את הדיון,

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי השרים, שרות, חברי הכנסת, חג שמח לכולם. אנחנו בחג פורים, אבל מי שמסתכל באולפנים בימים האחרונים, בשבועות האחרונים, יש הרגשה שנוספו חגים חדשים לחגי ישראל. אותם אולפנים שמתדלקים בלי הפסקה את המחאה, יש גם עניין שפתאום כל אחד רואה בן אדם אחד משהו כמו 10,000 או 5,000, מגיעים למספרים שבינם לבין,

אומרים שלא שומעים טוב, בוסו. שומעים, אבל בכל זאת, הדיבורים קצת, אז במסגרת התדלוקים שאתם מקבלים מהאולפנים, מכל הפרשנים, מהכתבים, ההתלהבות שבה משדרים את המחאות, ההתלהבות שבה הם מראיינים כל משקיע שאומר שהוא מוציא את הכספים שלו, יש הרגשה שיש חגים חדשים. הם הכריזו על יום השיבוש הלאומי.

באו כמה אנשים, אמרו שהם הולכים לשבש את המדינה, ופתאום אנחנו רואים פושים בתקשורת: "יום השיבוש הלאומי". אחרי כמה ימים, אחרי שיש לנו את יום השיבוש הלאומי, מגיע "יום ההתנגדות הלאומי". הפושים של כל ערוצי החדשות והאולפנים כבר מגדירים את זה כיום השיבוש ויום ההתנגדות הלאומי. זה משהו חדש, אולי נוסיף את זה לחגי ישראל, ואולי גם הימים בין יום השיבוש הלאומי ליום ההתנגדות הלאומי, אולי נגדיר את זה כאסרו חג. נכניס לחגי ישראל, הימים יהיו אסרו חג, ויש לנו חגים חדשים.

יום השיבוש הלאומי ויום ההתנגדות הלאומי, שני חגים חדשים שהמציא לנו השמאל באמצעות אותם אולפנים שמשרתים ומתדלקים את ההפגנות. אני פחדתי שאחרי יום השיבוש ויום ההתנגדות יבוא יום הנכבה,

חס וחלילה. חס וחלילה. חס וחלילה, אני כבר לא יודע לאן,

מעבר לחגים שהוסיפו לנו,

את ההסתה, משתמשים במונחים. שפתאום היא כבר לא הסתה. זה לא בדיוק הסתה. מתי זה כן הסתה? תלוי מי המסית כביכול. עכשיו, יש לנו פה, חס וחלילה. קבוצה אחת שבאה ממחנה מסוים.

אמרנו בלי שמיות. בטח שכן.

זהו, אתה יכול לרדת. חשבתי שבלי, אבל בסדר, לא נתווכח.

עכשיו יש את ההסתות. בדיונים בוועדה, המשנה ליועצת המשפטית לממשלה אמר שאני תוקף יותר מדי את היועצת המשפטית לממשלה, ואני הקראתי כמה אנשים שהם בעצם מסיתים כמו שהם נושמים, חברי הכנסת, חברי הכנסת, קצת יותר שקט במליאה, חברי הכנסת.

ראשי ממשלה לשעבר, רמטכ"לים לשעבר, אלופים,

אנשים שבאמת יש להם משמעות ציבורית לא מפסיקים להסית, קוראים לסירוב פקודה, מרי אזרחי, דם ברחובות. זה לא ייגמר רק באלימות. השוואה של נתניהו כבר על בסיס יום-יומי להיטלר, פרשן קבוע בערוץ 12 שמשווה את נתניהו ואשתו לצ'אושסקו, עם ההקשר של איך שהם סיימו. היום בוועדה כבר היה משהו חדש, השוו את נתניהו לאחשוורוש ואת דרעי להמן הרשע. כל פעם הם ממציאים דברים חדשים למה להשוות את נתניהו ואת דרעי ואת כל מי שמהימין. ומה עם היועצת המשפטית? איפה היא כשיש את כל ההסתות האלה ברחובות? רק כשפוגל אמר משהו, תוך חצי שעה היא כבר הציעה לחקור אותו. כל ההסתות המטורפות האלה מהשמאל, של אולמרט,

כל אלה, גולן, כל אלה היא שותקת, ישנה צוהריים. תגנה את מה שהוא אמר.

אמרתי שאני לא מסכים עם מה שהוא אמר.

ועדיין לא ייתכן שרק אותו היא תורה לחקור, וכל השורה של הבכירים האלה, שמסיתים כמו שהם נושמים,

לסירוב פקודה, מרי אזרחי, דם ברחובות,

אלימות, להכול הם מסיתים, ובהם היא לא נוגעת.

למה היא לא נוגעת בהם?

למה, כי הם נגד הרפורמה אז אסור לגעת בהם?

שמעתי את שר הביטחון שלך? לא הייתה יועצת משפטית כזאת. היחיד האחראי בממשלה

והמשנה שלה שואל אותי בוועדה למה אני נטפל אליה. איך אני לא איטפל אליה אם היא חד-צדדית? כל ההסתות האלה, זה לא מזיז לה. רק אחד מהימין, תראו מה היא עשתה. מה, לקרוא לדם ברחובות זו לא הסתה? לקרוא לחיילים לסרב פקודה? אופיר, תעצרו את זה כבר, תעצרו את הטירוף.

אופיר, אבל יאיר לפיד אמר שמותר להם, אלה.

יש כאלה שמותר להם.

היא נותנת. מה שהיא עושה, בזה שהיא לא מתייחסת ונותנת לזה הכשר,

בזה שהיא לא אומרת כלום ולא יוצאת נגד זה ולא קוראת לחקירה נגד אותם אנשים, המסיתים האלה,

היא פשוט נותנת להם לגיטימציה, נותנת לגיטימציה, נותנת לגיטימציה,

נותנת לגיטימציה להסתה פרועה. מי זה היה עם ה-Domestic Terrorism?

מישהו שלכם. פעם, אני זוכר, מי זה היה?

אני זוכר שהשוטרים,

אני זוכר שהשוטרים במדינת ישראל היו חשובים והיינו שומרים עליהם. מי שיעצור חקיקה, היום כשתוקפים שוטרים זה כבר לא משהו משמעותי, לא נורא. איך אמרה פה יושבת-ראש מפלגה? לא נעים, לא נורא. זה השוטרים של כולנו, גב' מיכאלי. הם שומרים גם עלייך. כשהם שומרים על הסדר הם שומרים על הסדר כדי שגם את תוכלי לחיות בסדר.

בגלל שזה נגד המפגינים אז לא מפריע שינשכו שוטרים, אופיר,

11 שוטרים פצועים שמטפלים בהם זה בסדר? לא אכפת לכם מהשוטרים יותר? למה, למה הצביעות הזאת? אופיר, אתה מגזים, לשוטרים לא משנה באיזו הפרת סדר הם שולטים באותו רגע. הם שוטרים של כולנו, אם זו הפגנה מהימין או אם זו הפגנה מהשמאל. איך מטפלים בטרוריסטים? הם שוטרים של כולנו. למה אף אחד לא רוצה לחקור אותו? אין תשובה. חכה, נו, תמשיך, היית ברצף. אני ממשיך. למרות שזה כבר שמית, אחי, הכול טוב. הרסו לי. אתה שואל למה אנחנו לא, תשמע. טוב, רון, נמשיך בפעם אחרת, סימנו לי,

אם אמרו לי לרדת זה אומר שאין בעיות, אז אני מקווה ששכנעתי אתכם ותצביעו בעד שינוי התקנון.

תודה רבה ליושב-ראש ועדת הכנסת על סיכום הדיון.

רבותיי חברי הכנסת, אנחנו נעבור כעת להצבעות. אתן את סדר הדברים כך: לתקנון הכנסת הוגשו שתי הסתייגויות, של קבוצת סיעת יש עתיד, חברי הכנסת יאיר לפיד, אורנה ברביבאי, מאיר כהן, קארין אלהרר, מירב כהן, אלעזר שטרן, מיקי לוי, מירב בן ארי,

יואב סגלוביץ',

עידן רול, יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק,

קריאת השמות.

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

משה ארבל, אינו נוכח דבי ביטון, בעד מיכאל מרדכי ביטון, בעד דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, בעד מירב בן ארי, אינה נוכחת אורנה ברביבאי,

טלי גוטליב, אינה נוכחת בנימין גנץ,

סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי,

חילי טרופר,

כהן, אינו נוכח מירב כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח אביגדור ליברמן, בעד טטיאנה מזרסקי,

שלי טל מירון,

יוליה מלינובסקי, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, בעד גדעון סער,

עודד פורר, אינו נוכח יסמין פרידמן, בעד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, בעד

אינו נוכח יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, בעד אלעזר שטרן, בעד מיכל שיר סגמן, בעד חברי הכנסת, האם יש מישהו באולם שמעוניין להצביע וטרם הצביע?

תמה

נא לספור.

הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 46

אני קובע שההשגה על שינוי תקנון הכנסת נדחתה. אם כך, נעבור להשגה הבאה, אף היא בהצבעה שמית, לבקשת חברי האופוזיציה. מזכיר הכנסת יקרא בשמות, בבקשה. (קורא בשמות חברי

חברי הכנסת,

לאפשר למזכיר לקרוא בשמות, גם בשביל להקל עליו, לא בשביל משהו אחר.

נגד ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, אינו נוכח דוד אמסלם,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

אוריאל בוסו, נגד דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, נגד ולדימיר בליאק, אינו נוכח מירב בן ארי, בעד רם בן ברק, בעד איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל, נגד אורנה ברביבאי, בעד אליהו ברוכי,

ניר ברקת,

טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן,

יואב גלנט, נגד גילה גמליאל,

בנימין גנץ, אינו נוכח משה גפני, נגד סימון דוידסון, אינו נוכח אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, נגד אלי דלל, נגד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל, אינה נוכחת ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, נגד יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין,

ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, בעד

בעד יוסף טייב, נגד אוהד טל, אינו נוכח

חילי טרופר, אינו נוכח אלמוג כהן, נגד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן,

מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, בעד

כץ,

ישראל כץ, נגד רון כץ, בעד יוראי להב הרצנו, בעד מיקי לוי,

יריב לוין,

נעמה לזימי,

אביגדור ליברמן, אינו נוכח יאיר לפיד, בעד סימון מושיאשוילי, נגד טטיאנה מזרסקי, בעד מרב מיכאלי, בעד שלי טל מירון, בעד יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, נגד ארז מלול,

יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת מיכאל מלכיאלי,

צגה מלקו, נגד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, אינה נוכחת בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה, אינו נוכח צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון, נגד לימור סון הר מלך, נגד אופיר סופר,

אורית מלכה סטרוק, נגד עידית סילמן, נגד משה סעדה,

גדעון סער,

מנסור עבאס, בעד איימן עודה, בעד יוסף עטאונה, בעד חוה אתי עטייה, נגד חמד עמאר, בעד צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, נגד יסמין פרידמן,

אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, בעד יואב קיש, אינו נוכח אריאל קלנר,

יצחק קרויזר, נגד גלעד קריב,

שלמה קרעי,

אליהו רביבו,

נגד שמחה רוטמן, נגד עידן רול,

אפרת רייטן מרום,

יפעת שאשא ביטון, בעד אלון שוסטר, אינו נוכח קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, בעד נאור שירי, בעד אושר שקלים, נגד עאידה תומא סלימאן, בעד פנינה תמנו, אינה נוכחת המזכיר יקרא פעם נוספת בשמות חברי הכנסת שלא נכחו בקריאה הראשונה. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח גדי איזנקוט,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, בעד משה ארבל, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח ולדימיר בליאק, בעד טלי גוטליב, אינה נוכחת בנימין גנץ, בעד סימון דוידסון, בעד אבי דיכטר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אוהד טל,

חילי טרופר,

אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח אביגדור ליברמן, בעד יוליה מלינובסקי, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, בעד בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה,

עודד פורר, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת יואב קיש, אינו נוכח אלון שוסטר,

פנינה תמנו, אינה נוכחת

יש מישהו באולם שמעוניין להצביע ולא הצביע? אם כך, תמה ההצבעה.

כן, רבותיי חברי הכנסת,

תוצאות ההצבעה: 47 בעד, 51 נגד. אני קובע שאף ההשגה השנייה נדחתה.

אנחנו מושכים את הבקשה לשמית, אדוני היושב-ראש. אני ביקשתי. כעת אנחנו מצביעים על שינוי התקנון עצמו. האופוזיציה משכה את הבקשה להצבעה שמית. הממשלה, הממשלה הגישה בקשה להצבעה שמית.

הצבעה שמית, לבקשת הממשלה. נעשה אלקטרונית. אני חוזר ואומר: מי שמצביע בעד כעת, הוא בעד שינוי התקנון, מי שמצביע נגד הוא נגד שינוי התקנון. מזכיר הכנסת יקרא בשמות חברי הכנסת. (קורא בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול, בעד יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי,

גדי איזנקוט,

ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה,

קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין,

דוד אמסלם,

משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר,

אוריאל בוסו,

דבי ביטון, נגד מיכאל מרדכי ביטון, נגד דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק, נגד מירב בן ארי, נגד רם בן ברק,

איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי, נגד אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, בעד יואב גלנט,

גילה גמליאל, בעד בנימין גנץ,

משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל,

דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי, בעד שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר,

יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת,

אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד אחמד טיבי, אינו נוכח יוסף טייב, בעד אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר, נגד אלמוג כהן, בעד מאיר כהן, אינו נוכח מירב כהן, נגד מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף, אינו נוכח

בעד ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי,

יריב לוין, בעד נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי, נגד מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון,

יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי,

מיכאל מלכיאלי, בעד צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר,

בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יבגני סובה,

צבי ידידיה סוכות,

משה סולומון,

לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק,

משה סעדה, בעד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, נגד איימן עודה,

יוסף עטאונה,

חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר,

צביקה פוגל, בעד עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס, בעד יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי,

יואב קיש, אינו נוכח אריאל קלנר,

בעד גלעד קריב, נגד שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו, בעד משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול,

אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון,

אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית,

אלעזר שטרן, נגד מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי, נגד אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן, נגד פנינה תמנו,

נוכחת מזכיר הכנסת יקרא בשמות של חברי הכנסת פעם נוספת, של מי שלא נכח בפעם הראשונה בקריאת השמות. (קורא בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת משה ארבל, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת אבי דיכטר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ניסים ואטורי, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח אחמד טיבי, אינו נוכח מאיר כהן, אינו נוכח מתן כהנא, אינו נוכח עופר כסיף,

אבי מעוז, אינו נוכח בנימין נתניהו, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת יואב קיש, אינו נוכח פנינה תמנו,

האם יש מישהו באולם שנוכח ומעוניין להצביע ולא נקרא בשמו? אם כך, תמה ההצבעה. אם כן, רבותיי חברי הכנסת, להלן תוצאות ההצבעה: 51 בעד, 47 נגד, אין נמנעים.

התקבלה, ולוח הזמנים יפעל לפי שינוי התקנון. רבותיי חברי הכנסת, נעבור לנושא הבא על סדר-היום, הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 13) (הסדרים לעניין מזון בבית חולים בחג הפסח), התשפ"ג 2023, לקריאה הראשונה. אני מזמין את חבר הכנסת הרב משה גפני להציג את הצעת החוק. בבקשה. גפני, יש לך הזדמנות לרדת מזה. גפני, אם אתה רוצה פחות חמץ,

עשר דקות לרשותך, אדוני. אדוני היושב-ראש, חברי הכנסת, גפני, אתה רוצה להגיד שאתה מוותר על החוק? אדוני היושב-ראש, אתה גם יושב-ראש ועדת הבריאות, שהכינה את החוק הזה לקריאה ראשונה, ועשית את זה, אני חייב לציין, באופן מסודר, מקצועי ונכון. אני מבקש להקדים ולומר לחברי הכנסת, לא שומעים את חבר הכנסת גפני, מנסה להשתיק אותך? מה קורה? אני רוצה לומר לחברי הכנסת, זה חוק מיותר. תודה רבה.

חבר הכנסת גפני, אז תוותר על החוק הזה,

אני יכול לדבר פה בכנסת או שיש איזה,

את בעד להקשיב לו או לא? שידעו עד כמה מופרך, עד כמה מופרך. כיבדנו גם כשאת אמרת דברים מופרכים, אז נקשיב לו. החוק הזה הוא מיותר, ואני אומר את זה,

היא פונה אליך בלשון זכר. חברי הכנסת, תקשיבו לדברים. בשם חברי הכנסת שהגישו את הצעת החוק, יוסף טייב, אוריאל בוסו, ינון אזולאי, ישראל אייכלר, יעקב אשר ויצחק פינדרוס. דא עקא, שאחרי למעלה מ-70 שנה שהתנהלו כאן בארץ, במדינה, בתי חולים בחג הפסח בשקט ובשלווה, אין פרץ ואין יוצא ואין צווחה, ומנהל בית החולים ידע מה לעשות בבית החולים כשמגיע חג הפסח וצריך לשמור שלא יהיה חמץ כדי שהחולים יוכלו להתאשפז כשהם נאלצים להתאשפז ושיוכלו לאכול מתי שהם צריכים לאכול, קפץ עלינו רוגזו של בג"ץ. בא בית המשפט ואמר: בשום פנים ואופן אין סמכות למנהל בית החולים להתערב בעניין הזה. מנהל בית החולים יכול להחליט שביום מסוים בית החולים יהיה סגור למבקרים, או בשעות מסוימות, או כל מיני נושאים שהם בסמכותו של מנהל בית החולים. אף אחד לא אמר בבית המשפט שאין סמכות למנהל בית החולים לקבוע את זה. מה שהוא היה יכול לקבוע במשך למעלה מ-70 שנה, חבר הכנסת רוטמן, חבר הכנסת עבאס, זה קצת מפריע.

זה אם בבית החולים יקפידו שלא להכניס חמץ, אם בבית החולים יהיו מקומות שבהם יהיה אפשר לאכול חמץ, הרי זה לא חל על מי שאינם יהודים, החוק הזה. אמרנו את זה בוועדה, אני אומר את זה גם כאן. למה הכניסו את המדינה לסחרחורת הזאת? לאיזה צורך התערב בית המשפט בעניין? לאיזה צורך?

הכול היה שקט, הכול היה בסדר, לא היה מתח בין הציבורים השונים. למה היה צריך להתערב בעניין הזה? עוד לא התחיל הדיון, אתה

חבר הכנסת לוי.

ומכיוון שהוא אמר שאם רוצים להתערב בעניין הזה ולתת סמכות למנהל בית החולים, לא התחיל הדיון. יתחיל הדיון כשהראשון יעלה. חבר הכנסת לוי, כבר דיברנו על זה. ברגע שהוא עלה להציג את החוק התחיל דיון בחוק. ברגע זה אני יכול לנעול את רשימת הדוברים.

הוא רק מציג את החוק, לא התחיל הדיון. יש הבדל. אל תנצלו את זה, תכבדו את הכנסת.

זה לא נכון, אני לא נהגתי כך. אוקיי. ולכן הרשימה לא סגורה. ואז אמר בג"ץ: אם אתם רוצים להשאיר את המצב כמו שהוא היה, את אותו סטטוס קוו, אם אתם רוצים, אתם צריכים לעשות חוק בחקיקה ראשית. ואנחנו דנים היום על הרפורמה המשפטית ומדברים על הדברים שבית המשפט לקח סמכויות לא לו והכניס את החברה למריבות מיותרות. יש לי הרבה מאוד דוגמאות, אבל הינה אחת הדוגמאות. למה היה צריך את זה? למה אנחנו צריכים לעמוד פה עכשיו ולהתווכח, קואליציה ואופוזיציה? מה אנחנו הולכים לשנות? אנחנו הולכים לכפות על מה שהוא אורח חיים? אנחנו באים לעשות דברים דווקא? אנחנו באים להגיד פה איזה דבר שלא מעניין אותנו. למה התערב בג"ץ בעניין הזה? לאיזה צורך? שיכרון הכוח של השופטים, שיכרון הכוח של בג"ץ שהכול הוא יכול לעשות. אגב, הכול שהוא יכול לעשות, ההתערבות החצופה הזאת היא התערבות רק בנושאים נגד הדת. בדברים אחרים הם מהלכים כאילו על קוצים. פה הם אומרים באופן מלא והם מקווים שיהיו כמה אנטי-דתיים שימחאו להם כפיים. ואז באנו ודיברנו בינינו שאם אכן צריך לעשות חוק, נעשה חוק, את החוק הרך ביותר האפשרי: אין סמכות לאף אחד מלבד מנהל בית החולים, והסמכות, שהוא יכול להעביר אותה למישהו שהוא ממנה, הוא יכול לעשות את זה בכל בית החולים, בחלקו. הוא יכול למשל, בבית החולים בנצרת מנהל בית החולים לא יקבע את זה, זה ברור. החוק לא חל על מי שאיננו יהודי. למה, ריבונו של עולם, הבאתם את ההחלטה הזאת? מה הולך להשתנות בסטטוס קוו? וככה סדרה ארוכה של חוקים שמשבשים את סדרי הדיון בינינו, את הוויכוחים שאנחנו צריכים להתווכח.

על מה הוויכוח פה, אם למנהל בית החולים, שיכול לסגור את בית החולים, יכול לסגור את חלקו, יכול לסגור בימים מסוימים, יכול לסגור בשעות, הייתה לו סמכות בקורונה לעשות כפי שהוא מוצא לנכון, אז אנחנו אומרים בחוק הזה שיש לו גם סמכות להחליט לגבי החמץ בפסח, כשבאים חולים בעל כורחם, שצריכים להיות בבית החולים, והם לא רוצים, בגלל איסור דתם, שיהיה חמץ במטבח, כדי שהם יוכלו לאכול, בגלל הבריאות שלהם, לא רק בגלל שכל אדם צריך לאכול. אני הייתי בטוח, ואני אומר לכם את האמת, שאנחנו נגיש הצעת חוק כזאת, הוא יעבור בכמה דקות ויסתיים. הייתי בטוח. הרי אין פה שום דבר של כפייה, אין פה שום דבר של שוני בסטטוס קוו. פתאום הגיעה האופוזיציה, הגיע לוועדה, וכנראה, גם פה אני רואה שהם מתארגנים בעניין הזה. על מה אתם הולכים להתווכח איתנו?

שלמנהל בית החולים אין סמכות? שאין חמץ בפסח? שמי שהוא שומר מצוות,

כל הסקרים אומרים שיהודים בפסח, שלושה רבעים מהעם היהודי בארץ ישראל מקפידים על זה. אז שלא יוכלו לבוא לבית החולים? שאם יבואו, שיהיה להם את החשש שהם צריכים לאכול חמץ? על מה הליברלים באופוזיציה מדברים? מה הליברלים באופוזיציה אומרים לאותו חולה שנזקק לשירותי בית החולים והוא צריך להתאשפז בפסח, לצערו הרב, שהוא גם יסבול מחמץ בפסח? מה עונים לו? אין ליברליות, אין התחשבות בשני, אין התחשבות במי ששומר מצוות, שמקפיד על כשרות בפסח. אין כל הדברים האלה.

יש רק המלחמה נגד כל מה שנציע, על כל נושא. והמציאות הזאת היא מציאות שאנחנו חייבים לחיות איתה, להתמודד איתה, לא להרפות, לא להתייאש מהדיבורים האלה. מה אמרנו פה? האם זה לא שילוב בין הציבורים השונים במדינת ישראל, שאנחנו יכולים לחיות יחד? מה אתם רוצים שנעשה, שאתם תהיו עם אחד ואנחנו עם אחר? זה אתם עושים.

מה אתם רוצים שיהיה, שלא נבקש להשתלב יחד, שכל אחד יוכל לחיות על פי אמונתו? אתם לא רוצים את זה? אני מבקש, אדוני היושב-ראש, אתה גם יושב-ראש הוועדה, תלוי באופוזיציה. אני חושב שאנחנו צריכים לשקול מחדש את עמדתנו בחוק הזה, האם אנחנו נשארים רכים כמו שעשינו בקריאה הראשונה, לא לעשות מעבר לזה, בגלל שאנחנו בכל אופן רוצים להשתלב ביחד,

או שחבל על המאמץ, נעשה את המקסימום שאפשר להעביר בחוק. לא יצא מהם שום דבר. הם לא מתכוונים מקצועית לנושא החוקי בעניין הזה, הם לא מתכוונים לשום דבר. הם מתכוונים לנגח, הם מתכוונים לפגוע. לא אכפת להם מהחולים שומרי המצוות, לא אכפת להם מבתי החולים ומהמנהלים, שהם הסמכות להחליט בדברים האלה. ועל כן, אדוני היושב-ראש, אני מבקש את תמיכת הכנסת בהצעת החוק הזאת, חוק זכויות החולה,

שזו דוגמה לבית משפט שלא מבין כלום ולא מתחשב בכלום. די, די, די.

וזו דוגמה של מציאות שאנחנו מבקשים להשתלב יחד, דתיים ושאינם דתיים, ויש כאלה שלא נותנים לנו את זה. לכן אני מבקש את התמיכה של הכנסת בהצעת החוק. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. זכרתי רק שזה חוק מיותר. כן, זה אכן חוק מיותר. על זה אנחנו מסכימים. מה עושים בחוץ לארץ?

חבר הכנסת יוסף טייב,

חבר הכנסת ינון אזולאי,

חבר הכנסת ישראל אייכלר,

אם כן, נעבור לרשימת הדוברים. חבר הכנסת רם בן ברק, בבקשה.

זה נכון שאמרת שאתה רוצה להשתלב ולא נותנים לך? אני אמרתי שהחוק מיותר. את זה אני יודע.

לא, אבל אני רציתי גם להגיד שאתה מיותר. לא, אבל אמרת שאתה רוצה להשתלב ולא נותנים לך? שמעתי שככה אמרת. לא הבנתי.

זה חוק שמשלב.

אתה מיותר.

כשאנחנו מיותרים, אנחנו יכולים לדבר ביחד. לחלק הראשון אני מסכים.

ברשותכם, אני לא אדבר על חוק החמץ. דיברו עליו מספיק, ואמר גם חבר הכנסת הרב גפני: חוק מיותר, ואכן הוא צודק, אכן חוק מיותר. אבל באמת ימים קשים ולא פשוטים. אני שומע את הקולות, אני חווה את הכאב של האנשים מכל קצוות העם, והיום אפשר להגיד בצורה בטוחה, מכל המפלגות, אנשים שמסתכלים ולא מאמינים למראה עיניהם. מדינת ישראל, שהיא נס, שקמה מהטרגדיה הגדולה והשואה של העם היהודי, ובזכות הניצולים ושאר העליות המבורכות הצליחה ב-75 שנה להיות מדינה עצמאית,

ליברלית, דמוקרטית, יהודית, בלב המזרח התיכון, בלב מזרח תיכון קשוח, מול איומים בלתי פוסקים של טרור ומלחמות, שמרה על צביונה הדמוקרטי, שמרה על אחדות העם, שמרה על הסולידריות, שמרה על היהדות, עד הרגע שהליכוד, הציונות הדתית, החרדים ועוצמה יהודית הקימו ממשלה. וראו זה פלא, מאותו רגע אין אחדות, אין לכידות ואין סולידריות. הממשלה בהנחייתו של יריב לוין, שלוחו שמחה רוטמן, בעידודו וברוחו הגבית של ראש הממשלה נתניהו, ריסקתם אותנו. מדינת ישראל לא תוכל לעמוד אל מול אויביה כשהיא מפולגת ומשוסעת. מדינת ישראל לא תוכל לממן את צבאה ואת מערכת הבריאות שלה ואת מערכת החינוך שלה כאשר הכלכלה שלה מתרסקת. אני פנה מפה בראש ובראשונה לראש הממשלה, אני פונה לחברי הליכוד שמרכיבים את הממשלה הזאת: תהיו אחראיים, תתפסו פיקוד, תשתלטו על האירוע ותעצרו את הטירוף. אני רוצה לפנות מכאן לחברי הכנסת הוותיקים והצעירים שבקואליציה: לא הכול כשר ולא הכול מותר בשביל להיות חבר כנסת. יש דברים חשובים מזה. יש רגעים בחיים שצריך לעשות את הדבר הנכון. לא לפחד ממרכז הליכוד, לא לפחד ממנהיג המפלגה, לא לפחד מציוצים הרסניים וחסרי משמעות אל מול האמת. יש רגעים בחיים שאדם צריך לקחת את גורלו ואת גורל מדינתו בידיו ולעשות את המעשה הנכון. ההיסטוריה תיטיב איתו, ואם לא יעשה כך, ההיסטוריה תשפוט אותו. צאו ועשו מעשה. תודה רבה. תודה רבה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,אינו נוכח. חבר הכנסת אלעזר שטרן, בבקשה. איפה חבר הכנסת גפני? שמעתי זעקה של קוזק נגזל שרוצה להשתלב ואנחנו לא נותנים לו? אני אגיד איך משתלבים. משתלבים קודם כול כשבאים מתחת לאלונקה של השירות בצה"ל, ככה משתלבים הכי טוב בחברה הישראלית. משתלבים טוב אם באים מתחת לאלונקה של שוק העבודה. משתלבים טוב, ידידי חבר הכנסת גפני,

לא גוזרים על הילדים בחינוך העצמאי אפס לימודי ליבה. ככה משתלבים בחברה הישראלית, לא כשמשתלחים בבית המשפט העליון,

כשמוציאים או שמים אצבע בעין לרוב המשרת, לרוב התורם למצב הכלכלה, לרוב הדואג לזה שגם נוכל לחיות כאן וגם נוכל לממן קצבאות בכלל, אבל גם לבחורי הישיבות. ככה משתלבים. לא משתלבים כאשר בתוך הפוגרום המשפטי הזה מעבירים גם חוק חמץ, שעמד פה חבר הכנסת גפני ואמר עליו שזה חוק מיותר. הרי אנחנו יודעים, חבר הכנסת בוסו, גם אתה חתום על החוק הזה,

שבפסח הקרוב יהיה יותר חמץ בבתי החולים. בגלל אנשים כמוך. יהיה יותר חמץ בבתי החולים בגלל אנשים כמוך, שתאוות הכוח מעבירה אותם על דעתם. אתם לא יכולים להחליף לא את הרופאים,

לא את אלה שדחפתם אותם

קראתם להם אנרכיסטים והשוויתם אותם למציתים בחווארה. הם אלה שנושאים את המדינה הזאת על הכתפיים שלהם.

אבל אני נושא אותם על כפיים, את אלה שאכפת להם, את אלה שיוצאים לרחובות, את אלה שבזכותם אנחנו יושבים כאן.

אדוני היושב בראש, כרגע גם אתה בזכותם יושב כאן, תדע את זה.

אנחנו נמשיך להתפלל, אבל הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנסמוך רק על התפילות שלו. הוא רוצה שנעבוד, הוא רוצה שנגן, הוא רוצה שנילחם, וכשצריך, נילחם גם על האופי של המדינה הזאת.

אני פונה מכאן גם אליך.

אתה חושב שבזמן הזה שהמדינה סוערת, זה הזמן לחוק חמץ כזה,

כשאתם יודעים שהוא יביא יותר חמץ? תודה רבה.

כמי שלא רוצה לראות חמץ בבתי החולים אבל יודע שעם חוקים כאלה, לצערי הרב אנחנו נראה יותר חמץ. תודה רבה. חברת הכנסת מירב בן ארי. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, חברי הכנסת, מי שלא נוכח ואקרא בשמו לא יוכל לעלות. אי-אפשר כל פעם שזה חוזר וזה לפנים משורת הדין. נמשכים פה שמות ואחר כך נותנים הצבעות שמיות. או שעובדים בשיתוף פעולה, קראתי בשמך, קראתי בשמה של יוליה, לא הייתם. נראה בסוף מתי זה יסתדר. כרגע אי-אפשר לצרף. בבקשה, שלוש דקות. רגע, תעצור לי את הזמן עד שאני אוכל להתחיל לדבר. ואליד, כרגע קראתי ואין.

תודה, אדוני היושב בראש. אדוני השר, אני פשוט נקלעתי בשבוע-שבועיים האחרונים למפגן עצום של צביעות, אז ביקשתי לדבר עליו. אתה מעוצמה יהודית, לא מהציונות הדתית, נכון? סליחה שאני לפעמים מתבלבלת.

אני הייתי יו"ר ועדת ביטחון פנים לפני שהפכה ללאומי ובסוף ללאומני. במהלך הדיונים שלי בוועדה ידעתי תמיד לאזן, לאזן, כולל לעשות דיון על מיכאל בן ארי כשהיה על הציוצים שלו בטוויטר, כולל דיון על אלימות של שוטרים וכולל על המכת"זית. אני רואה שעכשיו השר לביטחון לאומי התהפך כמו סטייק, אז בואו אני אספר לכם מה היה אצל איתמר בן גביר, שעשה קריירה מוועדת הביטחון שלי ובסוף גם נבחר לשר. מה הוא עשה? כשהגיעה המכת"זית באו כל החרדים, אגב, ונלחמו, בצדק, אגב, כי המכת"זית הזאת, בוסו, מסריחה. כשהיא נכנסת ללוחמה בשטח בנוי, מה שנקרא, הכול מסריח.

אני לא אשכח את הסצנה הזאת, ואמר: שלושה ימים הריח של הבואש לא ירד לי מהבגדים, נלחם על מנת להפסיק עם הבואש. אני עזרתי, כי לא הייתי בפוזיציה. אמרתי: מה זה הבואש הזה? זה סירחון. אתם רוצים לפזר? שימו מים, מה הסיפור?

עכשיו מגיעה המשטרה ומשתמשת בבואש.

על אנשים מפרדס חנה-כרכור שיצאו להפגין על המדינה שלהם עם דגל ישראל. אבל אתמול פורסם שהמכת"זיות פיזרו מים. קודם כול, תודה לאל. אבל היה בואש, היה בואש.

הרי הייתה החלטה. מה זאת החוצפה הזאת להביא בואש למפגינים מפרדס חנה-כרכור? מאיפה החוצפה הזאת? אני אתן לך תשובה. המכת"זית הזאת צריכה בכלל להיעלם. כל עוד היא נמצאת, צריך להיות שוויון לכולם. אין דבר כזה. בואש לכולם או מכת"זית לכולם. אם החלטת שאין בואש, אז אין בואש, גם לא למפגינים מפרדס חנה-כרכור. אל תהיה צבוע,

הראשונים שנלחמו על הבואש זה החרדים, ואני עזרתי להם. לא קראתי להם אנרכיסטים, לא קראתי להם טרוריסטים, קראתי להם מפגינים. אתה יודע מה? אני מתנגדת לכל הפגנה שלהם. את משווה בין מה שעשיתם לחרדים לבין הפריבילגיות שאתם מקבלים

אני, מירב בן ארי מיש עתיד, עשיתי דיונים על הפגנות החרדים.

הינה, הוא חותם על הדברים.

שאתם לא מסוגלים לראות את כולם.

אבל הוא דיבר לי כל הזמן, אז תן לי רק עוד דקה.

אבל הוא מדבר. אני לא עשיתי דו-שיח, הוא מדבר. עוד 20 שניות. כי יש לי עוד משהו קטן. לכבוד פורים, עוד 20 שניות. לא, אני חייבת גם להגיד משהו, כי אתה הסכמת איתי. אתה יודע שאי-אפשר כל הזמן לקחת צד. אתה שר של כל אזרחי ישראל. לא יכול להיות שאתה הופך אותם לטרוריסטים ולאנרכיסטים בעוד שכשהיית אצלי בוועדה נלחמת על המפגינים של אהוביה סנדק, נלחמת על חסימת כבישים של המפגינים של אהוביה סנדק. עכשיו הם יורדים לכביש.

המתמחה של ולדי שהייתה גם אצלי, היועצת שהייתה בהתמחות אצלי,

כששחררנו אותה מהמעצר שלה, אתה יודע מה היה המשפט הראשון שאמרתי לה כשהתקשרתי אליה? התקשרתי אליה ואמרתי לה: גילי, על מה עצרו אותה? על זה שהיא ירדה מהמדרכה לכביש. על זה, אנרכיסטית. אמרתי לה: גילי, עוד לפני ששאלתי אותה מה שלומה,

לסיים, חברת הכנסת מירב בן ארי. טוב שאמרת לי, כי אגיד את זה לך. אמרתי לה: גילי, יש שוטרים טובים במשטרת ישראל. זה מה שאמרתי לה, ולדי. אמרתי לה: יש שוטרים מצוינים. לא כולם ככה.

כי אני לא מפוזיציה, כי המשטרה חשובה לי. אני לא רוצה לרסק אותה, ובחיים,

לא מיקי,

היינו מביאים לפה קציני משטרה לחדר של יש עתיד. אין לכם בושה. אין בושה.

תודה רבה לחברת הכנסת מירב בן ארי.

ותדע לך שיש לי עוד דברים, אבל עכשיו אני סיימתי.

יש לי עוד דברים, כי על איך שהוא התהפך כמו סטייק אני כבר יכולה לכתוב מגילה כמו מגילת אסתר.

יש לך עוד דיונים היום, מחר.

חברת הכנסת שרן מרים השכל, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, איזה מזל שליהדות יש את הרב גפני. איך היא הייתה שורדת אלפי שנים, דורי-דורות, בלי חוק החמץ של הרב גפני? הרי אנחנו לא יודעים להיות יהודים בלי שהרב גפני יבוא ויכפה עלינו את חוק החמץ. הרי אתם מבינים כמה זה אבסורד. הרי בניו יורק, באירופה, מרכזים, שכונות עמוסות חרדים ששומרים את מצוות הפסח, ועדיין לא כופים עליהם בבתי החולים לא להכניס חמץ. אבל במדינת ישראל, מדינת היהודים, שלנו חשוב לשמור על פסח, רוצים לכפות עלינו איך אנחנו צריכים בחוק להכריח יהודים בעצם לשמור על פסח. אתם צריכים להבין, בכל מקום שאתם תנסו לכפות את היהדות, אתם תשניאו אותה. אם את אומרת "לכפות", לא קראת את החוק. בכל מקום שאתם תרצו לכפות את היהדות אתם תמצאו אנשים מן הצד השני שבסוף ידרסו את התורה, כי אתם מנסים לכפות את זה עליהם. תקשיבו, אתם חייבים להפסיק להשניא את היהדות על היהודים. תעצרו כל עוד אתם יכולים, לפני שזה הופך להיות קרע אדיר. אנחנו רואים כבר את רמת החיכוך האדירה בין החילונים לבין החרדים, שנאה שהולכת ומתגברת בדיוק בגלל חקיקות כאלה, שאתם נכנסים לתוך המרחב הפרטי של אזרחי ישראל. כשאתם מנסים לכפות את אורח החיים שלכם על אחרים, שם נוצרת השנאה. ודווקא בתקופה כזאת, תקופה כל כך קשה, אנחנו צריכים ללמוד לחיות ביחד. מה, החלטתם לשבור את החוזה הזה שלנו? לשבור את המרקם הישראלי הכל-כך עדין בין אלה שרוצים לקיים מצוות, אלו ששומרים על המסורת, ואתה יודע מה? אולי לא כמוך, אדוני היושב-ראש, אבל במתינות הספרדית שאותי לימדו בבית, לא הבריונית והאלימה, כשאני נוסעת לפריז ואני רוצה ללכת עם סבתא שלי לבית הכנסת בבוקר, אז אני לוקחת רכבת בשבת כדי להגיע אליה הביתה וכדי לקחת אותה לבית הכנסת, כי החוויה המשותפת הזאת, היהודית, כל כך יותר חשובה, כל כך יותר ממלאת מאשר לבוא ולהכריח אותי. אתם צריכים להבין, אני קוראת עכשיו ברשתות

שקמה לה איזה מחאה חדשה שאתם יצרתם. היא נקראת "מחאת המקרונים", ככה, "מחאת המקרונים" בפסח. אנשים הצהירו שאם החוק הזה יעבור, הם ילכו עם מקרוני ועם חמץ בכיסים ובכוונה ילכו ויפזרו בבתי חולים חמץ. תגידו לי, תבינו לאן אתם גוררים אותנו. אף אחד מעולם לא היה חולם לעשות דבר כזה אם לא הייתם נכנסים בכפייה לתוך המרחב האישי שלנו.

אתם צריכים להבין שזה כואב לאזרחים. אנחנו חיים פה באיזשהו הסכם לא כתוב שאתם מאפשרים לנו ואנחנו מאפשרים לכם. אף אחד לא כופה פה אחד על השני. תמשיכו במתינות העדינה הזו שאנחנו כל כך אוהבים, ועל ידי כך נכבד את היהדות, לרצות אותה, לקיים אותה, כמה את צודקת. תודה רבה לחברת הכנסת שרן השכל.

במקום להשניא את היהדות על יהודים. תודה רבה. חבר הכנסת יצחק פינדרוס, בבקשה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, את כל כך צודקת. היה כל כך טוב, כל כך נורמלי. למה הם היו צריכים להתערב? אחרי זה שואלים אותנו למה הפיכה משפטית. למה הם היו צריכים לקלקל אותם, חבורת, הכנופיה הזאת?

למה הם היו צריכים לעשות את זה? בשביל שאת תעמדי פה ותגידי דברים נכונים.

למי זה היה חסר? למי זה היה חסר חוץ מלחבורה הזאת? אבל לא בשביל זה עליתי לדבר. הרב גפני הציג את זה קודם. אבל אף אחד לא יבוא ויכניס, חמץ,

השבוע חל יום השנה הראשון לפטירתו של מרן שר התורה הגאון הרב חיים קניבסקי, זכר צדיק וקדוש לברכה. וכשאני שומע היום, וזה בענייני דיומא, את הפחד שמפחידים אותנו מה יקרה לכלכלת ישראל, מה יקרה לביטחון ישראל, מה יקרה למדינת ישראל, אני יודע ואתם יודעים את האמת: "עם לבדד ישכון". הסייעתא דשמיא שיש לנו פה בארץ ישראל זה על אותה תורה כולה שישב מרן שר התורה במשך עשרות שנים, שנה אחרי שנה, לחשוב רק על הש"ס של השנה האחרונה, המשניות של השנה האחרונה, השולחן ערוך של השנה האחרונה, ההלכות של השנה האחרונה, הספרים של השנה האחרונה. כמה היה חסר בעולם שממנו באה הסייעתא דשמיא. ישראל מתברכים. לא יעזור, אנחנו עם אחר, אנחנו לא דומים לאף עם. כשבעולם עולה, פה יורד, כשבעולם יורד, פה עולה. אין לזה קשר למה שקורה בעולם. אנחנו חיים כאן בנס בזכות אותה תורה ובזכות אותו עמל התורה. כמה חסרה לנו השנה התורה הזאת. שנזכה בזכות הפעולות, הקצת פעולות שאנחנו עושים, להרבות תורה, שזה יעמוד לנו. זה מה שיעמיד את הביטחון, זה מה שיעמיד את הכלכלה. כמו שכתוב בתורה שניתנה על ידי משה רבינו, "אם בחֻקֹּתַי תלכו, ונתתי שלום בארץ", ואז תהיה ברכה על כולנו. הניסים שלנו, הגלויים והנסתרים, כמו שהיה, הם בזכות אותה מסירות נפש ואותה תורה. בעזרת השם, בדבר הזה נצליח שבפסח הקרוב לא נצטרך את הטובות שבג"ץ הטיל עלינו לעשות חוק חמץ, אלא נזכה כולנו לאכול מן הזבחים ומן הפסחים.

זה יפתור שלא להגיע לשטות הזאת של החוק הזה. מי שאשם זה אסתר חיות. תפנו אליה. תפסיקו להגן עליה. תפסיקו להגן עליה. היא אשמה בשטות הזאת.

היא אשמה בשטות הזאת, אחרי אלפיים שנה, צריך חוק לאפשר לו לא להכניס חמץ, בושה לכם. בושה, שלכם.

חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אני חושבת שמה שראינו כרגע רק מוכיח כמה לא צריך את החוק הזה, כמה אנחנו לא צריכים חקיקה בשביל להיות יהודים ובשביל לקיים את מצוות היהודים. עשינו את זה במשך כל כך הרבה שנים במדינת ישראל בלי שיפריעו לנו. אבל היום אנחנו לא נמצאים כאן כי יש כאן מישהו שחושב שרוצים לפגוע בעם היהודי או בהלכותיו. היום הממשלה עושה את זה בגלל שהיא באה לדרוס כל חלקה טובה. הסיפור הזה של החמץ הוא לא out of nowhere, הוא חלק ממכלול שלם של ממשלה שבאה לפעול נגד האזרחים שלה, ככה, פשוט. נגד האזרחים שלה. ואגב, היא תשיג בדיוק הפוך ממה שהיא רוצה. ואנחנו רואים את זה היום כמעט בכל חזית אפשרית, אם זה דרך ההפיכה המשטרית, אם זה דרך ההשתלטות של שני אנשים על כל מה שקורה לא רק במדינה אלא גם כאן, בכנסת בממשלה, יום-יום, שעה-שעה. קוראים להם נתניהו ודרעי. שימו לב מה קורה כאן בחודשיים האחרונים. אין צרות במדינת ישראל. אין את העניין של הגרעין, איראן לא נמצאת ב-84% העשרה של אורניום, אין את יוקר המחיה, אין טרור, אין פשיעה, אין נשים שנרצחות. אין צרות במדינת ישראל. כנסת ישראל משועבדת לממשלה, שעסוקה בחוק דרעי,

לקח היום את הפורים שמח ומבדח כמה צעדים קדימה והלך עם זה עד הסוף כשהוא אמר: חוק דרעי הוא לא על דעתי. הוא לא על דעתו, אבל כנסת ישראל חוקקה אותו פעם אחת, ובג"ץ פסל אותו, מן הסתם,

בסוף צריך שתישאר איזושהי אמת מידה במדינת ישראל, אז עכשיו עושים הכול, בכוח.

אם לא מהדלת אז דרך החלון. בכוח, כדי שהוא יהיה שר. כולם משועבדים לדבר הזה. אחר כך נתניהו, שצריך לומר ביושר, אמר שיטפל ביוקר המחיה, והוא מטפל ביוקר המחיה, של עצמו ושל המשפחה שלו. התחלנו במעונות, המשכנו עם הביגוד, עכשיו יש את הסיפור של האבטחה החדשה שמסדרים להם בגלל איזושהי פארסה שאני לא איכנס אליה כאן, כי אני לא אספיק ב-20 שניות, והיום יש את חוק התרומות, ואנחנו פה כולנו,

צר לי לאכזב אתכם, עובדים בשביל שני אנשים במדינת ישראל.

ואנחנו שואלים את עצמנו, איפה חברי הליכוד השפויים? איפה הם?

הרי אני יודעת שיש כאלה בליכוד,

מתנהלים כמו נתינים, עובדים את העריץ. ואני רק מייחלת לרגע שבו הבית הזה יחזור לעבוד בשביל אזרחי ישראל ולא בשביל נתניהו ושותפיו. תודה רבה.

חבר הכנסת אברהם בצלאל, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח. חבר הכנסת יאיר לפיד, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

שאנחנו לא צריכים לשאול את עצמנו או לתהות מה יקרה אם החוק הזה יעבור, אנחנו יודעים, כי זה כבר קרה קודם, כשעבר חוק החמץ המקורי, ב-1986. כשאני הייתי ילד, איש מעולם אפילו לא חשב לאכול חמץ בפרהסיה בחג הפסח. גם חילונים גמורים, שלא שמרו כשרות או לא שמרו על חמץ בפסח, הקפיאו או הסתתרו או ישבו בבית, מתוך כבוד לאחר, מתוך כבוד למסורת, מתוך הבנה שאתה לא רוצה לפגוע בשכניך שהם שומרי מסורת. ואז, ב-1986, עבר חוק החמץ. אחרי שנה, אנשים כבר עשו מנגלים בים. אחרי שנתיים, בכל פארק אכלו חמץ. אחרי שלוש שנים, מסעדות נשארו פתוחות. כי אנשים לא אוהבים שמנסים לכפות עליהם את הדת.

אנחנו גם יודעים מה קורה כשאנשים מבקשים אחד מהשני לנהוג בכבוד. אנחנו יודעים את זה, מפני שאני מעולם לא הזזתי את האוטו שלי ביום הכיפורים, למרות שאין חוק יום הכיפורים.

מפני שאני מכבד את שכניי. יש לי שכנים דתיים, ואני רוצה שהם ירגישו טוב במדינת היהודים, ואני אוהב את העובדה שליום הכיפורים יש צביון יהודי, ואף אחד לא ניסה לכפות את זה עליי, כמו שאף אחד לא ניסה לכפות עליי לעשות ברית מילה לילדיי,

שלשני הבנים שלי עשו ברית מילה. כשאתה כופה, האפקט המיידי הוא הפוך. אם אתם תעבירו את החוק הזה, תהיה לו רק השפעה אחת, יהיה הרבה יותר חמץ בבית החולים. מי שהכשיר את החוק זה בג"ץ. לא קראת את בג"ץ, לא תמיד חייב להגיב.

חבר הכנסת סעדה, חבר הכנסת סעדה, גם לי יש הרבה מה לענות, אבל כרגע זה זמן הדיבור של חבר הכנסת לפיד. בג"ץ ניסה לשנות את הסטטוס קוו וניסה להראות את דעתו בצורה לא דמוקרטית, ולכן נאלצנו, פעם אחת תשתוק, חסר נימוס. חבר הכנסת סעדה, אתה לא יכול לנהל את הדיון, כי אני העברתי את זה לקריאה ראשונה בוועדה אצלי,

לא את הדת. חבר הכנסת סעדה,

בשמחה. אני לא חושב שאתה צודק, אבל בוא נניח שאתה צודק. זה מצדיק חילול חג? זה מצדיק שאנחנו נעביר פה חוק שיגרום לזה

האם במצפון נקי הוא מוכן להצביע על חוק שאין שום ספק לאף אחד, שהוא הולך לגרום לחילול חג הפסח במדינת ישראל? תודה רבה. תודה רבה. יש לי הרבה מה לענות. חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, בבקשה. הוא מחזיר את הסטטוס קוו. יאיר, הוא מחזיר את הסטטוס קוו.

חבר הכנסת סעדה. עוד פעם אתה אומר מה חשוב לנו.

אנחנו אומרים מה חשוב לנו. מה שחשוב לך זה לרצות את לפיד, אחרת לא תהיה פה. חברי הכנסת, אני עוצר את הנאום

הרצוג, זיכרונו לברכה, ושר הפנים דאז יצחק פרץ. חוק זה נחקק במטרה למנוע הצגת לחם, לחמניות ופיתות בפומבי, כדי למנוע פגיעה ברגשות הציבור, כך צוין בדברי ההסבר להצעתו, ובהם הוסבר גם הרקע לחקיקתו, שקיימת מגמה מסוימת, ואני רוצה לצטט: "גל מכירת החמץ בחנויות, בקיוסקים ובמזנונים בפסח ומוצרי החמץ מוצגים לראווה בפרהסיה, דבר הפוגע ברגשות רוב הציבור הדתי, המסורתי והלאומי". אז למה צריך לחוקק חוק נוסף, איסור הכנסת חמץ לבתי חולים בתקופת הפסח? בעיניי, החוק משתמש בנושא החמץ כדי לבצע עוד צעד פוליטי. ראינו כבר שהוא מסוגל להפיל ממשלה, וכעת הוא מקדם מדיניות של הרחבת סמכויות של הרבנות הראשית, ואף כפייה דתית.

זכותם של יהודים ולא יהודים, חבר הכנסת אמסלם.

שאינם חפצים לשמור חמץ לאכול את המזון הרגיל שלהם, מה שהיא רוצה היא תגיד בזמן הזה. בטח במיטה של חולים. החוק מאפשר פלישה לפרטיותם של בני אדם, ועוד ברגעים הקשים והרגישים שלהם. אנחנו לא רוצים למצוא את עצמנו במציאות שנוסף לחיפוש נשק בפתח בתי חולים, המאבטחים יבדקו את התוויות על המזון שמביאים המבקרים לבני משפחתם המאושפזים.

בהמשך ידרשו גם תעודת כשרות למיני המזון הנכנס?

זה יכול להיות מוצר חלב מחלב נוכרי, מוצרי מזון שלא משחיטה כשרה או כשרה בד"ץ. אזרחים רבים רואים בכך הפרת זכויות אדם. את נותנת פה רעיונות. המהלך הזה יוצר כפייה, אנטגוניזם ושנאת הדת.

בתי החולים לא צריכים להפוך לשלוחה של הרבנות. את המסורת היהודית מקיימים באהבה, באמונה אישית,

ולא בכפייה.

את יודעת את, יודעת.

חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. שגם אוכלים חמץ וגם אוכלים, הודעה למזכיר הכנסת,

ברשות יושב-ראש הישיבה, נשים וגברים בכנסת. למה אתה יושב באותה שורה עם הנשים?

למה אנחנו יושבים באותו רכב עם נשים? למה?

אנחנו רוצים הפרדה של נשים וגברים?

אנחנו לא רוצים בכלל פילוג.

אנחנו יותר ליברלים מכם. אתם מפלגים את העם. אנחנו יותר ליברלים מכם. תגיד לי, מה? מאחוריך כולם צוחקים. אתה יודע מה זה ליברלי בכלל? חברי הכנסת, הודעה למזכיר הכנסת. ברשות יושב-ראש הישיבה, אני מתכבד להודיעכם, כי הונחו היום על שולחן הכנסת החלטות ועדת האתיקה בדבר קובלנות נגד חברי הכנסת יוראי להב הרצנו, ולדימיר בליאק ושלי טל מירון בשל התנהגותם בישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט, ובדבר קובלנות נגד חבר הכנסת אלמוג כהן בשל התנהגותו בישיבת מליאת הכנסת ביום 21 בפברואר 2023. תודה. לחסוך מהמזכיר לקרוא את המסקנות, זה יותר ארוך. מה המסקנות?

זה נמצא במייל של כל אחד ואחד מחברי הכנסת. ב-ynet, ב-ynet. אה, נכון, בחדשות. חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, ביום שלישי שעבר נכחתי בשני דיוני ועדות ראויים לציון. האחד היה דיון בוועדה לביקורת המדינה ביחס המדינה למשפחות שבויים ונעדרים, נושא כאוב ומשמעותי.

לצערי, אף חבר קואליציה לא ראה לנכון להשתתף בדיון. השני היה דיון של ועדת הבריאות. הדיון הזה היה פופולרי הרבה יותר והייתה בו נוכחות ערה ומרשימה של חברי קואליציה. ועדת הבריאות, אולי היה זה דיון על פערי הבריאות בין המרכז לפריפריה? אולי דיון על המחסור במכשירי MRI? אולי היה דיון על המחסור החמור בתרופות?

אולי על משבר המתמחים? אולי היה דיון על הזקנה במסדרון? אולי היה דיון על האלימות כלפי הצוותים הרפואיים? אז זהו, שלא. הדיון הקריטי, למה? קודם כול, לא נכון להגיד לא.

כל הדברים שנקבת היו דיונים, אבל על פרקים אחרים.

אוה, אז לא השתתפת בדיונים הללו. לא להגיד שלא היו. אז מה היה הדיון הקריטי? הדיון הקריטי שאליו נהרו חברי הקואליציה בהמוניהם עסק בנושא אחד בוער: חוק החמץ. כי חמץ זה עניין של חיים ומוות, כנראה הרבה יותר מעניינים בריאותיים שהם באמת עניינים של חיים ומוות. הכול התחיל בעתירה לבג"ץ שדיברתם עליה, שהוגשה בעקבות מדיניות האיסור להכניס לבתי חולים חמץ או מזון באריזה שאין עליה חותמת כשרות לפסח, איסור שנאכף באמצעות חיפושים פולשניים בתיקי מבקרים שערכו מאבטחי בית החולים. בית המשפט קבע שמדובר בפגיעה בחירות היסודית הנתונה למטופלים ולמבקרים לנהוג לפי רצונותיהם ומנהגיהם, וכי הזכות לאוטונומיה, לחופש הבחירה, נגזרת מכבוד האדם וחירותו ואין לפגוע בעצמאותנו ובהגדרתנו העצמית. מאז אותו בג"ץ אין בדיקה של תיקי מבקרים, והפלא ופלא, מסדרונות בתי החולים לא התמלאו בפירורי בורקסים. הציבור מכבד את הסטטוס קוו, ממש כמו שהוא מכבד את הנוהג, שלא מעוגן בחוק, שלא לנסוע ברכב ביום כיפור. עתה מבקשות מפלגות הקואליציה להפעיל על מנהלי בתי החולים לחץ כדי שיאסרו על הציבור להכניס חמץ לבתי החולים. אני באמת לא מבינה למה נדרש החוק.

דווקא בעת הזאת, להרחיב יותר את הקרע בעם ולהרחיק את הציבור החילוני מהיהדות? הרי בתי החולים הם כשרים, ובוודאי אינם מגישים חמץ במהלך חג הפסח, והציבור ברובו מכבד, כאמור, את הסטטוס קוו. כשסעדתי את הוריי החולים בבתי החולים במהלך חג הפסח כיבדתי את הלכות המקום, למרות שאני מנהלת אורח חיים חילוני ולא שומרת כשרות בבית, אבל כך עושים גם רוב האנשים. אבל עכשיו לא מחכים שנכבד, אלא כופים עלינו. איך בדיוק יכפו? לא ברור. מה עוד לא ברור? מה בדיוק יוגדר חמץ? כריך או בורקס בוודאי, נא לסיים.

אבל מה עם חפיסת שוקולד שרכשתי לפני החג? פירות יבשים ללא חותמת כשר לפסח?

ובמי יחשדו שהמזון שהם מכניסים חמץ? בכלל הציבור או אולי בבעלי חזות חילונית? אומרים שבידי מנהלי בתי החולים תישאר ההחלטה,

דקה, אדוני. אם לאכוף את האיסור או לא. באיזו מציאות מנהל בית חולים יעז להיות זה שאינו אוסר הכנסת חמץ? במציאות שבה שר הבריאות חרדי ושר הפנים חרדי, אולי זה אותו אחד או מישהו שמחליף אותו. ואיזה מנהל יעז, זה שאינו אוסר הכנסת חמץ ויסתכן באובדן קהל היולדות החרדיות

שתאיימנה בהחרמת מחלקת היולדות שלו? כולנו יודעים שמחלקת יולדות היא מכרה זהב.

תודה רבה, אדוני. חבר הכנסת גלעד קריב, בבקשה. לעמוד בזמנים, שלא איאלץ להפסיק אתכם. תשתדלו.

סתרת את עצמך, חברת הכנסת הרכבי, בכמה דברים, אבל לא משנה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, עוד פעם חבר הכנסת גפני טועה, ובגדול. החוק הזה ממש לא מיותר. באופן אבסורדי, יש אפילו יתרון שאתם מקדמים אותו במקביל למהפכת ההרס שלכם במערכת המשפט. החוק המזיק הזה הוא התזכורת החשובה לציבור הישראלי, החילוני והמסורתי שהמהפכה המשפטית לא עומדת בפני עצמה, אלא היא אמצעי להתנעת גל חקיקה דתית שלא ראינו כמותו מאז שנות השמונים. בניגוד למהפכה המשטרית, שפרטיה הוסתרו מהציבור, פרטיו של גל החקיקה הדתית דווקא כן מופיעים בהסכמים הקואליציוניים: חוק החמץ, חוק הכותל, חוק השבות, חוקי הגיור, הכשרת ההפרדה המגדרית, צמצום איסור אפליה, הכפפת הרב הצבאי לרבנות הראשית, הרחבת סמכויות בתי הדין הרבניים, פגיעה ביכולת של הרשויות המקומיות להפעיל קווי אוטובוסים בשבת ועוד ועוד ועוד, כפייה דתית שפוגעת בדמוקרטיה, אבל לא פחות מזה גם ביהדות. אז הרב גפני טעה כהרגלו, אבל הוא גם שיקר במצח נחושה. לא בג"ץ התערב ושינה את הסטטוס קוו, הרבנות היא ששינתה את המצב. ההשתלטות החרדית והחרד"לית על הממסד הרבני הביאה בעשורים האחרונים להקצנה דרמטית. עשרות שנים לא עלה על דעתם של משגיחי הכשרות לחטט בתיקים של המבקרים בבתי החולים. עשרות שנים נמצאו כל הפתרונות המעשיים שאפשרו קיום משותף של חילונים, דתיים וישראלים לא יהודים בבתי החולים. אבל ההקצנה והקנאות שלכם, תומכי הממסד הרבני, קלקלו את השורה. במקום להתחרות על מי יוכל לקרב את הציבור בדרכי נועם למסורת ישראל, מתחרים הפלגים השונים בממסד הרבני מי מסוגל להמציא חומרות חדשות שאבותינו ואימותינו לא שיערו ולא הכירו, תחרות של הקיצוניים שעולה לכולנו מחיר כבד. זו הסיבה של העתירה שהוגשה לבג"ץ, זו הסיבה מדוע הרבנות הראשית דחתה את הצעות הפשרה וזו הסיבה מדוע אתם מדברים גבוהה-גבוהה על מסורת ישראל, אבל בפועל, כל יום מרחיקים רבים ומעמיקים את הניכור מאותה המסורת.

בדיוק, ואני מסיים, אדוני, בדיוק כפי שהמחאה האדירה ברחובות אינה מכוונת רק להגנה על הדמוקרטיה אלא גם להגנה על הציונות ועל מגילת העצמאות, כך גם ההתנגדות העזה שלנו לחוק הזה וליתר חוקי הכפייה הדתית שתביאו לכאן בשבועות הקרובים, לא נועדה להגן רק על חופש הדת והמצפון,

אלא גם על היהדות, כי יהדות, אדוני היושב-ראש ואחד מיוזמי החוק, עושים באהבה או לא עושים בכלל. השנה עבדים, לשנה הבאה כבר נהיה בני חורין.

חברת הכנסת דבי ביטון. אם היית כן עם עצמך היית מודה ואומר שהנוסח של החוק לחלוטין שונה ממה שחשבתם. אז מה? אבל החוק הזה יקדם שם שמיים? אני אענה על הכול אחר כך. אתה יודע,

אני חושב יומא, כתוב שקידוש שם שמיים זה שיהא שם שמיים מתאהב על ידך. ההפך זה חילול שם שמיים. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, כבוד היושב-ראש, אני רוצה לדבר על חוק החמץ. דבי, לא שומעים אותך.

לא, לא עייפה. אני רוצה לומר לאדוני, גם אמרתי את זה בוועדה: למה אנחנו צריכים חוקים שקשורים ביהדות? אני מרגישה כמו שהייתם מביאים עכשיו חוק לברית מילה. לא ברור לנו? הרי אנשים ששומרים, שומרים. אני אגיד לאדוני, אני הייתי אחות בבית חולים. כשהביאו את המגשים ליהודים אז הביאו את זה בכלים חד-פעמיים, וגם כשישב השכן במיטה ליד,

לא ראינו פגיעה אחד בשני. היו קודים, היה כבוד. זה כמו שעכשיו יהיה רמדאן ואנשים מאושפזים, ואנחנו מביאים לחולים שלנו, ובצדק, את האוכל שלהם. ואז אתה מסתכל על המאושפז שליד, שהוא ברמדאן, הוא בצום, איך היית מרגיש? נכון שאתה יהודי ואלה בתי החולים שלך וכו'. מצד שני, הבאתם כאן חוק שהוא קצת הזוי. כי בגדול, אתם אומרים למנהלי בתי החולים: קבלו החלטה, קבלו החלטה ותחליטו אם כן לבדוק או לא לבדוק. מה שמטריד אותי,

זה שכשאני מסתכלת ברשתות החברתיות, לצערי אני רואה מין מרד סמוי כזה. ראיתי פוסט של נערה שכותבת: אני שומרת, אני גדלתי בבית, אבל בפסח הזה אני אבוא עם סנדוויצ'ים לבית חולים. ואני מסתכלת על זה ואני אומרת: וואו, מה אנחנו עושים? אנחנו מרחיקים. הרי מי שגדל ושומר ויהדות זה יהדות,

הוא לא צריך חוקים. ולכן אני חושבת,

שכל החקיקה הזאת, ואמר את זה גם חבר הכנסת גפני בהגינותו, שזה חוק מיותר. אז אם החוק הזה כל כך מיותר, למה אנחנו צריכים להביא אותו לשולחן? למה אנחנו צריכים להגיד: בג"ץ אמר, בג"ץ לא אמר. יש לנו התבונות שלנו, האנשים שלנו, היהדות שלנו, ואף אחד לא יכפה אחד על השני, ואנחנו לא נחטט בתיקים בשביל לחפש חמץ, כי אנחנו לא כאלה,

ואדוני יודע שזה לא מכובד וזו פגיעה בכבוד האדם ובחירות שלו ובתנועה שלו. למה אנחנו צריכים את החוקים האלה? צריך להיזהר מאוד בחוקים, אדוני, כשמדובר ביהדות, כי באופן כללי, כל חוק שאתה תביא, אתה בעצם, הצד שמנגד, שפחות אכפת לו, יתחיל להלהיט, ואחריו נגררים גם אלה שגדלו על זה. לכן, אדוני, אני חושבת שלא יהיה מקום, אני, כאדם, כאישה שגדלה בבית מסורתי, שכבר אחרי פורים נכנסת למרתון של החינוך שקיבלנו, היסודי, וחס וחלילה שלא יהיה איזה פירור, את באיחור,

לא, אחרי פורים אצלנו. אחרי העוגיות, כשגומרים לאפות. ואני אומרת לעצמי: מי צריך לחנך אותנו כן,

ואם היינו מחליטים שלא, אז מישהו יכול לכפות?

שאין לזה מקום, ולכן אני אצביע נגד

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח. חבר הכנסת אלון שוסטר, בבקשה. שלום ליושב-ראש, שלום לחבריי וחברותיי. היושב-ראש, יש ציבור גדול בארץ שעייף מגזרות שהוא מגדיר כגזרות שמד בתחום הציבורי, מה שאנחנו קוראים "רבולוציה כנגד הדמוקרטיה". זה גזרות שמד במונחים אחרים, כך אנחנו תופסים את העניין, זו האמת שלנו. אנחנו מוצפים חדשות לבקרים בהצלפות וירטואליות שבאות מהבית הזה וממשרד ראש הממשלה, והציבור הגדול, המשרת, הנאמן, אוהב העם והארץ, עייף. בהקשר של החוק שבו אנחנו עוסקים הציבור עייף, אדוני היושב-ראש, מפריבילגים שמגדירים מי הוא יהודי ומהי היהדות. אני רוצה לקבוע שהמדינה הזו הוקמה שלב אחר שלב, במשך כמעט, כמה? 80 שנה, והציבור היהודי שהגיע לכאן היה ציבור נאמן, וההיסטוריה היהודית של כולנו פיעמה בו ודחפה אותו. יותר מכך, העתיד של העם היהודי, שלא לדבר על ההווה הקשה שלו, היה בראש סדר העדיפויות שלו. והינה קמה מדינה, ואנחנו, במקום לייצר חברה סובלנית, שמבחינתי צריכה לומר: יהדות עושים באהבה או לא עושים בכלל, אדוני היושב-ראש, הרעיון הזה של לכפות, האפשרות של לאסור את ההכנסה הזו של החמץ, היא ביטוי לסוג של שתלטנות על המרחב הציבורי, ואני מאוד מצר על כך. מיותר לחלוטין. הייתי מנסח את החוק, וזה מה שהצעתי בשלבי החקיקה, לאפשר כמובן למנהלים לדבר על ליבם של המבקרים, לבקש במפגיע, לדרוש, אבל לאסור, יש כאן מעבר שהוא לא מהגזרות הקשות ביותר שהבית הזה עוסק בהן, אבל אנחנו ממש לא זקוקים בעת הזו לגזרה הזו.

כן, כן לבקשה, כן לשיח המכבד. לא לכפייה.

זה בדיוק ניסוח החוק, אגב. החוק כולל איסור, הוא כולל איסור. לא, לא נכון. סמכות של מנהל בית החולים ליידע ולהציב שילוט. לא משנה, אנחנו נסביר אחר כך. אז למה החוק?

אבל לפעמים לא צריך לבלבל בעובדות. חבר הכנסת עופר כסיף, בבקשה.

נכון, זו לא הקביעה, יש להם אפשרות לאסור.

ברור שיש להם, כבוד היושב-ראש, חברי הכנסת, אם יש דבר אחד שהוא משותף לכל יושבי הארץ זה איכות הסביבה, האינטרס באיכות הסביבה. משבר האקלים לא מפריד בין דם לדם, זיהום האוויר לא מבחין בין ריאה לריאה והרס משאבי הטבע פוגע בכולם. אין ספק שהשכבות המוחלשות והפריפריה החברתית-גיאוגרפית סובלות במיוחד מפגעי משבר האקלים וההרס הסביבתי, והם הראשונים שטובתם צריכה להיות מול עינינו, אך גם למבוססים ולאמידים לא יהיה מפלט מנזקי הסביבה. למרבה הצער, גם את נושא איכות הסביבה הופכת הממשלה לכר פורה לשיסוי ופילוג, בעת שמתחת לשולחן עוברות החלטות הרות אסון. במסגרת חוק ההסדרים אישרה הממשלה את הרחקת היועצים הסביבתיים ממוסדות התכנון והחלפתם ביועצים חיצוניים מהשוק הפרטי. נערי האוצר הצליחו להחדיר סוס טרויאני לתוך חקיקת התקציב, תוך שימוש פסול בחוק ההסדרים, חוק נלוז, שמזמן היה צריך לעבור מן העולם, מהלך דורסני של הפרטה

ומתן יד חופשית לכרישי הנדל"ן, ולשוק הלא-חופשי בכלל, לחדור עם אינטרסים כספיים על חשבון הציבור, רווח למעטים

במשרד להגנת הסביבה אומרים שהפרטת הייעוץ הסביבתי תפגע גם במינהל תקין, ובעיקר, תזיק להגנה האפקטיבית על איכות הסביבה של כולנו. אך השרה, במעשה שאין להגדירו אלא כחרקירי, הצביעה בעד ההחלטה ונגד משרדה שלה.

אך הבושה לא מפסיקה במסדרונות הממשלה. בעקבות ההחלטה הגשתי שאילתה דחופה, בתקווה לקבל הסבר מהשרה על הנזק הסביבתי שייגרם לכל אחד מאיתנו בעקבות הכניעה למשרד האוצר, וכיצד משרדה מתכוון למונעו. חשבתי שדווקא בכנסת הזאת, שכביכול מרוממת את ריבונותה המוחלטת, יירתמו לפיקוח פרלמנטרי אפקטיבי על מוסדות השלטון, אך יושב-ראש הכנסת דחה את השאילתה. אם כך, ברצוני לשאול את השרה להגנת הסביבה עידית סילמן מעל הבמה הזאת: 1. כיצד המשרד מעריך את הנזק הסביבתי בהרחקת היועצים? 2. איך המשרד נערך למונעו? תודה רבה. אני יודע שאני ורבים אחרים מחכים לתשובתה, ואני מקווה שנקבל אותה.

מישהו כאן אמר משהו נורמלי ולא דברי ההבלים שדיברו פה. חבר הכנסת ולדימיר בליאק. למרות החלטת ועדת האתיקה, כנראה שאתה יכול לנאום במליאה. תדע לך שהמחמאה הזאת מוקלטת.

דיבר על הגנת הסביבה, על דברים של איכות הסביבה, פחות שטויות על חמץ. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. חבריי חברי הכנסת, אדוני השר,

אני מכבד את ההחלטה של ועדת האתיקה,

ומסכים עם חבר הכנסת גפני שמדובר בחוק מיותר, ולכן אני רוצה לחלוק אתכם את החוויות שלי מיום רביעי האחרון. ביום רביעי אחרי הצוהריים כל חברי סיעת יש עתיד עזבו את מליאת הכנסת והגיעו לתל אביב כדי להיות לצד המפגינים למען הדמוקרטיה

בשלב מסוים,

אני יצאתי מהרכב וצעדתי לכיוון תחנת הרכבת סבידור. פגשתי בדרך, אני חושב, אלפי מפגינים מכל הגילים, מכל העדות, מכל שכבות האוכלוסייה, אלפי אזרחים שיצאו להפגין כי הם חרדים לעתיד הבית שלהם, מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית. על חלקם היה ניכר הלם מהאירועים האלימים בקפלן. חלקם, כולל עיתונאים, אגב, כאבו את המכות שקיבלו. ראיתי תל אביב שונה, תל אביב סוערת,

ואז נזכרתי כי דקות לפני שעזבנו את המליאה ראיתי את שר הטיקטוק והפיתות בן גביר נכנס לכאן, מרוצה וזחוח, וראיתי חברי כנסת ושרים מהליכוד מקבלים אותו בחיבוקים נלהבים. בשעה הזאת בתל אביב רימוני הלם כבר עפו, באופן לגמרי רנדומלי, לכיוון הקהל, וכבר נשפך הדם הראשון של המפגינים. זה קרה כמובן בעקבות הלחץ של פעיל כך האלים, שחדר לחפ"ק המשטרה כדי לחמם את האווירה. היו פה אנשים שהיו מאוד מרוצים מהאירועים.

וראש הממשלה, שרק לפני חודשיים נשבע להיות ראש הממשלה של כולם, הראיתם את פרצופכם המסית, אותו ראש הממשלה שבערב,

השווה את המפגינים הפטריוטים לפורעי החוק בשטחים ששרפו כפר ערבי. אני רציתי לומר לחברי הקואליציה שהם צריכים להתבייש על האירועים האלה, אבל הבושה מתה בחלק הקואליציוני של הבית הזה ומקום קבורתה לא נודע. אבל אנחנו כאן בשם האנשים האלה שהתלהבתם כאשר הרביצו להם ברחובות. אנחנו כאן בשם הרוב הישראלי השפוי, הסביר, המוסרי, שיודע היטב כי האמת שונה מהשקר ויש הבדל גדול בין לבן לשחור. הרוב הישראלי הזה לא ייתן לכם לבצע את ההפיכה המשטרית הבלתי-חוקית.

תודה רבה. חבר הכנסת עידן רול, בבקשה, ולאחר מכן חבר הכנסת דוד אמסלם. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, בגלל שכולנו פה המון שעות בקדנציה הזאת, רציתי לעשות את חלקי כדי לעדכן את כולם. אני הולך לעשות מבזק של סדר עולמי, למי שלא יוצא לראות. אני אעשה לכם קצת סדר בכל ההריסות שעשו בזירה המדינית בחודשיים בקושי שיש פה ממשלה. אז סדר עולמי, מתחילים. זה התחיל מרצף גינויים של ארצות הברית. מי שבקי בדיפלומטיה ובאמריקאיות יודע שכל מה שקורה פה בשבועות האחרונים הוא חסר תקדים. מעולם לא התבטא נשיא אמריקאי בצורה כזאת על ישראל. מעולם לא גינה דובר הבית הלבן בצורה כל כך חריפה. מעולם לא דיבר שגריר ארצות הברית, תום ניידס או כל אחד שקדם לו, לבטח לא תום ניידס, אחד השגרירים היותר-אוהדי ישראל שהיו לנו מטעם ארצות הברית, בצורה כזאת על הממשלה ועל שרים בממשלה. בשבוע האחרון הממשלה המסוכנת,

זו הממשלה הכי כושלת בתולדות מדינת ישראל, היא הצליחה להסתכסך עם גרמניה, צרפת וארצות הברית. כל שלושת הגינויים הם גינויים שאני לא זוכר,

הסאבטקסט, דיפלומטיה,

מפרציות זה שבוע שעבר. אבל שתבינו שזו יריית הפתיחה. ברגע שצרפת סימנה ואמרה אנחנו יורדים מהגדר עכשיו,

שבאיחוד האירופי מחכים על הגדר, מנסים לראות לאן הולכת ההפיכה הזו. עכשיו אתם רואים שלאט-לאט כולם באים ואומרים מה המחיר של הדבר הזה. ברגע שגרמניה, המעצמה הכי גדולה באירופה, ואחריה צרפת, הביעו את דעתן בצורה כל כך חריפה, מאוד מאוד ברור לאן הולך כל העניין הזה. צריך להבין, לכל אותם גיבורים שעושים פה אבו עלי כל הזמן בקואליציה, כי הם לא מבינים כלום: דיפלומטיה זה עולם של סאבטקסט. דיפלומטיה זה להגיד מעט, להתכוון להרבה. לאחרונה כל הדיפלומטים זונחים את הדיפלומטיה, ופשוט אומרים מה הם חושבים על ישראל ועל הממשלה החדשה שלה, וזה צריך להיות סימן מאוד מדאיג. לפני שנה ומשהו היינו במקום מדהים גם עם ארצות הברית וגם עם האיחוד האירופי. הנשיא ביידן הגיע לישראל וחתם על אמנת ירושלים, והאיחוד האירופי חידש איתנו, לראשונה מזה שנים, את מועצת האסוציאציה, שבעצם שמה אותנו במקום מדהים מבחינת סחר ושיתופי פעולה עם האיחוד האירופי. קצת יותר משנה אחרי ופחות מחודשיים של ממשלה, אנחנו מוצאים את עצמנו מגונים מקצה לקצה באיחוד האירופי, מקבלים גינויים חריפים אפילו יותר מהרגיל באו"ם, וארצות הברית מסמנת לנו קו אדום, מה זה קו אדום?

צריך להבין, לכל אותם גיבורים בקואליציה שבאמת לא מבינים, נא לסיים. לא מבינים על מה הם מדברים, אנחנו לא מבינים ולא עשינו כלום? לא, אתה אמרת שלא עשית כלום. חלקכם עשיתם. אתה ספציפית, כולכם לא מבינים.

אני לא דוגמן, אני עבדתי קשה בחיים שלי. אני עבדתי קשה מאוד בחיים שלי. כנראה עשיתי קצת יותר. אז לכן תיכנס קצת לגוגל, אני לא דגמנתי.

בכל מקרה, נא לסיים, חבר הכנסת רול. משפט לסיכום. צריך להבין, אומנם ארצות הברית לא תחתוך פתאום את היחסים איתנו, אבל יש סל כלים מאוד נרחב שבאמצעותו היא מסייעת לישראל, וסל הכלים הזה הולך ומצטמצם, ולצערי עוד עלול להצטמצם בצורה מכאיבה, אם הממשלה הזו לא תתעורר.

חבר הכנסת דוד אמסלם, בבקשה. אתה מרשה לי? אני לא יודע, היום בארץ אם אתם מרשים או לא מרשים, לא משנה כמה, כמה רגשי נחיתות,

כמה רגשי נחיתות. אוה, אמסלם עולה.

מה השעה, אמסלם? סימון, עכשיו 22:18. לא הבנת, יש לי שעון, כבר הטמעתי אותו בפנים. הרולקס בפנים. הרולקס עובד. כן, עובד, אל תדאג.

אל תדאג. הרצנו, אל תדאג, אמר הדג.

הרי אתה ניכסת לך את כל הלהט"בים במדינת ישראל,

אני מייצג אותם, אדוני. כאילו אין אצלנו להט"בים, אין לנו כלום. יש, אבל, אין לנו ילדים, אין לנו נכדים. כל הלהט"בים בשמאל. אנחנו לא נדאג להם, אתה תדאג להם. למה אתה מצביע נגדם?

אתה מבין את החוצפה שלך? למה אתה מצביע נגדם?

מעולם,

אני מתחייב, דרך אגב, שלעולם אנחנו לא נפגע בזכויות שאני מאמין בהן,

כמו של כל בן אדם. הזכות להפוך להיות אבא זו לא זכות שאתה מאמין בה? אנחנו נתווכח עליה אחרי זה, על מה המושג של פונדקאות.

איך אתם יודעים להנדס מילים,

להנדס

הצבעתם נגד אימוץ. בואו נמשיך. לא זה הנושא. חברי הכנסת. הצבעת נגד אימוץ?

אדוני היושב-ראש, דרך אגב, למה לא הבאת את החוק

תראו, רבותיי, בחודש וחצי האחרונים אני רואה בטלוויזיה דברים איומים ונוראים, ואני לא מאמין. אני רואה שהמדינה נחסמת בין פעמיים לשלוש בשבוע. למה? כי בא להם להפגין, לעצור את המדינה. איך אמר לפיד? יש מישהו שאולי מת בדרך, יש איזה חתן שפספס את החתונה שלו, יש סבא שלא הגיע לברית, אבל אותם זה לא מעניין. הם מכים שוטרים, אז מה? איך אמרה מרב מיכאלי? לא נורא. לנשוך שוטרים? שטויות. אמסלם, אתה כבר 30 שניות עובד עלינו.

אתם אפילו, רק שנייה, מה השעה? הם מפריעים לי, אדוני היושב-ראש. מה השעה, אמסלם?

22:22. כשמפריעים אני עוצר. איפה השעון? אני השתלתי אותו בפנים, שלא תיקחו לי אותו. עצרתי כרגע, כי אתם מפריעים. גם אצלכם אותו דבר. אני רואה תקיפת שוטרים. אני רואה מחסומי לחץ. מחסומי לחץ, כשהיינו מביאים אותם פה לעירייה,

תראה איזה סדר מופתי. חבר הכנסת דוידסון, אני צריך לעצור את השעון,

מחסומי לחץ נזרקים על שוטרים. אף אחד לא יעצור את השעון של דודי אמסלם. אנחנו רוצים, כל זה לא עבירות פליליות, מה פתאום,

אלה אנשים נאורים, קוראים שירה. לכם אנחנו קוראים אנרכיסטים? לסגור את כביש 1 להם קוראים אנרכיסטים? לא. לאנשים ששורפים בתים קוראים

סגרתם. באה אשת ראש הממשלה להסתפר.

מה הוא אומר? 5,000 איש בחוץ.

זה היו קרטונים. אמרתי, ההייטקיסטים עשו קרטונים ושמו.

שנייה. מה אומר עו"ד גונן בן יצחק? זה אחד המסיתים הגדולים. אתה לא תאמין, הרב גפני: מה היה לה לחפש בתל אביב? מה עשיתי למוחרת? הלכתי למשרד הפנים, אמרתי: חבר'ה, אני מבקש דרכון לתל אביב. זה שלהם.

אסור לנו להיכנס לתל אביב בלי אישור של השמאלנים. תבינו לאן הגענו. מה יש לה לחפש בתל אביב, לאשת ראש הממשלה? אתם מבינים? שמאלנים בוגדים, אתם. תראו, רבותיי, אני רוצה להקריא לכם משהו קטן.

לעשות גוונים לוקח שלוש שעות, זה בדיוק

שלא נמות טיפשים. איך אמר האדמו"ר הגדול, הדגול שלכם, אהרן ברק? "חופש ההפגנה אינו חופש לעצור את המדינה".

הוא ישב במעצרים ועצר ילדים במעצר עד תום ההליכים. לא כמו היום, שופט בבית משפט השלום, רואה מפגין, באו אליו היום להארכת מעצר, הוא אומר: הבחור הזה,

יש לו תואר שני, הוא עם משקפיים, לא נראה לי שהוא מסוכן.

יש לו רולקס ומרצדס, דרך אגב. והוא גם אשכנזי.

רולקס,

לא משנה שאחד עם משקפיים נשך שוטר. מה חשובות העובדות? הוא לא יכול בדמיון שלו. איך נעצור אותו? הרי הוא בא, מגן עלינו. אנחנו בקבוצה שלו. אתה מבין מה אמר מזוז? מזוז אמר, אני מקריא לכם, תסיים. הוא איים: עד 20 שנות מאסר לחוסמי כבישים.

דרך אגב, הנחה את המשטרה לעצור את כולם, אבל מי יעצור, בהרב? הגב' בהרב?

ממנה מצפים לעשות משהו? אז פרקליט המדינה עובד בשירותכם, היועצת המשפטית עובדת בשירותכם. אתם מיניתם אותו. איזה בכיינים אתם.

אתם מבינים לאיזה כאוס הגענו? חבר הכנסת אמסלם. עוד שני משפטים, ברשותך. משפטים לסיום. והגדילו הטייסים. גם נגד הטייסים יש לך?

שנייה. אני רוצה לומר משהו חשוב עכשיו, סימון. משפט לסיכום. אני קורא: 40 טייסי מילואים, לא להתייצב לאימונים.

חלופי?

כשאויבי ישראל רוצים לחסל אותנו, הם לא מבחינים בינינו, אבל 37 טייסים החליטו לא לבוא להתאמן. כאן נחצו קו אדום ובורדו ביחד. נא לסיים, דודי. צריך להבין, אצלנו בימין, תודה.

גם כשהיה גירוש, אף אחד לא החליט לסרב. תודה רבה.

אני 20 שנה עשיתי מילואים, ומעולם לא חשבתי לא ללכת למילואים.

לא משנה מה קורה.

אני רואה שאתם לא מתביישים. כשאני אומר, תודה רבה. שאנחנו בבעיה מול האליטות, זאת הבעיה. יש בעיה בהסברה, זה לא חוק כזה, חוק אחר. חבר הכנסת אמסלם. השאלה היא, אמרתי, מי מנהל את המדינה, האם האליטות, זאת הבעיה, אף אחד. איך אמר שליין? מה, בלי האליטות אפשר לנהל?

מי יטוס במטוסים, דודי אמסלם? אתה מבין? לא מתביישים. גזענים. למה לא מינו אותך לשר?

אנחנו נלמד אתכם מהי דמוקרטיה. למה אתה לא שר?

דרך אגב, בקצב הזה, אתם תוציאו הצעת חוק שאנחנו גם לא יכולים להצביע.

זה הכיוון שתלכו אליו. למה לא מינו אותך לשר?

אנחנו נוביל רפורמה, תודה. כדי שמדינת ישראל תהיה מדינה דמוקרטית,

לא דיקטטורה שיפוטית. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. תנוח דעתך. נשב פה הרבה זמן, אל תדאג, נאור. מאי, כמה זמן לוקח לעשות

ביקום המדומה, הקואליציה הזו מאשימה אותנו שאנחנו פעילי BDS,

במציאות מי שמפיקה חומרים לתנועת ה-BDS העולמית היא שרת התעמולה גלית דיסטל אטבריאן, שתנועת ה-BDS לקחה סרטון

מה שברור לי הוא שנפלתם על הדור הלא-נכון. מאות אלפי ישראלים וישראליות שנחושים להילחם על העתיד שלהם ושל ילדיהם לא יפסיקו. לא נפסיק לצאת לרחובות ולמחות נגד ההפיכה המשטרית ובעד ישראל יהודית ודמוקרטית. לעולם לא נוותר.

ולגבי שאלתך, שרת התעמולה, היחידה שמפיקה סרטונים ל-BDS זו את. אתה BDS או

בלי לערוך בכלל, ושידרה אותו לכל העולם.

ואתה מוצא את עצמך איתם? עם ה-BDS? את מוצאת אותם איתך. את מפיקה חומרים לתנועה, הם לוקחים אותם ומפיצים אותם, אז מי שמצטרף ל-BDS, גברתי,

את.

את פוגעת בתדמית ישראל בעולם. את פיגוע הסברתי, ומוטב שתסגרי את משרדך בהקדם האפשרי, כי כל שנייה שאת שם, זה נזק איום ונורא לישראל. תודה רבה. חברת הכנסת מרב מיכאלי, בבקשה. אתה לוקח יד ביד את ה-BDS? זה מופרע.

ה-BDS תוקף את ישראל, אני מגינה על ישראל ואתה מוצא את עצמך מזדהה עם ה-BDS? אני מזדהה? את הפקת סרטון, ה-BDS לקחו אותו והפיצו אותו. ה-BDS לקחו אותו והפיצו

בדרך כלל הם, הכול בגלל הסרטון של גלית דיסטל? חבריי חברי הכנסת, חברותיי חברות הכנסת,

לאן גברתי? הבן שלי מאושפז פה. תיק, בבקשה. אין לי נשק, אני ממהרת נורא. בשביל נשק יש לנו מגנומטר, אני צריך לבדוק משהו אחר. מה יש פה בשקית? אוכל לבן שלי. בהכשר בד"ץ? אני יודעת? זה כשר, תסתכל.

אפונה?

זה קטניות, זה לא כשר. אדוני, אנחנו ספרדים. אה, אני מצטער, הרב של בית החולים אשכנזי. את צריכה לזרוק את זה. אני חייבת? בסדר, אני אזרוק. אני יכולה להיכנס? אני מצטער. עכשיו בדיוק 16:00, אז הכניסה כבר לא מעורבת, אלא לגברים בלבד. רק גברים יכולים להיכנס? 16:00 22:00 רק גברים. אבל את יכולה להיכנס מהכניסה האחורית. אל תדאגי, ייתנו לך שם כיסוי ראש. למה אני צריכה כיסוי ראש?

אמרת שיש לך בן. את אישה נשואה, לא? וגם ייתנו לך משהו לכסות איתו את המרפקים. אדוני, הבן שלי מאושפז לפני ניתוח. נו, את לא רוצה שהוא יבריא? את יודעת שלבוש צנוע ירפא אותו. קדימה, כניסה אחורית, בהנחה שאת לא בנידה. סליחה, זה לא העסק שלך. אני רק ממלא אחרי ההוראות.

את צריכה להביא אישור מבית הדין הרבני להיכנס. פיקוח נפש, אדוני המאבטח, הבן שלי לפני ניתוח.

אני דואג לפיקוח הנפש העדינה של רב בית החולים.

אם בטעות, כשתעלי במדרגות תיגעי במעקה והרב ייגע במעקה אחרייך? מאה אחוז. אני אעלה במעלית. אז יהיה ייחוד במעלית, חס ושלום, חס ושלום. רחמנא ליצלן. את תעלי במדרגות בלי לגעת במעקה ובלי האפונה, עם כיסוי ראש ומרפקים, אבל רק אחרי שתביאי אישור מיוחד. אדוני, אבל הבן שלי. אבל אלה ההוראות, גברתי. עכשיו את חייבת ללכת, כי אני רואה שגברים רוצים להיכנס. בכל זאת, את יודעת, גברים.

שלטון אנטישמי, כמה אפשר לייצר שנאה?

לשם לוקחת אותנו הממשלה הזו, חברות וחברים.

אם לא ננצח בימים אלה, אנחנו נקום למדינת ישראל אחרת לגמרי. אסור לנו להגיע לשם. תודה רבה.

מדינת ישראל כזאת לא קיימת, אבל בשם ההפחדה מותר לעשות הכול, מותר לשקר, מותר להפחיד, מותר להוציא את דיבת הארץ רעה, מותר לסרב, מותר לקבל לגיטימציה לזרוק אבנים, אבל הכול בסדר.

בסך הכול אתם רוצים שלטון.

למפלגה שלך.

מנדטים לארבעה, ואתם בדרך לאפס. תחשבו, לא לעורר שנאה, לא, שקרן, שקרן, שקרן, שקרן. אתה שקרן.

מארבעה לאפס, ואתם בעקבותיה. מה אתה עושה לי ככה? מה בעקבותיה? שקרן,

איזה שקרן. סליחה, זה לא הומוגני, מה אתה מחייך ומשקר? לפני שנייה עשית לנו הרצאה על מוסר,

צריך לחקור אותך במח"ש.

בליאק, אתה רוצה לקפוץ על שולחן? אין כבר מח"ש.

סגר את מח"ש. שקרן. אלקין, אתה מוכן להסביר למר קג"ב שגם בברית המועצות לשעבר לא היה מח"ש והיו חוקרים את השוטרים על ידי השלטון? זה החוק שהוא מעביר עכשיו. תסביר לו את זה, הוא לא מבין את זה. זה בסדר. לא קראתם אותו. אני יודע, זו טרחה, זה גדול, זה קשה. זה עמוד אחד, זה קשה עליכם.

חבר הכנסת סעדה, אתה מפריע לי לנהל את הדיון. תסתכל, אתה מושך עוד עשר דקות כל פעם. זה לא לעניין. אתה מעכב את כולם, רוצים בסוף להתקדם.

יש עוד חוק אחד היום, ומחר יש תענית אסתר.

אנשים רוצים להספיק ואתה מושך את הדיון. אתה עושה פיליבסטר לקואליציה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. גברתי השרה, חבריי חברי הכנסת, אדוני יוזם החוק ויושב-ראש ועדת הכספים, קודם כול, אדוני היושב-ראש, זה התוצאה של מה שקורה. זה הנורבגי. כשיש נורבגי בכזה היקף, אז גם להיכנס תוך צעקות בדיון כזה במליאה, זה כבר רווח בפריימריז עתידיים, ולכן חבר הכנסת משה סעדה עושה נכון כשהוא מקפיד להיות כאן ולהתערב בדיון, כי בסוף התחרות שלו עכשיו היא מול 30,

זה לא דבר קל, אל תזלזלו בזה. אלקין, אלקין, זה עבודה קשה, ולכן הוא כאן.

שלא לדבר על כך שבסוף הרי גם מינו מספר מסוים של שרים ושרות שאין להם בדיוק מה לעשות, אז ההזדמנות היחידה שלהם לבלוט בפריימריז זה להיות שרה להסברה ולקריאות ביניים במליאה, אחרת אין להם מה לעשות. אלקין, אלקין, אליכם. אל תתפלאו על מה שקרה פה, תענה לי אתה שאתה צוחק עלינו. חבר הכנסת סעדה. יש לך מים?

אל תתפלאו על מה

תנסה להתאפק, תנסה להתאפק. אני רציתי לדבר דווקא לאחר ההערה, בעקבות הדברים שהיו כאן.

אדוני היושב-ראש, נדמה לי שזו כבר פעם שנייה שאתה יושב היום בדיון שבו שרים ושרות קוראים קריאות ביניים. זה כנראה הופך למסורת. אני מציע לנשיאות,

כסגן יושב-ראש וכחבר הנשיאות, לקיים על זה איזשהו דיון ואולי לרענן את זיכרונם של שרים ושרות. הם פנו אליה באופן אישי, זאב. לפי הנוהג, זה לא משנה. שרים, חבר הכנסת כץ,

גם כשאני נאמתי והייתי פונה אליך באופן אישי היית עונה.

חברי כנסת עונים.

אם הם רוצים לדבר, הם יכולים לעלות לדוכן בכל רגע נתון, מותר להם. ראינו שרים שדיברו גם בקדנציה הקודמת. רגע, ואם זה שר שאין לו מדפסת? מותר להם. ואם זו שרה שאין לה תיק? גם שר שאין לו מדפסת, אף כוח עליון לא יקרא קריאות ביניים, חבר הכנסת דוידסון. בכל זאת, אנחנו התכנסנו כאן בשביל חוק החמץ, כי ככה, בשקט בשקט, מעבירים כאן, במקביל לחוקים הזויים שקשורים ברפורמה המשפטית, חוק שלכאורה, כפי שהתבשרנו כולנו הערב, ודווקא יוזם החוק אולי ידע לספר לנו משהו שאנחנו לא יודעים אני לא מסוגל לדבר כך. אני לא שומע את עצמי. השרה, רגע, מי פה תורן? אני מציע לאדוני לפזר אותנו ולכנס אותנו ב-09:00. מי שר תורן? אין שר תורן. יש מעט שרים בממשלה. יש מחסור בשרים תורנים. אז תקראו לשר אחר. אבל בינתיים את מנהלת איתם דו-שיח. אין תיקים, אין מדפסות, אין כלום. עכשיו גם מים אין. חברי הכנסת, זה לא מכובד. חבר הכנסת דוידסון, זה לא מכובד. השרה מאי גולן מעולם לא התלוננה שאין לה מדפסת. זאת שרה אחרת. מאי גולן לא צריכה מדפסת,

אל תאשימו אותה בבעיות של שרה אחרת.

הינה, יש לה מדפסת. את יכולה להשאיל לשרת ההסברה את המדפסת, וההסברה הישראלית תסתדר סוף-סוף. תשאילו מדפסות. פעם אמרו: תהיו כחלונים, היום ראש הממשלה יגיד לכם: תשאילו מדפסות אחת לשנייה, וההסברה הישראלית תסתדר. בכל זאת, בחזרה לחוק החמץ, אדוני היושב-ראש. ב-20 שניות. התקיים דיון, אושר חוק בקריאה הראשונה ויעלו אותו עוד מעט להצבעה, ומתברר שאף אחד לא קיבל עד היום חוות דעת מקצועית מאנשי המקצוע של משרד הבריאות לגבי החוק הזה. התבשרנו יותר מזה, שאם נכון הפרסום הערב בחדשות 12, רוב בכירי משרד הבריאות נגד החוק וחושבים שהוא לא נכון. מה זה מעניין אותם? אבל מחוקקים פה חוק בוועדת הבריאות שעוסק בנושא של בתי חולים, ועדיין אין שום חוות דעת כתובה, מקצועית, של משרד הבריאות, כשכל הטיעון לקחת לוועדת הבריאות,

הרי היה בגלל שזה עוסק בנושא בריאותי. אז אנא מכם, אדוני יוזם החוק, אדוני יושב-ראש הקואליציה. כמה אפשר להיות במתח מהנסיעה שלך בשבת עם בנט לפוטין. מה נגמר עם זה? איזה בנט, זה יולי. חבר הכנסת גפני, אם מעניינת אותך הנסיעה הזאת, אני בשמחה אשתף אותך במה שאפשר לשתף. אבל אם זה הטיעון, אז כנראה שאתה יודע היטב מה יהיה כתוב באותה חוות דעת של משרד הבריאות, תודה רבה לחבר הכנסת אלקין. ולמה ממלא מקומו של שר הבריאות האמיתי עושה הכול כדי שחוות הדעת הזאת לא תצא ושהכנסת תאשר חוק, בלי לשמוע מה חושב המשרד שהוא מפעיל את בתי החולים. תודה רבה לחבר הכנסת זאב אלקין. חברת הכנסת מירב כהן, בבקשה. חשבתי, מרב מיכאלי. אגב, חבר הכנסת אלקין, השרה מירב כהן, קראנו לך שרה. על זה נאמר, יורדים עד לתהום. חבר הכנסת אלקין, אני רוצה לעדכן אותך שאנשי משרד הבריאות היו בכל דיוני הוועדה והם הביעו את דעתם המקצועית. הכול בתיאום איתם. מה זה משנה העובדות? לא משנות העובדות. שום דבר לא מעניין אותם, שום דבר. רק להפחיד, רק לייצר פחד, ועוד בערב חג הפורים. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת הזו כדי להודות למפגינים והמפגינות המדהימים, שעברו עליהם ימים קשים ביותר עם אלימות. קראו להם אנרכיסטים, קראו להם בוגדים,

אבל הם אנשים שבאו עם המשפחות שלהם,

עם דגלי ישראל, ויתרו על ימי עבודה, ויתרו על פרנסה, כדי להיאבק על המדינה שכל כך יקרה להם, כדי להיאבק על הדמוקרטיה הישראלית, ועשו את זה למופת, ללא אלימות, ללא הקצנה, ללא חסימת כבישים. עם הרבה מאוד אהבה למדינת ישראל.

לא לפני הרבה זמן, היה פה חבר אופוזיציה אחד שאמר: בדמוקרטיה חוסמים כבישים. זה לא נעים אבל לא נורא. זה עבירה.

רצה הגורל ואותו חבר אופוזיציה הפך להיות השר שאחראי למשטרה,

מה שרואים משם לא רואים מכאן. להיות שומרי חוק, מותר להיות שומרי חוק. התהפך לגמרי.

מתי אמרת את זה על חרדים? הוא יושב בשקט.

אחרי 24 שעות הוא מוציא תגובה רפה. אתם לא מתביישים להפוך את משטרת ישראל לגוף פוליטי? אין לכם שום גבול? אז אני מתנצלת בפני המפגינים והמפגינות, ושידעו שבעבורנו הם מעוררי השראה, הם הגיבורים שלנו, ובזכותם אנחנו ננצח.

השוטרים שלנו, שזורקים עליהם אבנים, מה איתם? תודה רבה לחברת הכנסת מירב כהן. בזכותם ננצח ונציל את מדינת ישראל מחבורה של קיצוניים, השוטרים.

תגידי מילה על השוטרים. שחטפו אותה. תודה רבה.

הבטחתם להם מלחמה ביוקר המחיה, הבטחתם להם ביטחון אישי, הבטחתם להם להיאבק בטרור.

משפט נתניהו, מהומות נתניהו, הוצאות משפטיות לנתניהו. כלום, שום דבר מההבטחות שלכם לא מתממש. תודה רבה לחברת הכנסת מירב כהן. העברתם תקציב מדינה שאתם צריכים להתבייש שהעברתם אותו, בלי שום בשורה, בלי שום עזרה לחלשים, בלי שום עזרה לפריפריה. הכול סיסמאות ריקות מתוכן. תודה רבה. חברת הכנסת שלי טל מירון,

הכיסא 180 מעלות במטוס, לא 170, 180 מעלות. אם זה פחות מ-175 זה לא עובד. כמו בעגלת תינוק, זה חייב להיות 180, זה התקן. זחוחים כאלה. אתה מדבר על זחיחות, נו, באמת. אדוני היושב-ראש, הצעה, שי לחג לפורים, מראה לכל חברי הכנסת. אגב, אני, ומה יראו במראה שלך,

ואללה, תאמיני לי, אני מסתכל כל יום ומתבאס. חברי הכנסת. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, אני שמחה מאוד שאני עולה אחרי מירב כהן, כי דווקא מה שיש לי להגיד נוגע מאוד אליה כשרה לשעבר,

שעשתה עבודה נפלאה במשרד שלה. אז עשיתי איזה סיכום קצר של מה שעשתה ממשלת השינוי בשישים הימים הראשונים שלה אל מול הממשלה העכשווית. נתחיל בממשלת בנט-לפיד,

שיקום יחסי השלום עם ירדן, השתתפות ראשונה בכינוס הרשמי של האיחוד האירופי, מינוי 35 שגרירים לאחר תקיעה של כמה שנים, מדיניות חדשה מול רצועת עזה, תגובה לחמאס על כל בלון תבערה, הפסקת כניסת מזוודות הדולרים לחמאס, שיקום וחיזוק הקשר עם הממשל האמריקאי, סגירת הפרצה בנתב"ג לאחר יותר משנה, הסכם החלפת החיסונים עם דרום קוריאה ומניעת זריקת 700,000 מנות חיסון לפח, הקמת ועדת חקירה ממלכתית לאסון במירון, חוק מיסוי משאבי טבע, שנועד לשים סוף לתרגילים של חברות הגז והמחצבים שהתחמקו מלשלם את חלקן לציבור, זיכוי מס למתגוררים ביישובי עוטף עזה, שחיים תחת איום תמידי, תקציב מדינה שבמסגרתו תוספת שנתית של 300 מיליון ש"ח לשורדי השואה, בזכות מירב כהן, תקציבים לקהילה הלהט"בית, תקציבי שיא למאבק באלימות, תוכנית של יותר מ-2 מיליארד שקלים לתוכניות של התייעלות אנרגטית, השקעה בתשתיות ירוקות, הוספת תקנים לעובדי רווחה, תוספת שכר לעובדות הסוציאליות וגם הרפורמה בכשרות,

בואו נעבור להישגים של הממשלה הנוכחית בשישים הימים האחרונים: חוק דרעי, שמאפשר לאשמים מורשעים לכהן כשרים למרות פסיקת בג"ץ, פסקת התגברות של 61, שתאפשר לממשלה לחוקק כל חקיקה שהיא רוצה, רק בלי ביקורת של בית המשפט, ביטול עילת הסבירות, הפיכת הוועדה לבחירת שופטים לפוליטית, חוק שי ניצן, שנועד לפטר את חברי הדירקטוריון הקיים של הספרייה הלאומית, ושיעניק לממשלה רוב שם. חוק שיאפשר לנתניהו לקבל תרומות. בתי דין רבניים ישפטו בעניינים אזרחיים על פי דין תורה במקום בית המשפט. איסור הכנסת חמץ לבתי חולים בפסח, הפרדה בין נשים לגברים במרחב הציבורי, תיקון חוק כך שיותר להפלות נשים, להט"בים ואזרחים לא יהודים על רקע דתי, ערעור היחסים עם ארצות הברית, ואיך לא, הכפלת תקציב הביגוד. רגע, חכו לפאנץ', אתם לא מקשיבים לפאנץ'. הדבר הכי טוב שעשתה הממשלה הנוכחית עד כה זה לחנוך את שגרירות רפובליקת צ'אד ברמת גן. בהחלט הישג מרשים מאוד. יחי ההבדל הקטן. אז יש לכם המנדט לשנות את המציאות לטובה בשביל אזרחי ישראל, ומה אתם עושים? קורעים את העם, דורכים על מוסדות החוק, מבטלים את היסודות והערכים של המדינה. ממשלה בלי הישגים, ממשלה בלי לגיטימציה ציבורית, שכל מטרתה לערער על הדמוקרטיה הישראלית ולדאוג לנאשם בפלילים ולחבריו. תודה רבה. תודה לחברת הכנסת שלי טל מירון. ברשותכם, אנחנו רוצים להמשיך עם סדר הדוברים. חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח. חברת הכנסת שרון ניר, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת הנכבדים, אני תוהה לגבי סדר העדיפויות הלוקה בחסר של הממשלה הנוכחית. כשאיראן על סף פצצה גרעינית על פי דיווחי סבא"א, וכאשר הבטחות הבחירות היו טיפול בסוגיות הביטחון, הביטחון האישי, המשילות ויוקר המחיה, סדר העדיפויות שמונח לפנינו היום מעיד על כך שיש כנראה דברים חשובים יותר. היום עולה להצבעה הצעת חוק הנוגעת לזכויות החולה שלמרבה האירוניה, התבשרנו בתקשורת כי נציגי משרד הבריאות לא העבירו כלל חוות דעת מקצועית על אודותיו, אולם משום שמה שחשוב כרגע לממשלה זה להעביר חוק שכנראה לא נוגע בדיוק לזכויות החולה, אלא פוגע במישרין בחירויות הפרט, וכופה על כלל העוברים והשבים בבתי החולים אי-הכנסת חמץ. אני שואלת אותך, חבר הכנסת גפני, המציע: מה הטעם? למה לכפות? מדינת ישראל מתקיימת בהרמוניה ובסטטוס קוו. לא קראת? מדינת ישראל מתקיימת בהרמוניה ובסטטוס קוו שנים ארוכות, אני מבקשת בלי קריאות ביניים. קראת את ההחלטה של בג"ץ? מתוך הבנה, גברתי, אני אחכה. אני רוצה לשאול, אני שואלת שאלה את האזרחים שיושבים בבית עכשיו. גברתי, את תוסיפי לי זמן.

רשאי. בג"ץ ביטל. אז למה חוק? אם הוא כל כך רשאי, אז למה להפוך את האזרחים לעבריינים? חברים, חבר הכנסת גפני, המציע, מדינת ישראל מתקיימת בהרמוניה ובסטטוס קוו עד היום, למה לכפות? אם בג"ץ לא יתערב? מתוך הבנה שכבוד הדדי בין החלקים השונים בחברה יגרום לכך שממילא אזרחים נמנעים, נמנעים מהכנסת חמץ,

מטעמים של כבוד הדדי, חבר הכנסת גפני.

ולא מטעמים של כפייה דתית. נראה לי שהיא מסתדרת.

כשאני רואה את הצעת החוק שלך, חבר הכנסת גפני, שפוגעת בסטטוס קוו, ומבקשת לקבוע שכל אדם שנכנס לבית החולים ונושא חמץ בפסח יהפוך מייד להפוך עבריין לפי החוק. איזה עבריין? זאת הצעת חוק שתיצור בפועל, חברים. את ההפך הגמור. מעבר לכך, חבר הכנסת גפני, שמדובר בכפייה דתית, יש פה חוק שירחיק במודע אזרחים מהיהדות, מכיוון שזה בדיוק ההפך מיהדות מקרבת ומאחדת,

מה שאתה קובע, כדרכך בקודש, זה ליצור קיטוב בין חלקי העם. זה מה שתעשה עם הצעת החוק הזו, וחלילה תשניא את היהדות, שלי היא מאוד יקרה לכולנו. יתרה מזו, החוק יהפוך אזרחים מן השורה לפורעי חוק ולקרימינלים. ממש לא.

מה שאתם רוצים?

אז אל תעבירו אותה. תחשבו מסלול מחדש. תחשבו מסלול מחדש. זה מה שקובעת הצעת החוק. אני עברתי עליה. בתי החולים ניסו להגיע לפשרה. תתארו לכם מצב שסבתא שמגיעה לבקר את הנכד צריכה עכשיו לעבור בדיקת חפצים ייחודית לעניין

אני פונה לנציגי החרדים ושואלת: האם מישהו חס וחלילה כפה עליכם חילוניות? האם נראה לכם סביר שמישהו יפתח, חס וחלילה, חנויות בבני ברק או במאה שערים בשבת? נא לסכם. עקרון חיה ותן לחיות הוא עיקרון בסיסי שבו המפלגה שלי, מפלגת ישראל ביתנו, דוגלת. מדינת ישראל ובתי החולים הסתדרו מצוין עד היום הזה ללא החוק שלך, חבר הכנסת גפני. תודה רבה. זהו חוק מיותר, ועדיין לא מאוחר למשוך אותו. תמשוך אותו. תמשוך אותו. זה חוק שמפלג את העם.

רק זה חסר לנו. גם המפלגה שלך מפלגת את העם. תודה רבה. חבר הכנסת סימון דוידסון. חברים, יותר מדי התרעמות פה. אגב, אחר כך תוכלו לעלות ולהשיב. אם אין חיפוש ואם זה שומר על הסטטוס קוו ואין שינוי ממה שהיה, אז למה החוק? אבל אני אשאיר לכם להסביר את זה בסוף. אתם אומרים שלא כתוב, אבל כתוב בחוק, תקראו את החוק. מה זה הדבר הזה? לא נכון, חבר הכנסת סימון דוידסון. חברת הכנסת אורנה ברביבאי. חברת הכנסת אורנה ברביבאי. חברים, יותר מדי רעש כאן. תקראו את מה שיש בחוק. חבר הכנסת יבגני סובה. תודה. לא,

אבל הם אומרים שחור על גבי לבן, שיפרסמו נהלים של הכנסה,

מה, מנהל בית החולים יקבע מי, תודה. אני מבינה אותך, אבל, חברת הכנסת אורנה ברביבאי, בבקשה. הם כבר סיכמו נהלים של הכנסה, נו, מה,

יש פה שרה. איפה היא? בבקשה, פה, מאי גולן. חבר הכנסת

אנחנו לא בשיעור עכשיו. בבקשה, שלוש דקות לרשותך.

אבל אני לא מצליחה

חבר הכנסת גפני, אנחנו רוצים לאפשר לחברת הכנסת ברביבאי לדבר. תוכלו אחר כך לעלות ולהתייחס. שלוש דקות לרשותך, בבקשה.

אני החלטתי לעלות לדבר הערב אחרי שקראתי את הציוץ הנבזי של שרת התעמולה, שהחליטה לצאת נגד הטייסים שמשרתים בצה"ל. אני חייבת להקריא אותו, כי הוא כל כך מרושע, כל כך נבזי, כדי שאני אוכל גם להגיב על מה שהיא כתבה.

היא כותבת, גברת שרת התעמולה מטעם עצמה.

הכנסת נאור שירי, חברים, אתם רוצים לדבר?

תיתנו לי לדבר.

שרה התעמולה הנבזית הזאת כותבת באופן הבא: "טייסים על תנאי הם לא פטריוטים. לא מלח הארץ. לא ציונים. לא מטובי בחורינו. לא אנשים נפלאים. לא עמישראל. טייסים שמתנים את ביטחון האזרחים בתוצאות הבחירות הם נפולת,

בבקשה. אני אוסיף לך זמן. אי-אפשר לנהל כך דיון,

וחבל גם שאתם לא שומעים את הדברים החשובים. אני אקריא מהתחלה. נתחיל מהתחלה. בבקשה, אני מוסיפה לך זמן.

גברת שרת התעמולה,

שרה מטעם עצמה, שהעזה לכתוב בכזאת נבזות את הטקסט המרושע הזה: "טייסים על תנאי הם לא פטריוטים. לא מלח הארץ. לא ציונים, לא מטובי בחורינו. לא אנשים נפלאים, לא עמישראל. טייסים שמתנים את ביטחון האזרחים בתוצאות הבחירות הם נפולת של נמושות. לא מעניין אותי מה הם עשו למען המדינה, גם סייעות לגננות עושות לא מעט למען המדינה. בזה להם אחד אחד". ואני שואלת את החוצפנית הזאת, שמשרתת בממשלה, שנמצאת בממשלה, שמחציתם כמעט לא ביצעו שירות צבאי: איך את מעיזה לכתוב את הדברים הנוראיים האלה? הרי אין מושג, לי אין מושג מה הדעות הפוליטיות של אף משרת בצבא. הייתי עשרות שנים בצבא. מעולם לא ידעתי איזה פתק שם מישהו בקלפי, זה לא היה חלק מהמיון שלו, מהזהות שלו, משום דבר אחר. את מי שירתו הטייסים האלה, החיילים האלה, המשרתים האלה, בכל ממשלות הימין? זה פעם עניין אותם? לקרוא להם נפולת של נמושות? על מה, על הכאב הגדול שהם מבטאים? אני כמובן קוראת נגד סרבנות מכל סוג שהוא. אנחנו מאותגרים מאוד בכל היבט ביטחוני, ואנחנו חייבים כולנו לשרת, כל אחד בתורו. אבל אפשר שלא להבין את הכאב הזה שהם מייצגים? ומי, שרת התעמולה מטעם עצמה? לא ברור לנו שאם הם אומרים את הדברים האלה, מישהו צריך לעצור רגע את הטירוף שאחז בו ולשאול לאן הוא מדרדר את המדינה הזאת? לאן הוא מדרדר את ביטחון המדינה? לאן הוא מדרדר את האנשים שהמחויבות המלאה והמוחלטת שלהם לסכן את החיים כדי של אחד מאיתנו יוכל לחיות פה? לאן המדינה הזאת רוצה ללכת? לאן הממשלה מובילה את כולנו? אני אומרת לכם, על הדברים האלה לא יעברו לסדר-היום. העובדה ששרת תעמולה בממשלת ישראל מוכנה לגנות ככה לובשי מדים,

שרובם,

מתנדבים, ואף אחד לא יכול להכריח אותם לעשות שירות מילואים. כשראש הממשלה פה מדבר על איראן ועל האיומים ועל הזרוע הארוכה של צה"ל, מי יעשה את זה? מי אתם חושבים שישרת את המדינה? מי יהיה מוכן לעשות משהו מעבר, כשהחוזה בין אזרח למדינה במדינה דמוקרטית מופר בצורה כל כך בוטה?

כשחיילים הולכים לבצע משימות וידעו שלא יהיה מי שיגן עליהם, כי אין מערכת משפט. כשמישהו יצטרך לייצג אותם, לא תהיה מערכת משפט עצמאית שתהיה מקובלת בעולם כמערכת משפט לגיטימית. תחזרי בך, גברת שרת תעמולה, מהדברים הנוראיים שאמרת. גם אני מכבדת את הסייעות בגן, תאמיני לי, ואם הממשלה שלכם תהיה מספיק רצינית, היא גם תקדם אותן כמו שצריך. זעקנו רבות למענן. אבל להשפיל את המשרתים בצבא, לקרוא להם בצורה כל כך בוטה ומגעילה, כי נגמרו לך המילים להסביר את הכישלון הצורב של ממשלה, שנמצאת פה כולה חודשיים ומפרקת מערכת-מערכת, את המשטרה, את הצבא, את גופי הביטחון בכלל, בצורה כל כך דוחה, באמת ובתמים, קחי את המילים האלה בחזרה ותתנצלי מעומק ליבך. אחרת באמת כולנו נשאל את עצמנו מה אנחנו עושים פה, ואיך אנחנו יכולים להצדיק את הקיום שלנו, כשאנחנו לא מעריכים את כוחות הביטחון.

תודה רבה, חברת הכנסת אורנה ברביבאי.

ככה זה כשאולי את לא נמצאת במקום שאת מבינה את המשמעות של הטייסים ששומרים לך על הבית. כנראה שכשאת עסוקה בלשרת את העריץ, אז את מאבדת את הצפון. ויכול להיות באמת שהיינו מאבדים את הצפון אם לא הטייסים ולא הלוחמים שהיו שומרים עלינו יום-יום, לילה-לילה. חבר הכנסת רון כץ.

אין שרה. אין שרה. היא שם, היא יושבת שם, חברים. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. כנסת נכבדה, התכוונתי לדבר על מה שמעסיק את מדינת ישראל בתקופה האחרונה, הרפורמה הזו, שאתם קוראים לה ההפיכה המשפטית, הנוראית הזו. אבל אי-אפשר שלא לעצור רגע ולראות מה קורה פה ומה קורה במדינה, וגם את זה אתם לא רואים. אי-אפשר להחליף פה משפט בלי שאנשים יריבו גם פה, אי-אפשר לעבור פה שתי שניות בלי שאנשים יתווכחו. אבל זה לא מעניין אתכם. טייסים אומרים לכם: אנחנו לא מוכנים להטיס את ראש הממשלה ורעייתו למסע בזבוזים. מה אתם עושים? נפתח את זה לחברות זרות. מה לעשות, אי-אפשר לפתוח את זה לחברות זרות.

אתה יודע למה אי-אפשר לפתוח את זה לחברות זרות?

אתה יודע למה אי-אפשר לפתוח את זה לחברות זרות?

גם לחברות ישראליות שהן לא אל על אי-אפשר לפתוח את זה. אתה יודע למה, אופיר? אני אגיד לך למה, כי לחברות האלה אין בואינג 777. לא,

אתה יודע, היום בדקתי. אמרתי: אולי זה איזה צורך צבאי, לא יודע כבר מה זה. אבל יש לנו פה רמטכ"לים,

ושאלתי אם יש איזה הגנה מיוחדת. הרמטכ"ל לשעבר, יש איזה הגנה מיוחדת בין שני המטוסים?

אין הגנה מיוחדת. מפיו של רב-אלוף לשעבר אני לוקח את זה כעובדה מוגמרת. אז הלכתי ובדקתי עוד. אתה יודע מה בדקתי, אופיר?

אתה יודע מה ההבדל בין המטוסים? זווית הכיסא.

ההבדל בין המטוסים זה שבבואינג 777 אפשר להביא את הזווית של הכיסא למצב של מיטה, ובמטוס השני צריך, חלילה, לישון בעמידה. אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. אתה לא מאמין. אני אמרתי לעצמי: אני הולך לקחת את כל החברים פה, כי אני רוצה שהם יבינו, תשאל את, אם ראש הממשלה יכול, למה מדינת ישראל צריכה לשלם, שימו לב למספר,

פי שלושה מעלות שכירת מטוס רגיל. פי שלושה, בשביל שחלילה לא נקום עם כאבי גב. חס ושלום שבמדינת ישראל לא ניקח את השליט במטוס, הופך להיות מיטה. איך אנחנו נעבור ככה נסיעה מדינית? איך נעבור ככה? אני רוצה לומר לכם משהו, מאות אלפי השקלים האלה היו יכולים לממן, הרב גפני, נגיד עכשיו בפסח, משפחות נזקקות. לא עדיף להעביר להם את הכסף? תנו להם את הכסף, אני בעד. קחו את הכסף של ההבדל בין המטוסים ותחלקו למשפחות נזקקות. קחו את הכסף הזה, תנו לבתי חולים. קחו את הכסף הזה, תנו למערכת החינוך. קחו את הכסף של מדינת ישראל, של משלמי המיסים, של כל האנשים הטובים שיושבים פה, ותעשו איתו משהו אחר שהוא לא לממן את הזוג המלכותי הזה. חלאס, נמאס לנו מזה.

מספיק.

קחו את הכסף ותנו אותו לדברים טובים. תעבירו פה חוק אחד בבית הזה לטובת תושבי מדינת ישראל. לא נמאס לכם לשרת את העריץ? לא נמאס לכם? תעבדו על יריב לוין כבר, הוא הבא בתור. תודה רבה, חבר הכנסת רון כץ. בשנה וחצי האחרונות, חבר הכנסת אחמד טיבי, אינו נוכח. אני מבקשת שקט באולם, חברים. חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת, אינו נוכח, חברת הכנסת מיכל שיר סגמן אינה נוכחת. חברת הכנסת יסמין פרידמן, שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, בתקופה האחרונה אנחנו שומעים המון את המילה אנרכיסטים. ראש הממשלה, שרים, חברי כנסת, משתמשים בה על בסיס שעתי כדי לתאר את המפגינים נגד ההפיכה המשפטית. אני אשמח לנצל את הכמה דקות שלי על הדוכן כדי לספר לכם מי הם אותם אנרכיסטים מסוכנים. בואו תשמעו קצת דוגמאות.

אופיר, תקשיב, אני לא מתפרצת עליך.

ראשונה, קוראים לה יעל זילברמן. היא תושבת באר שבע, מורה ומנהלת בית ספר לשעבר, אשת חינוך בכל רמ"ח אבריה, מתנדבת מבוקר עד לילה למען אחרים, שולמית ביטון, תושבת באר שבע גם היא, סייעת בגן ילדים, אימא לילד גאה וגם סבתא שגאה בנכדיה, יוגב דרשן, תושב פתח תקווה, מנהל מרכזים קהילתיים בשכונות מצוקה, דודו סלמה, תושב נתניה, איש הייטק, פעיל חברתי למען משפחות מעוטות יכולת. עוד אחת שאולי תרצו להכיר, קוראים לה שוש הרר. היא תושבת נתניה, היא אשת נדל"ן, היא אימא וסבתא, מתנדבת כל פעם שיש לה מעט זמן פנוי,

נאור בן הרוש הוא אשדודי בן 17, תלמיד בחינוך המיוחד, מוביל את קהילת הנוער בתנועת "תושווים", פעיל בתנועת הנוער כנפיים של קרמבו, מה שנקרא מסוכן מאוד, האנרכיסט הספציפי הזה, נורית טופז, תושבת אשדוד, אימא לנערה על הרצף האוטיסטי, מנהלת תחום חינוך בעמותת צער בעלי חיים רמת גן, מייסדת תנועת "תושווים"; יוסי צרפתי הוא פעיל חברתי משלומי, צעיר שסיפר לי כמה הוא חרד לעתידו במדינה. אלה הדוגמאות, אלה האנשים, ולא, הם לא נבחרו בפינצטה. כמו יעל ויוסי ויוגב ושולמית יש מאות אלפים, אנשים אוהבי הארץ, ציונים. ישנם חילונים, ישנם שומרי מסורת, המון בבאר שבע, ישנם דתיים, נשים וגברים, צעירים ומבוגרים, אשכנזים ומזרחים, ימנים ושמאלנים. כולם יחד פשוט מודאגים מגורל המדינה ומעתיד הילדים שלהם. אתם פשוט לא מסוגלים להכיל את זה, לקבל את המציאות כמו שהיא. אז הכי קל לקרוא להם אנרכיסטים, והכי קל לקרוא להם פורעי חוק. אבל המציאות מפחידה אתכם, והמציאות היא שהמפגינים האלה הם מלח הארץ. ומול מלח הארץ פשוט אין לכם איך להתמודד.

תודה רבה לך. חבר הכנסת דני דנון, אינו נוכח, חבר הכנסת דוידסון, אינו נוכח, חבר הכנסת יוסף עטאונה, אינו נוכח, חבר הכנסת יצחק קרויזר, אינו נוכח. חבר הכנסת יבגני סובה,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. חבריי חברי הכנסת, הרב גפני, חבר הכנסת גפני, אמרת שהחוק הזה, ולא רק אתה, גם חברים שלך אמרו, שהחוק הזה דקלרטיבי, שנאלצתם לעשות את החוק הזה,

אז בוסו אמר את זה. אז אוריאל אמר את זה, דקלרטיבי, אל תתרגשו, החוק הזה בא כתוצאה מבג"ץ. אני חייב להגיד לך שאני באמת חשבתי שקודם תעבירו את השינוי הגדול של ביטול עילת הסבירות, כדי שאחר כך תוכלו להעביר את החוק הזה, כי החוק הזה פשוט לא סביר. אני קורא את החוק הזה, באמת, את מה שנתת לי, ואני לא מבין איזה כאב ראש אתם מוסיפים למנהל בית החולים. גם ככה יש לו בעיות על הראש, גם ככה יש לו דברים,

לא, זה החוק שאתם עושים. אבל זה מה שהיה. בג"ץ פסל את זה. אז אני אומר לך, אתה רק מוסיף כאב ראש, כי מנהל בית החולים עכשיו, אנחנו חוזרים לסטטוס קוו. אני קורא את לשון החוק, אני לא יודע מה היה. אני קורא את לשון החוק, זה הסטטוס קוו. אני קורא

שצריך עכשיו א. להסתכל על המצב אצלו בבית החולים, ב. לחשוש משר הבריאות. אולי שר הבריאות יקצץ לו עכשיו בתקציבים? מה זאת אומרת למה? אנחנו יודעים שככה זה עובד. אולי עכשיו הוא יחשוש פעמיים אם הוא צריך לשים מישהו טוב, הרי זו לשון החוק,

סעיף ג' מסמיך את הבן אדם, שנייה, אני אקריא לך את הדבר הזה. וכששר הבריאות היה ניצן הורוביץ? הוא מסמיך בן אדם שיקבע את הנהלים שיבדקו. עכשיו אני שואל אותך, באמת, אתה בן אדם רציני. הרב גפני, אתה 30 שנה בכנסת, העברת פה תקציבי מדינה. אתה יודע מה הייתי מוסיף לחוק הזה?

הייתי מוסיף תקציבים למכשירי MRI בכניסה לבית החולים. אם מישהו אכל חמץ, איך תבדוק בתוך הקיבה חמץ? בן אדם אכל חמץ לפני שהוא נכנס, אז לפחות שלא יחכה בתור שלושה חודשים ל-MRI, יבדקו לו בכניסה לבית החולים.

למה לא הוספתם את זה? שיעשו לו אולטרסאונד של הקיבה ויגידו: רגע רגע, רגע אתה מחכה שישה חודשים לאולטרסאונד, מערכת הבריאות לא דואגת לזה, בוא נבדוק לך בשבוע של פסח. תבוא לכניסה לבית החולים, תקבל בדיקת MRI, תקבל בדיקת אולטרסאונד, ונגלה אם יש בתוך הקיבה שלך חמץ, ועל הדרך אולי גם נעשה לך בדיקה שגרתית. למה לא הוספתם את זה לחוק הזה? זה היה מושלם אם הייתם מוסיפים את הדבר הזה. הוא היה בסעודה של אחשוורוש, לא ידענו. אה, אוקיי. עכשיו אני אגיד לך בשיא הרצינות, באמת, כאדם חילוני שמכבד מסורת. אני לא אוכל חמץ בפסח, אתה יודע?

אני רוצה להגיד לך מה חברים שלי סיפרו לי,

מה הם אומרים. הם אומרים שזה רק גורם להם להתרחק מהדת. בסדר. אתה אומר בסדר. אני אומר לך שבסופו של דבר יש את המרקם העדין של החברה, אנחנו חוזרים לסטטוס קוו. אז זהו, שלא. אנשים לא מבינים שזה חזרה לסטטוס קוו.

אנשים מסתכלים על החוק הזה ואומרים: בוא'נה, רק חזרו לשלטון וכבר חושבים עליי. זה מה שאומרים אנשים שאינם בסביבתך. בסביבתך מוחאים לך כפיים ואומרים: יופי,

אנשים שאתה לא רואה אותם יום-יום, תודה רבה. אני כבר מסיים. אנשים שרוצים להתייחס בכבוד לדת. ואני אומר לך, כמו שאמרתי מעל הדוכן הזה לפני שנתיים על חוק המרכולים, שלא קירב בן אדם אחד לדת ולא הפך בן אחד לצדיק, החוק הזה רק ירחיק אנשים מהדת,

באמת צר לי, זה לא צריך להיות. על MRI תחשוב, זה רעיון טוב, נכון? תודה רבה לך, חבר הכנסת יבגני סובה. חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. אגב, מה עושים חרדים בחו"ל? הרי הם מטיילים הרבה. פסח וזה, רואים חמץ פה, רואים שם. אוכלים כשר, אבל מה עושים בחו"ל? הכול היה בסדר, עד הבג"ץ. מה קרה? הפכתם את בג"ץ, מצאתם לכם את האשם התורן בכול. לא שומעים את זה. למה בג"ץ התערב? שלוש דקות לרשותך. כבוד היושבת-ראש, כנסת נכבדה, האמת, מי שמסתכל על הכותרת של החוק וקורא את זכויות החולה, הדבר הראשון שעולה לבן אדם נורמלי לראש הוא שהוא יקבל את השירות הכי טוב, יגיע למיון ויקבלו אותו כמו שצריך, שהוא לא יהיה זרוק שם שש שעות, לא יזרקו אותו בחוץ כי המיון מפוצץ, והוא לא יחכה בתור כדי לעשות MRI או איזו בדיקה אחרת, שישה או שבעה חודשים. ילד קטן שצריך ללכת ליחידה להתפתחות הילד לא יחכה שבעה חודשים עד לאבחון, ואחר כך עוד שישה חודשים כדי לקבל פגישה ראשונה. אלו זכויות החולה, זה ההיגיון הנורמלי לזכויות החולה. להגיד את האמת? אני כזאת שלא יכולה להאמין עד איזו רמה אנחנו עוד יכולים לרדת. על מה אנחנו מתווכחים פה? אילו חוקים אנחנו מביאים לאזרחים, להגיד להם מה לאכול ומה לא לאכול? גפני, כבוד הרב, סליחה. (אומרת בערבית: אני מעראבה, ועכשיו עונת העכוב. אם אני איכנס לבית החולים, איך אני אוכל עכוב במצה?)

אני אומרת לך שאני מהיישוב עראבה, שהוא מפורסם מאוד בעַכּוּבּ. איך אני אוכל עכוב עם מצה?

זה טעים רק עם חובז טאבון, מה לעשות. החוק לא חל על ערבים.

תודה, כבוד הרב.

אני אומר לך, הדיון הזה מתאים לערב פורים. אתה רואה, אנחנו מתאימים את עצמנו. חברת הכנסת נעמה לזימי, חבר הכנסת משה טור פז, חבר הכנסת אריאל קלנר, חבר הכנסת גדי איזנקוט, חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת ביטון.

אוריאל אמר שזה בגלל, חברת הכנסת פנינה תמנו שטה, חבר הכנסת חילי טרופר, חבר הכנסת גדעון סער, חבר הכנסת מיקי לוי, חבר הכנסת אוריאל בוסו.

מאי גולן השרה, אני אסכם. אתה מופיע כאן. אז אוקיי. השרה מאי גולן, בבקשה. היא מסכמת?

אני מסכם כמציע, אז יש לה הגבלת זמן.

כי אין שר מסכם. אין לה, והוא מוגבל? מישהו מהם גם?

היא תדבר 40 דקות. מי 40 דקות? אל תדליקו אותי. מאי, תגידי להם: שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם הפסח 30 יום. זה, 30 יום.

אופיר, הם ביקשו שאני אדבר 40 דקות.

מירב 14 דקות. אדוני היושב-ראש,

גברתי היושבת-ראש. אף אחד מכם לא כיבד אותי כשאני הייתי כאן, לא, בסדר. אז אני יודעת. גברתי היושבת-ראש.

גברתי היושבת-ראש, מתנצלת. את בכנסת נכבדה, כבוד השרה.

את בכנסת נכבדה. אמרתי. כנסת נכבדה מאוד אפילו. אופיר, שהם לא יורידו לי זמן, אני עוד לא התחלתי.

בסדר, אבל אתה יודע. אני מסתכלת עליך, אתה הזמן שלי.

בשנת 1989 הניח שר המשפטים דאז דן מרידור על שולחן הכנסת הצעת חוק-יסוד ממשלתית העונה לשם זכויות היסוד של האדם, שבה בין היתר ביקש להגדיר הליך מפורש של ביקורת שיפוטית, בהרכב של שבעה שופטים בבית המשפט העליון. ההצעה של מרידור, חברים, הייתה מפורשת. הוא הציג אותה בכנסת העשרים באופן מפורט. מרידור הסביר, מעל הפודיום הזה ממש, כי הצעת חוק-יסוד: זכויות היסוד של האדם, יחד עם חוק-יסוד: החקיקה, כמעט משלימה את החוקה הדרושה לישראל. עוד הוא הוסיף: אני חושב שהנושא הזה ראוי לדיון ציבורי מקיף מאוד. אם זה יתקבל, הוסיף מרידור ואמר, תהיה זו בהחלט מהפכה במשטר הקונסטיטוציוני של ישראל, לא רק בתחום של זכויות האדם, אלא גם באיזון בין הרשויות השונות. וראו זה פלא, מרידור נכשל בהעברת החוק. שלוש שנים לאחר מכן, יושב-ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט אוריאל לין הבין יחד עם מרידור ואמנון רובינשטיין ששקיפות ודיון ציבורי זה לחלשים, אלא אם כן, כמובן אלא אם כן, ניתן להגבילו מקרליבך עד צהלה ומאבן גבירול בואכה הימה.

אתם כבר יכולים להבין ולנחש מנאומיי הקודמים. מה יודע השמאל לעשות הכי טוב בעולם? מה הוא יודע, הרב גפני? לעשות נוכלות. נוכלות במיטבה. בתחילת 1991,

כותב אוריאל לין בספרו, המפורסם,

"לידתה של מהפכה": "הגעתי עם רובינשטיין להסכם החשאי שהוא יזם: הוא יפצל את הצעת החוק של מרידור לארבע הצעות חוק קצרות נפרדות, ויגישן כהצעות חוק פרטיות מטעמו". למה מטעמו, האופוזיציונר? כי אחד הקשיים שעמדו בפניהם היה ההסכם הקואליציוני, שדרש שחקיקה תיעשה בתיאום קואליציוני. אבל אנשי המהפכה הגדולה ייתנו לאבן קטנה בנעל לעצור אותם? ברור שלא. "איתרתי, או אלתרתי, פרצה בחומה", כך אמר. רובינשטיין, כחבר אופוזיציה הוא אומר, לא היה כבול להסכם קואליציוני. הוא אומר על רובינשטיין. כך הסביר לין הנכלולי. אני אחזור על זה: "איתרתי, או אלתרתי, פרצה בחומה". רובינשטיין כחבר אופוזיציה לא היה כבול להסכם האופוזיציוני. תראה את הנכלוליות שלהם. זה לין כותב בספרו. מקריאת הפרוטוקולים, ברוב הדיונים היו חסרים רוב החברים, ואלה שכבר היו, היו מהאופוזיציה. למשל בדיון הראשון,

אותו לין הנכלולי, מגדיר כדיון המכונן, השתתפו אגב רק ארבעה חברי כנסת: לין, רובינשטיין, וירשובסקי ויצחק לוי. הדיון לפני הקריאה הראשונה, ב-28 באוקטובר, לדברי לין היה קצרצר. כאן בכנסת משיב אדון לין, בתשובה לשאלה של חבר הכנסת מיכאל איתן: אנחנו לא מעבירים את המשקל לבית המשפט. אנחנו לא מעבירים את המשקל לבית המשפט העליון, אנחנו לא עושים כפי שהוצע בחוק-יסוד: החקיקה או בחוק-יסוד: זכויות האדם, שהוגשו בזמנו על ידי מרידור. אין מוקם בית המשפט לחוקה שמקבל כוח מיוחד לבטל חוקים, זה על פי הדברים שהוא אמר. האדון לין, אגב, כמובן שיקר.

שיקר. אני אגיד לך, אני גם אתן לך ראיות.

אני אתן לך גם ראיות. אני תכף אגיד לך למה אני לא צריכה לדבר איתו. תכף אני אגיד לך. הוא יודע שהשאלה העומדת על הפרק היא הביקורת השיפוטית. ומה מצהיר בדיונים בכנסת שותפו לנוכלות דן מרידור? ההצעה איננה מהפכנית. ההצעה אינה מהפכנית גם במובן זה שהיא משמרת את הסטטוס קוו, חבר הכנסת מיקי לוי, לגבי כל הדין הקיים. זה הוא אומר, לא אני. ובאשר להצבעה, מכיוון שהונו את חברי הכנסת והחקיקה עברה מתחת לאפם, הצביעו מטעם הקואליציה 12 ח"כים ומטעם האופוזיציה 20 ח"כים, ובסך הכול 32. האדון לין אמר בפירוש: "סיכויינו לגייס 61 אצבעות וסיכוייה של הצעת החוק להיעשות לחוק, היו זעומים". זה לין אמר. רק אם החוק היה מוגש כמכלול אחד, ולכן הוא פוצל לארבעה. אני אענה לך גם על זה. מפלגת העבודה, דרך אגב, מפלגת העבודה הייתה בכנס באותו יום. חבר הכנסת מיקי לוי, דרך אגב, רוב המצביעים, אם מפלגת העבודה הייתה,

רוב המצביעים היו מהאופוזיציה, מהשמאל, מהשמאל הקיצוני והח"כים הערבים. אבל זה, לא יאומן כי יסופר. אבל השרה, זו טענה לא נכונה,

אז תכף אתה תראה למה היא נכונה, חבר הכנסת מיקי לוי.

אני מביאה את זה מהכתוב, זאת לא המצאה שלי. רגע, השאלה מי כתב. לין בעצמו.

יושב-ראש ועדת חוקה, והיה יכול לעצור את זה, אז איזו נכלוליות הייתה פה? אגב, לבנט, שיקר אותי. הוא ישב פה לידי והוא שיקר. על שני חוקי-היסוד האלה הוא אמר משהו אחר לחלוטין ממה שהוא אמר במליאה. אני הצבעתי נגד.

הם מודים שהם הונו את חברי הכנסת. מתי מצביעים? אגב, לבנט, מה, קשה לשמוע אמת, חבר הכנסת כץ?

אז לא להפריע לי. הכול היה, הכול היה נוכלות, הרב גפני. תקשיב, זה עוד מסתעף, הרב גפני.

לבנט היה הרבה מה ללמוד ממרידור ואוריאל לין, הליכודניקים לשעבר, גם לגדעון סער, אבל בואו נגיד מה היה לכוהן הגדול אהרן ברק לומר ב-1995. מאי,

המהפכה החוקתית עברה בשקט, כמעט בהיחבא.

ואני עוד לא מדברת, הרב גפני, על חיים רמון, חברת הכנסת בן ארי, את מפריעה להם עם הפיליבסטר. הקואליציה עושה פיליבסטר? ואני עוד לא מדברת, הרב גפני, על חיים רמון, יו"ר סיעת העבודה, שהודה,

הם מפריעים לי.

חבר הכנסת רון כץ, תנו לה, בבקשה. אתה מפריע לפיליבסטר של השרה, כי אין להם חברי כנסת,

מירב קוקוריקו בן ארי, את מפריעה לי. הקרקורים שלך מאוד מפריעים. השרה גולן, השרה גולן, אני מבקשת ממך. את תדברי אליי יפה,

את לא תגידי לי שאני מקרקרת. את מקרקרת. יום ולילה את מקרקרת, קרקרנית. את לא תגידי לי את זה.

אני אפריע לך בכל מילה שתגידי. תפריעי,

חצופה, מי את בכלל שתגידי מקרקרת? קוקוריקו, מה עם הצ'קלקה? מה עשית עם הצ'קלקה? מה עם הצ'קלקה? מה עשית בחיים שלך?

אפס עשית. השרה מאי גולן, מה זה הסגנון הזה? הסגנון, אני מדברת על אותה אחת שאמרה לי רק לפני חודש: הסגנון שלך הוא הנחות ביותר,

קוקוריקו, זה מה שאת. תרנגולת קרקרנית, זה בדיוק מה שאת. חצופה. מי את

את לא תדברי ככה, לא כשאני כאן. כשהיא אמרה לי את הדברים, לא ראיתי שהערת לה. אני לא שמעתי שהיא, רק היום היא קראה לי עיוורת.

היא קראה לי עיוורת. אף אחד לא הוציא אותה.

את יודעת איך היא מדברת אליי? השרה גולן, הייתי פה? את לא היית פה, אבל אף אחד לא אמר לה. היא לא נותנת, אני מאוד מבקשת להירגע. את לא יודעת איך היא מדברת ואיך היא מזהמת את הפה ואיך היא תוקפת.

סדרנים.

מה שאת אמרת לי, מה זה החוצפה הזאת? אז שהיא תירגע.

לא, אבל תירגעי. אל תדברי אליי ככה.

מספיק עם הספונג'ה מכל הזבל, אני לא יורדת. תישארי פה, את לא, את לא נותנת לי

כמעט בהיחבא, ואני עוד לא מדברת על חיים רמון, יו"ר סיעת העבודה, שהודה: "לא חשבנו שתהא פרשנות כפי שבית המשפט פירש ושעל פי החוק הוא רשאי לפרש. אני קורא למהפכה החוקתית הזאת

ה' אלוהינו מלך העולם שהכול נהיה בדברו.

הרבנית, בשבילך. את הדברים הבאים לא אומרים מאי גולן או שר המשפטים יריב לוין. את הדברים הבאים כל אזרח ישר והגון,

יש יותר מדי רעש. את הדברים הבאים כל אזרח ישר והגון, דמוקרט חפץ חיים במדינת ישראל, חייב לשמוע, ולא יכול שלא להצטמרר. אלה דבריו של כבוד נשיא בית המשפט העליון לשעבר השופט משה לנדוי, זיכרונו לברכה, מענקי המשפט שהיו לישראל. תקשיבו טוב, ואני מציעה למפגינים להקשיב טוב במיוחד. הדברים המפורשים של ברק, רובינשטיין, לין ומרידור, שנאמרו מייד לאחר שעברו חוקי-היסוד אל מול השתיקה הרועמת שלהם לפני כן, לא מותירים מקום לספק שחוקי-היסוד עברו תוך הסתרה והטעיית הכנסת. חברי הכנסת לא נרמזו אפילו על מהפכה קונסטיטוציונית של ממש או על מכשיר רב-עוצמה לשינוי פני החברה הישראלית, אלא להפך, הרגיעו אותם, הרדימו אותם, תירצו להם והתחכמו איתם. מדובר בשחיתות אנטי-ליברלית ואנטי-דמוקרטית של קומץ חברי כנסת הרואים את עצמם כבני אור ושומרי צדק, שבשיתוף פעולה עם קומץ שופטים תאבי כוח חטפו את חוקת ישראל ושמו את הדמוקרטיה הישראלית ללעג ולקלס.

זה מפחיד, זה מייאש וזה מתסכל. ממש לא היינו רוצים להאמין. איפה שמענו נשיא בית משפט עליון שמתבטא כך?

את זה לא תשמעו בשום ערוץ תעמולה ולא בעיתוני הפראבדה שלכם, לזה לא תיחשפו בשום הפגנה של הפקקטה-דמוקרטים. אתם מעיזים, איזה פראבדה?

אני לא מתייחסת אלייך. אני לא עונה לה.

אתם מעיזים לדבר איתנו על חקיקה דוהרת? אתם תלמדו אותנו דמוקרטיה מהי? אין מהלך אחד שעשה השמאל בישראל, חבר הכנסת רון כץ,

באמת.

אין מהלך אחד שעשה השמאל בישראל ללא רמייה ונוכלות. אחד לא קיים. הרי מה היה כאן לפני אהרן ברק? הייתה פה דיקטטורה? אתם מדברים איתנו על פוליטיקאים שממנים שופטים? מי בדיוק ממנה ראש מוסד? רמטכ"ל? מפכ"ל?

נכון, נכון, פוליטיקאים.

השרה גולן, לא צריך לצעוק. חבר הכנסת כץ, חברים, אני לא שומעת את עצמי. אוקיי, שנייה.

אתם עושים יותר מדי רעש, וחבל, באמת. בבקשה, מאי. מי מינה את היועמ"ש מנדלבליט, שהגיש כתבי אישום? מי מינה את שי ניצן ואלשיך?

כמה שקר, רמייה ופחד אתם זורעים כאן. באיזה מדינה דמוקרטית ראינו מכתבי קציני צבא במיל'? מה זה כאן, אפריקה? רק חסר לנו לראות את בוגי וברק מובילים מצעדי תסתס"חים עם הטנקים שהם גנבו בנתיבי איילון. הם יקראו לאזרחים איום פנימי וטפילים? למי אתם קוראים כך, לחיילים שלכם? מי מהווה איום? המילואימניקים והחיילים, שברובם הצביעו לנו? הם איום על מדינת ישראל? מי אתם בכלל? עד לאן הביביפוביה תוליך אתכם? אני רואה את השנאה של מנהיגי המחאה בוגי,

ברק וחולדאי המתוסכלים, ועל מה? על זה שהציבור השליך אתכם לפח אשפה פוליטי והכתיר מנהיג שכולכם יחד לא מגיעים לקצה הציפורן שלו? אוי, בואי, כן, כן, אני גאה בו. השרה גולן,

את רוצה לצנזר את מה שאני אומרת?

לא, רק לשנות את השיח. את שרה. אבל זכותי לומר את מה שאני רוצה.

אני לא ראיתי דבר כזה. הינה, את רואה. אין דבר כזה, זה לא קיים. בכבוד. אין דבר כזה, את לא יכולה לצנזר אף שר. מה זה אין דבר כזה? תקנון הכנסת, עד לאן תדרדרו אותנו? חבר הכנסת סובה. עד לאיזו תחתית של חבית תביאו אותנו? אתם שוחטים כל פרה קדושה, מהסטנדרט של ראש ממשלה עם שישה מנדטים ועד לממשלה שתלויה במועצת השורא. עכשיו אתם מנסים לבנות ניצני, את אומרת אחרי זה למה אני צועקת. לא, את צועקת בכל מקרה. זה לא משנה.

ממש לא נכון. תקשיבי, עוד לא היה יושב-ראש מפוזיציה ככה.

דודי אמסלם נאם, אנשים נאמו.

מה לעשות? הרגישות שלי היא רגישות יתר.

את מוסיפה תקנים חדשים. עכשיו אתם מנסים לבנות ניצני פילוג בצבא. אני לא מבינה מה אתם רוצים, שמחר יגיעו לוחמי ימין ויגידו: עד שאין עונש מוות למחבלים אנחנו לא מתגייסים? או עד שאין חוק גירוש למשפחות מחבלים אנחנו שובתים? אין לכם קווים אדומים? אני רואה, אגב, את הוגה הדעות, האילן הגבוה והאינטלקטואל אייל ברקוביץ', עומד דומייה,

אני תכף מסיימת, עומד עם דגל וממלמל: הדמוקרטיה מתה, ואופירה'לה מחזיקה לו את היד. לא פלא שהרייטינג שלהם בצניחה. כל שבוע ליברמן, ברק ואולמרט עושים רוטציה באולפן שלהם. אני גם שומעת את המפכ"ל, וקראתי כל מילה בחקירות נתניהו,

אני מניח שבג"ץ יבטל את החוקים, ואני מאמין שמערכות הביטחון יישמעו למערכות החוק. שומעת ולא מאמינה שהפיראט הזה היה מפכ"ל בישראל. וכמובן ברק חם-צוואר שאומר: אנחנו אומרים שכאשר יש משטר שהוא איננו לגיטימי בעליל, כמו בצבא, לפקודה לא חוקית בעליל חובה לא לציית. ומי קובע, אדון ברק, מי קובע שהממשל לא לגיטימי?

מי שקיבל 2.5 מיליון דולר מקרן וקסנר, מפדופיל שאנס ילדות ועד היום לא יודעים על מה ה-2.5 מיליון דולר התקבלו? זה לא לגיטימי, אדון לא לגיטימי. מה זה?

למה, כי אני מצטטת? כי אני מצטטת אמת? חבר הכנסת רון כץ. לא, אי-אפשר לשמוע את זה. זה הזיה. הזיה. אבל זה לא הגיוני להגיד דברים כאלה, הזויים, הזיה של שרה בממשלה. אופיר, תן לה. תן לה. באופוזיציה לא רוצים לבוא לדבר איתנו, ממש כמו ילד בגן שלקחו לו את הטרקטור. מה המרחק בין תוכנית מתן כהנא, גדעון סער, אלקין ולפיד מהחוקים שלנו? כלום, חוץ מדבר אחד,

זו הסיבה שמעולם לא העזתם להציע שום שינוי. שניים מהם עם קופת שרצים ושניים אחרים כבר לא רלוונטיים. דבר אחד טוב יצא מההפגנות הללו: הם הבינו שהם חייבים להתחפש, הם ישר קנו, כל מובילי האנרכיה, דגלי ישראל. המחנה הלאומי, מקום המדינה,

ממצעד הדגלים ועד התיישבות, עם דגלי כחול-לבן. השמאל מגוון, שרת ההסברה, הוא מגוון, דגלים שחורים, אדומים ופלסטין. הפעם הם הבינו שחייבים להתחפש. אשרינו שלפחות זכינו בזה. אני תכף מסיימת. לפני שבוע, ברגע אנושי, ניגש ראש הממשלה לחבר הכנסת טופורובסקי במליאה. כמובן שכל הח"כים מהאופוזיציה מייד התקבצו מסביבו, כדי לנשום קצת אוויר פסגות. ממש רואים את ההתרגשות בעיניהם. כולם היו בעננים,

הם רגילים להיות ליד לפיד. מה עשו להם בתקשורת? לינוי בר-גפן ישר תקפה בצעקות, עוד רגע קללות, לפיד עשה רשימת חיסול. ועל מה? על מה, הרב גפני? אתם מבינים מה זו צביעות, מה זו שנאת חינם? אגב, גפני, הנשיא הציע מתווה. מה עושים אנשים הגונים וישרים? מניעים את הרכב, 08:00 ישובים אצל הנשיא וקובעים: איך וין דו,

או בשפת הקואליציה הקודמת, אנא הון, אנחנו כאן. אמרתי גם ביידיש. אנחנו ראשונים, באנו לדבר, באנו להציע. אבל מה עושים סוכני הכאוס, שחשבו שהם מצאו סיכוי של אחוז אחד לבחירות נוספות? הולכים לגנוב טנקים, בליץ ראיונות, קופצים על שולחנות, מעיפים כיסאות, גיבושים ל-BDS, תדרוכים לערוצי התעמולה, מציבים תנאים ומאיימים. תקשיבו טוב, אופוזיציה מתוסכלת: העם הזה הוא עם חכם ונבון. הוא יודע מה הוא עושה. הוא יודע מה הוא מחליט. חכי, עוד לא ראית כלום. עוד לא ראית כלום. רק התחלנו. עוד לא ראית כלום. עוד לא ראית. עוד רק התחלנו. חברת הכנסת שיר סגמן. הוא יודע באיזו ממשלה לתת אמון. אתם הייתם משוכנעים שאתם תרכיבו ממשלה.

התרגלתם לשלוט. היא מסתדרת.

חברת הכנסת שיר סגמן, תודה. לא העליתם על הדעת שהעם יערוך שינוי, ולכן אתם עדיין המומים. תתרגלו, תתרגלו. חבר הכנסת כהן, אתה מפריע לחברתך מהקואליציה. אני אומרת, לא העליתם על הדעת שהעם יערוך שינוי, ולכן אתם עדיין המומים, אז תתרגלו. מכאן אני מבקשת, במילים אחרונות

אנחנו נמלא את רצונכם ושליחותכם על מלא,

תודה רבה. תודה רבה לשרה. אני מבקשת בלי כפיים.

שהמתייפייפים האלה, בזכותם כולנו ישנים כאן בשקט בלילה. גם הטייחים.

אני, שגדלתי במקום שבו הטייסים האלה, בזכותם אנחנו ישנו בלילה. הם שמרו על הביטחון שלנו ושלכם, אז אני מאוד מבקשת, קצת צניעות לא תזיק כאן. כולל המצביעים הקדושים שלכם. כולם ישנים טוב בלילה בזכותם. את תומכת בסרבנות?

חלילה, זה לא קשור. אבל לבוא ולומר חברים, אל תכניסו מילים לפה. אין פה שום עניין של לדגול בסרבנות, אבל לא יהיה פה אחד בבית הזה שיגנה את האנשים שבזכותם כל אחד מיושבי הבית הזה ישן בשקט, וכך גם כל אזרח במדינת ישראל. חבר הכנסת בוסו, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, מכובדיי השרים, חבריי חברי הכנסת, אתה יכול להתחיל בלהגיד תודה לגדי, שבזכותו אנחנו פה בינתיים. ישבתי בכיסא היושב-ראש ושמעתי נאומים בקשב רב, מכל הסגנונות, ואני מוכרח לומר שאני קודם כול מקווה, בראש ובראשונה, שהדברים שיצאו מפיהם של חברי הכנסת למה אנחנו מחוקקים ייפלו על אוזניים קשובות, בעיקר של השופטים שהכריחו אותנו להגיע עד הלום. אז כפי שאמרתי לך, חבר הכנסת אלעזר, אין כפייה בחוק. חבר הכנסת לפיד, אין חיפוש בתיקים.

אין החמרה של רבנות, אין סמכות של רב בית החולים. יש דבר אחד בחוק הזה, וזה שמירה על הסטטוס קוו, מה שהיה בכל עשרות השנים האחרונות בבית החולים. חבר הכנסת גפני, שהציע את החוק, וחברי כנסת נוספים, יוסי טייב, ינון אזולאי, משה ארבל ועוד חברי כנסת ואנוכי, אני לוקח את החלטת בג"ץ שמונחת כאן לפניי, והשופט הנדל אומר,

אני אקרא את הכול.

אתה יודע מה? אני קודם כול רוצה להתחיל לקרוא את החוק עצמו. אני אקרא את החוק עצמו. "מנהל בית החולים רשאי להחליט". הדבר היחיד שהחוק הזה עושה, נותן סמכות למנהל בית החולים. אותו מנהל בית חולים, שאתה סומך עליו לפתוח חדר MRI, להביא מנתח לב מארצות הברית, לפתוח עוד מיטות במחלקת שיקום, תסמוך עליו בדיוק בהוראות שיינתנו בבית החולים בימי חג הפסח. זו מטרת החוק. ואני מוכרח לומר לך, דיברתי עם אחד ממנהלי הקופות, שמחזיק גם בתי חולים,

דיברו חברי הכנסת הערבים על עצם מהות החוק. הרי אנחנו יודעים שגם חג הרמדאן נופל בימי הפסח, ואי-אפשר להגיד: בשעות הללו אתם תאכלו ובשעות הללו לא תאכלו, כי יש שעה שכולם צריכים לאכול. ולכן הוא קבע מאהלים שלמים בשטח בית החולים, שיותר לכל העובדים והאחים,

ואם ירצו המאושפזים, לאכול בשעה מסוימת, גם אם זה אוכל לא כשר, ובית החולים בעצמו יספק להם את האוכל. אבל אם לא היה את החוק הזה, אין סמכות למנהל בית החולים לקבוע מתחמים מסוימים. זו בדיוק מטרת החוק, ותפסיקו להפחיד את האנשים. אין מגנומטרים לאוכל, אין בדיקה ואין הוראות ולא יוציאו בכוח שום דבר. להתסיס אנשים ולהגיד: זאת מחאת המקרונים, זה פשוט לפלג את העם בדיוק באמירות שלכם.

וגם המחלקה המשפטית ישבו ואמרו: הנוסח שלך בדיוק מתאים להשאיר את ההוראות הברורות. מנהל בית החולים יכול להחליט אם הוא קובע מתחמים מסוימים לעובדים שאינם יהודים,

אותו מנהל בית חולים שמחליט שהביקור מסתיים בשעה 21:00 ואחר כך הוא נותן הוראות למאבטחים להורות לאנשים לצאת בשעה 21:00, הוא לא לוקח אותם בכוח.

במקרה הגרוע הוא צריך להביא שוטר כדי להוציא מישהו מהחדר, אבל יש לו כללים,

זאת מטרת החוק. אגב, רב בית החולים לא כפוף לרבנות, הוא כפוף למנהל בית החולים. הוא גם עובד של בית החולים, לא עובד של הרבנות. הרבנות הראשית היא הרגולטור שנותן כללים להונאה בכשרות, כמו בכל מקום. אף אחד לא מכריח מסעדה לקחת כשרות, אבל מסעדה שלוקחת כשרות, יש כללים מהן כשרויות.

הסמכות בחוק. מנהל בית החולים רשאי להחליט על הסדרים מיוחדים הנדרשים לשם שמירת כשרות בפסח עבור מטופלים המאושפזים, בין היתר לאחר ששקל חלופות, בדק וראה איך הוא צריך לשמור. אבל הנקודה היא, כפי שאמרתי, אדם שמגיע לבית חולים בחג הפסח לא מגיע מבחירה. אתה יכול להחליט אם אתה הולך לקניון או לא הולך לקניון ושם תחליט אם לשמור. כשאתה מגיע לבית החולים אתה לא בוחר, אתה חייב להיות בבית החולים. במהלך ימי חג הפסח, שעד היום זה נשמר, הינה, אומר השופט הנדל כשהוא עונה לעותרים: "מקור סמכות אפשרי נוסף שהציעו המציעים, לצד סעיף 33 לפקודת בריאות העם, הוא סעיף 9 לחוק זכויות החולה, לפי הסעיף, 'מטופל המאושפז במוסד רפואי רשאי לקבל מבקרים בזמנים ועל פי הסדרים שקבע מנהל המוסד הרפואי'.

סעיף זה עוסק, לפי לשונו, בהסדרת ביקורים ולא בהסדרת תחום מזון, אך האפשרות לקבוע 'הסדרים' ביחס למבקרים מותירה פתח לשוני", ולכן אי-אפשר לקבוע את ההסדרים באותו סעיף. גם השופט פוגלמן בעצמו, שהעביר את זה להוראה, הוא אמר: "עשרה חודשים" אני אקרא את לשונו, שבזמן הזה תחוקקו חוק ותקבעו הסדרים, וזה מה שאנחנו עושים, קובעים זמן בזמן שבית המשפט נתן לנו. הוא נתן עשרה חודשים. אז נכון, היו בחירות, והייתה ממשלה אחרת, וקובעים חוק בשביל לתת את הסמכות למנהל בית החולים להחליט.

אומרים פה הרבה משפטים. אתם מדברים בלי סוף על פילוג העם. ברפורמות, אתם קוראים לזה הפיכה, אבל בסוף הלשונות שלכם גוררים את העם באמת למשהו שהוא לא נמצא שם. אני קיבלתי טלפון לאחר שהעברתי את החוק בוועדה בקריאה ראשונה מכמה מנהלי בתי חולים, ואם אני אגיד את השמות שלהם,

אחר כך תדאגו שיעשו להם טרור. אמרו לי: תודה רבה שנתת לנו את הסמכות. נתת לי להחליט מה אני אעשה. לא ביקשתי שבית החולים האיטלקי או בית החולים הנצרתי יסגרו שם את המתחם ולא יוכלו להכניס לחם. משרד הבריאות היה בוועדה, אני לא מבין מאיפה הבאת את זה. צוות משרד הבריאות אמר את דעתו, הוא כתוב בחוות דעת. אתה רוצה שתהיה דעה כתובה, בוודאי שבקריאה שנייה ושלישית יבואו כל צוות בתי החולים. כל צוות משרד הבריאות היה בוועדה, ומשרד המשפטים. הוא גם ביקש לשנות משהו בסוף. "קבע מנהל בית החולים הוראות איסור או הגבלה על הכנסת מזון, רשאי הוא להסמיך עובד" למה? "ליידע את הבאים בשערי בית החולים". לפי הפסיקה גם ליידע אי-אפשר, ואתם יודעים שזה כך. אז להוסיף מילים, זה לא נכון.

הינה, אני אקריא לך את מה שהשופט פוגלמן אומר. אין לך סמכות להורות ואין לך סמכות ליידע. קודם כול, ליידע יש לך סמכות. חבריי חברי הכנסת, אתם שואלים שאלה: למה אתם מחוקקים חוקים דתיים? אתם גורמים לנגד. אני שואל אתכם שאלה: בשבוע שעבר העברתי כאן חוק נגד הונאה של קשישים. תשאלו אותי: למה אתה מחוקק חוק? תדבר אולי עם הרמאים, תעשה משהו. כל דבר תגידו: למה מחוקקים חוק. אנחנו 30 שנה מתגוננים כנגד החלטות פרוגרסיביות שבסך הכול בסוף משנות סדרי עולם. זאת בדיוק המטרה. אם בית המשפט לא היה מתערב והיה משאיר את זה בדיוק כמו שאתם רוצים, לא היינו נמצאים כאן.

חברי הכנסת, תתמכו בהצעה הזאת, שתעבור היום בקריאה ראשונה. אני קורא לכולם לבוא ולשמוע את הדברים לפני קריאה שנייה ושלישית, ותבינו שזה לא כצעקתה. תודה רבה וחג פורים שמח. מאוד שמח.

תודה רבה לחבר הכנסת אוריאל בוסו. נעבור להצבעה. ההצבעה תהיה שמית. מי ביקש שמית? כנראה הקואליציה. גברתי המזכירה, אנא קראי בשם חברי הכנסת. (קוראת בשמות חברי הכנסת) משה אבוטבול,

יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח ינון אזולאי, בעד גדי איזנקוט, נגד ישראל אייכלר, בעד דן אילוז, בעד ואליד אלהואשלה, נגד קארין אלהרר, אינה נוכחת זאב אלקין, נגד דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח יעקב אשר, בעד אוריאל בוסו,

דבי ביטון,

מיכאל מרדכי ביטון,

דוד ביטן, אינו נוכח בועז ביסמוט, בעד ולדימיר בליאק,

מירב בן ארי, נגד רם בן ברק,

איתמר בן גביר,

אברהם בצלאל, בעד אורנה ברביבאי,

אליהו ברוכי, בעד ניר ברקת, בעד טלי גוטליב, אינה נוכחת מאי גולן, בעד יואב גלנט, בעד גילה גמליאל,

בנימין גנץ,

משה גפני, בעד סימון דוידסון, נגד אבי דיכטר, אינו נוכח גלית דיסטל אטבריאן, בעד אלי דלל, בעד דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח עמית הלוי,

שרן מרים השכל,

ניסים ואטורי, אינו נוכח מיכל מרים וולדיגר, בעד יצחק שמעון וסרלאוף,

יאסר חוג'יראת, נגד אימאן ח'טיב יאסין, נגד ווליד טאהא, אינו נוכח בועז טופורובסקי, אינו נוכח משה טור פז, נגד אחמד טיבי, לא משתתף יוסף טייב,

אוהד טל, בעד יעקב טסלר, בעד חילי טרופר,

אלמוג כהן, בעד מאיר כהן,

נוכח עופר כסיף, נגד

ישראל כץ, בעד רון כץ, נגד יוראי להב הרצנו,

מיקי לוי, נגד יריב לוין,

נעמה לזימי, נגד אביגדור ליברמן, נגד יאיר לפיד, נגד סימון מושיאשוילי,

טטיאנה מזרסקי,

מרב מיכאלי, נגד שלי טל מירון,

יונתן מישרקי,

חנוך דב מלביצקי, בעד ארז מלול, בעד יוליה מלינובסקי, נגד מיכאל מלכיאלי,

צגה מלקו, בעד אבי מעוז, אינו נוכח שרון ניר, נגד בנימין נתניהו,

יבגני סובה, נגד צבי ידידיה סוכות, בעד משה סולומון, בעד לימור סון הר מלך,

אופיר סופר, בעד אורית מלכה סטרוק,

משה סעדה, בעד גדעון סער, נגד מנסור עבאס, נגד איימן עודה, נגד יוסף עטאונה, אינו נוכח חוה אתי עטייה, בעד חמד עמאר,

צביקה פוגל,

עודד פורר, אינו נוכח יצחק פינדרוס,

יסמין פרידמן, נגד אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת מטי צרפתי הרכבי, נגד יואב קיש, אינו נוכח אריאל קלנר, בעד יצחק קרויזר,

גלעד קריב,

שלמה קרעי, בעד אליהו רביבו,

משה רוט, בעד שמחה רוטמן, בעד עידן רול, נגד אפרת רייטן מרום, נגד יפעת שאשא ביטון, נגד אלון שוסטר, נגד קטי קטרין שטרית, בעד אלעזר שטרן,

מיכל שיר סגמן, נגד נאור שירי,

אושר שקלים,

עאידה תומא סלימאן,

פנינה תמנו,

שמות חברי הכנסת שלא הצביעו בסיבוב ראשון. (קוראת בשמות חברי הכנסת) יולי יואל אדלשטיין, אינו נוכח אמיר אוחנה, אינו נוכח קארין אלהרר, אינה נוכחת דוד אמסלם, אינו נוכח משה ארבל, אינו נוכח דוד ביטן, אינו נוכח טלי גוטליב, אינה נוכחת אבי דיכטר, אינו נוכח דני דנון, אינו נוכח שלום דנינו, אינו נוכח אריה מכלוף דרעי, אינו נוכח ניסים ואטורי, אינו נוכח ווליד טאהא, אינו נוכח מאיר כהן,

נוכח אבי מעוז, אינו נוכח יואב סגלוביץ' אינו נוכח יוסף עטאונה, אינו נוכח עודד פורר, אינו נוכח אורית פרקש הכהן, אינה נוכחת יואב קיש, אינו נוכח יש במליאה חברי כנסת שלא הצביעו ורוצים להצביע? אתה נכחת, אתה לא יכול. לא, אי-אפשר. אי-אפשר על פי התקנון. אין חברי כנסת שלא הצביעו ונמצאים במליאה.

תמה ההצבעה, אפשר לסכם את התוצאות. להלן

51,

46. אני קובעת שהצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 13) (הסדרים לעניין מזון בבית חולים בחג הפסח), התשפ"ג 2023, התקבלה בקריאה הראשונה ותחזור לוועדת הבריאות להכנתה לקריאה שנייה ושלישית. אנחנו עוברים לנושא הבא על סדר-היום, בקשת הממשלה להאריך בצו את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ג 2022. אני מזמינה ינון אזולאי להציג את הצו. בבקשה. סליחה. אני מאפשרת הודעה אישית, לפני הצגת הצו. השרה דיסטל, בבקשה, חמש דקות לרשותך. טוב, אחרי שהאופוזיציה הצליחה לנרמל מרד מיסים, ואחרי שהאופוזיציה הצליחה לנרמל מרד כלכלי וחרם כלכלי נגד ישראל, ואחרי שהיא הצליחה לייצר מרי אזרחי וקריאה לשפיכות דמים ברחובות, ואחרי שהיא הצליחה לייצר קריאה לשוטרים לא להקשיב לממשלה, לצבא לא להקשיב לממשלה, למוסד לא להקשיב לממשלה, לשב"כ לא להקשיב לממשלה, אחרי כל הנרמולים האלה, כשבכל יום נחצה פה עוד קו אדום ועוד קו אדום ועוד קו אדום בדרך להשמדת הפרויקט הציוני, לא פחות, אחרי כל אלה, ורק בגלל שהאנשים הנכונים הפסידו בבחירות, אחרי כל אלה הגיע היום למליאה רגע שיא שאני עדיין לא מאמינה ששמעתי אותו. אחרי הרצח של שני האחים יגל והלל הוצאתי סרטון, כי למשרד ההסברה הגיעו הדיווחים של סוכנויות הידיעות בעולם ושל ערוצי התקשורת המובילים בעולם, וכשאתה בתוך ההסברה, אתה רואה מה זה נקרא באמת לעשות עוול למדינה. בשום מקום כמעט לא נכתב התיאור המדויק של מה שהיה שם, בשום מקום לא הודגשו התהליכים שקדמו לדברים האיומים שקרו בחווארה, והם היו איומים לחלוטין. הדיווח היה כל כך חד-צדדי, כל כך מוטה, כל כך אנטי-ישראלי, שהוצאתי סרטון באנגלית לעולם שמסביר מה קדם לפרעות בחווארה, שמסביר איך נראית אימא שקוברת שני בנים, באנגלית, לקהל הבין-לאומי, כדי לנסות ולו במעט לתת קצת אמת אחרי הזוועה שעברנו פה. ה-BDS קלטו את הסרטון שלי והחליטו לשתף אותו בתוך מסגרת השקרים שלהם נגד מדינת ישראל. הם פשוט שיתפו ואמרו שאני משקרת ושאני גזענית וכו' וכו'. עומד פה ח"כ מיש עתיד, ממש לפני דקות ספורות, יוראי להב הרצנו, ומאשים אותי

שאני מעליבה את ה-BDS, שאני מטרידה את ה-BDS, ואיך יכול להיות שה-BDS משתף סרטון שלי, שאני תורמת ל-BDS. זה ממש כאילו חבר כנסת ממפלגה ציונית יעמוד ויגיד כאן שחיילים שמגינים על הפעולות שלהם, וה-BDS משתף את זה ומשקר שהם חיילי אפרטהייד או חיילים שמבצעים פשעי מלחמה, יקום ח"כ ציוני ויגיד: החיילים שלנו מטרידים את ה-BDS. זאת אומרת, שימו לב, אחרי שיש לנו BDS פנימי על ידי לפיDS, אז מהמפלגה של לפיDS, קם ח"כ וכועס עליי כי ה-BDS שיתפו סרטון שלי כדי להפריך אותו. עד לאן יגיע הטירוף? אני באמת לא מבינה. עד לאן יגיע הטירוף? אנחנו נמצאים פה במרוץ מטורף, חוצים קו אדום אחרי קו אדום. אני באמת לא יודעת אם הח"כ המדובר אמר את מה שהוא אמר מתוך מחסור קשה ביכולת הקשה לוגית, ביכולת הבנת טקסט, ביכולת אינטלקטואלית מינימלית, או שפשוט באמת מדובר ברשעות חוצת גבולות, אבל חבר'ה מהאופוזיציה, אתם משמידים פה את הפרויקט הציוני. אתם לא שמים לב לזה. הבנו, אתם לא אוהבים את הממשלה הזאת. אתם באמת לוקחים פה את נשק יום הדין, יום אחרי יום זה מסלים.

חלאס, יש לנו פה מדינה לנהל.

תודה. תודה רבה. אני קוראת לחבר הכנסת ינון אזולאי להציג את הנושא הבא על סדר-היום, הארכת הצו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת השעה), התשפ"ג 2022. בבקשה, עשר דקות לרשותך.

חבריי חברי הכנסת, אני מתכבד להציג בפני הכנסת את המלצת הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה לעניין צו האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (הארכת תוקף החוק), התשפ"ג 2023. חוק האזרחות והכניסה לישראל נחקק לראשונה במהלך האינתיפאדה השנייה, ועיקרו הגבלה על מתן אזרחות, תושבות והיתרי שהייה בישראל לתושבי איו"ש ועזה וכן כמה מדינות עוינות במקרים של איחוד משפחות עם אזרחים ישראלים. התכלית בבסיסו של החוק היא ביטחונית, על רקע מעורבותם בפיגועי טרור של פלסטינים שהם במקור תושבי איו"ש ועזה ונושאים, בעקבות איחוד משפחות, תעודות זהות ישראליות. תעודות זהות אלה אפשרו להם תנועה חופשית בין שטחי איו"ש ועזה לישראל ובתוך ישראל עצמה. העיקרון שבבסיסו של החוק קובע כי שר הפנים לא יעניק אזרחות או רישיון ישיבה בישראל לתושבי איו"ש ועזה וכן לתושבים או אזרחים של איראן,

סוריה ועיראק. כמו כן קובע החוק כי המפקד הצבאי באיו"ש או אדם שהוסמך על יד שר הפנים לעניין עזה, לא יהיו רשאים להעניק לתושבי אזורים אלה היתרים לשהייה בישראל. איסור זה אינו גורף, שכן בחוק קבועים חריגים וסייגים המאפשרים, במסגרת שיקול הדעת המסור לשר הפנים, להעניק אזרחות, רישיון ישיבה או היתר שהייה בישראל במקרים אלה: היתרי שהייה בישראל לבני זוג כאשר הגבר מעל גיל 35 או כאשר האישה מעל גיל 25, רישיונות ישיבה לבני זוג בני 50 ומעלה השוהים בישראל בהיתר כדין עשר שנים לפחות, רישיון ישיבה בישראל לילד עד גיל 14, היתר שהייה בישראל לילד מעל גיל 14 לשם מניעת הפרדתו מהורהו, רישיון ישיבה בישראל במקרים הומניטריים מיוחדים, היתרי שהייה בישראל למטרת טיפול רפואי, למטרת עבודה או למטרה זמנית, עד שישה חודשים,

היתרים מיוחדים במקרים של הזדהות עם מדינת ישראל, עשייה למען המדינה, או במקרים שלמדינה יש בכך עניין מיוחד. מאז נחקק החוק הוגשו נגדו כמה עתירות. בית המשפט העליון עסק פעמיים בשאלת חוקתיותו של החוק. בשני המקרים פסק בית המשפט העליון, ברוב של שישה שופטים לעומת חמישה, כי אף שהחוק פוגע בזכות לחיי משפחה ולשוויון של תושבי ואזרחי ישראל המבקשים להינשא לתושבי איו"ש ועזה,

שנוכח תכליתו הביטחונית של החוק, פגיעה זו היא מידתית. אזכיר גם כי אף שהחוק מגביל את הזכות לחיי משפחה בישראל, הוא אינו מונע אותה לחלוטין, והיא יכולה להתממש במקום מושבו של בן הזוג שאינו מישראל. החוק אינו מונע מבני זוג, ישראלי ופלסטינית או להפך, להקים משפחה בשטחי יהודה ושומרון, החוק רק מגביל את האפשרות שיעשו זאת בשטח מדינת ישראל,

נוכח השיקולים הביטחוניים. בשנת 2021 פקע תוקפו של החוק, ובשנת 2022 הוא נחקק מחדש, במתכונת דומה ובכמה שינויים. מנגנון הארכת הוראת השעה הקבוע בחוק מאפשר לממשלה להאריך את תוקפו של החוק באמצעות צו לתקופה שלא תעלה על שנה, באישור הכנסת, ולפי המלצת ועדה שתקבע ועדת הכנסת. ועדת הכנסת קבעה כי ועדה זו תהיה הוועדה המשותפת לוועדת החוץ והביטחון ולוועדת הפנים והגנת הסביבה. בדיון שנערך בוועדה המשותפת נשמעה עמדת גורמי הביטחון, ולפיה אוכלוסיית מבקשי איחוד משפחות מהווה אוכלוסיית סיכון, בשל היכולת המוכחת להסתייע בה לביצוע פיגועי טרור. במהלך השנים האחרונות התרחשו בישראל עשרות אירועי טרור שבהם היו מעורבים אזרחים ותושבים שקיבלו מעמד בישראל כתוצאה מאיחוד משפחות או ילדיהם של אזרחים ותושבים כאלה. הוועדה המשותפת השתכנעה מנימוקיהם של גורמי הביטחון בדבר הסיכון הביטחוני הגלום והמוכח באיחודי המשפחות בישראל. הקשרים השוטפים שמתקיימים בין פלסטינים שמקבלים מעמד בישראל לבין משפחותיהם ביהודה ושומרון, לצד האפשרות שיש להם לנוע בחופשיות בשטח ישראל, מהווים תשתית שעלולה לשמש ואף שימשה לא פעם לפעילות טרור נגד ישראל ונגד אזרחים ישראלים. על כן החליטה הוועדה המשותפת להמליץ לכנסת לאשר את החלטת הממשלה ולהאריך את תוקפו של חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשפ"ג 2023, לתקופה של שנה נוספת, עד ליום די באדר בי התשפ"ד, 14 במרץ 2024. לכן אני קורא לחבריי, בשם יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון של הכנסת חבר הכנסת יולי אדלשטיין, לקבל את המלצת הוועדה המשותפת ולאשר את הצו. אנחנו נמצאים פחות מ-24 שעות לפני כניסתו של היום הגדול, יום הפורים, יום שמח, יום שהוא שמחה לעם ישראל, שנאמר בו "ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים המה בשנאיהם". ואני אומר לכם,

זה יום שבו כולנו מאוחדים בשמחה שהתגברנו על אויבינו, יום של שמחה לעם ישראל, יום שהזמן שלנו והמזל שלנו נמצא למעלה.

הגיע הזמן שאנחנו, כעם ישראל, כעם היהודי, ננצל את היום הזה לאחדות בינינו, וגם אם יש ביקורת וגם אם יש אולי ריב בין אחד לשני, אפשר לעשות זאת בצורה מכובדת ובצורה טובה, תוך כדי שמיעת האחד את השני.

בימים אלו אנחנו רואים שיש הרבה קיטוב בעם, הרבה שנאה בעם, והגיע הזמן שכל אחד יאמר, גם אם יש לו מחלוקת עם השני, אפשר לעשות זאת בצורה מכובדת ולא בצורה של אלימות, של התרסה. יש אפשרויות. אנחנו מכירים מחאות, אנחנו מכירים ויודעים מה זה מחאות. אנחנו, כציבור חרדי, לא פעם פגעו בנו. תזכרו את הפגנת

שאנחנו יצאנו לרחובות ומחינו וקראנו רק קריאת שמע, קריאת שמע וזהו. אמרנו פרק תהילים ונגמר העניין. עשינו מחאה.

לא קיבלנו כותרות, לא קיבלנו ימים של שידורים, כי עשינו קידוש השם בעצם המחאה שלנו. אני לא אומר, אני לא בא לאותם אלה שמוחים, לסתום להם את הפיות, אבל אני רק רוצה להגיד לכולם, אם רוצים הפגנות, אנחנו יודעים לעשות את זה, אבל אנחנו עושים את זה בצורה מכובדת. כשהוצאנו מיליון איש לרחובות, ידענו להוציא אותם בשקט והחזרנו אותם בשקט, במשמעת. אולי בגלל זה גם לא סיקרו אותנו, כי הכול היה בצורה טובה ומכובדת. אבל אנחנו לא מפחדים מאנשים ברחובות, אנחנו יודעים לצאת לרחובות, יודעים לעשות את זה, יודעים לזעוק את הזעקה שלנו, אבל הזעקה שלנו צריכה להיות מהלב, מתוך נימוס, מתוך הכרה בשני. אני אומר לכם, יום אחד, עוד יום אנחנו בפורים. זה זמן של אחדות, זמן של נהפוך הוא, אבל הכי חשוב, זה זמן של שמחה, שמחה עד אין גבול. הגיע הזמן שנהיה שמחים, לפחות נרגיע את הרוחות, ואם אנחנו לא מסוגלים כל הימים, לפחות ביומיים האלה של פורים. הכנסת סגורה, אולי כל אחד יהיה במשתה עם משפחתו, תהיה שמחה. ולנהגים שבינינו, תשתו, גם תשתכרו במידת המותר, אבל לא לנהוג. לפני שאתם נוהגים, את המפתחות שימו אצל החבר, אצל האישה או אצל הבעל, אם האישה רוצה לשתות, כל אחד והדרך שלו, של מי ששותה בבית. העיקר לנסוע ולנהוג שפויים, כדי שנגיע חזרה לבתינו, יחד עם ילדינו,

כל אחד מהמקום שהוא נמצא. ונגיד לכולם פורים שמח, לעובדי הכנסת כמובן, לערוץ הכנסת, למזכירות הכנסת, ללשכה המשפטית, לרשמי הכנסת, שעושים עבודה והם עושים אותה בשקט, אף פעם לא שומעים אותם, אז תודה רבה, ולסדרנים, לאנשי המזנון,

תודה רבה לכולם. יוצאים לחופשה מחר ליומיים, אולי נחזור עם השמחה שתלווה אותנו כל השנה. שיהיה לכולנו פורים שמח וחזרה שקטה, בעזרת השם.

תודה רבה, חבר הכנסת ינון אזולאי. אנחנו נעבור לדיון האישי. ראשון הדוברים, חבר הכנסת רם בן ברק, אינו נוכח, חבר הכנסת אבי מעוז, אינו נוכח. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, בבקשה. שלוש דקות לרשותך. תודה רבה, גברתי היושבת-ראש. רגע, רגע, רגע, רגע, נאפס לך את הזמן.

תודה רבה. הדובר הקודם אמר שאנחנו בפורים,

בפורים אנשים שמים את המסכות, אבל אני רוצה עכשיו ברשותכם טיפה להוריד את המסכות. כולם מדברים על הרפורמה המשפטית, ואני מדברת על המחטף השלטוני. היום התנהל שיח גם בתקשורת וגם בכנסת פה על הקצינים וחיילי צה"ל שמביעים חשש ממה שמתרחש. ואני רוצה להגיד לכם שהחשש הזה הוא אמיתי. אני מבינה שיש פה מפלגות בכנסת שלא אכפת להן מהחשש הזה, כי רוב בניהן פשוט לא משרתים בצה"ל, אז לא אכפת להם מהסכנות שיכולות להיות לקצינים ולחיילי צה"ל. יש מפלגות בכנסת שדווקא מאוד ישמחו אם יהיו צרות כאלה ואחרות לקציני צה"ל בחו"ל, אבל רוב המפלגות פה, ואני עדיין מאמינה בזה, הן ציוניות. הקצינים והחיילים שהשתתפו בכל מיני משימות של צה"ל, אם המחטף השלטוני הזה יעבור הם יהיו בסכנה ממשית בחו"ל, בפני צווי המעצר. היה בכנסת לפני שבוע דיון חסוי על ההשלכות של המחטף השלטוני שכרגע קורה פה על מעמדם של קצינים וחיילי צה"ל בחו"ל. התמונה היא מאוד מדאיגה, כי בעצם רק מערכת משפט אמיתית, עצמאית, מקצועית שלנו נותנת מטריית הגנה לקצינינו ולחיילינו בחו"ל, בנסיעות לחו"ל. איכשהו הייתי מופתעת שממשלת ישראל לא קיימה אפילו דיון אחד על הנושא, לא שמעה את המומחים האלה, לא משרד הביטחון, לא שר הביטחון, לא האוצר, לא מל"ל, לא ראש הממשלה. אני רוצה להגיד בצורה מאוד מאוד מאוד ברורה שאם המחטף השלטוני שכרגע קורה לנו פה נגד עינינו יעבור ויקרה,

וקציני צה"ל יהיו בסכנה ממשית ומיידית מפני צווי מעצר בחו"ל. אילו חבר הכנסת בנימין נתניהו, ראש הממשלה שלנו, כאשר הוא היה חייל צעיר ונמרץ והשתתף בכל מיני משימות בסיירת מטכ"ל היה יודע שממשלת ישראל לא תיתן לו מטריית הגנה בפני כל מיני אירועים לא רצויים בחו"ל, הוא לא יוכל ללמוד בחו"ל, לא יוכל לנסוע לשם,

סכנה של מעצר, מה הוא היה אומר על אותה ממשלה? אילו, מה הוא היה עושה? הוא היה מתגייס למילואים? הוא היה אומר: המדינה הזאת

תודה רבה, גברתי. תודה רבה לך, חברת הכנסת מלינובסקי. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. אל תדאגי, הם כבר אמרו שאין להם כאבי בטן. חבר הכנסת ואליד אלהואשלה,

גברתי היושבת-ראש, דיון חסוי שנאמרו בו דברים

שחבר הכנסת שמחה רוטמן בחר לא להקשיב להם, לעשות כאילו הוא לא שומע. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, מרחץ דמים, זה מה שמתרחש בחברה הערבית. אין הגדרה אחרת. מרחץ דמים של ממש על בסיס יומי. אנחנו ב-28 נרצחים בחברה הערבית השנה. המעשים הבלתי-נתפסים האלה קורים כאן ועכשיו, כולנו צופים ושומעים, והדבר לצערי נהפך לחלק אינטגרלי מהחיים שלנו,

מזעזע ובלתי נתפס, במדינה שמתיימרת להיות נאורה,

אנחנו חיים ונושמים את הפשעים האלה יום-יום, שעה-שעה. מה הגבול? אין גבול. מה עושים השרים בנדון? שותקים בעיקר

עד מתי? הפחד והאימה נהפכו לשגרה בחברה הערבית. החיים בצל האלימות והפשע הם בלתי נסבלים. וכולנו אשמים, הרשויות והממשלות במשך כל השנים. חינוך ונורמות חברתיות התרסקו לתוך מערבולת של אלימות, פשיעה וחוסר שליטה מוחלט. פעם נהגנו להגיד: יש קווים שאסור לחצות. כל הקווים נחצו, כל הגבולות נפרצו. מעורבות רשויות האכיפה והחוק חייבת להיות ברמת ובעוצמת האירוע והתופעה. הרשויות מקיימות חמ"ל להפגנות בתל אביב, אבל לטיפול במעשי הרצח בחברה הערבית לא ראיתי שום חמ"ל, רק סיסמאות שמופרחות לאוויר. זו בכלל ממשלת הסיסמאות והדיבורים, ממשלת הכאילו. פלסטרים לא יעזרו. דרוש ניתוח עומק אשר יעקור את התופעה מהיסוד באופן מוחלט. דרושה תוכנית מקיפה, יסודית ומעשית, הן באכיפה והן בחינוך. במקביל יש לתת אופק ומפלט לצעירים בחברה הערבית, אופק חינוכי-תעסוקתי ומפלט לשעות הפנאי וטיפוח כישרונות. כל זה דורש תשתיות ראויות וכוח אדם מיומן, לכידות חברתית ומעורבות עמוקה של הרשויות באופן שגם ייתן מענה לתופעה ויספק תחושה של ביטחון אישי לאזרחים. (אומר דברים בשפה הערבית, להלן תרגומם: מה אפשר לומר עוד על האלימות והפשע בחברה הערבית שלנו? כל המילים נאמרו וכל יום אנחנו מדברים על העניין הזה, אולם לא כל מה שצריך לעשות אכן נעשה. לכן אנחנו רואים שעקומת הנרצחים והפצועים עדיין בעלייה, והיא חדה הרבה יותר משהייתה. אני מבקש מהממשלה הזאת להפעיל את התוכנית שהתחלנו בה במשותפת.

זה יהיה יותר מסימן שהדם של האזרחים הערבים לא בראש סדר העדיפויות של הממשלה הזו.) אני מסיים. (אומר בערבית: במה שונה הפשע בחברה הערבית מהפשע בחברה היהודית? ההבדל הוא שבחברה היהודית למשטרה יש אפשרויות לפענח את הפשעים ולמסור את הפושעים לשופט, בעוד ברוב הפשעים בחברה שלנו הפושעים נשארים אלמונים. זה לא ייתכן. דמם של הערבים אינו זול.)

חבר הכנסת ואליד אלהואשלה. חבר הכנסת אלעזר שטרן, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב בן ארי,

חבר הכנסת יצחק פינדרוס, אינו נוכח, חבר הכנסת חילי טרופר, אינו נוכח, חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות, אינו נוכח,

חברת הכנסת טטיאנה מזרסקי, אינה נוכחת, חברת הכנסת מטי צרפתי הרכבי, אינה נוכחת, חבר הכנסת גלעד קריב, אינו נוכח, חברת הכנסת דבי ביטון, אינה נוכחת, חבר הכנסת יואב סגלוביץ' אינו נוכח, חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון, אינו נוכח. חבר הכנסת עופר כסיף.

בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת בראש, חברי הכנסת, לפנינו עומד עוד חוק שכל מטרתו היא שימור העליונות הדמוגרפית היהודית בתוך הקו הירוק. על פי נתונים שהוצגו לכנסת בנושא בשנת 2020, בין השנים 2018 ו-2020 עמד מספר הפלסטינים שקיבלו מעמד בעקבות איחוד משפחות וקושרו באופן כלשהו לטרור לכאורה על אפס, אפס עגול. האם הנתונים האלה גרמו למחוקק להפסיק את ההתעללות באלפי משפחות בקריעה של בני זוג והסללה של משפחות לעוני ולקשיים כלכליים כבדים? גם אם נניח לרגע שקיימים סיכונים, הרי שהארכת הצו בכלל, ובפעם הנוספת בפרט, איננה מידתית בעליל. אף חברה לא יכולה לקיים את עצמה על בסיס של אפס סיכונים. כמעט כל מעשה שאנחנו עושים בחיי היום-יום כרוך בסיכונים, וכך גם כל מעשה במרחב הציבורי. שאיפה לאפס סיכונים משתקת את החברה ומקריבה זכויות וצרכים חברתיים ואישיים אחרים הנפגעים פעם אחר פעם. כלומר, הארכת הצו שוב איננה מידתית וממילא איננה סבירה. במקרה שלפנינו מדובר על נטל לא הוגן ופגיעה קשה בזכויותיו של הציבור הערבי הפלסטיני בישראל, אולם במקרים אחרים יכולה להיפגע זכותו של ציבור אחר באופן בלתי מידתי וסביר. הזכות להקמת משפחה מעוגנת באמנה הבין-לאומית בדבר זכויות אזרחיות ומדיניות, בסעיף 23, שבו מצוין כי לכל אדם יש הזכות להתחתן כבגירים ובהסכמה. הוראת השעה הגזענית, הארכאית והמתעללת, מטרתה ליצור פילוג של העם הפלסטיני באדמתו, ניכור ובראש ובראשונה עליונות דמוגרפית. הרי גם בחוק הבסיסי, לגבי אזרחים שמבקשים להינשא לתושבים זרים בכלל, ישנה בחינה של כנות הנישואים, והאם יש סכנה לחברה בנישואים אלה על רקע פלילי או אחר ועם בירור הבקשות ניתן להגיע לסיכון שכמעט ולא קיים. יצירת החקיקה הייחודית המכוונת כנגד ציבור מאוד ספציפי, קרי, הפלסטינים, היא גזענות.

מעבר לרשעות הגזענית ולאי-מידתיות שבחוק ובהארכתו, הרי גם ביטחון לא יצמח ממנו. התאנות ודיכוי לעולם לא יניבו ביטחון אלא להפך, אלה רק יגדילו את הזעם והניכור. רוצים ביטחון? סיימו את הכיבוש והאפליה וצאו לדרך אחרת, דרך השלום הצודק

תודה רבה, חבר הכנסת עופר כסיף. חבר הכנסת ולדימיר בליאק, אינו נוכח, חבר הכנסת עידן רול,

חבר הכנסת דוד אמסלם, אינו נוכח, חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, אינו נוכח, חברת הכנסת מרב מיכאלי, אינה נוכחת, חבר הכנסת זאב אלקין, אינו נוכח, חברת הכנסת מירב כהן, אינה נוכחת, חברת הכנסת שלי טל מירון, אינה נוכחת, חבר הכנסת דן אילוז, אינו נוכח, חברת הכנסת שרון ניר, אינה נוכחת, חבר הכנסת סימון דוידסון, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ, אינו נוכח. חבר הכנסת אחמד טיבי,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, הנציגה היחידה של האופוזיציה הציונית במליאה, אתם זוכרים מה היה בחוק האזרחות בקדנציה הקודמת? אני יודע שרק אנחנו הפעלנו אותו,

בדיוק לזה אני חותר. אני גאה שהסיעה שלי הייתה הסיעה היחידה היום שהצביעה אז נגד החוק, והיא תצביע גם עכשיו נגד החוק, בשל עמדה עקרונית ואנושית, אידיאולוגית. מה החוק הזה אומר? אין בו שום עילה ביטחונית, לא ביטחון ולא בטיח.

זכות שיבה, דמוגרפיה, ולכן העילה היא גזענית. אפילו חלק משופטי העליון אמרו כך, הציונים גזענים.

סוף-סוף אתה מבין? (אומר בערבית ומתרגם:) אני אגיד לך מה אמרתי בערבית: אין פסיקה כאשר הציוני פוסק שהציונות היא גזענית.

עכשיו, אני רואה שהכנסת, המליאה ריקה לחלוטין, חוץ משתי סיעות, שמייצגות את הציבור הערבי. האופוזיציה בקדנציה הקודמת חברה מסיבותיה שלה לאופוזיציה האידיאולוגית בנושא הזה, שזה אנחנו.

כי היא התנהגה כמו אופוזיציה.

(אומר בערבית ומתרגם:) אף אחד.

איפה האופוזיציה? לא התנהגתם כאופוזיציה לוחמנית מתחילת הקדנציה עד עכשיו. לא נתתם פייט.

שלחו שלושה ח"כים חדשים והסתפקו בהם. יבואו עוד כמה, חיזוק. אין פייט, אין קרב. לפיד עייף. אנחנו לא עייפים. בנושא הזה לא נתעייף, כי מדובר בעשרות אלפי משפחות של ערבים פלסטינים שהחוק הזה קורע אותם קורע אותם אנושית,

משפחתית. לעיתים משפחה בלי ילדים, לפני החוק הזה קרעו את מסעדת מקסים לגזרים. אתה יודע כמה נרצחו שם לפני החוק הזה, ד"ר טיבי, כמה נרצחו שמה? אם על פי זה אחד או שניים, מה הקשר? אני אענה לך מה הקשר, שקיבלה את תעודת הזהות שלה בגלל החוק הזה.

אני לא מצליח להשיב. אני מבקשת לאפשר לו לסיים את דבריו. בבקשה, חבר הכנסת טיבי. אם לפי מקרה אחד או עשרה אתה מטיל עונש קולקטיבי, אז כל נער של תג מחיר שיש לו כיפה סרוגה, צריך לתייג אותו כפושע, מחבל, טרוריסט. הוא פוטנציאל למחבל טרוריסט, אבל עדיין לא הוכח לפי המעשים שלהם. אבל יש דתיים שהם לא טרוריסטים. על הדרך שלך לעשות עונשים קולקטיביים,

אתה אף פעם לא מתייחס לעונש קולקטיבי על יהודים, למשל, שעושים מעשים נוראיים עד גבול,

מעשים טרוריסטיים,

למשל, בכנסת הזאת יש רק חבר כנסת אחד שהוא מחבל. אתה חבר בקואליציה שלו ולכן צריך לקרוא לכל הקואליציה מחבלים, על פי מה שאתה אומר.

אנחנו לא עושים את זה ולכן, משפט אחרון, אני שב ואומר שאני גאה שאנחנו שוב נצביע נגד החוק הגזעני ביותר. בושה לספר החוקים. (אומר בערבית: בושה לחוקי ישראל, כי אלו החוקים הכי גזעניים ומפלים.) תודה רבה, חבר הכנסת טיבי. חברת הכנסת קארין אלהרר, אינה נוכחת, חבר הכנסת יאסר חוג'יראת,

חברת הכנסת מיכל שיר סגמן, אינה נוכחת, חברת הכנסת יסמין פרידמן, אינה נוכחת, חבר הכנסת דני דנון, אינו נוכח. חבר הכנסת יוסף עטאונה, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, כנסת נכבדה,

עוד חוק גזעני בספר החוקים של המדינה שמתגאה שהיא הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון. אם מסתכלים על החוק הזה אכן רואים שהוא בא במטרה אחת, להנציח את העליונות היהודית במדינה. והפרנויה של הדמוגרפיה לא מסתיימת רק בפחד מהאוכלוסייה הפלסטינית בגדה המערבית ובעזה. הפרנויה של הדמוגרפיה

בלב-ליבה של הממשלה הנוכחית. ואם אנחנו נסתכל על ההסכמים הקואליציוניים שהיו בין השותפים בקואליציה הזו, המאזן הדמוגרפי עלה יותר מפעם אחת בכמה סעיפים, גם בגליל וגם בנגב. ולכן החוק הגזעני הוא עוד חוק שבא להפלות בין אזרח לאזרח. הזכות להתחתן ולהינשא היא זכות יסוד לפי האמנות הבין-לאומיות, ומדינה שמתיימרת להיות דמוקרטית וחרתה על דגלה להיות דמוקרטית באה להתערב לאנשים בדבר הכי בסיסי שיכול להיות. אף אחד לא מנע מהם להתחתן. אי-אפשר במדינה דמוקרטית להחליט עבור אזרח שלה עם מי להתחתן. שיתחתנו. מי מנע

למנוע איחוד משפחות פלסטיניות.

גם החוק הזה וכל חוק אחר, חבר הכנסת עמית הלוי. שבא להרחיק האזרחים הפלסטינים בתוך מדינת ישראל מהאזרחים הפלסטינים בגדה המערבית ובעזה, לא יעמוד. ההמשכיות והשייכות של העם הזה היא אחת. ולכן, לסיום אני אומר, תחת החירות האישית, תחת הנאורות שלכם, אתם מבקשים שכל אחד יעשה מה שהוא רוצה.

אתם מתייחסים שאתם העליונות, אתם יכולים להחליט לעצמכם מה אתם רוצים ולמנוע מאחרים זכות בסיסית יסודית, להתחתן עם מי שרוצים. תודה רבה. ולכן החוק הזה הוא עוד חוק גזעני בספר החוקים של מדינת ישראל.

תודה רבה, חבר הכנסת יוסף עטאונה. חבר הכנסת יבגני סובה, אינו נוכח, חבר הכנסת חמד עמאר, אינו נוכח, חברת הכנסת שרן מרים השכל, אינה נוכחת, חברת הכנסת קטי קטרין שטרית, אינה נוכחת, חבר הכנסת נאור שירי, אינו נוכח. חבר הכנסת איימן עודה,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושבת-ראש, זוהי מדינת ישראל היהודית. רואים את זה בכל מקום, גם בהתערבות בחיי האזרחים, עם מי יתחתן הבן אדם. יהודי שהוא לא אזרח, חי בארצות הברית, מתחתן עם מי שהוא רוצה, הוא יכול לקבל אזרחות, אבל אזרח שהוא בן המולדת הזו, שאין לו מולדת אחרת מלבדה, מחליט להתחתן, אם הוא מתחתן עם פלסטינית מהעם שלו, לפי מדינת ישראל זה אסור. כל פעם שהמדינה הזו מתגזענת עוד אני מרגיש שזה כמו משל בשפה הערבית: (אומר בערבית ומתרגם:) תן בלע מגל, אין לו מה לעשות איתו. זה אותו דבר לגבי כיבוש העם הפלסטיני. המדינה הזו לא יהודית ודמוקרטית, זו מדינה יהודית ודמוגרפית, גם בחוק הזה, גם בכל נושא אחר.

כבוד היושבת-ראש, מה את מרגישה כשהמדינה שלך מאז 48' עד עכשיו בנתה 940 יישובים חדשים, כולם ליהודים, ואפס לאזרחים הערבים?

יש הבדל בין אפליה לבין אפרטהייד. אפליה זה כשמדינה בנתה 940 יישובים חדשים, מגיע לנו 180 יישובים חדשים בהיותנו 20%, אז בונה 100 ולא 180. זו אפליה. בונה 90, 80, זו אפליה. אבל אפס זו לא אפליה, זה מעבר לכך.

מדיניות שאומרת שהמדינה היא של עם אחד וקמה על חשבון עם אחר, נקודה. הכי ברור שיש. אני מתבונן בהתנהלות של חברי הימין ואני מרגיש את חטא היוהרה.

כל זה יהפוך נגדכם. כל זה יהפוך נגדכם. בסופו של דבר יש פה עם איתן, יש לו מודעות לאומית, והוא נאבק למען הערכים הנעלים ביותר, שזה שלום ושוויון. זה שלום ושוויון. אין ערך יותר נעלה מהערך הזה. בסופו של דבר דרכנו תנצח ודרכם של הגזענים היא דרך נפסדת.

תודה רבה, חבר הכנסת איימן עודה. חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין,

שלוש דקות לרשותך, בבקשה. כבוד היושבת בראש, כנסת נכבדה, עוד פעם מגיעה לכנסת הוראת השעה בחוק האזרחות שמונעת ממשפחות את היכולת לחיות במולדתן בכבוד, סליחה, אפילו לחיות ביחד כזוג. להוראה הזאת צריך לקרוא בשמה האמיתי, הוראת הפרדת המשפחות הפלסטיניות, הוראה שהיא בושה וחרפה לכל משטר דמוקרטי. אמרנו דמוקרטיה? כבר מזמן אין במקום הזה. אל לכם לשכוח שמדינת ישראל מתגאה שהיא המדינה הדמוקרטית היחידה במזרח התיכון. אבל מה שאתם רוצים לאשר כאן היום, תגידי, בבקשה, יש מדינה אחת במזרח התיכון שכובשת עם אחר חוץ ממדינת ישראל? אין בעולם, לא רק במזרח התיכון. לכן היא, האחרונה ביותר. אבל מה שאתם רוצים לאשר כאן היום, יש מדינה, זה ההפך המוחלט מדמוקרטיה. זאת הגזענות לשמה. בקדנציה הקודמת ניסינו לעשות כאן שינויים, חברי הכנסת. לייצר פשרה, לא כי אנחנו רואים משהו טוב, בחוק הגזעני הזה. נהפוך הוא, אנחנו מתעבים אותו. אבל ליבנו עם האנשים שחיים כאן עשרות שנים ללא זכויות, ללא יכולת לעבוד, לקבל ביטוח רפואי, לנסוע ביחד כמשפחה, לחתום על ניתוח של הילד, אפילו במקרה חירום, לקבל רישיון נהיגה. תגידו, יש משהו יותר פשוט מזה? שתבינו, המשפחות האלה הן ללא עתיד. כל פעם צריכים לחדש את התושבות הארעית שלהם, כל הזמן חוששים מהרגע שיגידו להם ללכת, להפריד אותם מבני זוגם, מהילדים שלהם.

הם לא מסכנים אף אחד, הם חיים כאן בינינו זה שנים ולא סיכנו חיים של אף אחד. אבל האמת, לכם בשלטון לא אכפת. בהתחלה אמרתם צורכי ביטחון, היום אתם לפחות לא מסתירים את זה. זה לא ביטחון, זאת גזענות. זה עוד עוולה מעוולות הכיבוש. יש בצד שלנו מי שחושבים או הכול או כלום, נא לסכם. מי שגם בקדנציה הקודמת התנגדו לכל סיכוי לפשרה. זה אולי עושה נעים למצפון, אבל לא עוזר לאף אחד. זו הסיבה שפעלנו כדי לקדם פשרות, כדי לתת מענה למקרים הומניטריים, אבל לצערי, לזה לא היו מספיק שותפים.

ברשותך, כמה משפטים.

המפלגות היהודיות מפחדות שיחשדו בהן שהן אוהבות ערבים. חטא גדול, בל ייסלח. מפחדות ובורחות, ויש כאלה שמתגאות במעשה המתועב הזה. תפסיקו להפחיד, תפסיקו להשניא, תפסיקו לענות ולגרום סבל לאותן משפחות. תאפשרו להן זכויות בסיסיות, תאפשרו להן חיים בכבוד. לפני שנה וחצי כל מי שהיום בקואליציה התנגדו להצעה הזאת. אני קוראת לכם לעצור ולחשוב, אולי באמת יש מה לתקן, אולי צדקתם כשהתנגדתם. אני מבקשת מכם לרגע אחד, שימו את האנושיות לפני הגזענות, שימו את החמלה לפני השנאה.

אנחנו לא נשלה את עצמנו. כאשר הראשון רוצה לשרוף, השני רוצה למחוק והשלישי עכשיו רוצה להשמיד, לאן עוד אפשר לרדת? יש גבול לתחתית, תגידו? תודה רבה, חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין. חברת הכנסת נעמה לזימי, אינה נוכחת, חבר הכנסת ישראל אייכלר, אינו נוכח, חבר הכנסת משה טור פז, אינו נוכח, חבר הכנסת אריאל קלנר, אינו נוכח. חבר הכנסת מנסור עבאס, בבקשה. אחריו, אחרונת הדוברים, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. גברתי היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, בואו נודה שבית המשפט העליון לא רואה שהחוק הזה ראוי להיות בספר החוקים של מדינת ישראל, ולכן כפה על הכנסת והממשלה להביא אותו בתור הוראת שעה. אני בטוח, גברתי, שאחרי הרפורמה המשפטית הממשלה והכנסת יוכלו לשריין את החוק הזה לא כהוראת שעה אלא כחוק קבוע, ואפילו להפוך אותו לחוק-יסוד. לגבי הטיעון הביטחוני, אני חושב שאם הנתונים על אודות מעורבות מסוימת של בני משפחות שהן מעורבות נכונים, ההסבר ההגיוני להקשר הזה הוא העוול שאותם ילדים מרגישים, והתנהלות הרשויות מולם כאשר מונעים מהם את הזכויות הבסיסיות גם להם, גם להורים שלהם, בהקשרים רבים. בשנה שעברה הייתה לנו הזדמנות נדירה, מ-2003 עד היום, 20 שנה, זו השנה היחידה שקיימנו דיון ציבורי מסביב להשלכות של החוק הזה, לא רק המחלוקת המהותית על החוק, אלא ההשלכות האמיתיות של החוק הזה. חודש שלם דנו בחוק הזה. בסופו של דבר קיבלנו החלטה שאנחנו הולכים על פתרון בשני שלבים: שלב שבו נוכל לתת מענה למשפחות שנמצאות היום בתוך גבלות מדינת ישראל, כמעט 10,000 משפחות, והמדינה לא תגרש אותן, לא תוציא אותן ותשלח אותן לגדה המערבית ולרצועת עזה. הן יישארו. מרכז החיים שלהן מתנהל בטייבה, מתנהל בחורה, מתנהל בנצרת,

בכל יישוב ויישוב ערבי. ובכל זאת, ולמרות שחלק מהמשפחות האלה הן גם לפני, יש כמעט 500 משפחות לפני 2003, לפני שהחוק הזה התקבל כהוראת שעה בכנסת, ובכל זאת עדיין לא מוצאים מענה, לא אלה שהקימו את המשפחה שלהם לפני 20 שנה, לפני החוק, ולא אלה שלפני עשר שנים וכו'.

ולכן יש כאן אטימות. היה לנו סיכוי בקדנציה שעברה לתת מענה, אומנם מענה חלקי, לאותן משפחות, אבל לצערנו היום אנחנו בשעה 01:00, באמצע הלילה,

והכנסת מאשרת את החוק הזה בלי דיון ציבורי, בלי לבדוק את ההשלכות השונות של החוק הזה. לכן, כואב מאוד שאנחנו צריכים שוב,

להתמודד עם החוק הזה. כבר מחבריי תיארו את התיאור המדויק לחוק הזה.

תודה לך. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, בבקשה. שלוש דקות לרשותך, בבקשה. תודה רבה, כבוד היושבת-ראש. אני לפעמים שואלת את עצמי עד כמה אפשר שבני אדם, ועוד פוליטיקאים, ייצרו לעצמם אשליה, יחיו בתוכה, יאמינו בה, ואחר כך, כשתתנפץ האשליה הזאת, יאשימו את אלה שלא רצו להאמין באשליה ושהיו עם עיניים פקוחות וראו מה קורה בעניין הזה. בנושאים עקרוניים מהותיים אין פשרות, כי פשרות הן מדרון חלקלק, שבסופו של דבר יש כניעה לקו הגזעני שמנסה להכתיב לנו את צורת החיים שלנו, עם מי צריכים להתחתן, איפה צריכים לחיות, איך אנחנו צריכים לחשוב ומהי הזהות שלנו. זאת שיטת הסלמי, ומי שלא רואה אותה, שיחיה בעצמו באשליה הזאת ויבכה על ארמונות החול שירדו ברגע. הרי מה קרה בקדנציה הקודמת? הייתה שרת פנים שאמרה: אני לא אעביר דבר כזה ולא אתן יד, אפילו לפשרה-אשליה, שכל המשפחות שהחוק הזה הזיק להן עמדו נגדה, נגד מה שנקרא אז פשרה. ואנחנו היינו כאן. זו לא הייתה הפעם הראשונה שהתקיים דיון. כל פעם שהחוק הזה, ההוראה הזאת הובאה לכנסת, היה דיון ציבורי, כי היו אלפי אנשים בחוץ שחיכו ודיברו על הכאב שלהם, אז בואו לא נשלה את עצמנו. מה שקרה, הימין התאחד בנושא הזה, והמרכז, ואני לא קוראת לו שמאל, השתפן כהרגלו, כמו היום. כל מי שיוצאים להפגין למען הדמוקרטיה עלק, יוצאים היום מהמליאה, כי הם יודעים שאם הם יושבים פה הם רוצים להצביע עם החוק. הם הצביעו עם ההוראה, הם עוד יצביעו איתה, וימשיכו להצביע ולהתבכיין על הדמוקרטיה. הדמוקרטיה בלתי אפשרית כאשר אתם מחוקקים חוקים גזעניים. תודה רבה. אנחנו כבר אפילו לא נדבר על זכות אלה שנמצאים תחת כיבוש, אנחנו מדברים על זכות האזרחים. האזרחים. חבר הכנסת כהן. חבר הכנסת כהן, אני אוציא אותך. את תומכת בה.

אני אומרת לך לפני הקריאה הראשונה.

האזרחים שיש להם את הזכות לבחור, האזרחים שולחים את הנציגים שלהם פה כדי להגן על הזכויות שלהם ולא להתפשר בנושאים עקרוניים, בנושאים קיומיים. בנושאים של זהות לא מתפשרים, כי אז זו כניעה. זו כניעה, ושלא ימכרו לכם אשליות.

בשבילנו,

תקראו מה אמר, תודה רבה. נא לסכם. תומך בטרור כל יום וכל לילה. לגרש, חבר הכנסת חנוך.

לא, חבר הכנסת חנוך. בינתיים יש תומכי טרור יחידים בבניין הזה ועשיתם מהם שרים. תומך טרור אחראי למיגור הטרור. תודה רבה, חברת הכנסת עאידה תומא

איפה גוב האריות? לא יהיו. ובינתיים אנחנו פה ונישאר פה. חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, תודה רבה לך.

לא יהיה תומכי טרור.

חבר הכנסת חנוך מלביצקי, קריאה ראשונה. כבר ראיתי כמוכם עפים מהבניין ונשארנו. זה לא גוב האריות, זה גוב השקיות.

חבר הכנסת אלמוג כהן, אני קוראת אותך

התשפ"ב 2022. אנא הצביעו. בקשת הממשלה להאריך בצו את תוקפו של חוק

התשפ"ב 2022, נתקבלה. בעד, 20, נגד, תשעה,